דברי הכנסת לט / מושב שני / ישיבה קצ"ט / א' וב' באב התשפ"ד / 5 ו-6 באוגוסט 2024 / 39 חוברת ל"ט ישיבה קצ"ט כנס מיוחד

חברי הכנסת,

(סיוע משפטי לאדם בהליך אזרחי לפי חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, התשס"א 2000) (הוראת שעה), התשפ"ג 2023, לקריאה הראשונה. אני מתכבד להזמין את שר המשפטים חבר

הפניות האלה חצו מגזרים והן כללו טענות לאפליה בנוגע לכל קשת החברה הישראלית על רקע דת,

נטייה מינית, רשימה ארוכה של דברים. מהנתונים מסתמן כי ישנה בהחלט תועלת חברתית בביטול החסם הכלכלי שיאפשר הגשת תביעות כאלה ללא בעיות. אני חושב שלא יכול להיות חולק שההוראה הזאת חשובה לאינטרס הציבורי ולמאבק בתופעה הזאת. צריך לומר שהוראת השעה הזאת פקעה ולא חודשה, אני מעריך, אדוני היושב-ראש, בעיקר כתוצאה מהתחלפות הכנסות.

זה לא קרה בקדנציה הקודמת ואני חושב שראוי ונכון לעשות את זה. לכן אני מביא לכאן הצעה לחדש את תוקפה של הוראת השעה, להעמיד אותה לחמש שנים, פרק זמן ארוך יותר. ואני מניח שבתום חמש השנים האלה אפשר יהיה לבחון באמת עד כמה נעשה שימוש בעניין הזה, עד כמה הוא דרוש, ובהתאם לזה להחליט אם לעגן את ההוראה כהוראה קבועה. אפילו אומר שאולי יכול להיות ששווה שבמהלך הדיונים בוועדה בהכנת החוק לקריאה השנייה והשלישית אפשר יהיה לשקול את העניין הזה. המספר של חמש שנים הוא לא איזה מספר קדוש, זה היה נראה פרק זמן ארוך, אולי המקסימלי שאפשר לעשות במסגרת של הוראת שעה, אבל יכול להיות שיש מקום גם לשקול כבר עכשיו לקבוע את העניין הזה כהוראה קבועה. אני, כמובן, מבקש מהכנסת לתמוך בהצעת החוק הזאת, ורוצה לקוות ולהאמין שהשימוש בה, אחרי שהחוק הזה יעבור, יהיה דווקא מינימלי באופן כזה שתופעות פסולות כאלה תיעלמנה מנוף החיים בחברה הישראלית.

אמן ואמן. אני מודה לשר המשפטים. כעת נתחיל בדיון האישי. אני קובע כי רשימת הדוברים נעולה. מי שאקרא בשמו ולא יהיה כאן, כאילו ויתר על זכות הדיבור. חבר הכנסת חמד עמאר, אינו נוכח. חבר הכנסת מתן כהנא, בבקשה. אדוני היושב-ראש,

חבריי חברי הכנסת, בהצעות החוק הקרובות, בעזרת השם, אני מתכוון להביא דברים, רשמים ודברים שאנשים כתבו או שראיתי אחרי שהייתי בשבוע שעבר בסיור בקיבוצי הצפון, חלקם נטושים, חלקם נטושים למחצה. אני מביא פה דברים שאנשים כתבו. את הדבר הראשון כתבה מישהי שאני מכיר היטב, קוראים לה הדר פרימור-גדמו, גרה בקיבוץ איילת השחר, אבל היא מנהלת עכשיו איזה סוג של עמותה או משהו כזה שתומך בקיבוצים באצבע הגליל, בכל ההתיישבות באצבע הגליל, באלה שעזבו ובאלה שנשארו. היא כותבת כך: "אני חושבת שהיום נפל לי עוד איזה אסימון על הבית שלי,

היום היכה בי הפער הכל-כך גדול בין השמים התכולים והירוק שמסביב לנחל והמים הצלולים אשר בפארק בקיבוץ דפנה ובין הקיבוץ הריק, עם הסוכה הקרועה אשר נשארה כעדות אילמת למה שהיכה בנו לפני כמעט שנה" האמת היא שהייתי שם בעצמי ופשוט מדהים לראות: בהרחבה של הקיבוץ יש בית, עדיין עם סוכה שלא הספיקו לפרק אותה. תכף הם יכולים לחזור, בעזרת השם, לסוכה שהם כבר בנו כבר לפני שנה, "בין היופי והשקט של הטבע וציוץ הציפורים לעמדות הירי הפרושות במרחב" בקיבוץ, כמו בתש"ח, עמדות ירי אל מול הגדר, "בין המרחבים הירוקים של המטעים בצפון העמק והחקלאות של כפר יובל וכפר גלעדי, והבטונדות המסמנות סכנה ותערוכת שברי הפגזים והמיירטים בכניסה לכפר גלעדי. הדיסוננס בין הבית רחב הידיים,

עם התקרה הגבוהה וחפצי האומנות, בין הגינה הירוקה המטופחת והדשא המזמין משחק ילדים, ובין השקט והלבד של אנשי כיתות הכוננות אשר בגבורה נשארים להגן על הבית. הבית שלהם, והבית שלי. "בואו לגליל" אני פה מדגיש: רק על פי הנחיות פיקוד העורף. שאף אחד לא יגדיל ראש מעבר להנחיות פיקוד העורף, "בואו לגליל, גם כדי להבין לעומק את הפער הזה שמטלטל ככול שפוגשים בו, אבל גם כדי להבין כמה אנחנו חייבים לחזור ולהיות פה. בואו ותראו לנו שאנחנו לא לבד

להחזיק את הפער הזה כמו גשר עבור המדינה. פשוט בואו". בשניות שנשארו לי אני רוצה להגיד לך,

ולך אדוני השר: יש שם כ-30 קיבוצים, חלקם מפונים, זה פשוט מחזה עצוב ביותר. סיירתי בקיבוץ דפנה, קיבוץ רפאים, חוץ מכיתת הכוננות אין בו נפש חיה. רואים את הפגיעות גם בבית הספר, באולם הכדורסל של בית הספר, גם בבתים בהרחבה. יש שם בתים שהם בכינון ישיר מול כפרים בדרום לבנון. כמו שתיארתי פה קודם, סוכה שננטשה באותה שמחת תורה, סוכה בנויה לחלוטין, מחכה לתושבים שיחזרו, גינות שצימחו פרא, פשוט מחזה קורע לב. תודה, אדוני. תודה לחבר הכנסת כהנא. חבר הכנסת מנסור עבאס, אינו נוכח. חבר הכנסת יוסף עטאונה, בבקשה. עד שלוש דקות לרשותך.

כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה. כבוד היושב-ראש, אני רוצה להציג הבוקר מצוקה של האוכלוסייה הערבית הבדואית בנגב בכל מה שקשור למיגון. כבר עשרה חודשים, מאז תחילת המלחמה, שהאוכלוסייה הבדואית בנגב מופקרת וחסרת אונים בגלל חוסר במיגון ובגלל חוסר בהכרה באוכלוסייה הזו על ידי הרשויות, הן משרד הפנים והן פיקוד העורף. במשך עשרת החודשים האחרונים אני העליתי את הנושא הזה לאורך כל הדרך, בכל הוועדות, מול כל השרים, מול כל הגורמים, ועד לרגע זה אין שום מענה. אני אומר לך: בגלל המצב וההסלמה באזור, בימים אלה הטלפון שלי לא מפסיק לצלצל, ואנשים שואלים מה עם המיגון בנגב. אנשים מפוחדים, אנשים מרגישים שאין מי שיגן עליהם, אין מי שייתן מענה. ובמשך עשרה חודשים, הממשלה, כמעט כל השרים, ביקרו בנגב, אבל כשביקרו בנגב האוכלוסייה הערבית הבדואית לא בסדר העדיפות שלהם, ולא נתנו שום מענה למיגון. ברגעים אלה אנשים גם עוקבים אחרי מה שקורה, הם מפחדים ואין מי שייתן להם מענה. לא רק שלא נותנים להם מענה, אני חושב שהממשלה בתקופה הזו, בתקופה האחרונה, גם מחריפה את המצב והורסת להם את הבתים. יש אוכלוסיות שלמות גם בוואדי ח'ליל, גם משפחת אל-ע'ול, מהרגע שהממשלה הרסה להם את הבתים, לפני ארבעה-חמישה חודשים, ועד היום, האנשים נמצאים באוהלים, ובמצב הזה הם מרגישים שמפקירים אותם. לכן אני גם מבקש את ההתערבות האישית שלך, כיושב-ראש וגם כאיש הנגב שמכיר את המצב, שבקטע של מיגון צריך לקחת צעדים מיידיים. אני רואה שנכנס גם יושב-ראש ועדת הפנים מר יעקב אשר.

בדיונים על ההקלות והניסיון לתת פתרון למיגון, לא נעשה שום דבר עד לרגע זה בנגב. נעשו הרבה הקלות, נעשו הרבה מהלכים להקל עם האוכלוסייה בכלל. לאוכלוסייה הערבית הבדואית בנגב אין עדיין מענה למיגון, ולכן צריך לתת מענה.

תודה רבה לאדוני. חברת הכנסת נעמה לזימי, אינה נוכחת, חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת, חבר הכנסת יואב סגלוביץ' אינו נוכח, חברת הכנסת שרון ניר, אינה נוכחת. חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין, בבקשה. עד שלוש דקות לרשותך, גברתי. כבוד היושב בראש, כנסת נכבדה, האמת היא שאני כבר מתביישת לעלות לכאן ולדבר על אותו נושא שוב ושוב ושוב, ואין שום מענה. אני מתכוונת לפשיעה הגואה ברחובות בתוך החברה הערבית. אתמול בלילה נרצחו עוד שני צעירים בבאקה אל-גרבייה, אחד מבאקה אל-גרבייה ואחד מזמר. שני צעירים בתחילת דרכם בחיים. אנחנו עוד מעט ב-140 נרצחים. אנחנו כבר לא יכולים באמת לדבר על הדברים. מה התועלת שאנחנו שוב פעם עולים ועולים ועולים ומדברים, ואף אחד לא שומע? אף אחד לא בא ואומר: הינה יש תוכנית, הינה אנחנו עוקבים, הינה אנחנו עושים. אין שום מעשה בדבר הזה, ואפילו שנעשים דברים בתוך החדרים, אנחנו לא רואים תוצאות. מבחן התוצאה מוכיח שיש כישלון אחד גדול בסיפור הזה. אנחנו יודעים שהחברה הערבית היא החצר האחורית של מדינת ישראל, גם בסוגיה הזאת וגם בסוגיה של מיגונים. אחי ח"כ יוסף דיבר על המיגון בדרום, שם הוא הכי זועק. אבל גם בכלל בתוך החברה הערבית, המצב של המיגונים על הפנים. עכשיו כשאנחנו בתקופת מלחמה ממש, גם בצפון, והילדים שלנו נמצאים בקייטנות ובתוכניות בתוך בתי הספר, לבתי הספר אין את המיגונים המתאימים והמספיקים לאותו מספר ילדים. החצרות של בתי הספר לא מספיקות לילדים בימים הרגילים. מה נעשה? איזה אסון יהיה לנו חס וחלילה אם קורה מקרה באחד מהיישובים? לא מספיק מה שהיה לנו במג'דל שמס, 12 ילדים בתחילת דרכם? אני חושבת שהסוגיות ניתנות לפתרון, ויש אפשרות לעשות דברים, ולא צריך לא פענוח, לא מיפוי ולא יודעת, לא טכנולוגיות חדשות, כדי לתפוס את הפושעים. אלה דברים שצריך רק לקבל החלטה ולשים את המשאבים. אני יודעת שכשהממשלה מחליטה החלטה ושמה את ההחלטה הזאת בסדר העדיפויות שלה, היא מוצאת גם את הפתרון. תודה רבה. תודה לגברתי. חבר הכנסת מאיר כהן, אינו נוכח, חבר הכנסת גלעד קריב, אינו נוכח, חברת הכנסת טלי גוטליב, אינה נוכחת, חבר הכנסת עודד פורר, אינו נוכח, חבר הכנסת אושר שקלים,

חבר הכנסת נאור שירי,

חברת הכנסת מירב כהן, אינה נוכחת, חבר הכנסת עופר כסיף, אינו נוכח, חבר הכנסת ווליד טאהא, אינו נוכח. חבר הכנסת אחמד טיבי,

בבקשה, אדוני, עד שלוש דקות לרשותך. מכובדי היושב-ראש, שוב אנחנו שומעים על שני נרצחים בבאקה אל-גרבייה, אחד מבאקה ואחד מזמר, והמספר עלה, לפי יוזמות אברהם, ל-138 נרצחים, מספר בלתי נתפס. אנחנו לא נפסיק להזכיר את זה, לנאום על זה, לדבר על זה כאן ובכל מקום, וגם נאמר: מלבד הפעילות שלנו בשטח, אנחנו תמכנו כמעט ברוב החוקים שהביאו חברי קואליציה מימין בנושא של ארגוני פשיעה, תמכנו בחוקים של פוגל, אלמוג כהן, קרויזר ומלביצקי בנושאים של פשיעה. אני העברתי חוק שקשור בנשק לא חוקי, אבל גם החקיקה הזאת, מכובדי היושב-ראש, לא בלמה את העלייה הרצחנית, הקטלנית, הנוראית, המפחידה במספר הנרצחים. יש אווירה של טרור אזרחי, של פחד. יש יישובים שנשלטים על ידי ארגוני פרוטקשן, שהם ארגוני פשיעה.

אתה לא יכול להקים עסק אם אתה מראש לא מתחייב לדמי חסות. עסקים מצליחים נאלצים או לשלם דמי חסות או להיות מאוימים או להיהרג ולהירצח. אתה שואל את עצמך: תגיד, יש יישובים שבהם כל ילד ברחוב יודע מי בא וגובה דמי חסות, המשטרה לא יודעת? מה היא עושה בנדון?

בא מישהו שמשלם דמי חסות ואומר לך: אתה יודע מה? עדיף לשלם מאשר ללכת למשטרה, כי אם אני הולך למשטרה התוצאה ידועה מראש. אני אומר: לא, לא עדיף לשלם. למרות הקושי הרב בדברים האלה, כי אנשים חוששים לחייהם, לחיי משפחתם, לעסק, מירי על הבית, שהפך להיות קלי קלות. ושוב נשאל: איפה המשטרה? ארגוני הפשיעה שולטים בחלק מהיישוב, ועוד לא הזכרנו שוב את היישוב ג'דיידה-מכר, שכורע תחת נטל אי-פינוי האשפה, למה? כי יש ארגוני פשיעה שהשתלטו על הענף הזה, וכשמישהו מזיז את האשפה מהבית באים אנשים ואומרים לו: שלא תעז לעשות את זה עוד פעם.

תודה לחבר הכנסת טיבי. חברת הכנסת מירב בן ארי, אינה נוכחת, חברת הכנסת שלי טל מירון, אינה נוכחת. וכעת רבותיי, אלא אם כן שר המשפטים יבקש לסכם את הדיון, או שנעבור להצבעה. אם כך נעבור להצבעה. ההצבעה תהיה על הצעת חוק הסיוע המשפטי (סיוע משפטי לאדם בהליך אזרחי לפי חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, התשס"א 2000) (הוראת שעה), התשפ"ג 2023. כאמור הצעת חוק בעלת שם קליט ונצביע כעת בקריאה הראשונה, הצבעה.

להעביר את הצעת חוק הסיוע המשפטי (סיוע משפטי לאדם בהליך אזרחי לפי חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, התשס"א 2000) (הוראת שעה), התשפ"ג 2023, נתקבלה ותעבור לוועדת החוקה, חוק ומשפט. תשעה בעד, אין מתנגדים ואין נמנעים. אני קובע כי הצעת חוק הסיוע המשפטי (סיוע משפטי לאדם בהליך אזרחי לפי חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים,

(הוראת שעה), התשפ"ג 2023, אושרה בקריאה הראשונה ותעבור לדיון בוועדת החוקה, חוק ומשפט לצורך הכנתה לקריאה השנייה והשלישית. נעבור כעת לנושא הבא שעל סדר-היום, והוא הצעת חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (תיקון מס' 8),

החוק המוצע מרחיב את הסמכויות הניתנות לרשם הקבלנים, ומסמיך את הרשם למנוע רישום בפנקס הקבלנים או לבטל את הרישום לגבי מי שהמשטרה מחזיקה במידע מודיעיני הקושר אותו לפשיעה חמורה ומאורגנת. בתקופה האחרונה אנחנו עדים לתופעות חמורות הקיימות בענף, כדוגמת גביית דמי חסות, סחיטה באיומים, איום על קבלנים ודחיקתם החוצה מפרויקטים, ועד כדי דחיקתם מעיסוק בענף בכללותו, הלבנת הון ועוד. מדובר בתופעות בעלות השפעות כלכליות-משקיות רחבות, בין השאר בשל פגיעה בתחרות בין הקבלנים בשוק והעלאת מחירי העבודות, הגוררות בהמשך עלייה במחירי הדיור וירידה ברמה המקצועית של הקבלנים. בנוסף לאמור, המשק מתמודד עם תופעה של קבלנים שמבצעים עבודות ללא רישיון מתאים. לצורך כך, החוק המוצע מאפשר הסמכת מפקחים בין עובדי משרד הבינוי והשיכון לאכיפת הוראות חוק רישום קבלנים. מפקחים אלה יוסמכו להגיע לאתר שבו מבוצעות עבודות הנדסה בנאיות, כדי לבדוק מי מבצע את העבודות בפועל. במקרה שמדובר במי שאין לו רישיון, רשם הקבלנים והרשויות המקומיות יכולים להורות על סגירת האתר.

מודה לשר ביטון. ואנחנו נעבור כעת לדיון האישי. ראשון הדוברים יהיה חבר הכנסת חאמד עמאר, אינו נוכח. אני מזכיר שרשימת הדוברים נעולה, מי שאקרא בשמו ולא יהיה כאן, כאילו ויתר על זכות הדיבור. חבר הכנסת מתן כהנא, אינו נוכח, חבר הכנסת מנסור עבאס, אינו נוכח. חבר הכנסת יוסף עטאונה, בבקשה. עד שלוש דקות, אדוני, לרשותך. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה. חברי ד"ר אחמד טיבי דיבר על עניין הפשיעה ועל רציחות בחברה הערבית, ועוד שני נרצחים שהיו בבאקה אל-גרבייה, אחד מבאקה ואחד מזמר. אני חושב שהאי-טיפול ואי-התמודדות עם ארגוני הפשיעה בחברה הערבית, ההחלטה לא לטפל ולא להתמודד, היא החלטה פוליטית ועניין של סדר עדיפויות. ביום שבת הייתה הפגנה באום אל-פחם נגד המלחמה ובקריאה לעצירת המלחמה ולגבי עסקת חטופים. וההפגנה הייתה ברישיון תחת ועדת המעקב של החברה הערבית. הייתה תהלוכה, ואחרי שהכול הסתיים בהפגנה והיא התחילה להתפזר, בדרך החוצה מההפגנה לרכבים שלנו ראינו איך כוחות גדולים של משטרה באים בצורה פתאומית להתגרות באנשים, ותקפו אנשים אחרי שההפגנה הסתיימה. מי שראה את שיירת הרכבים משני הצדדים שנכנסת ומכתרת את המפגינים שמתפזרים רואה איך הם התנהגו. ההתנהגות הברוטלית שלהם, והפגיעה במפגינים, ורק כשהם מגיעים, הצלם של המשטרה ממש בהתחלה מצלם, וכנראה משדר בשידור ישיר לשר הכושל. ולכן אני חושב שאי-התמודדות עם ארגוני פשיעה בחברה הערבית, אי-התמודדות עם גל הרציחות המדמם בחברה הערבית, זו החלטה פוליטית. זה עניין של סדר עדיפויות שהשר בממשלה הזו מחליט שפתאום למשטרה יש את כל הכוחות לשלוח אותם להפגנה באום אל פאחם, כשיש הריסות בנגב יש לו את כל הכוח של המשטרה לשלוח אותם באלפים לאבטח את ההריסות, אבל לטפל בארגוני הפשיעה, הוא לא רוצה לטפל. תודה רבה. חברת הכנסת נעמה לזימי, אינה נוכחת, חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת, חבר הכנסת יואב סגלוביץ' אינו נוכח, חברת הכנסת שרון ניר, אינה נוכחת, חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת, חבר הכנסת גלעד קריב, אינו נוכח, חברת הכנסת טלי גוטליב, אינה נוכחת, חבר הכנסת עודד פורר, אינו נוכח, חבר הכנסת אושר שקלים, אינו נוכח, חבר הכנסת נאור שירי, אינו נוכח,

חבר הכנסת עופר כסיף, אינו נוכח, חבר הכנסת ווליד טאהא,

חברת הכנסת שלי טל מירון, אינה נוכחת, חבר הכנסת אבי מעוז, אינו נוכח, חבר הכנסת עידן רול, אינו נוכח, חבר הכנסת אריאל קלנר, אינו נוכח, חבר הכנסת אלון שוסטר, אינו נוכח, חברת הכנסת צגה מלקו? מבקשת או מוותרת? מוותרת.

חבר הכנסת מיקי לוי, מוותר, חבר הכנסת מיכאל ביטון אינו נוכח, חברת הכנסת פנינה תמנו, ראיתי אותה קודם, חברת הכנסת פנינה תמנו שטה, מוותרת? מוותרת, חבר הכנסת משה טור פז, אינו נוכח, חברת הכנסת שלי טל מירון, אינה נוכחת, חברת הכנסת בן ארי, אינה נוכחת.

חברי הכנסת, נעבור להצבעה, אלא אם כן השר מבקש לסכם. איפה השר? מוותר. אנחנו עוברים להצבעה, רבותיי. אנחנו מצביעים כעת על הצעת חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (תיקון מס' 8), התשפ"ד 2024, בקריאה הראשונה. הצבעה כעת. ההצעה להעביר את הצעת חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (תיקון מס' 8), התשפ"ד 2024, לוועדת הפנים והגנת הסביבה נתקבלה. 11 בעד, אין מתנגדים ואין נמנעים.

התשפ"ד 2024, אושרה בקריאה הראשונה ותעבור לדיון בוועדת הפנים והגנת הסביבה לצורך הכנתה לקריאה השנייה והשלישית. - - - לחצת וזה לא תפס, או שלא הספקת ללחוץ?

לא - - - לחצת ולא תפס? אוקיי, אנחנו נבדוק את זה. מחשוב, נא לבדוק. אנחנו נעבור לנושא הבא שעל סדר-היום, והוא הצעת חוק הסכמים קיבוציים (תיקון מס' 11, הוראת שעה, חרבות ברזל) (הוראות מיוחדות לעניין הרחבת הסכם

החוק הזו, אני מבין, יציג השר ביטון, נכון? בבקשה, אדוני. אני מתכבד להזמין אותך. עד עשר דקות. אתה צודק, צריך גם להגיד חודש טוב ומבורך. חודש אב שיהפוך מחודש של אבל לשמחה. חודש טוב. כבוד היושב-ראש, החוק המיועד כרגע מדבר על הצעת חוק הסכמים קיבוציים (תיקון מס' 11, הוראת שעה, חרבות ברזל) (הוראות מיוחדות לעניין הרחבת הסכם קיבוצי כללי שנעשה בשל פעולות האיבה או פעולות המלחמה) (תיקון), התשפ"ד 2024. מדובר בחוק הממשיך את ההסדר הקיים בהוראת שעה, שלפיה שר העבודה רשאי לחתום על צווי הרחבה בהליך מקוצר ומזורז, בהתייחס למצב המלחמתי השורר במדינה. סעיף 25 לחוק קובע: שר העבודה רשאי ביוזמתו הוא, או לפי בקשת בעל הסכם קיבוצי כללי, להרחיב, בצו, את היקף תחולתה של כל הוראה שבהסכם קיבוצי כללי, אם לדעתו נכון לעשות זאת בשים לב למספר העובדים והמעסיקים שעליהם חל ההסכם הקיבוצי הנדון, ולמשקלו של ההסכם בהסדר יחסי העבודה ובקביעת התנאים בשוק העבודה. השר רשאי לעשות כך בין שההסכם תקף ובין שהותנה תוקפו במתן צו הרחבה. צווי ההרחבה הם כלי עזר משמעותי להחיל הוראות של הסכם קיבוצי כללי על עובדים ומעסיקים שאינם כפופים לאותו הסכם, בהתאם לנסיבות הקבועות בחוק. מאז ההכרזה על מצב מיוחד בעורף בשל מתקפת הטרור הרצחנית ב-7 באוקטובר, שר העבודה חתם על ארבעה צווי הרחבה, וביניהם צו הרחבה להסכם קיבוצי בעניין משרתי המילואים ובנות זוגם, וצבירת חופשה שנתית.

צו המרחיב את התקופה המוגנת מפני פיטורים של משרתי המילואים ועוד. צווים אלה נחתמו באמצעות הסדר קיים שנחקק בהוראת שעה, ואשר אמור לפוג ביום 29 באוגוסט 2024. החוק הנוכחי נועד להאריך את הוראת השעה עד שלושה חודשים ממועד סיום תוקפה של ההכרזה על מצב מיוחד בעורף, אשר במהלכם היא תאפשר להמשיך ולחתום על צווי הרחבה בהליך מזורז ומקוצר, כדי לתת את המענים הנדרשים אד-הוק בעקבות המצב המלחמתי שאנו נמצאים בעיצומו.

ולאור המשך המצב המלחמתי שיש, לצערנו, אני מבקש מחבריי חברי הכנסת לאשר את החוק אשר ממשיך,

את המצב הקיים, שבו שר העבודה רשאי לחתום על צווי הרחבה להסכמים קיבוציים, בהתאם לנסיבות ולמצב המלחמתי כאמור.

תודה לשר ביטון. שלום וברוכים הבאים לאורחים הצעירים שלנו ביציע, גם למבוגרים. ברוכים הבאים לכנסת. רשימת הדוברים נעולה. מי שאקרא בשמו ולא נוכח באולם, כאילו ויתר על זכות הדיבור. אנחנו עוברים לדיון האישי, כמובן. חברת הכנסת מירב בן ארי, בבקשה, גברתי.

אדוני היושב-ראש, אדוני השר איפשהו, לא יודעת. הוא פה? אהה, שלום לשניכם. כנסת נכבדה, ברגעים אלה ממש, תשמע את מה שיש לי להגיד לך, ביטון, פשוט לא ראיתי אותך אף פעם. אז אם כבר הגעת, אתה כמו כוכב. הגעת, אז בוא נתרגש. תשמע,

לדוכן, מה עם איזו מילה על מה שקורה בתל השומר, חברים? מילה. אולי מישהו מהקואליציה?

תפתחו את החדשות. מה קרה? מה קרה? בסך הכול מאות חרדים וחכה, יש עוד נהירה, אוטובוסים מגיעים לתל השומר, כדי להפריע למתגייסים. אתם יודעים, כשתראו את הסרטונים, ביטן, אני שמחה שאתה מתעניין, מגיעים חיילים להתגייס, הם עוצרים אותם ובודקים אחד-אחד. אבל עזוב את זה, הם רבים עם שוטרים, נכנסים לעימותים ועוד לא התחיל היום. חבל שהשר, אני יודעת שזה לא מטריד אותו. עוד לא התחיל היום ואוטובוסים של חרדים נוהרים, אפרופו האוטובוסים נוהרים, אל תל השומר לעצור את גיוס אוגוסט. האם אין אף אחד בקואליציה הזאת שיגנה את האלימות? אף אחד שיגיד משהו על זה שהקהל שלו רב עכשיו עם שוטרים בתל השומר? שום מילה? אבל ביום שבת, כשישבו ארבעה אנשים עם ג'חנון או עם קפה בדשא, בגינה ציבורית, עיכבו אותם ולקחו לארבע שעות לחקירה במשטרה. תגידו, אין לכם פה? אף אחד מכם לא מסוגל להגיד שזה הזוי לקחת אנשים שיושבים על דשא, אבל לריב עם שוטרים זה סבבה? אלפי חרדים רבים ברגעים אלה ממש עם שוטרי משטרת ישראל. אני מצטערת. אני אומרת לשוטרים, אל תצפו לגינוי מהשר לביטחון לאומי, הוא לא יעשה את זה. אם תחטפו מכות, אף אחד מהקואליציה פה לא יגן עליכם. זה לא מעניין אותם.

כי זה הבייס. אבל יש לי חדשות בשבילכם, חרדים שרבים עם מתגייסים הם לא הבייס, חרדים שרבים עם שוטרים הם לא הבייס. משה סעדה, ממך יש לי קצת ציפיות, אולי תעלה לפה ותגנה את מה שקורה בתל השומר. או שפשוט תפתחו את החדשות ותראו מה קורה. אבל לא יכול להיות שבשבת לוקחים אנשים נורמטיביים לתחנת משטרה על זה שישבו ושתו קפה. אני מסכים איתך. זאת בושה וחרפה, הדבר הזה.

ברור, איזו שאלה? חייבים, חייבים לעצור את זה. למה לריב עם שוטרים בתל השומר? אלה חרדים שבאו להתגייס. באו חרדים לבית של הרב לייבל,

אז הינה, אני סיימתי.

חייבים לעצור אותם. ברור שזה כך. אז הינה, אבל נגמר לי הזמן.

בבקשה, משה,

תודה, גברתי. חבר הכנסת חמד עמאר,

עד שלוש דקות לרשותך. חברי הכנסת, תמשיכו את הדו-שיח בחוץ,

חשוב שתגידו מה קורה בתל השומר. - - - אתה

חזקה עם צבא חזק מאפשרת לארגון טרור לשלוט בנעשה בצפון. לא יכול להיות מצב שיותר מ-65,000 תושבים מפונים מהבתים שלהם ונמצאים בבתי מלון. נמצאים במקומות אחרים, לא ביישובים שלהם. לא יכול להיות מצב שילדים שאמורים להיות בבית הספר עם התלמידים שהם מכירים נמצאים במסגרות אחרות ובמקומות אחרים. וגם בספטמבר,

שיחזרו לבית הספר, דיברו על זה שב-1 בספטמבר כולם יחזרו לבית הספר. שמענו את שר החינוך מודיע באופן רשמי שהם לא יחזרו לבית הספר. לא יכול להיות מצב שכל יום, כל יום, יורים עשרות טילים על הצפון ואנחנו רק מגיבים. אין לנו יוזמה, אנחנו לא מנווטים את המהלך, אנחנו מנֻוָּטים במהלך הזה. ממשלת ישראל נתנה לארגון טרור רצועת ביטחון בתוך מדינת ישראל. ארגון טרור חיזבאללה, יש לו רצועת ביטחון בתוך מדינת ישראל, כי היישובים פונו ואנחנו רק מגיבים לירי של חיזבאללה. מתי הממשלה הזאת תתעורר ותבין שיש בני אדם שחיים בצפון. יש משפחות שגדלו ושלמדו ביישובים קריית שמונה, ביישובי הגדר, עבדו בחקלאות, עבדו בעבודות אחרות, התפרנסו והיום הם מפונים מהבתים שלהם, חלקם בכלל לא עובד, חלקם ממתין לחזרה לבית שלו, חלקם כבר החליט שהוא לא חוזר לבית שלו כי המדינה לא יכולה לתת לו ביטחון. אנחנו צריכים כבר להחזיר את כל תושבי הצפון לבתים שלהם.

חבר הכנסת מתן כהנא, אינו נוכח, חבר הכנסת מנסור עבאס, אינו נוכח, חבר הכנסת יוסף עטאונה,

אדוני פועל בחריצות היום. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני דווקא רוצה להמשיך מאיפה שסיימתי, כשעליתי לפני כמה רגעים, לגבי גל הרציחות בחברה הערבית. אמרתי שיש עוד שני נרצחים, אבל אני רוצה להעלות כאן שאלה לגבי עבודת המשטרה והזריזות שלה לטפל בדברים כשמדובר באזרח ערבי ואזרח יהודי. תארו לעצמכם ששני הנרצחים שהיו היום, לפנות בוקר, הרי מי שרצח אותם, הזהות שלו לא ידועה לנו,

אבל אני מניח שלמשטרה ולשב"כ יש את היכולת לדעת מי ביצע את זה. כלי הנשק שירה על שני הצעירים האלה, אני גם מניח שלמשטרה יש מידע על הנשק הזה ועל כל האירוע הזה, שהתוצאה שלו היא הפגיעה, אותו אדם, שזהותו לא ידועה לנו, לקח כלי נשק, ירה בשני צעירים והרג אותם. אני מעלה שאלה ורוצה תשובות ממי שיהיה לו את האומץ: אם הנרצחים האלה, ה-138, כולל השניים של אתמול, היו אזרחים יהודים, הייתם שותקים? המשטרה הייתה שותקת? אני כמעט בטוח שאם שני הנרצחים לפנות בוקר היו אזרחים יהודים, אז עד שעות הערב גם המשטרה וגם השב"כ היו מתערבים, היו יודעים את הזהות, כי הם יודעים את הפעילות. אבל יש החלטה פוליטית של הממשלה הזו, של השר הזה, שהדם של אזרחים ערבים הוא דם שונה, ולכן הם לא דואגים לביטחון האישי. המשטרה לא עושה את העבודה ומפקירה את החברה הערבית לדמם. אנשים נרצחים יום אחרי יום ואף אחד - - - - - - מפריע לך שאני צועק? גם את צריכה לצעוק איתי את הצעקה של האימהות של הילדים. זו בדיוק הצעקה הזאת. 138 נרצחים ואף אחד לא עושה כלום. אם זה היה אזרח יהודי, תאמינו לי אתם הייתם מתנהגים אחרת, אבל כשמדובר באזרחים ערבים זה לא מעניין אף אחד. תודה לאדוני. חברת הכנסת נעמה לזימי, אינה נוכחת, חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת, חבר הכנסת יואב סגלוביץ' אינו נוכח. חברת הכנסת שרון ניר, בבקשה. בבקשה גברתי, עד שלוש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, הבוקר הגיעו ללשכת הגיוס בתל השומר צעירים חרדים להתייצב לצו ראשון שאליו נקראו לפני משהו כמו 14 ימים, כראוי בחוק. אני כמובן רוצה לאחל לכל הצעירים החרדים שהגיעו לשם מלאי מוטיבציה, לאלה שכבר החליטו לעשות מעשה, להגיע ולשתף פעולה,

אני רוצה לאחל מכאן בהצלחה ולומר להם שהצו הראשון הוא באמת צו ראשון משמעותי בהשתלבות שלהם בחברה הישראלית, פסע בדרך מהגיוס לצה"ל, משירות משמעותי. להגיד להם ששירות בצה"ל זה חובה שהיא זכות לכל צעיר ישראלי. אני רוצה להגיד להם מכאן שאין לי ספק שצה"ל ידע לתת להם סביבת שירות נאותה, בטוחה, מכבדת, שהם יוכלו לשמור על אורח החיים שלהם גם בצבא. אבל אני רוצה לפנות מכאן לאלה שבחרו לא להתייצב, ואתה יודע מה,

עוד יותר חמור, לאלה שבחרו להגיע לשם ולהפגין בבוקר כזה, כשהמדינה נמצאת בשיא המתיחות שלה, כשידוע שיש למעלה מאלפים של אנשי מילואים שמשרתים כבר 200 ימים ו-270 ימים, שאותם הם צריכים באמת להחליף, כי אלה אנשי משפחות. אלה שהגיעו להפגין בצורה שהיא בלתי נסבלת, בלתי מתקבלת על הדעת, להם אני מבקשת לומר: תתביישו לכם. אני רוצה מעבר לכך, כי אני רואה פה, לצערי אני לא רואה, אבל יש פה חברי קואליציה שיש להם גם אחריות. אתה יודע מה, חברי קואליציה, שהם ההנהגה החרדית, אני מבקשת שיעלו לפה היום על הבמה ויגידו את דברם. יגידו את דברם לאותם פורעי חוק שמגיעים ללשכות הגיוס, מפריעים לצה"ל בפעולתו, מפריעים לאנשים שכבר בחרו כן להתייצב ולשתף פעולה עם רשויות החוק ולהתגייס. איפה האחריות שלכם? האם הכול זה עסקנות קטנה? האם הכול בסוף נמדד באמירות שנספרות בחדרי חדרים ומביאות אתכם לאיזשהו שמירת סטטוס קוו? איך אתם בכלל יכולים לשמור על סטטוס קוו בגיוס בשעות קשות כאלה? איך לא ברור לכם שאסור להנציח, אסור להנציח השתמטות, בטח לא החל מ-7 באוקטובר? איך לא ברור לכם שבסוגיה הזאת של חיילים צעירים, בני 18,

כולם כולל כולם, צריכים לשרת בצה"ל. זה צורך קיומי שעולה ומתבסס במציאות העכשווית. איפה האחריות של ההנהגה? אני אומרת, הבית הזה, יש לו פה אחריות. ואני מבקשת מכל מי שיש בליבו קצת מצפון, שרואה עכשיו את ההפגנות מול לשכת הגיוס, שיעלה לכאן ויגיד את דברו. תודה רבה. תודה לגברתי. חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת, חבר הכנסת גלעד קריב,

נקדם בברכה גם את אורחינו ביציע, ברוכים הבאים לכנסת, ברוכים הבאים לירושלים. בבקשה, גברתי. בשם חיילי ולוחמי כוח 100 אני באה לשטוח בפניכם, עם ישראל, את העובדות המחפירות הבאות: מ"פ בג'באליה, זה שהיה חלק מהטבח, מהאונס, מהרצח ב-7 לאוקטובר, סוף כל סוף נעצר על ידי צבא ההגנה לישראל במהלך פעילות עצימה בעזה. מאז הוא נמצא בכלא, ואגב, עובר מכלא לכלא. באחד המעברים שלו מבתי הסוהר, אותו מחבל מג'באליה גם ניסה להסליק בתוך הגוף חלקים של אמצעי לחימה ואמצעים שונים, כאלה ואחרים, האיש האמין הזה. מה זה כוח 100? שתבינו איזה עוול מתרחש מתחת לאף שלנו בחסות הפצ"רית, לא פחות ולא יותר. חיילי כוח 100 הם לוחמים של כוח מתערב באירועים אלימים בתוך בית הסוהר, בתוך כלא, בתוך תא כלא שיש בו מחבלים. אם יש ביניהם אירוע אלים, נכנס כוח 100 ומטפל באירוע.

מילא שאני אמרתי לכם פה שמדובר בטענה שאי-אפשר לקבל ואי-אפשר לבסס מעצר של לוחמינו על יסוד תלונה של מחבל נוח'בה. מילא, שימו את זה רגע בצד. אני אחרי הכול. כוח 100, אם אתם שומעים אותי, קבלו את הדבר הבא: מחבל מרצח מדמם. יש תחקיר. הגיע לידיי התחקיר. תחזיקו חזק את מה שאני אומרת לכם. במסגרת התחקיר אומר המחבל: יש לי כאב בטן, אף אחד לא פגע בי. שואלים אותו מפורשות, אף אחד לא פגע בי, יש לי כאב בטן, אני אחרי סרטן באשכים. סליחה על ה-too much information. שולחים אותו, בודקים פתולוגית שאין פציעה. אין פציעה, יש דימום. שולחים אותו לחקירה, לתחקיר תוך בטני, הוא לא אומר מילה על הפגיעה. סוף-כל-סוף אתמול השופט מתייחס לזה בהחלטה שלו. תבינו מה אני מספרת לכם. יש מצלמות בתאים. בדקו את המצלמות, אין צילום של האירוע. לא הייתה טענה שלקחו אותו לתא צדדי או למקום צדדי. פותחים את כל המצלמות גם במעברים, אין זכר לפגיעה של לוחמינו במחבל. אבל יש לנו שיטת טרור חדשה, טרור שהמחבלים המציאו בתוך בית המעצר: המחבל יאמר שלוחם כוח 100 פגע בו, והפצ"רית, בזמן מלחמה, לא תפעיל את הצנזור, לא תמנע חס וחלילה פגיעה בחטופינו. הרי מה קורה בעולם כששומעים טענה הזויה שהלוחמים שלנו ביצעו עבירת מין במחבל? עוצרים את הלוחמים הללו. אני יוצאת נגד הפצ"רית כי אני שואלת אותה את השאלה הערכית הבאה: האם את מבססת ממצא של מהימנות לצורך חשד סביר על אמירה של מחבל שרצח וטבח בנו, ויש לו את כל הסיבות בעולם? כששואלים אותו: רגע, לוחם לא פגע בך? ברור שהוא יגיד "כן", וזה הסיפור.

אני עברתי על התחקיר, קראתי את הפרוטוקול מאתמול. מתשעה נותרו חמישה חשודים. אני מרכינה את ראשי בפניכם, לוחמים יקרים, אנחנו לא נעמוד מנגד. אנחנו לא חוששים לומר לפצ"רית שאנחנו חשים תחושה קשה מאוד, קשה מאוד, נוכח ההחלטה שלה לבסס ממצא על אמירה של מחבל מרצח. תודה, גברתי. חבר הכנסת עודד פורר, בבקשה. עד שלוש דקות, אדוני, לרשותך. תודה, אדוני. אני רוצה לפנות לשר חיים ביטון. השר ביטון, אתה שר בממשלת ישראל, אתה מייצג ציבור, אתה מייצג את הממשלה, ששולחת את החיילים כרגע לחזיתות השונות. מדינת ישראל מאוימת

צפון, דרום, מזרח. מדינה שלמה יושבת כרגע מכווצת. אני מצפה שתיקח את זכות הדיבור שלך כשר.

לדבר בכל שלב במליאה. אני מזמין אותך לעלות מיד אחריי ולגנות בתוקף את ההשתוללות שיש בכניסה ללשכות הגיוס, את קריאות הנאצה כלפי המתגייסים. העובדה שאף אחד, אף אחד לא עולה ומגנה את זה, היא שערורייה. אני מצפה ממך לעלות ולגנות את זה בכל תוקף. לא יכול להיות שמאפשרים לחבורה של פורעים להתנגד לילדים ולחבר'ה שבאים להתגייס, שבאים להתגייס, שקיבלו צו גיוס ועושים את המובן מאליו. אני לא מדבר עכשיו על חובת הגיוס, ושהיה צריך לשלוח 15,000 צווים ולא 1,000 צווים. אני מדבר על אלה שבאו היום להתגייס. יכול להיות שאם יגיע בחור חרדי ללשכת הגיוס הוא יחווה השפלה, קללות,

דווקא מנהיגי הציבור החרדי, בעיקר אלה שיושבים בממשלה כשרים, צריכים לעלות לכאן ולגנות את זה. ואני חושב, השר ביטון, שיש לך כאן במליאה הזדמנות מצוינת לעשות את זה. זו תהיה אמירה חשובה מאוד שמצופה משר בממשלת ישראל, קל וחומר שר ממפלגה חרדית. ולגבי המצב שבו אנחנו נמצאים, אדוני היושב-ראש, חבר הכנסת ביטן, אני בטוח שגם אתה לא חי בשלום עם העובדה שכולנו יושבים, משלבים ידיים ומחכים לראות מתי יתקפו אותנו. האויבים שלנו אומרים לנו: שתדעו, אנחנו הולכים לתקוף אתכם, ואנחנו יושבים ומחכים כמו אידיוטים. הגיע הזמן להחזיר את היוזמה למקום שאליו היא שייכת, והיוזמה הזאת צריכה להיות בידיים של מדינת ישראל ולא של האויבים שלנו. ולא יעלה על הדעת שמדינה שלמה כבר שבוע יושבת מכווצת, הרחובות ריקים, שהם יסיימו שם. יש שם איזה ויכוח. חברי הכנסת. חברי הכנסת, קצת יותר שקט במליאה.

לא יעלה על הדעת שכבר שבוע רחובות ישראל שוממים, אנשים מפחדים לצאת בערב, מחכים כולם לראות מה האויבים שלנו יעשו. המדיניות צריכה להיות מאוד פשוטה, אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת: שבאיראן, שבלבנון, שבכל מקום שמאיימים עלינו, ששם יחששו לצאת לרחובות, והיוזמה תחזור לידינו. אני מברך את הכוחות שעשו את אותם סיכולים ממוקדים, אבל אסור שהאירוע הזה יהיה חד-פעמי.

חבר הכנסת אושר שקלים, מוותר, חבר הכנסת נאור שירי, בבקשה. עד שלוש דקות לרשותך. תודה רבה, אדוני היושב-ראש.

גם אני אעלה ואדבר למרות מחאות חברת הכנסת מהקואליציה על מה שקורה עכשיו בכניסה לשערי הבקו"ם. אני מתפלא איך אין חבורה של חברי כנסת, חתולים סמוראים, שהולכים וגם מביעים את התמיכה שלהם במי שרוצה להתגייס, כמו שהם רצו אצו להם לפרוץ לבסיסי צה"ל, אבל אתם מנרמלים כבר הכול,

כולם יודעים כבר את כתבי האישום. עולה פה חברת כנסת ואומרת שהיא כבר ראתה את התחקיר, ואין על מה לדבר והכול בסדר. אנחנו חיים במציאות שבה חברי כנסת פורצים לבסיסי צה"ל, וזה לא מזיז לאף אחד. צריך להגיד את האמת. זו כבר כותרת של,

כאילו היה אירוע לפני חצי שנה, ואף אחד לא מתייחס לזה, אז אני עדיין אתייחס לזה. אני חושב שזה ביזיון לא רק לכנסת, זה ביזיון בהיסטוריה של מדינת ישראל שחברי כנסת פרצו לבסיסי צה"ל. מעבר לביזיון שהיה בבית ליד, שלא הייתה אפילו חצי משטרה. וכמו שאמרה חברת הכנסת בן ארי: על ארבעה

לעצור ולגרור מפגינה,

אבל כשפורצים לבסיסי צה"ל, אין משטרה. אני רוצה להתייחס לעוד נושא שחברת הכנסת,

קטי שטרית, כדי שתהיה לך הזכות גם לעלות ולהגן, העירה לי היום, ונורא הפריע לך, אדוני היושב-ראש - - - חצוף. חצוף. אני לא יודע למה אני חצוף. נורא הפריע לך שדיברתי על איך שהתנהלת אל אביחי שטרן, ראש עיריית קריית שמונה. אני אגיד לך - - - לא.

לא ככה. בכוונה אמרתי את שמך - - - הוא לא עשה שיעורי בית. אני לא עושה שיעורי בית?

התקציב של קריית שמונה מראה - - - אני מבקש את הזמן, כי היא לא תפסיק עכשיו. הוא לא ניהל את העיר שלו, והוא חי בקיסריה. חברת הכנסת שטרית. הוא מצא הזדמנות לרדת עלינו. אני חי בקיסריה?

היא דיברה על מישהו אחר.

עצרתי את הזמן, ואני ממשיך. הייתי שמח לחיות בקיסריה. הגיע אביחי שטרן ראש עיריית קריית שמונה לדיון בנוגע לכספים שאמורים להגיע לקריית שמונה. ומה אז אמרה חברת הכנסת? לי זה הפריע, מה לעשות.

הוא לא מהמפלגה שלי, ובכלל זה לא עניין פוליטי, אבל קריית שמונה, לא רק השנה ובמלחמה, אלא שנים על גבי שנים, בשנות שלטונכם, מופקרת. ראיה לכך, שעדיין חדר מיון קדמי, שאופיר כץ נאלץ להיאבק עליו גם במסגרת הקיצוצים, ממש היה קשה להשיג.

זה לא ייאמן - - - אמרה חברת הכנסת קטי קטרין שטרית שהוא לא יודע לנהל את העיר. אפשר בבקשה סבלנות? רשות הדיבור - - - כי אמרתי את שמך כדי שתוכלי לעלות להגיב. לא ככה.

זה חוסר מקצועיות.

אגב חוסר מקצועיות, אני ממליץ לכל חבר כנסת מתחיל להגיע ללשכה של קטי קטרין שטרית וללמוד איך מתנהל חבר כנסת כי הוא רוצה לשאוף למקצועיות.

אני מבקש את הזמן הזה כי זה בלתי ניתן - - - תכין שיעורי בית על מה שאתה לא יודע.

יומיים אחרי שהיא תקפה את ראש עיריית קריית שמונה, הוא זה שלא יודע לנהל את העיר. אחרי שבאוקטובר, ביום שישי בצוהריים, החליטה ממשלת ישראל לפנות את קריית שמונה, ופינו אותם ל-183 יישובים, הוא לא יודע לנהל את העיר? שני משפטים אחרונים בגלל ההפרעות שלה - - - - - - מה שקורה בקריית שמונה זה ביזיון,

של הממשלה. היכולת שלך והחוצפה לתקוף את ראש עיריית קריית שמונה על חוסר היכולת שלו לנהל את העיר, ושלושה ימים אחרי זה בריאיון את מתייחסת למשבר הפוליטי ואומרת: הם מתעסקים, בן גביר מתעסק בפוליטיקה קטנה כי הוא רוצה להקים - - - - - את האג'נדה - - - זה בלתי נסבל. - - הוא רוצה להקים, להצטרף לקבינט שלא קיים, אז הוא מתעסק בפוליטיקה קטנה. - - - אמרה זו שתקפה את ראש העיר אחרי שראש המפלגה שלך וראש הממשלה, בפעם היחידה שהוא הגיע לקריית שמונה, הוא דאג שראש העיר לא יהיה, אבל המועמד לבחירות מטעם הליכוד יהיה. ואת אומרת לי שאני חוצפן, ואת אומרת לי שאני לא מכין שיעורי בית. את צריכה להתבייש. תודה גם על הזמן. חברת הכנסת מירב כהן, אינה נוכחת, חבר הכנסת עופר כסיף, מוותר, חבר הכנסת ווליד טאהא, אינו נוכח, חבר הכנסת אחמד טיבי, אינו נוכח. חברת הכנסת שלי טל מירון. המועמד מטעם יש עתיד תוקף אותו. אין לנו מועמד שם.

אתה יודע כמה אתה לא יסודי? כמה אתה, פה אין כלום. אין שכל, אין דאגות. מורה בישראל.

הייתי נותנת לך נכשל, כי אתה כישלון - - - אני יכול לעשות לך בית ספר - - - בגלל זה מערכת החינוך שלך נראית כך.

חברי הכנסת, חדל. חבר הכנסת שירי וחברת הכנסת שטרית, אם תרצו, תמשיכו את זה בחוץ. כאן, במליאה, חדל. ואת היית מורה - - - הייתי שמה אותך בפינה כל היום, אולי היית לומד שם משהו.

חברת הכנסת שטרית,

לרשותך שלוש דקות, בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש. כבוד השר, חבריי חברי הכנסת, תרשו לי, קודם כול, להגיד שלום במשפט אחד באמהרית. יש לנו אורחים, פנסיונרים מרחובות שבאו לבקר אותנו.

ברוכים הבאים, תושבי רחובות כולם.

תרשו לי, חבריי, היום מתנהל חיפוש באזור צפת אחרי הילדה היימנוט קסאו, שעדיין לא מצאו אותה. כמעט, עוד מעט חצי שנה

עד עכשיו אף אחד לא יודע. אני תמיד חוזרת על זה שזה מעיד איך החברה הישראלית רואה אותנו, וכוונתי, את יוצאי אתיופיה. מחפשים היום את היימנוט קסאו באזור צפת. אדוני היושב-ראש, תרשה לי להגיד תודה ליושב-ראש ועדת העלייה והקליטה עודד פורר, שכרגע לא פה. הוא היה פה. והוא, בהתמדה, קיים דיון, וכתוצאה מהלחץ עושים חיפוש. חבר הכנסת נאור שיר - - שירי.

מתנצלת. אתה יודע, תמיד משבשים את השם שלי. אז מותר לי לטעות. אבל אני מתקנת. תשבשי כמה שאת - - - כן. אתה דיברת לפני כמה שבועות על היימנוט קסאו, שהיא באמת עדיין נעדרת ולא מוצאים אותה. לאף אחד לא אכפת. אנחנו מדברים עליה, אבל בחברה הישראלית, אני לא ראיתי את התמונה שלה באיזשהו מגדל. לא ראיתי שום כלי תקשורת מרכזי שפותח או שם את התמונה של הילדה הזו בצד. גם לא ראיתי שסופרים כמה ימים מאז שנעדרה. חבריי חברי הכנסת, תחשבו על זה. על מה אנחנו מדברים?

עכשיו היא כבר בת עשר. היא לא נערה, היא לא אישה. הילדה נעדרת מהמקום הכי בטוח, שהיא הייתה צריכה להיות בו מוגנת. זה מראה, כל אחד יעשה בדק בית. חבר הכנסת נאור, לא מספיק לבוא לוועדת העלייה והקליטה ולהגיד: אתם לא עושים כלום. אני שמעתי את הנאום שלך בפעם הקודמת. - - - לא. אתה דיברת באותו יום. אני רוצה להגיד לך: לא רק לבוא בגלל שאני מותחת ביקורת שלא מגיעים. אבל צריך גם לעשות, כל אחד יעשה משהו שהוא יכול.

אני חושבת שיש לנו אחריות. תחשבו אם הילדה הזו הייתה ילדה של כל אחד, הנכדה של, האחיינית של. היום מחפשים אותה באזור הצפון, וזה לא פשוט מבחינת החיפוש גם בגלל המצב הביטחוני. למרות שהרבה אנשים רצו להשתתף, עדיין רוב האנשים שמשתתפים בחיפוש שלה הם בני העדה. כולי תקווה שבפעם הבאה, אני אוותר פה. אני אדבר כשהיא איתנו ומצאו אותה. תודה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה. הדובר הבא, חבר הכנסת מיקי לוי, אינו נוכח. חברת הכנסת פנינה תמנו, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אורחים יקרים, אנחנו שוב פותחים את המליאה בפגרה. אדרבה, גם כמי שדרשה יחד עם חבריי מהאופוזיציה שהכנסת הזו תעבוד בזמן פגרה, אני לא מצליחה,

זה מעבר לבינתי, להבין איך זה ייתכן שבשעה שכל מדינת ישראל, כל האזרחים מתוחים עד הקצה, בתקופה הכל-כך הקשה הזו, כאשר יש חופשות מבתי הספר, הילדים, אנחנו כהורים מבקשים מהם להישאר קרוב לבית, כשהחיילים שלנו בכל החזיתות נמצאים בכוננות הגנה ומתקפה, כאשר אנחנו מבינים שאויבנו קמים כדי להתגרות ולאיים ולתקוף אותנו, ובסוף מה? פותחים את המליאה בשעת פגרה, ואני מסתכלת שוב על רשימת המכולת הזו, ואני אומרת לכם: יש פה אובדן מוחלט של מנהיגות. לא יכול להיות מצב שכבר אתמול אנחנו שיגרנו מכתב מיושבי-ראש סיעות האופוזיציה בדרישה להסיר מסדר-היום כל מה שלא קשור למלחמה. אי-אפשר שאנחנו נהיה כל כך מנותקים מהעם וממה שמתרחש וממה שקורה, כאשר אנשים נמצאים במילואים חודשים, כאשר משפחות החטופים כבר חודשים, למעלה מ-300 ימים, מתחננים בפני ראש הממשלה שילך לעסקה, כאשר אנחנו רואים את המצוקה של עם ישראל. בזה אנחנו דנים? אלה פניה של הכנסת? אלה הפנים של כנסת ישראל? יש גבול, יש קו מסוים שאסור לחצות אותו.

שלא נתפלא מדוע אמון הציבור בנבחריה הוא כל כך נמוך. ואני שוב אומרת: עוד לא מאוחר, יושב-ראש הקואליציה,

יושב-ראש הכנסת, להסיר מסדר-יומה של המליאה חוקים שאין להם שום תרומה, שום תרומה לעם ישראל בעת הזו. ועוד לתכנן להביא בחצות חוק תקשורת? אני לא מצליחה להבין איך יכול להיות שאנחנו מתעסקים בחוקים של שגרה, איך אנחנו מתעסקים בחוקים שמרחיבים את הג'ובים, איך אנחנו מתעסקים בחוקים שלא תורמים, לא לחיילים, לא למפונים, לא למשפחות, לא לנפגעי פעולות האיבה, כאשר רק אתמול היה כאן פיגוע רצחני. זה היה אמור להיות המקום שמבטא בצורה הכי מזוקקת את מה שהעם צריך. ואין לנו בעיה להיות פה לילות כימים אם זה משהו שיסייע לאזרחים.

אבל כשזו תמונת המצב, אדוני היושב-ראש, עם הרשימה הזו, אנחנו כאופוזיציה צריכים להיאבק ולעשות הכול כדי שהחוקים הביזיוניים האלה ירדו מסדר-היום. תודה רבה. הדובר הבא, חבר הכנסת מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח. אם כן, תם סדר הדוברים. אני מזמין את השר חיים ביטון לסכם את הדיון. השר ביטון?

לעניין הרחבת הסכם קיבוצי כללי שנעשה בשל פעולות האיבה או פעולות המלחמה) (תיקון), התשפ"ד 2024, בקריאה ראשונה. תפסו נא את מקומותיכם. הצבעה.

1 ההצעה להעביר את הצעת חוק הסכמים קיבוציים (תיקון מס'

הוראת שעה, חרבות ברזל) (הוראות מיוחדות לעניין הרחבת הסכם קיבוצי כללי שנעשה בשל פעולות האיבה או פעולות המלחמה) (תיקון),

2024, לוועדת העבודה והרווחה נתקבלה.

20, נגד, אחד, נוכח, אחד. אני קובע כי הצעת חוק

התשפ"ד 2024,

בוקר טוב לכולם. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני מתכבד להציג בפניכם את הצעת חוק התקנים (תיקון מס' 19), התשפ"ד 2024, לקריאה השנייה ולקריאה השלישית. הצעת החוק, שהיא הצעת חוק ממשלתית המוכרת בכינוי "מה שטוב לאירופה טוב לישראל", נועדה להסיר חסמים ביבוא טובין שחל עליהם תקן רשמי, והיא המשך לכמה וכמה רפורמות בתחום היבוא שנחקקו בשנים האחרונות, במטרה להקל על יבואנים ככלל ועל יבוא מקביל בפרט, ובהן רפורמה שאושרה רק לפני כחצי שנה בוועדת הכלכלה כתיקון לפקודת היבוא והיצוא. הצעת חוק זו היא חלק ממהלך ממשלתי כולל של התאמה לסטנדרטים האירופיים, שבמסגרתו הובאו לאישור הכנסת ארבע הצעות חוק שונות, ששלוש מהן כבר אושרו בקריאות השנייה והשלישית, הצעת חוק מקורות אנרגיה בתחום יבוא מוצרי חשמל שאישרה הוועדה בראשותי, ושתי הצעות חוק שאושרו בוועדת הבריאות בעניין יבוא מזון ויבוא תמרוקים. הבסיס של הצעת החוק המונחת בפניכם הוא מתן אפשרות לכל עוסק, יצרן, יבואן ומשווק, לבחור ב"מסלול האירופי" לעניין ייצור, יבוא ושיווק מוצרים. בהתאם לכך, מוצע לקבוע חלופה נוספת בחוק התקנים, אשר תאפשר לייבא, לייצר או למכור מצרכים שחל עליהם תקן רשמי, בדרך המאפשרת הסתמכות על עמידה בדרישות האסדרה האירופית שתאומץ לתוך הדין הישראלי, כתחליף לחובה לעמוד בדרישות התקינה הישראלית. בדרך זו יוכל יבואן הבוחר במסלול האירופי לייבא טובין העומדים בדרישות האסדרה האירופית בלי להציג הוכחות עמידה בדרישות או לבצע בדיקות מעבדה בעת הכניסה לישראל. בעניין זה אציין כי הצעת החוק כוללת הסדר ייחודי בדין הישראלי, שמאפשר להחיל בישראל את הדין האירופי, כאשר נוסחו המחייב יהיה בשפה האנגלית. מודל חקיקתי זה היה קיים עד כה רק בתחום המזון. הוועדה סברה כי ניתן מענה לקשיים הנובעים ממודל זה, מאחר שמדובר בסופו של דבר באופציה לבחירת העוסק, וכן בהתחשב בהוראות בהצעת החוק המחייבות את משרד הכלכלה לפרסם לציבור תרגום מקצועי ומהימן של האסדרות האירופיות שיחולו בישראל, וכן לבחון באופן ספציפי כל עדכון של האסדרה, ללא אימוץ אוטומטי בישראל של שינויים שייערכו בה באירופה. ועדת הכלכלה קיימה תשעה דיונים ארוכים ומעמיקים בהצעת החוק בתוך תקופה של פחות מחודשיים. בשל היקף הצעת החוק, אתמקד בעיקרי ההצעה בלבד ובשינויים שערכה הוועדה בהצעת החוק: בלב התיקון המוצע עומדת התוספת החמישית לחוק,

דירקטיבות ורגולציות אחרות, שיחולו בישראל מכוח החוק, וכן התנאים להחלתן ומועדי התחילה שלהן. לפי המוצע, שר הכלכלה והתעשייה יהיה מוסמך להרחיב בצו את רשימת האסדרות, ובכלל זה נספחים ועדכונים שלהן, תוך אימוצן בלא כל שינוי, וזאת בשים לב לשיקולים הנוגעים לאפשרות האכיפה של ההוראות הכלולות בצו. באופן דומה רשאי השר, מיוזמתו או לפי בקשת שר אחר, לדחות את מועדי התחילה לאימוץ האסדרות השונות החלות בדין האירופי לתקופות שלא יעלו במצטבר על שנה, בהתאם להיערכות ליישומן.

מוצע כי הסרה של דירקטיבה מהתוספת החמישית, החלתה בשינויים או הוספת תנאים בה, וכן דחיית מועדי התחילה לתקופה של מעל שנה, ייעשו בצו של שר הכלכלה,

רק לאחר שהוא קיבל את המלצתה של ועדת החריגים לכך. ועדת החריגים היא גוף ממשלתי מייעץ, והיא פועלת מכוח פקודת היבוא והיצוא בהתאם לרפורמה ביבוא שאושרה בשנת 2021. תפקידה המקורי של ועדת החריגים היה לדון בהחרגות מהחובה לאמץ תקינה בין-לאומית, כלומר לדון אם יש הצדקה להותיר על כנה דרישה ייחודית לישראל בעניין יבוא מוצרים ולהעביר את המלצותיה לשר הכלכלה. בהצעת חוק זו מוצע להרחיב את סמכויותיה של ועדת החריגים, כך שהיא תוסמך לדון בשאלת ההצדקה לקיום חריגים לאסדרה האירופית. בדיוני ועדת הכלכלה עסקנו רבות בסמכויות הוועדה, בסדרי עבודתה ובמשמעות החלטותיה. בהתאם לכך, נקבעו הוראות המסדירות את פנייתם לוועדת החריגים של שר הכלכלה ושרים אחרים שהנושא הנדון נוגע לתחומי אחריותם, את האפשרות שלהם לפנות להכרעת הממשלה לאחר החלטת ועדת החריגים, וכן נקבעו מקרים שבהם שר הכלכלה יהיה מוסמך לתקן את התוספת החמישית בצו, אף בלא המלצה של ועדת החריגים. בהצעת החוק הממשלתית נקבעו 17 אסדרות אירופיות, ובמהלך דיוני ועדת הכלכלה נוספו לרשימה עוד חמש אסדרות, שביחס לכל אחת ואחת מהן ערכה הוועדה דיון מעמיק. במסגרת זו, קיימנו דיון ביחס למועד תחילת אימוצה של כל אסדרה בישראל, והוועדה הכריעה בהתאם למידע שהוצג על ידי משרדי הממשלה השונים ביחס להשלמת ההיערכות הנדרשת ליישומה ולאכיפתה. כמו כן, עסקנו בתנאים נוספים, מעבר לדרישות הקבועות בדין האירופי, שעל המוצר הנוגע בדבר לעמוד בהם. במהלך דיוני הוועדה נוספו תנאים שונים, מעבר לתנאים שנכללו בהצעת החוק הממשלתית, ביחס למוצרים שיש בהם סכנה, כגון מכשירים המופעלים על ידי גז בישול,

או ביחס למוצרים שהוועדה מצאה שיש מקום לקבוע ביחס אליהם דרישות שונות בגלל תנאים ייחודיים בישראל המצדיקים זאת, כגון דרישות ביחס לריכוזי חומרים בנוזלי ניקוי למדיח כלים שעלולים לפגוע במי הקולחין, שבישראל, בניגוד לאירופה, נעשה בהם שימוש לצורך השקיית גידולים חקלאיים. מאחר שמדובר בסופו של דבר בקליטה של דין אירופי לתוך הדין הישראלי, החלטנו כי כל הוספה של אסדרה אירופית לתוספת החמישית, וכן הסרתה, שינוי התנאים הקבועים בה או דחיית מועד תחילתה, יובאו לאישור ועדת הכלכלה, ובכך יובטח פיקוח פרלמנטרי ודיון ציבורי שקוף ופתוח בנושאים אלה. נושא נוסף שעלה בדיוני הוועדה, בהמשך לדיון שהתקיים בעניין זה במשרדי הממשלה, נוגע להוראות הקבועות בחוקים או בתקנות, שבהם יש הפניה לתקנים ישראליים ייחודיים או הוראות המגבילות ייצור, יבוא או שימוש במוצרים.

תקנים חלים על מגוון גדול מאוד של מוצרים, ולעיתים חקיקה כוללת הוראות ביחס למוצרים שחלים עליהם תקנים רשמיים, ואף הפנייה אליהם. מכיוון שהוראות חיקוקים אלה עלולות לסתור את הוראות הדין האירופי שיאומץ בישראל, משרד הכלכלה סבר שיש לתת מענה לקושי זה במסגרת הצעת החוק, וחברי הוועדה תמכו בכך.

וכדי להאיץ את תהליך התאמת החקיקה הישראלית לסטנדרטים האירופיים, החלטנו להוסיף להצעת החוק הממשלתית הוראה חדשה, שלפיה משרדי הממשלה יערכו מיפוי של כלל החקיקה, ואם תימצא סתירה, השר הממונה על החיקוק הסותר יהיה מחויב לפתוח בהליך לתיקון החקיקה באופן שיתאים את החקיקה שבסמכותו להוראות האסדרה האירופית שאומצה בישראל. אם אותו השר יתנגד לכך מהטעם שישנם תנאים ייחודים בישראל המצדיקים להותיר על כנו דין ייחודי השונה מהאסדרה האירופית המאומצת, כגון תנאי מזג אוויר וכיוצא בזה, הוא יוכל לפנות לוועדת החריגים, והיא תכריע אם יש הצדקה לחרוג מהוראות האסדרה האירופית. במקרים שבהם הכרעת ועדת החריגים תהיה בניגוד לעמדת השר הממונה, שמורה לו הזכות לפנות לממשלה כדי שתכריע בסוגיה. אם עמדת השר הממונה לא תתקבל גם בממשלה, הרי שיהיה עליו לתקן את אותו חיקוק. אם השר הממונה לא פתח בהליך לתיקון החיקוק כמתחייב מהסעיף המוצע, החלטנו לקבוע מנגנון ייחודי ותקדימי, שמקובל הן על הייעוץ המשפטי לוועדה והן על משרד המשפטים, ומטרתו לתת מענה למצב זה, ובכך ליצור הרמוניזציה בין הדין הישראלי ובין האסדרה האירופית המאומצת. לפי המוצע, שר הכלכלה יהיה מוסמך להוסיף בצו לתוספת השביעית לחוק חקיקת משנה שהיא בתחום סמכותו של משרד אחר, ובכך לקבוע שלצד אותו חיקוק בדין הישראלי יחולו גם הוראות האסדרה האירופית. יש לציין כי הליך זה יחול רק על חקיקת משנה, ולא על חקיקה ראשית, והוא ייעשה באופן פרטני ביחס לכל חיקוק וחיקוק, ובשיתוף הציבור, בין השאר, כיוון שעל פי המוצע, צו לתיקון התוספת האמורה יהיה טעון אישור של ועדה מוועדות הכנסת שהנושא המוסדר הוא בתחום ענייניה. חברי הכנסת, רוב הוראותיו של החוק המוצע ייכנסו לתוקף ב-1 בינואר 2025. מועד התחילה נקבע בהתחשב בעניינים הנוגעים לפיקוח, אכיפה ויכולת בדיקת המוצרים השונים,

בהיערכות הנדרשת ליישום האסדרות האירופיות השונות שחלקן אמורות להיכנס לתוקף באותו מועד, וכן במחויבויות הבין-לאומיות של ישראל. אני מקווה כי הצעת חוק מורכבת זו, על השינויים הרבים שהוכנסו בה בדיוני ועדת הכלכלה, אכן תקל על היבואנים, ובפרט על היבואנים המקבילים, וכי גם הציבור הרחב ייהנה מפירותיהן של הקלות אלה וירגיש אותן בכיסו, בעקבות הרחבת היצע המוצרים שייובאו לישראל, הגדלת התחרות והפחתת יוקר המחיה. אני מבקש מכם לאשר את הצעת החוק בקריאה השנייה ובקריאה השלישית בנוסח שאישרה הוועדה ולדחות את כל ההסתייגויות.

כמה דברים.

הצעת החוק הזו מחויבת המציאות לא רק בגלל יוקר המחיה בגלל שהעלויות של היבואנים יופחתו, וצריך שחלקן לפחות יקלו על הציבור בהפחתת המחירים. יחד עם זה, בלי קשר להפחתת יוקר המחיה, הצעת החוק הזאת בעצם מפחיתה את הרגולציה. גם לזה יש משמעות. אני מזכיר לכם שב-OECD, בכל הדוגמאות של הפחתת רגולציה מפחיתים את המחירים ב-6%-3% בסך הכול. בטווח הארוך יותר זה ודאי יוריד את המחירים וגם יפחית רגולציה. זה לא התחיל מהיום. דרך אגב, גם הממשלה הקודמת, עם שרת הכלכלה הקודמת, התחילה בחקיקה שקשורה לעניין. בינואר הממשלה הזאת הביאה לפתחנו חוק נוסף שמאפשר הכנסה של המוצרים בנמלים בלי לעשות בדיקה פרטנית של כל מוצר, אלא מאפשר לבדוק אותם על המדף באופן שהפיקוח יעשה את זה בלי שום בעיה, ואם יתגלו בעיות, המוצרים האלה יכולים לרדת מהמדף וגם יקבלו קנסות. היום הביאו את הצעת החוק, שהיא שלב נוסף ברפורמה, והשלב הזה לא יכול להיות מושלם אם לא יעשו תיקונים שלמים בהמון הוראות חקיקה שיש היום שסותרות את האסדרה האירופית. לכן, כיוון שזה לוקח זמן, עשינו איזשהו נוהל, שקיבל תוקף בחוק, שמאפשר בעצם בתוך שנתיים-שנתיים וחצי לעשות חפיפה בין האסדרה האירופית לחקיקה הישראלית כדי שלא יהיו סתירות וכדי שהיבואנים,

ידעו איך לתפקד ואיך להביא את הסחורות לישראל. אבל הכי טוב היה, ואת זה אני לא יכול לעשות, כי אנשי המקצוע בישראל אמרו שהם עדיין לא מוכנים לתהליך הזה, כי אין להם את הכוח אדם, אבל בלי קשר אין להם את גם הידע. ובעצם היינו צריכים לעשות לא לפי האסדרה האירופית, אלא מעין רפורמת שיווק. זאת אומרת, אם מוצר נמצא בסופר בברלין, אפשר להביא אותו לישראל בלי שום בעיה. עצם זה שהוא נמצא שם בסופר, זה אומר שהוא עומד באסדרה האירופית, ולכן זה מה שנקרא רפורמת שיווק, לא רפורמת תקנים. את זה לא יכולנו לעשות, אבל אני מקווה שזה השלב הבא. אחרי שיתקנו את כל החוקים בישראל ויתאימו אותם, ואחרי שלאנשי המקצוע בישראל יהיה את הידע לעשות את הדברים האלה באופן ברור, וגם יהיה כוח אדם שיוכל לעשות את הבדיקות המדגמיות בישראל, דבר שאין אותו היום, אז נוכל לעשות תיקון נוסף שבעצם ישלים את הרפורמה הזאת באופן מוחלט לטובת אזרחי מדינת ישראל. כבוד השר, אני מודה לך על ההצעה הזאת שהובאה לוועדה. ביחד תיקנו אותה לטובת כל העניין. אני גם מודה ליועצים המשפטיים של הוועדה, למנהלת הוועדה וגם לכל אנשי המקצוע מכל המשרדים שהגיעו לוועדה לכל הדיונים והשתתפו כדי להשלים את החוק, כדי שיהיה כמה שיותר מושלם לטובת אזרחי מדינת ישראל. תודה רבה לכולם, ואני מקווה שתאשרו את זה. תודה רבה ליו"ר ועדת הכלכלה. אני מזמין את שר הכלכלה חבר הכנסת ניר ברקת,

אדוני היושב-ראש, מכובדיי חברות וחברי הכנסת, בראשית דבריי אני מבקש לחזק את ראש הממשלה ואת מערכת הביטחון כולה.

בתקופת המתנה לפני מערכה צבאית, ואני קורא לציבור להתלכד, לפעול יחד כגוף אחד, להקשיב להנחיות ולשמור על שגרה ככל שניתן. מכובדיי, אנחנו במלחמת איראן הראשונה. איראן משתמשת בשליחים סביבנו, ואנחנו צריכים לאמץ את המדיניות של הנשיא קנדי בזמנו, במשבר הטילים בקובה. כשהסובייטים הציבו טילי שיוט גרעיניים אצל שליחיהם בקובה, הנשיא קנדי אמר שטיל מקובה ייענה בטיל על מוסקבה. זו הגישה הנכונה מול ראש הנחש, איראן. וגם מול קטר, עלינו להכריז עליה כמדינה תומכת טרור, כי היא כזו, ולהפעיל את כל הכלים המדינתיים שיש לנו כדי לעצור את תמיכתה בטרור ואת טריליוני הדולרים שהם מזרימים להסתת דעת הקהל האמריקאית נגד ישראל והעם היהודי. בניית הקואליציה הבין-לאומית כנגד ציר הרשע של האחים המוסלמים, שכוללת את האמריקאים ומדינות ערב המתונות, היא חלק משמעותי במלחמה,

ומגבה את פעילות הממשלה ומערכת הביטחון להשלמת המהלך הזה. לאזרחי ישראל יש לי מסר אחד חשוב: להתאחד במשימת הביטחון, לפעול ביחד, כי רק ביחד ננצח את שונאי ישראל. מכובדיי, היום אנחנו עושים היסטוריה. היום פורצים את המחסומים שגרמו ליוקר מוצרי הצריכה בישראל עשרות שנים. אנחנו מצביעים היום לא על עוד סתם רפורמה, זו הכרזת מלחמה בפועל על יוקר מוצרי הצריכה, ואנחנו בדרך לפתיחת התחרות ובדרך לשינוי כללי המשחק. מה שהיה לא יהיה. זו רפורמה שמבטיחה שינוי לדורות. אנחנו, הישראלים, רואים את המחירים במרכולים באירופה ושואלים שנה אחר שנה: איך זה יכול להיות שמה שטוב לאירופה לא טוב לישראל? שמה שיש באירופה אין בישראל? שהמחירים באירופה הם חצי מחיר מישראל?

אזרחי ישראל, ב-1 בינואר 2025 הרפורמה "מה שטוב לאירופה, טוב לישראל" תיכנס לתוקף, ועידן אירופה יתחיל בישראל.

עוד לפני כניסתי לתפקיד כשר הכלכלה - - - אדוני השר, כמה תקנות יש בחוק הזה? למעלה מ-520 תקנות. והאם התקנות האלה, כבר עובדים עליהן? בוודאי, על כולן. לא אחד יתחמק. כי, אתה יודע,

עוד לפני שנכנסתי לתפקיד כשר הכלכלה והתעשייה, חקרתי את שוק הצריכה הישראלי לעומק. ניסיתי להבין למה פערי המחירים מול אירופה כה גדולים ואיך אנחנו יכולים להבטיח סל קניות הגיוני יותר לאזרחי ישראל. הבנתי שפלסטר לא יפתור את הבעיה, שהמצב מחייב חשיבה מחוץ לקופסה ושהדרך היא להביא לשינוי יסודי ומקיף, וזה בדיוק מה שעשינו כאן בשנה וחצי האחרונות. גיבשנו את הרפורמה הגדולה והמקיפה ביותר ב-40 השנים האחרונות. זה לא היה פשוט. הפעילו עליי לחץ אדיר, כתבות משחירות בתקשורת, למען האמת, עד היום, והפחדות בציר הפוליטי, והרפורמה ממש לא באה להם בטוב. הם רצו שהמצב יישאר כפי שהוא, שנמשיך לאפשר למונופולים ולקרטלים לחגוג על חשבון האזרח הקטן. אבל האיומים, לשמחתי, לא עזרו. לא חששתי, כי באתי לדאוג לאזרחי ישראל ולא לשרת את בעלי ההון. היום אני יכול להגיד בסיפוק רב שהיה שווה לקחת את הסיכון, ואני מאושר. לרפורמה כמה עקרונות בסיסיים: העיקרון הראשון זה שכל מה שמשווק באירופה אפשר למכור בישראל. זה בעצם לאמץ את מודל ניהול הסיכונים האירופי וככה אנחנו בעצם מאפשרים יבוא מוצרים ללא צורך להתאים אותם לרגולציה הישראלית המוזרה והקשה. קמעונאים ויבואנים רבים שאני מדבר איתם נערכים כעת להביא קונטיינרים מלאים בסחורה מאירופה, ובעצם הכנסת המוצרים התחרות תגבר, מה שישפיע כמובן על הורדת המחירים, לא רק על המוצרים המיובאים החדשים אלא גם על כל שאר המוצרים וכל שאר הספקים, שיידרשו לעמוד בתחרות. חלק נוסף ברפורמה בא למנוע מהמונופולים והקרטלים לעצור ולפגוע ביבואנים מקבילים. כבר ביולי בשנה שעברה העברנו חוק שמטיל קנס של עד 100 מיליון ש"ח על מי שינסה למנוע יבוא מקביל של סחורה לישראל. כך שהרעיון של יבואן בלעדי, שיכול לקבוע מחיר כרצונו, נעלם מעולם הצרכנות בישראל. חלק שלישי וחשוב הוא הורדת ביורוקרטיות ואנחנו קוראים לו "לא עוצרים בנמל". כבר מחודש יולי, מלפני חודש, היבואנים לא נדרשים לבדיקות של מכון התקנים ולא נדרשים לחכות בנמל. הביורוקרטיה המיותרת בוטלה, וזה לבד מייצר חיסכון של בין 8% ל-10% ועד 12% ליבואנים. מדוח של חברת KPMG שבחן את השפעת הרפורמה על הצרכן הישראלי עולה בבירור שצפויה ירידה ניכרת במחירים של מוצרים מהקטגוריות שנפתחות ליבוא. אני מדבר על תחום המזון, מוצרי חשמל, מוצרים לתינוקות, תמרוקים, חומרי ניקוי, ריהוט ועוד. אלה צפויים להביא, על פי הדוח של KPMG, לחיסכון של כ-6,000 ש"ח בממוצע למשק בית בשנה. זה כ-500 ש"ח לחודש.

הרפורמה "מה שטוב לאירופה טוב לישראל" היא הראשונה שהובלתי כשר. ואני מתכוון להוביל עוד רפורמות משמעותיות כאלה גם בהמשך, רפורמות שמשנות מציאות, שדורשות חשיבה מחוץ לקופסה והסתכלות אחרת על הדרך שבה מדינת ישראל מתנהלת. כך למשל: מדוע מה שטוב לנאסד"ק לא טוב לבורסה בישראל? או למשל, מה שטוב למערכת הפיננסית האירופית, למה זה לא טוב למערכת הבנקאות בישראל? או למשל, היה לנו אתמול דיון בממשלה: מדוע תואר רופא לעולה שמגיע מצרפת לא טוב לטפל בחולים בישראל? או למשל, מכיוון אחר, לפרק את המונופול הגדול והמזיק ביותר במדינה, את מנהל מקרקעי ישראל, שהשפעתו על מחירי הדיור והקרקע במדינה הוא ענק ואדיר. והיום, אחרי הרפורמה של "מה שטוב לאירופה, טוב לישראל", אני מאמין שהדבר הזה אפשרי. ובנימה אישית יותר, חבריי חברי וחברות הכנסת, הרפורמה שאנחנו מעבירים היום נוגעת לכל בית בישראל. כל משפחה תרגיש את הרפורמה: חילונים, מסורתיים, דתיים וחרדים כאחד, יהודים ולא יהודים. את החוק הזה חוקקנו יחד, באחדות, בהסכמה רחבה.

להכניס לחוק את ההערות הבונות שקיבלנו מכלל משרדי הממשלה, מכלל חברי הכנסת בוועדות השונות, מהתעשיינים ומלשכות המסחר, מכל הרגולטורים וגם מהחברה האזרחית על כלל מרכיביה. אני מאחל לעם ישראל שבאותה דרך של אחדות וערבות הדדית גם ננצח במלחמה, שנשיב את החטופים הביתה במהרה בימינו, ושנדע להצעיד את מדינת ישראל לחוף מבטחים בהצלחה וביחד. לסיום דבריי אני רוצה להודות לשותפים הרבים בהשלמת הרפורמה: לראש הממשלה בנימין נתניהו על הגיבוי, ועל הנחישות ועל הסיוע להביא את כל משרדי הממשלה ביחד למקום הזה, לשר האוצר בצלאל סמוטריץ'; לשר הבריאות אוריאל בוסו, לשר האנרגיה אלי כהן, ולקודמו ישראל כץ, לשותפיי, ליושב-ראש ועדת הכלכלה דוד ביטן. תודה מיוחדת ואישית ממני, דוד, על פועלך.

לחברי ועדת הכלכלה המסורים מכל סיעות הבית, וגם ליושב-ראש ועדת הבריאות היקר יונתן מישרקי, ולחברי ועדת הבריאות מכל סיעות הבית. אתם שיפרתם את החוק, קיבלתם אותו נתון ושיפרתם אותו בצורה משמעותית, ועל כך תודתי הגדולה. אני רוצה להודות למנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה אמנון מרחב, על הובלה מקצועית של החוק, יחד עם המשנה למנכ"ל מוטי גמיש, ליועץ המנכ"ל טיראן ששון, וליועץ המקצועי שלי ברק טייכמן, לראש מערך האסדרה במשרד הכלכלה והתעשייה ינון אלרועי, ולממונה על התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה איגור דוסקלביץ,

באמת יישר כוח,

על קפיצת המדרגה הגדולה שעשית, לממונה על חוקיות הייבוא במשרד הכלכלה והתעשייה אנואר חילף, ליועמ"שית במשרד הכלכלה והתעשייה איילת זלדין, למשנה ליועצת המשפטית במשרד הכלכלה גלית יעקובוב, לראש תחום הסדרה ואכיפה לשעבר קרני קירשנבאום ולעוזרת הראשית בלשכה המשפטית במשרד הכלכלה שני ברוך עזרי. אני מודה למנכ"ל משרד הבריאות משה בר סימן טוב. משה, בלעדיך לא היינו מגיעים למעמד הזה. תודה לך באופן אישי על הירתמותך. לפנינה אורן ולכל צוות שירות המזון, לעוזר מנכ"ל הבריאות ליאור אבינועם, ליועמ"שית במשרד הבריאות שרון גוטמן, ומהלשכה המשפטית במשרד הבריאות, לאור אלדר, לאנשי האוצר: לסגן הממונה על התקציבים כפיר בטט, לרכז באגף התקציבים באוצר גל ברנס, לרפרנט באגף התקציבים באוצר עמית גולדמן, תודה על תרומתכם ותמיכתכם. היא הייתה במקום. עודדתם אותנו בכל התקופות שבהן נתקלנו במשבר כזה או אחר בדרך. אני רוצה להודות למנהל רשות האסדרה יואל בריס, לסגן מנהל רשות האסדרה זמר בלונדהיים, ולמשרד האנרגיה: למנכ"ל משרד האנרגיה והתשתיות יוסי דיין, ליועצת המשפטית במשרד האנרגיה דלית זמיר, ולמנהל החטיבה לאנרגיה מקיימת במשרד האנרגיה והתשתיות רון אייפר, למנהל אגף בכיר הנדסה וביצוע אוריאל בבצי'ק, למנהל תחום הנדסה, רישוי ותקינה איציק יוניסי. אני רוצה להודות לראש המועצה הלאומית לכלכלה והיועץ הכלכלי לראש הממשלה פרופ' אבי שמחון, על כל הגיבוי וההדרכה שנתת לנו, לסגן ראש המועצה הלאומית לכלכלה, ליאור חיימוביץ, לכלכלן בכיר, ראש תחום בכיר אסטרטגיה כלכלית-חברתית איתמר מילרד. ואנחנו עוברים למשרד המשפטים.

למשנה ליועצת המשפטית לממשלה מאיר לוין, לראש אשכול רגולציה במחלקה למשפט כלכלי במשרד המשפטים יובל רויטמן, ולצוות, יעל קריב, רומי קאופמן, שי סומך וקרן רוט. אני רוצה להודות ליועמ"ש ועדת הכלכלה איתי עצמון, וליועמ"שית ועדת הבריאות נעה בן שבת, לעורכת הדין בלשכה המשפטית ענת מימון, ולעורכת הדין בלשכה המשפטית אביגל כספי. אני רוצה להודות גם לנציגי החברה האזרחית, ובראשם לתרצה, שמהיום הראשון שנכנסנו לתפקיד נתנה לנו את המידע הנדרש, וכיוונה אותנו, ובזכותך,

הרווחנו לפחות שנה בחקיקה, ולומר לכולכם שהרפורמה לא הייתה עוברת בלי ההירתמות של כל האנשים שהודיתי להם. התעכבתי טיפה, אדוני היושב-ראש, כי זה היה חשוב לחלוק עם עם ישראל כמה הרבה אנשים עמלו ופעלו ביחד לרגע החשוב הזה. אז אני רוצה לברך: שהחיינו והגיענו ליום הזה, ולאחל לכל עם ישראל המון המון הצלחה, כמובן, בחירום ובמלחמה מצד אחד, אבל גם בפעילות השוטפת שלנו. מגיע לנו מדי פעם קצת אור באתגרים שיש לנו נכון להיום.

תודה לשר הכלכלה ניר ברקת. הודעת סגנית מזכיר הכנסת. ברשות יושב-ראש הישיבה, אני מתכבדת להודיעכם, כי הונחה היום על שולחן הכנסת, לקריאה השנייה ולקריאה השלישית, הצעת חוק הפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות (תיקון מס' 7, הוראת שעה), התשפ"ד 2024, שהחזירה ועדת הכלכלה. תודה.

להצעת החוק הוגשו הסתייגויות. אקריא להלן את שמות חברי הכנסת המסתייגים לפי קבוצות: קבוצת סיעת חד"ש-תע"ל, חברי הכנסת איימן עודה, אחמד טיבי, עאידה תומא סלימאן, עופר כסיף ויוסף עטאונה, קבוצת סיעת המחנה הממלכתי, חברי הכנסת בנימין גנץ,

פנינה תמנו, חילי טרופר, מיכאל מרדכי ביטון,

אורית פרקש הכהן, אלון שוסטר, קבוצת סיעת יש עתיד, חברי הכנסת יאיר לפיד,

קארין אלהרר, מירב כהן, אלעזר שטרן,

מירב בן ארי, רם בן ברק, יואב סגלוביץ', בועז טופורובסקי, מיכל שיר סגמן,

יוראי להב הרצנו, ולדימיר בליאק,

טטיאנה מזרסקי, יסמין פרידמן,

משה טור פז, סימון דוידסון, נאור שירי, שלי טל מירון וירון לוי, קבוצת הימין הממלכתי, חברי הכנסת גדעון סער, זאב אלקין, שרן מרים השכל ומישל בוסקילה. ראשון הדוברים מתוך המסתייגים, קבוצת הימין הממלכתי, האם נמצאים כאן? אם כך, נעבור הלאה. קבוצת יש עתיד, חברת הכנסת מירב בן ארי? מטי צרפתי הרכבי, בבקשה. לפי הסדר. לפי הסדר שלכם. אם כן, חברת הכנסת מירב בן ארי, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב בראש. אדוני השר, נתת קרדיט להרבה אנשים,

נראה לי שמן הראוי להזכיר גם את שרת הכלכלה לשעבר אורנה ברביבאי. אז יפה, אבל גם השר יכול להזכיר,

היא התחילה את הרפורמה. אני הזכרתי.

דיברתי על השר. - - - מגיע לה, ותרחיבי. דיברתי על השר, הוא לא הזכיר, אז הזכרנו לו. אז הזכרתי.

אגב, צריך גם להגיד, הייתי גם אומרת שזה הולך הרבה אחורה, אבל בואו נתמקד באורנה ברביבאי, שרת הכלכלה, שהביאה את זה, וזה בסדר. הרי זה קרה במשמרת שלך, תמיד זה יהיה עליך, אבל היו גם אנשים שעבדו בזה ועשו עבודה טובה. לא סתם ביטן הזכיר, ונראה לי ראוי להזכיר, מה גם שהיא כבר לא בכנסת, אין סיבה. הקשבתי לכל הדברים שאמרת, ואני גם חייבת להגיד לך עוד משהו. דיברת הרבה בהתחלה על ערבות הדדית, וביחד ננצח, ובאמת האופוזיציה מתנהלת בצורה מאוד עניינית, אני לא יודעת אם אתה שם לב, מתחילת המלחמה. אבל לא יכול להיות שאתה מדבר, וברגעים אלה בתל השומר מותקפים שוטרים, מותקפים חיילים, ואתה לא אומר כלום. עכשיו, אני לא יודעת אם זה בגלל שעסקת ברפורמה, אבל It's all over the news . ורק שתבין שלפני שבוע שרים וח"כים מפה הלכו לשדה תימן להגן על חיילים שעכשיו הם עצורים, אבל כשחיילים לא יכולים להיכנס לבסיס תל השומר, חיילים שמשרתים בתל השומר, שקט, דממה. עכשיו, אתה יודע, זה קורה כשאתה מדבר. אז עוד פעם, אני לא חושבת שאתה צריך לשלוט בכול, אבל ברגעים אלה ממש חרדים, לא כולם, אמר לי חבר הכנסת בצלאל: הם לא מייצגים. נכון, הקשבתי. אבל עדיין יש אלפים שחוסמים את הבקו"ם.

אתה יודע שאנחנו באוגוסט, ואתה יודע מי מתגייס באוגוסט, את זה אתה בטוח יודע,

אי-אפשר להגיע לגיוס. והשוטרים, ואפשר גם לדבר על העיתונאיות. שתי עיתונאיות, אחת של ערוץ הכנסת, אחת של ישראל היום, חולצו על ידי חיילות.

אני מצפה, ובזה אני אומרת, ואתה תוכל להתעסק בעניינים שלך, אני מניחה שכשאתה עולה לכאן אפשר מילה אחת על ההתקפות.

מהשר לכישלון לאומי אני לא מצפה, כי הוא לא יגנה, הוא מגנה רק שמאלנים ששותים קפה בגינה ציבורית. אבל עכשיו שוטרים חוטפים מכות, לפרשים קוראים "נאצים",

"ניאו-נאצים", על עיתונאיות, תסתכלו על רותם גולן, אתם מכירים אותה מפה, שכל הבגדים שלה, תראו איך מתייחסים אליה. נראה לי שזה ראוי, בטח ביום שמדינת ישראל מגייסת גיוס קרבי של חודש אוגוסט. אתה יודע מה, גם אם הוא לא קרבי, בטח שממך אני מצפה. מה שנקרא, ממנו יש לי אפס ציפיות, הוא לא פה אבל אתה יודע, אבל ממך אני כן מצפה שתבוא ותגיד שכשחיילים מגיעים לבקו"ם צריך להגן עליהם. קראתי עכשיו פרשן חרדי שאמר משפט מדהים, אני חייבת להקריא לך אותו. הוא אמר: ככה לא נראה מאבק למען לימודי תורה, למען לימוד תורה.

כי באלימות, ככה לא מגינים על לימוד התורה, להפך, ככה עושים נזק לכל אדם חרדי. באו אליי אחרי זה, ואמרו לי: הם לא מייצגים אותנו. הינה, מאחוריך גם ינון, אבל בסוף אלו אלפים.

ואגיד לך עוד משהו, אמרתי את זה גם לפני כן: יש עוד אוטובוסים בדרך, אוטובוסים שלמים בדרך. עכשיו, רק שתדעו, הוציאו 500 צווי גיוס היום, בגלל זה, זה גרם, הגיעו 2,000. מסתבר שאת הדרך לבקו"ם הם יודעים, אבל לעבור דקה מעבר ולהתגייס לזה, הם פחות מתחברים לאירוע. מילה אחרונה, אתה לא יכול, כששרים וח"כים אצים רצים, עוצרים את ועדת הכספים, ואומרים לינון: תעצרו את הוועדה, כשאצים רצים לשדה תימן, אבל לבקו"ם, דממה. חבר הכנסת ביטן. דממה.

תקשיבו,

נאור אמר פה משהו, אבל זה כבר נאום שני שלי. אני פשוט מזועזעת ממה שקורה בתל השומר, ואם לא תעצרו את זה או תעשו משהו, יש עוד אוטובוסים של חרדים בדרך. מה יעשו שם השוטרים? זה לא החבר'ה בגינה ליד הבית של יולי, שקמו והלכו למשטרה.

ואגב, זה שאתה אומר לי: מירב, זה הפלג הירושלמי, אבל מישהו צריך לעצור אותם. מישהו צריך לעצור אותם. אין מעצרים, אגב. רק שתדע שהעיתונאית שאלה: למה אתה לא עוצר את זה שתקף אותי?

ביקשו בלי מעצרים. נא לסיים.

תודה רבה.

בחברי הכנסת של סיעת יש עתיד, לחבר הכנסת כהן. אתה מבקש לדבר, לממש רשות דיבור?

יהיה בלגן. אי-אפשר לעבור על זה בשתיקה. יש אוטובוסים בדרך, אוטובוסים של מפגינים.

אדוני היושב-ראש, חברות וחברי כנסת נכבדים, אדוני השר, בהצלחה. חוק טוב, אנחנו בוודאי נתמוך בו, ובכל חוק שיבוא לכאן ויבטיח לנו באמת עתיד כלכלי שבו שסל הקניות ירד. גם לכל האנשים הפקידים הטובים ממשרד הכלכלה. ואני מאוד מקווה שהתקנות תעבורנה כמה שיותר מהר. הציבור לא מבין, אבל אנחנו השרים יודעים שלפעמים אתה מחוקק וזה נתקע בתקנות, ופה צריך להריץ את זה קדימה. אני רוצה לספר, ברשותכם, אדוני היושב-ראש, שאתמול נסענו, גם אני וגם חבר הכנסת נאור שירי. טיילנו ביישובים, טיילנו, נפגשנו עם ראשי הרשויות ביישובי הדרוזים. וזה דבר שצריך לעניין את כולנו, אופוזיציה וקואליציה, כי בימים האלה, כשאתה נכנס ליישובים הדרוזיים, אדוני השר, בכניסה לכל יישוב יש תמונות גדולות שמקבלות אותך, של הנופלים, מעוטרים בדגלי ישראל. ואתה נכנס למשפחות, והמשפחות מקרינות ציונות, ויש לנו מה ללמוד מהן. מדברים איתנו ההורים השכולים על הקשר שלהם למדינה, על המחויבות שלהם למדינה. זה מדהים, אתה יוצא משם עם מלא מלא התרגשות, כמו שאתה יוצא מכל בית של נופלים בפגישות עם משפחות. אבל היות שחלק מהמיעוטים לא מתגייסים, אז גם הם וגם הצ'רקסים, אתה כל כך מעריך את זה, ואתה יוצא עם דמעות בעיניים. ואתה הולך לפגוש,

את ראש הרשות, וכאילו אתה נמצא במציאות דמיונית, כאילו במציאות אחרת. אנחנו יודעים כולנו לשבת בוועדת הכספים ולהעביר מקצה אחד לשני 500 מיליון, 400 מיליון, 150 מיליון, ואתה פוגש ראשי רשויות, כמו מע'אר, היינו במע'אר, שיש שם נופלים, והוא אומר: יש החלטת ממשלה על 290 מיליון שקל. אין לי כסף לשלם משכורות כי קיבלתי רשות עם גירעון מאוד גדול, אני מנסה להבריא אותה, ועדיין לא מצליחים להעביר לי את הכסף. אתה חוכך בדעתך, ואומר: אם זאת לא התאכזרות שלנו לאזרחים ישראלים שלנו, המיטב שבמיטב, אז מה זה? אני זוכר, כשאני הייתי ראש עיר והייתי יושב-ראש מטה המאבק של מרכז השלטון המקומי, כשהלכנו אז הלכנו, וקיבלנו מייד. ואני פונה לממשלה ולשר האוצר: מה אתם עושים? מה אתם עושים?

אלה אנשים שהבנים שלהם, לצד הבנים והבנות שלנו, נלחמים יום-יום, מקיזים את דמם. מה אתם עושים? יד אחת מקצצת, גם ליישובים הערביים, כאילו הם לא אזרחים, הם איזה משהו, סרח עודף, ובאותה נשימה לוקחים גם את היישובים הדרוזיים, והופכים את ראשי הרשויות לקבצנים שעומדים מול הממשלה ומבקשים שייתנו להם את מה שמגיע להם. אז אני מאוד מבקש מאנשי הקואליציה, נאור שירי מעלה את זה כבר בשבוע הבא או בשבוע הזה בוועדת הכספים, ומכל מי שמוועדת הכספים: תנשמו עמוק ותצביעו קואליציה כאופוזיציה, תריצו את הדבר הזה, שהאנשים האלה, האנשים הטובים, האחים שלנו, יוכלו לנהל את הרשויות שלהם ולתת לילדים חינוך ותרבות, ולנקות את היישובים ולקלוט את מה שצריך לקלוט.

תעשה את זה, ותעשה את זה בכל הכוח, אתה וולדימיר, ותצרפו את החבר'ה מהקואליציה, שבשבוע הבא,

גם אתה נמצא שם.

ינון, אני שמח שאתה יושב שם, גם אתה תעשה את זה.

תעזרו לראשי היישובים הדרוזיים, מגיע להם, מגיע להם. תודה רבה, אדוני. תודה רבה. חבר הכנסת מיקי לוי, בבקשה. אדוני השר, אדוני היושב בראש, חברי הכנסת. אדוני השר, שמעתי בקשב רב את הדברים שאמרת, שמעתי גם את הדברים שענתה לך מירב בן ארי, שהיה ראוי להזכיר את קודמתך בתפקיד. אבל לא נורא, זה יסולח. אין לי בעיה עם העניין הזה, שלא הזכרת את השרה ברביבאי. לא על זה רציתי לדבר. רציתי לדבר איתך על הצד הכלכלי. יצרניות המזון מייקרות ונהנות. אתה בטעות אמרת שרשות התחרות אחראית לעניין הזה.

רשות התחרות לא אחראית לעניין הזה, זו זריית חול בעיני הציבור. רשות התחרות אחראית על נושאים פליליים שעושים יבואנים, יצרנים: תיאום מחירים, תיאום עמדות. רשות התחרות לא אחראית על מחירים. לא יעזור, זה לא התפקיד שלה, ואם אתה לא מאמין אני מפנה אותך לחוק. יצרניות המזון מייקרות ונהנות. לצרכן הישראלי, אדוני השר, קשה, קשה מאוד מאוד בסופר. סל המזון שלו עלה בעשרות אחוזים בשנה ושמונה חודשים. כל מוצרי המזון התייקרו ב-5.7% בממוצע בחודשים האחרונים. תנובה ייקרה את מוצרי החלב הבלתי-מפוקחים ב-3.5%, סנפרוסט, 4.5%, מעדנות, 4.2%, טירת צבי, אדוני, 9.6%, מאמא עוף, 9.8%, כלל מוצרי החלב, 10%, שטראוס, 7.5%, שמן זית יד מרדכי, 25%, שוקולית, 12%, חטיפים, 9%, ועוד הרשימה ארוכה ארוכה, לא רציתי לסקור את כל המדפים בסופר. מדינת ישראל, אדוני השר, על פי הבנק העולמי, במקום השני לאחר שווייץ ביוקר המחיה. מי שלא קלט את זה, אני אגיד את זה פעם נוספת: מדינת ישראל במקום השני על פי הבנק העולמי ביוקר המחיה. כדי לסבר את האוזן, בשווייץ ההכנסה לנפש, אדוני השר, מעל 100,000 דולר, מעל 100,000 דולר, ההכנסה בשווייץ. מדינת ישראל, שהיא אחרי שווייץ ביוקר המחיה על פי הבנק העולמי, רק 53,000 דולר לנפש, והיא במקום השני.

שווייץ מדורגת Triple A בדירוג האשראי שלה, ומדינת ישראל, A, ואנחנו גם בסכנה - - - נסחרים ב-BBB. בוודאי. ואנחנו גם בסכנת הורדה כי אדון שר האוצר - - - - - - - כנראה, או הממשלה שאתה חבר בה, לא מתכוונת להגיש תקציב מדינה, ואם לא תגישו תקציב מדינה, דירוג האשראי של מדינת ישראל נמצא בסכנה נוספת. זה ההבדל. שווייץ, 100,000, אנחנו, 53,000 לנפש. אנחנו במקום השני ביוקר המחיה אחרי שווייץ. לא ייאמן. ההכנסה לנפש בשווייץ, אדוני השר, היא פי שניים ממדינת ישראל, ומדינת ישראל ממוקמת מיד לאחר שווייץ, במקום השני, על פי הבנק העולמי. זה מה שמעניקה מדינת ישראל לאזרחי מדינת ישראל. אי-אפשר לחיות פה. זוכרים את הסרטונים של ראש הממשלה נתניהו כאילו הוא רוכש מוצרים בסופר, מה שכנראה מעולם לא היה ולא קרה, עם הבטחה ריקה מתוכן: אצלנו, כך הוא אמר, בממשלה שנקים, נוריד את המחירים. הממשלה קמה לפני שנה ושמונה חודשים.

מדינת ישראל נאנקת תחת המחירים במדפי הסופר, המדינה השנייה הכי יקרה בעולם, על פי הבנק העולמי.

תודה רבה. הדובר הבא, חבר הכנסת ולדימיר בליאק, בבקשה, גם לרשותך חמש דקות. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, אדוני השר. ראשית, אדוני השר, אני רוצה לברך על החוק, גם אותך וגם את המנכ"ל, אני יודע שעשיתם עבודה יסודית. זה בעצם המשך ישיר של הרפורמה, אבל המשך חשוב, של הרפורמה שהתחלנו בממשלה הקודמת. אבל המבחן שלכם בסופו של דבר הוא ביישום, לא באישור של החוק הזה אלא ביישום.

אנחנו נתקעים ביישום, ואני חושב שכאן התפקיד של המשרד יהיה מאוד מאוד חשוב, אבל לכיוון הנכון, והלוואי שנצליח. אבל אני רוצה להתייחס למה שקורה הבוקר בכניסה לבקו"ם בתל השומר, וזה ביזיון וזו הפקרות, שלצערי כבר התרגלנו לזה בזמן הכהונה של הממשלה הזאת. הביזיון וההפקרות האלה מתרחשים, וזו עובדה, בחסות הקואליציה.

חבריי חברי הכנסת מהמפלגות החרדיות, מי שטרם התעדכן לגבי מה שקורה, חברת הכנסת גוטליב, אנחנו תכף נדבר, אפשר לעשות את זה, להתעדכן גם באמצעות מכשירי הטלפון בקומה הכשרה, עוד חוק הזוי וביזיוני שהעברתם כאן. ומעבר להפרת הסדר וחסימת המתגייסים שאנחנו רואים הבוקר, מדובר במתקפה על שלטון החוק, על הממלכתיות, מתקפה על מדינת ישראל.

זו מתקפה של תומכי הקואליציה על מדינת ישראל בעת המלחמה, ואני חייב לציין שזה המשך ישיר למה שקרה בשבוע שעבר בשדה תימן ובבית ליד, לפריצה המופרעת לבסיס צבאי ולבית הדין הצבאי, פריצה שהובילו אותה שרים וחברי כנסת מהקואליציה, וזו מתקפה גם על שלטון החוק וגם על הממלכתיות, מתקפה על מדינת ישראל בעת המלחמה. זאת פגיעה בביטחון המדינה. עד כמה המצב חמור? אין אף עצור או נחקר מהאירוע הזה בבית ליד, גם מתוך אלה שהכו חיילי צה"ל בבעיטות ובאגרופים. כולנו ראינו את התמונות האלה אבל אין עצורים ואין נחקרים, כי השר לביטחון לאומי הוא ליצן ועבריין מורשע, שמעודד עבריינות ותקיפה של חיילי צה"ל. זאת עובדה. לא ייתכן כי חבר הכנסת סוכות, שלא נכנס, פרץ, לבסיס צבאי, טרם נחקר באזהרה. לא ייתכן כי חברת הכנסת טלי גוטליב, ובאמת אין לי שום דבר נגדך ברמה האישית - - - גם אני פרצתי,

אבל חברת הכנסת טלי גוטליב, כולנו היינו עדים לתמונה מזעזעת שאת נואמת בהפגנה וסביבך אנשים רעולי פנים - - אתה יודעת שהם כוח 100? אתם לא נורמליים. - - חמושים בנשק ארוך - - - אתם לא נורמליים, זה כוח 100. חברי הזרוע הצבאית של עוצמה יהודית.

מה שנראה כמו ניסיון הפיכה במתקפה על שלטון החוק. חברת הכנסת גוטליב. סליחה, מי שעמד לידי, סליחה, מי שעמד לידי זה לוחמי כוח 100. זה ניסיון של הפיכה צבאית - - אתם לא נורמליים. - - ומתקפה על שלטון החוק.

חברת הכנסת טלי גוטליב - - תתבייש לך, תתבייש לך, זה לוחמי כוח 100. - - בכל מדינה רבע מתוקנת

זה הלוחמים. - - כבר הייתה היסטוריה. אתם לא נורמליים. זה לוחמים,

תיקח את המילים שלך בחזרה. עוד גיבור אחד של האירוע

ולדימיר בליאק, סליחה.

גם אם אני ממש לא מסכימה לך,

דיבתי. מספיק ש-ynet קראו ללוחמי כוח 100 "נוח'בות". עם כל הכבוד - - - את נאמת וסביבך אנשים רעולי פנים עם נשק ארוך, חברי הזרוע הצבאית

כמו כוח מצדה, לידיעתך. רשום לפניך, הוד רוממות חבר הכנסת - - - בכל הכבוד, תחזור בך. להעתיק מ-ynet זה אחלה - - - רק את מבינה. 22 שנה עורכת דין, ועדיין משתתפת בהפיכה

חמש לא נמצא 304 ימים במרתפי ארגון טרור אכזרי. במציאות נורמלית ילד בן חמש, ההורים שלו ואח שלו נמצאים בבית

חברת הכנסת יסמין פרידמן, בבקשה.

אדוני היושב-בראש, חבריי חברי הכנסת, אי אפשר להתחיל שום נאום היום ושום דבר בלי להזכיר שוב את אריאל ביבס, ליום הולדתו. כי הדבר היחיד שאנחנו יכולים לקוות, לילד שחוגג היום יום הולדת חמש, שהוא לא מורעב, שהוא רואה אור יום, ואני רוצה לקוות שאימא שלו לידו, שלפחות הוא זוכה לחיבוק. אני מקווה שאולי אפילו היום נצליח להחזיר אותו הביתה. רציתי להתייחס שנייה, מירב בן ארי עלתה ודיברה כמובן על האירוע שהיה בשבוע שעבר בשדה תימן, ואמרה שצבי סוכות רץ להגן על חיילים. לא צבי סוכות ולא השר המיותר ביותר בישראל, אפילו לא בישראל, השר המיותר בעולם כולו השר עמיחי אליהו, לא רצו להגן על חיילים. לא הם ולא סגן יושב-ראש הכנסת, שיושב פה, ואטורי, לא רצו להגן על אף חייל. הם רצו בשביל ציוצים, הם רצו מתוך פופוליזם בשקל. הם רצו בשביל לייקים. ואולי הם רצו פעם אחת לראות איך נראה בסיס מבפנים, כי הם לא זכו לזה, מה לעשות, לא שירתו בצבא. ואם החיילים כל כך חשובים להם, הם מוזמנים להתגייס. ואם כוחות הביטחון כל כך חשובים להם, אז למה עכשיו הם לא רצים לתל השומר, להגן על כוחות הביטחון, שקוראים להם "נאצים" ומנסים לפגוע בהם? ואני רוצה לספר על עוד דבר שקרה בתל השומר בשבוע שעבר. הייתה שם כתבת בשם אילנה קוריאל, כתבת של ynet. עמיחי אליהו, שירת בצה"ל. היה לוחם בצה"ל ועשה שירות - - - אבל החבר שלו לא. אני רוצה לספר לך משהו, דן. אני לא יודעת אם אתה מכיר את אילנה קוריאל. אילנה קוריאל שוקלת, לדעתי, אולי 48 קילו. - - - 48 קילו, רזונת, קטנטונת, שעושה עבודה מסורה. במקרה היא גם מבאר שבע, אני מכירה אותה מימים-ימימה. אילנה הלכה לעשות את עבודתה, הלכה לסקר את מה שקורה בשדה תימן, היה צריך לחלץ אותה. נשים עטופות בדגלי ישראל ירקו עליה.

נשים ירקו על נשים אחרות. אי-אפשר לתאר בכלל את הטראומה הזאת, שהיא נמחצה שם והיה צריך לחלץ אותה. זו טראומה מהמעצר של הלוחמים שלנו, סורי, זו הטראומה שלי. אין לי מה להתווכח.

אני בטראומה ממעצר של לוחמים - - - זה לא אחד על חשבון השני,

מה שקרה בשבוע שעבר הוא מסוכן. המדינה הזאת נכנסה לשסע שמעולם לא היה כמותו, לשנאה הדדית שמעולם לא הייתה כמותה, מעולם. ובחסות מי ובשם מה? בשם פופוליזם בשקל, תודה. רק שתדעי שעמיחי אליהו היה צנחן ונלחם במלחמת לבנון.

שירת. חבריי חברי הכנסת, הודעת לסגנית מזכיר הכנסת. ברשות יושב-ראש הישיבה,

נתוני תקשורת) (תיקון מס' 3), התשפ"ד 2024, שהחזירה ועדת החוקה, חוק ומשפט.

בהתאם לסעיף 37 לחוק הקרן לאזרחי ישראל, מונחות על שולחן הכנסת מסקנות הוועדה לפיקוח על הקרן לאזרחי ישראל מדיונה בדוח הכספי לשנת 2023 של הקרן לאזרחי ישראל.

תודה רבה. חבר הכנסת נאור שירי, בבקשה. לרשותך חמש דקות, בבקשה. אדוני היושב-בראש, אני רוצה להתייחס למה שאמר גם חבר הכנסת מאיר כהן. אתמול עשינו סיורים, לא רק אני, אני מניח שרובכם מבלים בכפרים הדרוזיים, ועולה השאלה, מתי, לפי מה שאתם הבטחתם, תביאו תיקון לחוק הלאום או תיקון לחוק שיסדיר את המעמד של החברה הדרוזית במדינת ישראל. אני לא אנקוב בשמות, אבל אתם הבטחתם שתעשו את התיקון הזה. גם את התקציב שהבטיחו.

אנחנו דואגים לזה,

גם בעזרת חבר הכנסת ינון אזולאי ויו"ר ועדת הכספים תגיע החלטת הממשלה 708, אם לא השבוע אז בשבוע הבא. הגיעה אתמול, וביום רביעי ידונו על זה.

אגב, אתה יודע בזכות מי? לפרגן לעצמי? מה חדש? אם לא תפרגן לך, מי יפרגן?

מה שעלה לוועדה, חד-משמעי אנחנו. עולה ביום רביעי.

לא, אני אחכה שאתה תפרגן לי בטח.

בדיוק. כל מי ששותף לזה,

כי באמת צריכים את הכסף הזה.

אז כל הכבוד, קודם כול, שמביאים את החלטת הממשלה. כל הכבוד, נאור. אני לא בהחלטת הממשלה, אני הייתי עושה החלטות שונות. אבל בסדר, אני שם את זה בצד. העניין של חוק קמיניץ וחוק הלאום, זה משהו שאני לא יודע איך אתם לא נתקלים בו כל פעם שאתם מסתובבים בחברה הדרוזית. אני רוצה להגיד לכם שלי, כחבר כנסת, למרות שאני הצבעתי נגד, לא הצבעתי נגד חוק הלאום כי את זה העברתם בקדנציות שונות, אני הצבעתי בעד התיקון לחוק הלאום, שכן נותן את המילה "שוויון", ומייחס לחברה הדרוזית שוויון בחברה מתוקנת במדינת ישראל. כי יש קטע אצלכם, אני אגיד, בצד הזה, השמאלי מפה, ועכשיו בכלל אפשר לדבר על מה זה ימין ואיך מדינת ישראל ממתינה לתגובה מאיראן,

ממשלת הימין, על הביזיון הזה, איך זה נהיה, כאילו הם צריכים להתחנן אליכם, החברה הדרוזית, שתיתנו להם את ההכרה ואת השוויון שמגיעים להם. איך יש לכם בכלל פנים לדבר עם החבר'ה? איך יש לכם פנים להיכנס ליישובים ולבקר ולהביע תמיד את הצער וההזדהות, ולהגיד שיש ברית דמים בין החברה הדרוזית למדינת ישראל, אבל לתת להם את השוויון הבסיסי, גם בהכרה, גם בזכויות וגם בחוק קמיניץ, כשאתם מסרבים עדיין לחבר לחשמל שכונות שלמות ולהסדיר את כל נושא התכנון והבנייה בכפרים וביישובים, ותוכניות מתאר ואלף ואחד תקציבים שהם צריכים לקבל מהמדינה, בדיוק כמו כל יישוב יהודי במדינת ישראל,

זה עדיין נשגב מבינתי, איך אתם לא מסוגלים לעשות את זה. אבל הלוויות, אתם תמיד שם, תמיד לוחצים את הידיים. יש גם שרים שמגדילים ומעלים את התמונות. איך הם אוהבים את התמונות, להראות: אנחנו תמיד שם ותמיד נהיה, ותודה רבה על התרומה, עד שזה נוגע לשוויון, עד שזה נוגע לחיבור לחשמל, עד שזה נוגע לתכנון ובנייה ועבירות תכנון ובנייה במדינת ישראל. אבל זה, כמובן, חבורת הצרצרים, אני לא מצפה מכם. אני שוב חוזר לאירועים שעכשיו קורים בכניסה לבקו"ם במדינת ישראל. וזה כבר לא עכשיו, אלא הפרעות האלה של הפלג החרדי הירושלמי,

זה התירוץ שלו, הוא כבר נותן את השם של הפלג שמותר או אסור לו להפגין. גם עיתונאים, תוקפים אותם עכשיו בכניסה.

עיתונאית מערוץ הכנסת, אני לא יודע אם אתם ראיתם, שופכים עליה מים, זורקים עליה בקבוקים, לוקחים צואה, הפרשים, וזורקים עליהם. אותו דבר היה בשדה תימן, עם החתולים הסמוראים, שנהרו לשם, שתקפו את אורי איזק מערוץ 12. גם זה כבר בסדר, וזה מצטרך לתקיפות עיתונאים, גם בהפגנות, גם במשחקי כדורגל עם חיים לוינסון. זה כבר נהיה גם שגרה. אתם מנרמלים את כל הטירוף הזה, החל מפריצות לבסיסי צה"ל, תקיפות עיתונאים. זו המדינה שאתם מביאים אותנו אליה, ממשלת הימין ימין, אין סדר,

אין כלום. אבל הביזיון הכי גדול, שעוד ידובר עליו, אני מניח זה הציפייה שלנו שמדינת ישראל, המעצמה הגדולה, שגדול הדור מר ביטחון, עם השלטים של טראמפ ופוטין וכל הווג'ראס שכאילו אתה עושה עלינו, אנחנו יושבים ומחכים שמישהו יתקוף אותנו, ואז אנחנו נתכנן את התגובה על התקיפה. זה ביזיון, אני פשוט בהלם, פשוט בהלם, איך מדינה שלמה יושבת ומחכה. אתה כבר מכין את המים בממ"דים, אנשים מבטלים אירועים, כי מישהו אמור לתקוף אותנו. זו פשוט שערורייה.

זה במקום שראש הממשלה יעלה ויגיד דבר אחד: טיל אחד שיעוף עלינו,

ועכשיו נראה אתכם תוקפים. זה ביזיון. ימין ימין, לעד אתם תיזכרו לאן הבאתם את מדינת ישראל, עם אפס הרתעה. אפס הרתעה. תודה רבה. חברת הכנסת שלי טל מירון, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב בראש. חבריי חברי הכנסת, אדוני השר, רציתי לשתף ממש מנקודת מבט אישית את מה שקרה במוצאי שבת, שהייתי פשוט עדה לו בעיניי, וגם את הפתרון שאני מציעה. באמת אני חושבת שכל המאורע הזה של מוצאי שבת היה יכול להימנע, וחשוב לי מאוד לספר כאן את הדבר במיוחד לחבריי בקואליציה, שיקבלו רגע פרספקטיבה קצת אחרת. קודם כול ולפני הכול, היום הוא היום ה-304 למלחמה, ויש לנו עדיין 115 חטופים וחטופות. ולפני הכול, לפני כל דבר שנעסוק בו, זה החשוב ביותר. אני רוצה לספר שבשבוע שעבר, ביום חמישי, הגעתי לעצרת לציון 300 ימים למלחמה ולשבי בכיכר החטופים, ובמוצאי שבת הגעתי לבגין להיות לצד משפחות החטופים שבאו להפגין, הפגנה חוקית לכל דבר,

אני רוצה לספר יש לכם מה קרה שם. הייתה הפגנה. היו נואמים. הגיעה האוכלוסייה להפגנה. וכשהסתיימה ההפגנה והאנשים רצו ללכת לביתם, ואני ביניהם, ניגשנו למקום שתמיד אנחנו יוצאים ממנו מההפגנה,

שם עמדו משאיות שחוסמות את הכביש, מה שבדרך כלל עושה המשטרה כדי,

לעצור מפגינים מלרדת לכבישים ולעשות חסימות כבישים, מה שכמובן אני לא מעודדת. מהצד, מהצדדים של המשאיות, יש מעברים, שאנשים הולכים ברגל. מה החליטה המשטרה לעשות באותו רגע? היא פשוט חסמה את המעבר.

מגיעה קבוצה מאוד גדולה של מפגינים שרוצים ללכת הביתה, אנשים רגילים, נורמטיביים, כמוני-כמוכם, אנשים בגיל של ההורים שלי, אנשים שבאו להזדהות עם משפחות החטופים ועכשיו רוצים לשוב הביתה. יש לציין שהמעבר הוא ממש ליד בתחנת הרכבת ובדרך לחניונים. המשטרה, באמת, בעקשנות בלתי מוסברת, לא מוכנה לפתוח את הפתח שממנו כולם רגילים לצאת. אני ניגשת לשם. צפיפות נוראית. צוואר בקבוק משוגע. מתחילים דחיפות ועניינים סתם, סתם, סתם. אירוע מיותר. אני אומרת לשוטרים בצורה הכי מכובדת, כמו שאני יודעת לעשות, ניגשת אליהם ברוגע, מציגה את עצמי ואומרת להם: חבל, אנחנו מייצרים פה צוואר בקבוק שיגרום לאירוע מיותר. בואו תפתחו את המעבר כמו תמיד, האנשים יעברו, ילכו לביתם,

הם סירבו בתוקף לפתוח את המעבר. משם התגלגל אירוע מטורף. אני הייתי עדה בעיניים שלי לאיך שזה התנהל. ניגשתי למפקד של הכוח שם. לא היה עם מי לדבר. הם לא רצו להקשיב, הם לא רצו לפתור את העניין. זה היה נראה כאילו הם עשו את זה הפוך על הפוך בכוונה כדי לייצר איזו פרובוקציה. האנשים רצו ללכת הביתה.

כשאני רואה שלוקחים אדם בגיל של אבא שלי, נורמטיבי לחלוטין, ומטיחים אותו הצידה בלי סיבה, הדעת נטרפת. אזרח נורמטיבי רגיל שלא עשה שום דבר לאף אחד. משהו לא טוב עובר על המשטרה. זה לא דמיון. אנחנו לא מדמיינים את זה. אני ראיתי את זה בעיניים שלי. אין שום סיבה שהאירועים יידרדרו למצב הזה. באתי בנועם,

בכבוד לשוטרים, למפקדים, ניסיתי לפתור את המצב. סתם עקשנות. אחרי לחץ מסיבי מאוד,

אנחנו נאפשר לנשים בהריון ולאנשים מבוגרים.

אחר כך הם פתחו את המעבר והאנשים הלכו לבתים. זה פשוט היה מיותר. זה יצר אווירה נוראית והידרדרות של סיטואציה שפשוט לא הייתה צריכה לקרות.

אני מבינה ויודעת שזה קורה בעוד הרבה מקומות, וזה הפך להיות פרקטיקה של המשטרה. אני שואלת: מה קרה למשטרה המופלאה שלנו? אני הייתי בהלוויות של לוחמים מהמשטרה אחרי 7 באוקטובר, אנשים שמקדישים את חייהם לטובת אזרחי ישראל.

נגד המשטרה והשוטרים שעושים למען אזרחי ישראל. אבל משהו לא טוב קורה לארגון הזה ולמפקדים שלו, אם הם הפכו להיות עושי דברו של השר העבריין בן גביר. אני קוראת לשוטרים לא להיות הלוחמים הפרטיים, המיליציה הפרטית של בן גביר. התפקיד שלהם הוא להגן על כל אזרחי ישראל. אזרחים לא צריכים להרגיש שהמשטרה נגדם ופוגעת בביטחון שלהם. וזה היה יכול להימנע. תודה רבה. תודה רבה. חבר הכנסת ירון לוי,

לרשותך חמש דקות. כבוד היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני נחשפתי למכתב ששלח שר החינוך, ביחד עם יושב-ראש השלטון המקומי, בקשר לקיצוץ של 250 מיליון שקלים מתוכנית ניצנים. מישהו מכיר את זה? רק מקשיבים לך. אתה תמיד תביא לנו דברים ייחודיים - - - 250 מיליון שקלים.

לסבר את האוזן, לפני שעוד הייתי נבחר ציבור ברשות המקומית הובלתי את המחאה עושק הצהרונים ב-2016. בעקבות המחאה,

ביחד עם קרן מרציאנו, תוכנית חיסכון, הגענו לחוק הצהרונים. ועכשיו אני קורא ששר האוצר החליט לקצץ 250 מיליון שקלים. בעצם תוכנית ניצנים מסבסדת את העלות החודשית של צהרון לפי מדרג סוציו-אקונומי לכל רשות. הקיצוץ הזה, אם הוא יקרה, יפגע ישירות בכיס של ההורים. זה עוד נטל כלכלי עלינו שהממשלה הזאת דואגת לו בזמן מלחמה. מדהים שאף אחד לא יודע על מה מדובר. אדוני שר הכלכלה, ידוע לך על מה מדובר? אנחנו מדברים כאן על הורדת יוקר המחיה. ומתחילת שנת הלימודים הבאה כל הורה במדינה ישלם למעלה מ-100 שקלים בחודש תוספת על העלות החודשית של הצהרון.

שלושה ילדים, תעשו את החשבון השנתי, זה אלפי שקלים. אני רוצה להקריא כמה דברים מאותו מכתב ששלח שר החינוך. אני תוהה למה שר החינוך צריך לשלוח מכתב ולא לקבוע פגישה עם שר האוצר, אפשר לדבר לפעמים על הדברים, כשמדברים אנחנו יכולים לפתור: תוכנית ניצנים נבנתה ביסודה כחלופה להארכת יום הלימודים וסבסודה על ידי המדינה, כדי להקל על הנטל הנגזר מכך להורים, תוך הנעת המשק, עכשיו, אנחנו בזמן מלחמה. מה יותר חשוב מלהניע את המשק שלנו ולאפשר להורים להתעסק בפרנסה ובעבודה? כי מי שלא יוכל לשים את הילד בצהרון, צריך לסיים את העבודה מוקדם יותר. ואנחנו צריכים לדאוג, המדינה רוצה שההורים יצאו לעבוד,

נשים וגברים. לצד המצב המלחמתי והצרכים התקציביים העומדים בפנינו ובפני מדינת ישראל, אנו מתריעים כי מצב המשפחות בעת הנוכחית הינו מורכב במיוחד הן עבור ההורים וודאי עבור הילדים. אי-אפשר שלא למחות על קיצוץ של 250 מיליון שקלים, שפוגע בסופו של דבר בכיס של כל הורה במדינת ישראל. מאות שקלים, עד שהגענו למצב שבו המדינה מכירה בזה שיום הלימודים הוא יום לימודים קצר, וצריך למצוא חלופה להורים ויש צהרון והמדינה מסבסדת, עכשיו שר האוצר החליט להכניס את היד לכיס שלנו ולהעלות את המחירים בחזרה,

אני אשמח שחבריי לקואליציה יבדקו את הנושא.

זה לכיתות א'

קיצצו בכיתות א' ב'. כיתות א' ב' וגני ילדים.

טלי, חבל. כאילו אלה הדברים, אני חושב שאין עליהם מחלוקת.

אין ימין ואין שמאל. כל הורה במדינת ישראל שצריך לצאת למקום העבודה, לפרנס את הבית שלו, צריך לדאוג לכך שהילדים שלו, שמסיימים ב-12:45 את הגן, תהיה להם מסגרת חינוכית ראויה, ואלה צהרונים. ועכשיו המדינה באה ואומרת: תקשיבו, אנחנו מקצצים. על חשבון מי? על חשבון הילדים. אדוני היושב-ראש, לפני שאני אסיים, אני רוצה להתייחס ל-115 חטופים וחטופות, לאריאל ביבס, שחוגג יום הולדת חמש. אני תוהה איך אנחנו והציבור הרחב לא עושים, לא לוקחים חלק יותר אקטיבי בדבר הזה. התשובה היא שאף אחד כאן בתוך, האקווריום, אני קורא לזה, המליאה, אף אחד לא יכול לתאר לעצמו מה זה ילד שבוי בידי חמאס. לאף אחד אין את האומץ לחשוב, אם הילד שלו עכשיו היה יושב במנהרות חמאס. ואנחנו צריכים להיות אמיצים ולא להוריד את הנושא מסדר-היום, ולדאוג שכל החטופים והחטופות יחזרו, בעזרת השם, במהרה למדינת ישראל ולמשפחות שלהם.

תודה רבה. אנחנו עוברים הלאה בנימוקי ההסתייגויות. חבר הכנסת זאב אלקין אינו נוכח.

אנחנו עוברים לסיעת המחנה הממלכתי, ראשון המנמקים, חבר הכנסת אלון שוסטר,

תודה רבה, אדוני. חברות וחברי הכנסת, אני רוצה להודות לחברי וחברות הכנסת שהזכירו את האחים,

הנכדים, הסבים, הסבתות, הסבתות חזרו, שנמצאים בשבי החמאס. אני אומר לכם בתור מי שבא מהדרום, חי בדרום, משפחתי שם וחבריי ובני משפחתי, חלקם חזרו, חלקם כמוני, כל הזמן שם. אבל חלקם נמצאים בחוץ, עדיין במלונות, פזורים בארץ, ולחלקם קשה לחזור, קשה בגלל הטראומה, קשה משום שהטרור הצליח לחרוץ בנשמותיהם שסעים קשים, וקשה משום שאכן קולות המלחמה נשמעים הרבה פחות מבעבר, אבל עדיין קיימים. ובהינתן כל זאת, אדוני היושב-ראש, אני אומר שחובתנו, חובת מדינת ישראל, חובת ממשלת ישראל, חובתו של ראש הממשלה, להתייצב עם הפנים לצפון, להרגיע את הדרום, להגיע אל אותו מתווה שהוסכם בקבינט המלחמה, אותו מתווה שלצערנו חשנו לפני כמה חודשים שראש הממשלה אינו מתכוון לקיים אותו, המתווה שהוא עצמו כונן, ולהגיע אל יישום המתווה להשבת החטופים, על כל המחירים שבו. לא כי בדרום הכול מושלם אנחנו פונים אל הצפון, אלא כי התפוקה השולית הפוחתת של המבצע הולכת ופוחתת, והסיבה היא סיבה חיובית בעיקרה: בתשעת, עוד מעט עשרת החודשים של המבצע, אנחנו מוטטנו את עיקר היכולות המשמעותיות של חמאס והג'יהאד האסלאמי. אין מצב שבכמה שבועות אנחנו מחדשים את הכוחות הללו. וגם מי שגר,

ושכניי וחבריי ושותפיי צריכים לדעת שזאת המציאות כדי שנוכל, לעשות מה? להחזיר את השקט, את היציבות, לפחות הסבירה, ההגיונית, גם לצפון. אנחנו חייבים לקחת את המחירים שכלולים במתווה הזה, ולא להישען על אמירה שאין לה על מה לסמוך, של עוד רגע מנצחים. חברות וחברים, חיילות וחיילים, אנחנו עשרות שנים נלחמים ביהודה ושומרון. אני רואה כאן במקום הזה אנשים שדרכו בסמטאות קסבה ופיסטינים ורדפו אחרי מחבלים בעשרות השנים האחרונות, וככה זה נמשך גם כעת, לצערי הרב, וכך יהיו פני הדברים גם ברצועת עזה. אל נשלה את עצמנו שאנחנו כפסע לפני איזה ניצחון מוחלט. אנחנו לפני שנים של מאבק. וגם סוגיית שחרור המחבלים, שהוא מחיר גדול, עומדת מולה מדיניות. המדיניות שלנו, חופש הפעולה שאנחנו נצטרך להגדיר לעצמנו, תעמוד מול המחיר הזה. אני רוצה לסכם, חברים וחברות. אנחנו נמצאים בסיטואציה שכבר לפני כמה חודשים היה אפשר לעצור את הלחימה, לא מפני שאין לנו מה לעשות שם בתחום הצבאי, אלא מפני שנשמות רכות של צעירים וצעירות ומבוגרים ישראלים וישראליות במספרים תלת-ספרתיים נמצאים שם, והם צריכים לחזור הביתה. אסור לנו להפקיר אותם פעם שנייה, וחובתנו לקחת את המחירים הללו, את הסיכונים הסבירים האלו. ויש לכך עוד נימוק אחד גדול, אדוני היושב-ראש. בניגוד לשמועות, אנחנו חזקים, אבל איננו כול יכולים. גם הצבא הרציני הזה, העוצבות המשמעותיות, החטיבות והגדודים של המילואים, צריכים לנוח. יש לנו עוד משימות גדולות, ומי שמתכוון ברצינות להתבונן בצפון, צריך להיערך לכך, לתת את הנשימה, צריך לתת לכוחות שלנו לחזור אלינו. והבונוס הנוסף, אדוני היושב-ראש, הוא כמובן הקואליציה האזורית שתכונן במהרה בימינו כנגד איראן, ובתנאי שנדע לעצור ולקבל את ההחלטות הנכונות.

תודה רבה. חבר הכנסת חילי טרופר, לרשותך חמש דקות. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אריאל, "לולו שלי, כמה חיכיתי כבר להפוך לדודה בעצמי. נולדת קטני ועם צהבת, ואימא שירי ממש שמרה עליך מכל משמר. אבל כשהגעתי לבקר אתכם בבית החולים, ישר לקחתי אותך לידיים וצילמתי לנו תמונה למזכרת. סבתא מרגיט אמרה: מה? לי שירי לא הסכימה עדיין להחזיק אותו.

מרוב התרגשות, לא שאלתי וישר גנבתי אותך להסנפה של דודה. גדלת להיות ילד שובב ועם צחוק מתגלגל. סבא וסבתא ממש השתגעו ממך. מבחינתם יש סוף-סוף ג'ינג'י שימשיך את השושלת.

אלון וארז שלי התאהבו בך מייד, רק חיכו לראות אותך ולשחק איתך כל יום. אני זכיתי תקופה קצרה לקבל אותך כל בוקר בגן ולבלות איתך את היום. תמיד נכנסת בחיוך מבויש ולכל שאלה ענית בצחקוק. יש לך עוד הרבה מה לדעת, ללמוד ולראות.

הלוואי שעוד נוכל להיפגש, ואני ארשה לך דברים שאימא לא מסכימה ודודה כן. להגניב לך משהו טעים כשאימא לא יודעת. הלוואי ויקרה לנו נס ונזכה לראות אותך שוב. אוהבת אותך הכי בעולם, דודה דנה". את הדברים האלה כתבה דנה סיטון, אחותה של שירי ביבס, דודה של אריאל, שהיום מציין יום הולדת חמש רחוק בעזה.

חברה טובה, שלחה לי את הדברים האלה הבוקר ופילחה לי ולאחרים את הלב. אריאל,

ירדן ו-111 חטופים נוספים עדיין בעזה כבר 304 ימים. יש משהו מביך בעובדה שכאן שגרה, גם חוקים שאינם קשורים למלחמה, בזמן שעבור רבים כל כך העולם התהפך, האדמה רעדה והשמים נפלו. יש גם פעולות נדרשות שחייבים לעשות, אבל יש גם העניין הבסיסי הזה של ערבות הדדית פשוטה שקצת חסרה כאן. נדמה לי שאת זה דנה מבקשת מאיתנו, שלא נשכח, שלא נחזור לשגרה, שנפעל ללא לאות עד שאריאל וכולם ישובו הבית.

תודה רבה. חברת הכנסת פנינה תמנו? חבר הכנסת מתן כהנא, לרשותך חמש דקות. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חבריי חברי הכנסת, בהמשך לדברים שאמרתי בבוקר, אני אמשיך גם עכשיו. בשבוע שעבר הלכתי לניחומי אבלים במג'דל שמס והמשכתי לסיור בהתיישבות באצבע הגליל, ופגשתי שם את אנשי ארגון "הביתה. חוזרים לגליל", שמחזקים במגוון פעילויות הן את הקיבוצים שנאלצו לעזוב את בתיהם והן את הקיבוצים שנמצאים במרחק שכבר מאפשר להם להישאר, אבל בפועל החיים שם מאוד מאוד לא פשוטים. אני רוצה לקרוא דברים שאנשים שגרים בקיבוצים האלה כותבים. עכשיו אני מקריא משהו שכתב אדם בשם ניסן זאבי, והוא כותב כך: כן, הבית שלנו רועד. כבר עשרה חודשים האדמה שלנו לא מפסיקה לרעוד ואנחנו עושים מה שניתן כדי להחזיק חזק, לשמור על יציבות, לשמור על מה שנתפס אצלנו בית, כי בית בשבילנו זה לקפוץ לנחל, בית זה לחכות לגשם הראשון, בית זו פריחת הנקטרינה והאגס, בית זה לטייל בשבת בשבילי ההרים, בית זה כל הנופים והאנשים היפים של הגליל העליון. ודווקא כעת על כולנו לזכור שזה הבית שלנו ובסוף נחזור הביתה. עד אז עלינו לדאוג לקהילות שכאן מחזיקות את הבית ולאלה שעדיין לא כאן וכל כך מתגעגעות. לכולנו יש כאן משימה, לדאוג שהבית לא מתפרק, שהקהילות מחזיקות מעמד, שהתקווה לא תיעלם. זה הזמן לחזק את האנשים סביבכם, כי יבוא יום והמעשים שלנו והתקופה הזאת יירשמו בדפי ההיסטוריה של ישראל. אני חייב להגיד לך,

שהאנשים שם מרגישים ממש כמו בדור מייבשי הביצות של החולה, ממש נאחזים בקרקע. אני אקריא עוד משהו, ואם יהיה זמן אני אפרט מעט יותר. את מה שאני אקרא עכשיו כתבה מנהלת העמותה "הביתה, חוזרים לגליל", קוראים לה הדר פרימור-גדמו. היא גרה בקיבוץ איילת השחר. היא לקחה על עצמה לעזוב עבודה טובה מאוד כדי לנהל את הגוף הזה שתומך באנשים שנאחזים בהתיישבות בגליל העליון. כך כותבת הדר: חזרתי צרודה היום הביתה. אחרי שדיברתי המון, כך מסתבר, וכנראה שלא באמת צריכים המון מילים כדי לספר את הסיפור שלנו פה בצפון. בעיקר צריכים לבוא ולראות בעיניים את הכבישים והשבילים ריקים מאנשים, לנסות ולהבין גם דרך המפה מה זו השישייה, של הקיבוצים המפונים, או השמינייה, של קיבוצי קו העימות שאינם מפונים, אבל כדאי לנסות ולהבין את זה בעיקר דרך הרגליים ההולכות בדשא ליד הנחל בקיבוץ דפנה. אני רוצה רגע, עצירה מתודית, להגיד לכל מי שחושב לנסוע עכשיו לגליל, נא לעשות את זה בהתאם להנחיות פיקוד העורף. לא לקחת את זה כקריאה לצאת עכשיו, אלא להישמע להנחיות פיקוד העורף.

אני ממשיך את דבריה של הדר: צריכים לבוא לכאן,

כדי להבין באמת מה זה אומר שכביש 918 נחסם לשני הכיוונים לתנועה עקב שרפה שהתחדשה מנפילת מיירטים,

זה קרה לי בשבוע שעבר, אותה רקטה שהרגה את חבר קיבוץ הגושרים, שרפה שנמשכה עוד ימים אחר כך, ולמצוא פתרונות, כי עכשיו צריכים לתכנן נסיעה חלופית ואין קליטה של GPS. אבל בעיקר,

כדאי לבוא אלינו לגליל כדי לפגוש אנשים. תבואו כדי לפגוש את ערן שחר מקיבוץ דפנה אשר סיפר לנו על ההרחבה שאי-אפשר כרגע בכלל לגור בה, כי היא בשטח נחות וחשוף. ערן שלוקח אותנו לראות את פגיעת הרקטה בבית הספר הר וגיא וגם את הסוכה שנשארה עומדת ליד אחד הבתים. תבואו כדי לפגוש את טום וייזר מקיבוץ להבות הבשן שמדברת חינוך ומספרת חינוך וסיפור של קהילה חזקה שמבינה שהחינוך והקהילה הם אלו שמחזיקים אותם בימים אלה והם הדבק הכל כך חשוב הזה שמאפשר לנו לצלוח את הימים האלה ביחד. תבואו כדי לפגוש את רוני שעברה מקיבוץ מנרה המופגז והשתלבה כמובילת בית בלהבות הבשן אחרי כמה וכמה מעברי דירות זמניות. תבואו כדי לפגוש את איילת פחימה, שיכלה לעבוד כמעט בכל מקום שהיא תרצה, אבל בחרה לעבור צפונה לחודשיים שלמים ולגור עם קבוצה שלמה של בנות נפלאות וחדורות מוטיבציה ושליחות ולהשתלב במערכת החינוך הבלתי-פורמלי בקיבוצי הצפון. תבואו לפגוש אותם ואותנו. עכשיו, כשעברתי על התמונות, ראיתי את העוגן התלוי בבית הילדים בקיבוץ להבות הבשן ואני חושבת שזה דימוי כל כך סמלי ומדויק. העוגן שהחינוך מהווה עבורנו בימים טרופים אלה הוא כזה שמאפשר להורים לחשוב או לדמיין את החזרה הביתה לגליל, אולי לא היום או מחר, אולי כשיהיה פה קצת יותר רגוע ואפשר יהיה לגדל פה ילדים בלי שהם ידעו שחיפושית זה לא רק חיה. החינוך והקהילה והאנשים, זהו עוגן, עוגן שמאפשר מחשבות על בית ויציבות בתקופה כל כך רעועה ומורכבת. תודה שבאתם, היא אומרת למי שבא לבקר,

זה עוזר לנו להבין שאנחנו לא לבד ושיהיה מי שיהדהד את הסיפור שלנו פה בגליל גם במסדרונות בירושלים. ולמי שתוהה מה עוד זה חיפושית, כשאין מיגון בבתי הילדים, בהישמע אזעקה הם צריכים לשכב על הרצפה כמו חיפושית ולהגן על הראש. הביתה, חוזרים לגליל. הייתי בבית הילדים בקיבוץ להבות הבשן, והמרחב המוגן הכי קרוב הוא במרחק 40 מטר, אבל עכשיו לך תיקח תינוקות וילדים,

ותריץ אותם, 30 ילדים, למרחב מוגן, כשלפעמים הפיצוץ מגיע יחד עם הסירנה. אז זה מה שיש להם, חיפושית. הם משתבללים בתנוחת חיפושית בתקווה שזה יעבור בשלום. אז אני אומר לכולם, לכל מי שיכול לחזק את תושבי הצפון, להישמע להוראות פיקוד העורף ולעשות את זה.

תודה רבה. חבר הכנסת מיכאל ביטון. לרשותך חמש דקות,

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה,

בכיכר החטופים, תהיה צעדה שמזכירה את הסבל של ילד בשם אריאל ביבס,

לחגוג יום הולדת חמש שנים. במקום לחגוג את זה בבית, הילד הזה, שהפך לסמל של החטופים והעוול של החטופים, יחגוג יום הולדת בשבי החמאס, ואנחנו לא יודעים מה מצבו, יחד עם אח שלו כפיר, יחד עם שירי, האימא, וירדן. אנחנו רוצים להיות שם היום ב-17:30, אבל הכנסת יוזמת פה חקיקה מיותרת באמצע הפגרה, חקיקה מפלגת, חקיקה שבאה בלי הסכמה. מילא היו מביאים חוקים שטובים עכשיו למלחמה ולא היינו צריכים לריב עליהם, אבל מביאים את אותם חוקים שמפלגים אותנו.

הצעה שהביאה - - - זו לא ההצעה שהוא מדבר עליה. טלי,

שאת יושבת פה ומקשיבה. זו העבודה שלי. זה דבר טוב מאוד.

גם אותך. אתה לא מתקרב לשמינית מהזמן שלה. אבל תקשיבו לדבר הזה, אני מקווה שתפנימו אותו. מדינה שלמה ממתינה למוצא פיו של עלי חמינאי, מתי הוא הולך לירות עלינו כמה מאות טילים. אנחנו בהמתנה - - שיירה.

תקופת ההמתנה לפני מלחמת ששת הימים. ואתה שואל את עצמך איך מדינה הגיעה למצב שנבנו לה צבאות טרור בגבול הלבנון ובגבול עזה ובעיראק ובסוריה ובתימן, צבאות טרור שסך כל הלוחמים בטרור הזה כבר מגיע למספרים שאנחנו נידרש לכל המילואים שלנו ויותר. איך 20 שנה קיבלנו טילים לתל אביב ולירושלים ולנגב ולגליל, איך 20 שנה היה שקט בטהרן ואספהאן ושיראז, ואזרחי איראן שקטים ושמחים ואזרחי ישראל 20 שנה תחת טילים. ואז מסבירים לנו שהיו פה ממשלות ימין מלא על מלא, עם אסטרטגיה וביטחון, והן אלה שיצילו אותנו מאיראן. ממשלות הימין יצילו אותנו מאיראן. אהוד ברק הציע להם את חיזבאללה - - - וב-20 שנה שלכם, במשמרת הזאת של 20 שנות שלטון ימין, גדלו פה צבאות טרור

זה בחסות אהוד ברק - - - - - עם מאות אלפי טילים מלבנון, עם מאות אלפי לוחמים מלבנון - - לא היו דברים כאלה, אהוד ברק עשה - - - חברת הכנסת גוטליב. - - עם צבא טרור בעזה, עם מיליציות בעיראק ובסוריה והחות'ים. ואנחנו אומרים, ימין מלא על מלא, אתם תצילו אותנו מאיראן? עם שלם ממתין לגל של טילים מאיראן, ואת מדברת על מה ששנינו יודעים. אז אני אגיד לך מה אנחנו עוד יודעים, שב-20 השנים האלה, שמתוכן שנים רבות ראש הממשלה הוא המנהיג, לא נעשו ההכנות הצבאיות והתשתיתיות לעמוד מולם כראוי והתרשלו בבניית מה שהיה צריך לבנות. וזה זמן לחשבון נפש. כל הקצינים והאלופים של צה"ל שהיו ב-7 באוקטובר ושיש להם אחריות ישירה לאירועים צריכים להתפטר, כולל ראשי מוסדות הביטחון. אבל 20 שנה אתם מנהיגים את המדינה בביטחון, בימין מלא על מלא, ולְמה הבאתם אותנו? ל-300 טילים וכטב"מים וטילי שיוט, ותגובה דרדלה? אתה מנהיגים את המדינה, ושמתם מדינה בהמתנה לגל טילים מאיראן. איפה חשבון הנפש שלכם על 20 השנים הללו? את מי עוד תאשימו, את היועצים המשפטיים? את מי תאשימו, את הצבא?

את מי תאשימו על הדבר הזה, על המחדל הזה של 20 שנות שלטון ימין? ואיראן חוגגת. תודה רבה. חבר הכנסת עופר כסיף מסיעת חד"ש-תע"ל, בבקשה. לרשותך עשר דקות. תודה רבה. כבוד היושב-ראש, חברי הכנסת, "מה שמתרחש בישראל מצד הימין המשיחי, הלאומני, הגזעני, בגיבוי, בקריצת עין או בשתיקה מצד שרים וח"כים של הימין הוא פוטש,

נוער הגבעות יורד מהגבעות של מדינת יהודה כדי לפעול באותן שיטות אלימות שמופעלות נגד הפלסטינים, נגד מדינת ישראל. חברת הכנסת לימור סון הר מלך אמרה: 'הפצ"רית פושעת, עם ישראל יילחם מול אויבים מבחוץ ואויבים שמנסים לכרסם בנו מבית'. מושג הסכין בגב והבגידה מבית מהדהד את הקולות בגרמניה שלאחר מלחמת העולם הראשונה". כך כתב העיתונאי יוסי מלמן בעקבות הפלישה האלימה לשדה תימן.

חזינו ביריית הפתיחה להפיכה פשיסטית מזוינת שהולכת ומתקרבת, ושמטרתה, הקמת דיקטטורה משיחית ורצחנית על כל יושבי הארץ. האקדח שהופיע במערכה הראשונה, במקרה הזה, הנשק האוטומטי של חמושים רעולי פנים מאחת המיליציות הלאומניות, פרייקור, שהצטרפו לניסיונות הפריצה לבסיס החקירות של מצ"ח בבית ליד וצולמו בצמוד לחברת כנסת ממפלגת השלטון, הנשק הזה, שהופיע במערכה הראשונה של ההפיכה הפשיסטית, עוד יירה במערכות הבאות. הקורבן הראשון יהיה הציבור הערבי-פלסטיני, אך על הכוונת, תרתי משמע, גם מתנגדי המלחמה, שוחרי הדמוקרטיה וזכויות האדם, מבקרי השלטון והשליט וכל מי שיעז להתנגד למשטר העליונות היהודית. יום למוחרת הפוטש האלים חזינו בהמשכו כאן, בתוך בית המחוקקים עצמו, בשעה שחברי קואליציה רבו ביניהם מי יתמוך בקול רם יותר בפשעים מחרידים יותר ומי ישתלח ויתקוף בצורה בוטה יותר את מערכת אכיפת החוק. מי שהתבלט מעל שאר האספסוף היה סגן יו"ר הכנסת, שבמומחיות של מסנגר ותיק על כיתות אלימות, ודאי מינית, הסית ואמר: הכול לגיטימי. לא הבנתי על מי אתה מדבר שהוא מופרע מינית. חברת הכנסת גוטליב, את בקריאה ראשונה, אני מזהיר אותך. אני לא בקריאה ראשונה, מותר לי, סליחה. קראתי אותך ב-12:01 קריאה ראשונה. לא ידעתי, אדוני היו"ר, שאסור לי להעיר הערה.

חברת הכנסת גוטליב, אני מזהיר שאת בקריאה ראשונה. אתה לא צריך להזהיר אותי, מותר לי להעיר הערות. מותר לי עדיין להעיר הערות.

כן ולא, אני אחליט מתי.

בוא לבוסית שלך,

אני אחליט מתי את מפריעה לדובר ומתי את מעירה הערות.

אז את בקריאה ראשונה, אני מזכיר לך. תודה.

אתה צריך להעיר לו. אתה צריך להעיר לו כשהוא קורא: כיתות עם הפרעות מיניות.

נא לתת לדובר להמשיך.

עוכר ישראל. כן, גם התעללות מינית חמורה, הכול לגיטימי. כן, גם אונס של עצור, הכול לגיטימי.

כן, גם עינויים סדיסטיים,

אבל המנטליות המאפשרת את הקמתם קיימת גם אצלנו"; "מתקיימים בנו דברי איש רוח בן המאה ה-19 שהזהיר מפני ההליכה מן האנושות דרך הלאומיות אלי החייתיות.

הפורעים, הביבים והכהנאים פרצו למחנות, אבל במידה רבה אתם סללתם להם את הדרך לשם. חובתי כאדם, ובוודאי כנבחר ציבור, היא לַאמת ולאינטרס הציבורי, לא לממשלה ולא לרוב מזדמן בכנסת. חשיפת פשעי הממשלה או מי מזרועות המדינה היא חובתי, ולמעשה היא החובה של כולנו בבית הזה, והיא גם אינטרס ראשון במעלה של החברה כולה. חשיפת הפשעים והמאבק לתקנם הם אלה שמשרתים את טובת הכלל. הם אלו המשרתים את החתירה לצדק. הסתרת הפשעים, ההתעלמות מהם והניסיון לדכא, להשתיק ולצנזר את מי שפועלים לחושפם, רק הופכים את העוולות והפשעים לחמורים יותר. מי שיושב לצידי בספסלי האופוזיציה וחושב "לי זה לא יקרה" מספיק שיצטרף למחאת משפחות החטופים על מנת לגלות מה חושבים, כיצד מאיימים ומה זוממים ומתכננים הביבים והכהנאים לכל מי שמעז להתנגד. באותו היום שבו פורעים חמושים ניסו לשחרר בכוח הזרוע חשודים בהתעללות מינית ואונס, חבריהם הגיעו לתל אביב וריססו גז פלפל לעבר פעילי מחאה בשדרות שאול המלך. גם אקדח כבר נשלף השבוע נגד מפגינים. לכן לא רק סכנת הכהנאות מהקואליציה מטרידה אותי, אלא גם המנטליות של חלק מחברי האופוזיציה, מי שאמורים להיות שותפים במאבק לבלימת ההפיכה המשטרית הלאומנית. שהרי אם אין לכם את האומץ הפוליטי להישיר מבט למציאות ולהכיר באמת אם היא אינה נוחה, כיצד תוכלו לתקנה? מי שדווקא היה לו את האומץ להישיר מבט למציאות הוא אחד משורדי הטבח הנורא בקיבוץ בארי שהזדעזע מפרעות שדה תימן, מהברבריות הברוטלית של מי שביקשו להרים יד על שלטון החוק עצמו. אך יותר מכול הוא הזדעזע מהניסיון להצדיק את החמורים שבפשעים, את החמורות שבהתעללויות, על ידי ניצול ציני של פשעי טבח 7 באוקטובר. כשורד הטבח הוא הרגיש חובה להשמיע קול אחר, ואת דבריו אני מבקש לקרוא כאן במלואם, ולסיים בהם את דבריי שלי, כי הבית הזה זקוק לקול אנושי כמו שלו. וכך אמר אותו שורד טבח מבארי: ב-7 באוקטובר ישבתי בביתי בבארי, סביבי ירי של נוח'בות. 101 מחברינו וחברותינו נרצחו באכזריות, 11 נחטפו, חלקם אינם בין החיים, ואני רוצה לומר לכם: לא תתרצו כל דבר בשם 7 באוקטובר. פגיעה בזכויות אדם ובערכים הומניים לא ניתנים לתירוץ, והם סכנה, לא מתנה. אנחנו נמצאים בשערי אזור כליאה שרב הנסתר בו על הגלוי. יש שמועות ועדויות קשות לגבי זכויות אסיר ואדם בשדה תימן.

מה הוא עושה פה - - - אני מבקש. וכאשר מתפרסם חשד לאונס עציר על ידי חיילים, פורצים לבסיס שרים וח"כים מהקואליציה בראש המון מתפרע, ודורשים בפועל להעמיד את חיילי הצבא מעל לכל חוק. לא נסכים שיתרצו אובדן כל רסן בשם 7 באוקטובר.

אנסים הם לא גיבורים. אונס תחת אונס הוא פשע מלחמה. אין הצדקת אונס, אין שיקולים ורגשות מעורבים, לא ניתן לתרץ אונס בשם 7 באוקטובר. האנשים שפרצו - - - משפט אחרון. - - - שהפצ"רית תקשיב לתומך טרור הזה, ולנאום הזה שהפצ"רית - - - אני אסיים. חברת הכנסת גוטליב, קריאה שנייה. למה קריאה שנייה, זו הערת ביניים. כי את מפריעה לדובר פעם שנייה. מותר לי להעיר הערת ביניים, זה מותר לפי התקנון, אדוני. אין פעם שאדוני - - - אני חייב לקצר את הציטוט של אותו אדם, זה משפט אחרון.

אנחנו קוראים מפה להחיל ביקורת שיפוטית, תקשורתית וציבורית על מתקן הכליאה במחנה תימן. אנחנו קוראים להביא את חקירת החשודים באונס לידי מיצוי מלא. תודה רבה. הדוברת הבאה, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, מוותרת, חבר הכנסת יוסף עטאונה,

אם כך להצעת החוק הוגשו גם בקשות רשות דיבור. ראשון הדוברים חבר הכנסת דן אילוז, מוותר, חבר הכנסת אביגדור ליברמן, אינו נוכח, עודד פורר, אינו נוכח, יבגני סובה, אינו נוכח, חברת הכנסת שרון ניר, אינה נוכחת, חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת, חבר הכנסת חמד עמאר, אינו נוכח. לא הייתה פעם אחת שלא תיתן לי קריאות,

אנחנו עוברים להצבעה, שימו לב. יש הסתייגויות, לא? להצעת החוק כאמור הוגשו הסתייגויות, ואנחנו נצביע על ההסתייגויות לפי סדר הסעיפים. אם כן, ההסתייגויות של יש עתיד מוסרות, קבוצת חד"ש-תע"ל, אתם מסירים או משאירים? מסירים, חברי הכנסת מהמחנה הממלכתי, אינם נמצאים, קבוצת הימין הממלכתי, גם כן אינם נמצאים. אם כן, כלל ההסתייגות הוסרו. אם כך, אנחנו מצביעים על הצעת חוק התקנים (תיקון מס' 19), התשפ"ד 2024, בקריאה שנייה. הצבעה. סעיפים 1 24 נתקבלו. בעד, 22, ארבעה נוכחים, אין נגד, אין נמנעים. אני קובע כי הצעת החוק אושרה, כנוסח הוועדה,

אנחנו עוברים להצבעה בקריאה שלישית על הצעת חוק התקנים (תיקון מס' 19), התשפ"ד 2024 כנוסח הוועדה, ההצבעה. חוק התקנים (תיקון מס' 19),

בעד, 22, אין נגד, אין נמנעים, יש חמישה נוכחים. אני קובע כי הצעת חוק התקנים )תיקון מס'

התשפ"ד 2024, התקבלה בקריאה השנייה והשלישית ותיכנס לספר החוקים. ברכותיי. חבריי חברי הכנסת, אנחנו עוברים לנושא הבא על סדר-היום הצעת חוק הגנת הפרטיות (תיקון מס' 13), התשפ"ד 2024, לקריאה השנייה והשלישית. אני מזמין את חבר הכנסת שמחה רוטמן, יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט, להציג את החוק, בבקשה. תודה רבה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, חבריי חברי הכנסת, יעקב, פה בקהל, אני שמח להביא היום לאישורכם את תיקון מס' 13 לחוק הגנת הפרטיות, הוא זכה לשינוי שם, כל הזמן עבדנו עליו בתור תיקון 14, ובסוף התברר שהוא בעצם תיקון 13, התשפ"ד,2024. זהו תיקון משמעותי לחוק הגנת הפרטיות ולכל מי שהזכות לפרטיות חשובה לליבו. חוק הגנת הפרטיות נחקק בשנת 1981. לנגד עיני המחוקק באותה תקופה עמד הצורך להגן מפני פעולות כמו האזנה, בילוש וצילום אדם ברשות היחיד. תיקון נוסף של החוק, משנת 1996, הוסיף לחוק את פרק מאגרי המידע, אך גם תיקון זה, שאולי היה טוב לזמנו, לא מתאים עוד למציאות בת-זמננו, שבה האפשרות לפגיעה בפרטיות מצויה בקצה כל מקלדת או מצלמה, ושבה מידע אודות אדם נחשב לזהב החדש. חוק הגנת הפרטיות דרש תיקון משמעותי, והוועדה בראשותי נענתה לאתגר שהונח על שולחנה. הצעת החוק הממשלתית כללה עם הנחתה ארבעה תיקונים עיקריים: בחלק הראשון, עדכון של חלק מהמונחים והגדרות החוק,

צמצום של חובת רישום מאגרי המידע, בחלק השלישי, קביעה ותיקון של הגבלות על עיבוד מידע במאגר מידע, איסור על עיבוד מידע שלא למטרה שלשמה נמסר, איסור על עיבוד מידע ללא הרשאה או בחריגה מהרשאת בעל השליטה במאגר ואיסור על עיבוד מידע שנוצר או התקבל בניגוד להוראות החוק או כל דין אחר המסדיר עיבוד מידע, בחלק הרביעי והעיקרי של הצעת החוק הוצע להרחיב ולדייק את סמכויות הרשות להגנת הפרטיות, ובכלל זה סמכויות פיקוח, בירור מנהלי ואכיפה מנהלית, כולל קביעת עיצומים כספיים. סמכויות אלה היו אמורות להחליף את הסמכויות הקיימות ואת עבירות אחריות הקפידה והקנסות המינהליים. כמו כן הוצע להעניק לרשות סמכויות חקירה פלילית באופן פורמלי ומסודר. ההצעה כללה הוראות מיוחדות לעניין פיקוח ובירור מינהלי בגופים הביטחוניים, המייצרות מנגנון פיקוח פנימי זעיר יותר, עם פיקוח של הרשות רק במקרי קצה, וכן הוראות ייחודיות לעניין מפלגות בתקופת בחירות, המחייבות את אישור יושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית בטרם תוכל הרשות להפעיל סמכויות מסוימות לפי חוק זה. הוועדה קיימה 20 דיונים בהצעת החוק, ועמלה על טיוב ההצעה הממשלתית ועדכונה מאז הונחה על שולחן הכנסת העשרים-וארבע לפני למעלה משנתיים וחצי. ראשית הוועדה ביצעה שינויי עריכה ועדכון רבים לחוק, שעד כה תוקן בטלאים, וזאת במטרה להקנות לו סדר ולהקל את הקריאה בו ככל הניתן.

בפרט מאחר שהחוק והוראותיו חלים על כלל המשק, ולא רק על גורמים מקצועיים או על מי שליבת העשייה שלו היא עיבוד מידע. במסגרת תיקון ההגדרות המהותיות, הנחתה עצמה הוועדה להיצמד ככל הניתן להגדרות המקובלות כיום בעולם בעניין הסדרת עיבוד מידע, ובפרט לדיני הפרטיות המודרניים החלים באיחוד האירופי ונכללים ב-GDPR, General data protecting regulation, כדי לייצר שפה אחידה בנושא שהוא מטבעו בין-לאומי. במידה מסוימת יש פה, זו עדיין לא החלה שלמה, אבל גם החוק הזה הוא קצת "מה שטוב לאירופה טוב לישראל", רק שבמקרה הזה, מה שטוב לאזרחי אירופה ולהגנה על הפרטיות של אזרחי אירופה, גם הוא עכשיו טוב לאזרחי ישראל.

הוועדה אימצה את החלטת הממשלה לצמצום חובת הרישום של מאגרי מידע הקבועה בחוק כיום, ואף הוסיפה וצמצמה אותה עוד יותר. בהתאם לכך לאחר כניסת תיקון 13 לתוקף, יהיו חייבים בחובת רישום רק גופים ציבוריים וכן סוחרי מידע שבבעלותם מאגר מידע על אודות למעלה מ-10,000 בני אדם. אעיר כי לצד ובמקום צמצום חובת הרישום כאמור, מוצעת בהצעה זו הודעה לרשות להגנת הפרטיות לגבי מאגר מידע הכולל מידע בעל רגישות מיוחדת על 100,000 אלף בני אדם ומעלה, וכן מוצע להקנות לראש הרשות סמכות לבקש מבית המשפט לעניינים מינהליים צו להפסקת עיבוד של מידע במאגר מידע שבו מתקיימות הפרות ליבה של עיבוד מידע בניגוד לדין. אני רק אסביר במילה שהתיקון הזה, בעצם עד אליו כמעט כל אחד מאזרחי מדינת ישראל היה בגדר עבריין. כמעט כל אחד מאזרחי מדינת ישראל, כמעט כל עסק קטן, כמעט כל אדם שהחזיק מאגר מידע ולא רשם אותו עבר עבירה, ולא סתם עבירה, עבירה פלילית, עבירה פלילית של אחריות קפידה. החוק הזה מתקן את זה ומסדיר שבאמת הרישום יהיה אצל מי שצריך להירשם, ושאר האזרחים יהיו מחויבים בשמירה על הגנת הפרטיות ובאבטחת המידע, אבל הם לא יהיו חייבים בחובת הרישום, כשחובת הרישום היא חובה שלא קיימת במדינות אחרות בעולם. מדובר בחובה ארכאית. אולי היא התאימה ל-1996, היא בוודאי לא מתאימה ל-2024.

הוועדה הוסיפה חובה על בעל שליטה במאגר מידע או מחזיק במאגר מידע למנות ממונה על הגנת הפרטיות בגופים החייבים בחובת הרישום,

בהתאם להסדר הקבוע ב-GDPR, גם על בעל שליטה או מחזיק בגופים שעיסוקיהם העיקריים כוללים פעולות עיבוד מידע אישי בהיקף ניכר. גם בקביעת אמות המידה לגבי החובה למנות ממונה על הגנת הפרטיות התבססה הוועדה על המדדים המקובלים לכך באיחוד האירופי. תפקידו של הממונה על הגנת הפרטיות הוא להבטיח את קיום הוראות חוק הגנת הפרטיות ולקדם את השמירה על הפרטיות ואבטחת המידע במאגרי המידע של הארגון שבו הוא פועל. מאחר שמדובר ברגולציה חדשה, קבעה הוועדה כי ביחס לגופים שנדרשים במינוי ממונה על הגנת הפרטיות בשל היקפי העיבוד שלהם תינקט גישה רכה יותר, כך שבשלב הראשון לא יוטלו עיצומים כספיים בשל אי-מינוי ממונה על הגנת הפרטיות בגופים אלה, אבל מינוי הממונה כמובן יוכל לשמש כשיקול להתנהלותו של הגוף גם אם מוטל על הגוף הזה עיצום כספי בשל סיבות אחרות. נושא נוסף שהוועדה ביקשה לקדם בהצעת החוק הוא חיזוק יכולת האכיפה האזרחית של מי שזכויותיו לפי חוק הופרו. על כן מוצע לקבוע זכות לאדם פרטי לתבוע פיצוי כספי ללא הוכחת נזק על הפרה של חובות המנויות בחוק, וכן לבטל את הוראת ההתיישנות המיוחדת בת השנתיים הקבועה כיום בחוק, כך שיחול הדין הרגיל של שבע שנות התיישנות. התפיסה שעמדה בבסיס התיקון הזה הייתה,

שהזכות לפרטיות והחובה להגן על הפרטיות הן בראש ובראשונה עניין של נושא המידע. נכון שיש את הרשות להגנת הפרטיות, אבל בסופו של דבר האדם עצמו צריך להחזיק בריבונות מה ייעשה במידע שלו, ואם נעשית הפרה, היא קודם כול נעשית כלפי האדם נושא המידע ורק אחר כך אל מול הדין ואל מול הרשות להגנת הפרטיות. אשר לסמכויות הפיקוח, הבירור המינהלי והאכיפה הפלילית, הוועדה מצאה כי נכון יהיה להעצים את הרשות להגנת הפרטיות, ובין היתר להקנות לרשות את כלל הסמכויות שהתבקשו במסגרת ההצעה הממשלתית, לרבות סמכות ייחודית לבקש צו חיפוש ותפיסה וצו חדירה לחומר מחשב במסגרת סמכות הבירור המינהלי. מדובר בסמכות ייחודית שהרשות נזקקת לה מאחר שמרבית הפרות החוק מתרחשות במישור הווירטואלי.

ריבוי הסמכויות חייב בעיני הוועדה הסדרה מדויקת יותר של גבולות הסמכות ושל המעבר ביניהן, והקפדה על שמירת זכויותיו של מי שמתבצע כלפיו הבירור המינהלי ושל חשודים.

קבעה הוועדה כי מעבר מהליך בירור מינהלי לחקירה פלילית יוכל להתבצע רק עם גילוי עובדות חדשות שלא היו ידועות לרשות קודם לכן,

מוצע לקבוע כי מידע שייאסף באמצעות חדירה לחומר מחשב במסגרת הליך מינהלי לא יוכל לשמש ראיה בהליך פלילי. בנוסף מצאה הוועדה לנכון להסדיר את מעמדם ולתחום את פעילותם של גורמים המסייעים לרשות כיום במסגרת ביצוע פיקוח ובירור מינהלי.

כדי לשמור על זכויותיהם של הגורמים שיפוקחו על ידי הרשות ומי מטעמה. הוועדה עמלה רבות גם על מודל העיצומים שלפניכם. בפני הוועדה הונחה הצעה להטלת עיצומים כספיים הן על הוראות החוק והן על תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), התשע"ז 2017, שתוקנו כבר לפני שנים אך לא כללו אכיפה אפקטיבית. במהלך דיוני הוועדה אף נוספה בקשה להטלת עיצומים כספיים על תקנות שעניינן העברת מידע מהאזור הכלכלי האירופי, שתוקנו לפני כשנה, לאחר מועד הנחת הצעת החוק על שולחן הכנסת. אחד האתגרים המשמעותיים שעמדו בפני הוועדה היה התאמת העיצומים הכספיים למנעד רחב מאוד של מפוקחים ושל רגישות המידע המעובד: מפוקחים שעיבוד מידע הוא עיקר עיסוקם מול מפוקחים שהמידע שמעובד על ידם הוא רק פועל יוצא של פעילות עסקית אחרת, מפוקחים שהם עסקים קטנים ואף זעירים מול גופי ענק בין-לאומיים, ומפוקחים שעוסקים במידע הרגיש ביותר האפשרי מול מפוקחים שעוסקים במידע שהוא בשוליים של מה שהוגדר כמידע בעל רגישות מיוחדת. הוועדה עמלה קשות לתפור במחט דקה הסדרים שונים שיענו על הצורך לדייק את העיצום הכספי לנסיבות ההפרה. בין היתר קבעה הוועדה הסדרים שייתנו מענה להפרות שעשויות להתרחש באופן נקודתי ומבודד, וכן יצרה הסדרי הפחתה ייחודיים, שייתנו מענה לעסקים הזעירים והקטנים תוך שמירה על הסדרי אכיפה מינהלית נוקשים דיים, כדי למנוע מצב שבו ייווצר תמריץ להפר את הוראות החוק. בהתאם לכך, מנעד הסכומים שניתן לקבוע לפי הוראות החוק ותקנות ההפחתה הוא בין אלפים בודדים של שקלים ועד למיליוני שקלים ויותר לגופים הגדולים ביותר, בנסיבות של הפרות רחבות של החוק. חלק גדול נוסף מדיוני הוועדה הוקדש לטיפול בהגבלות החדשות על עיבוד מידע שהוצעו כאמור, ובקושי הנובע מאי-השלמת ההסדרה של היבטים רבים בדיני הפרטיות. בשל חוסר זה, הוועדה מציעה כי חלק ניכר מהוראות העיצומים הכספיים יחייב הליך דו-שלבי, ולפיו טרם הוצאת הודעה על כוונת חיוב תידרש הרשות לקבוע כי התקיימה הפרה של הוראות החוק, וכי על החלטה זו יוכל מי שנקבע שהפר את ההוראות לפנות בערעור לבית משפט השלום.

וכדי להגביר את הוודאות למשק ולהקל על מי שמתקשה בפירוש הוראות החוק, קבעה הוועדה מנגנון לקבלת חוות דעת מקדמית מהרשות להגנת הפרטיות בשאלות הקשורות לעמידת מאגר מידע בדרישות החוק. ההצעה הוגשה בצירוף הסתייגויות. אני קורא לכם לדחות את ההסתייגויות ולאשר את הצעת החוק בקריאה השנייה ובקריאה השלישית. הצעת החוק שלפניכם היא פרי עמל רב-שנים של גורמים רבים בממשלה, בכנסת ואף במגזר הפרטי, שנציגים רבים שלו השתתפו השתתפות ערה ומועילה בדיוני הוועדה. אך המלאכה לא הסתיימה. הוועדה קוראת לממשלה להוסיף ולהביא בפני הכנסת את התיקונים המהותיים החסרים בחוק בהקדם, מה שבמהלך תיקוני הוועדה קראנו לו תיקון מס' 15, אך היום אנחנו יודעים שכנראה שוב יהיה מדובר בתיקון מס' 14. אני חייב לומר, בנימה אישית, שאת התיקון לחוק הזה, כפי שאמרתי בישיבות רבות של הוועדה, אני עוד זוכר מתקופת ההתמחות שלי במשרד המשפטים מ-2009. לדעתי התחילו לעבוד עליו עוד קודם לכן, ב-2008 וב-2007, התחילו לבשל את התיקון הזה.

לקח שנים רבות גם לממשלה וגם לכנסת להשלים אותו. באמת מדובר, מי שנמצא פה בכנסת רואה את מספר הדפים בהצעת החוק, באמת מדובר תיקון מאוד ארוך ומאוד מורכב, שדרש שעות רבות וימים רבים של עבודה גם בוועדה וגם מחוצה לה. אני רוצה להודות בראש ובראשונה למישהי שאני יכול להגיד שמבחינתי הייתה המאסטר של הצעת החוק הזאת, לנעמה. חלק קבוע משגרת העבודה שלי כיושב-ראש, קבוע, ישיבה בכל שבוע, לפעמים כמה פעמים בשבוע, איך מקדמים את החוק הזה ואיך נותנים מענה לכל הדברים שעולים במהלך החקיקה.

נעמה הייתה האורים והתומים במהלך העבודה על החוק הזה, ואני רוצה מאוד מאוד להודות לה. בנוסף, אני רוצה להודות לשר המשפטים חבר הכנסת יריב לוין, שגם הוא נתן רוח גבית מצידו. זה באמת דרש הרבה, כי החוק הזה לקח המון המון זמן ועדה, ובלי שיתוף הפעולה גם עם עובדי משרד המשפטים, בתיעדופים השונים של עבודת הוועדה מול הממשלה, זה לא היה מתרחש ולא היינו מסיימים את זה, בוודאי לא במועד הזה, למנכ"ל משרד המשפטים איתמר דוננפלד, לכלל עובדי הרשות להגנת הפרטיות, שנכחו בדיונים ותרמו רבות רבות גם בדחיפה, גם מהידע וגם מהפרקטיקה, ובראש ובראשונה לגלעד, ראש הרשות, ליועץ המשפטי של הרשות ראובן אידלמן, לניר גרסון, לנעמה גורני, לעו"ד לינא טרודי כמאל, לעו"ד אפרת חושן מנדל ובאמת לכל עובדי הרשות שהגיעו במהלך הדיונים ותרמו לנו מניסיונם ומחוכמתם, למחלקת ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים, שגם היא הפכה להיות חלק קבוע מהנוף האנושי של הוועדה, ללירון, לעמית, לשירה, לאביטל המשנה, למחלקת ייעוץ וחקיקה,

לסוריה בשארה, ללילך וגנר ולגבי פיסמן, לירון יונגמן, ראש חטיבת הסייבר במטה לביטחון לאומי, לעו"ד דין לבנה, ובאמת, היה חלק שבעיניי היה גם העבודה המורכבת ביותר,

וגם הפשוטה, בזכות הסיוע של עורך הדין דין לבנה, היועץ המשפטי של ועדת הבחירות המרכזית, שבנה איתנו חלק שלם חדש בהצעת החוק כדי לסדר את נושא האכיפה על מפלגות ועל מתמודדים ברשויות המקומיות ובבחירות הכלליות, לגופים הביטחוניים שליוו את החקיקה; לצוות ועדת החוקה, ובראש ובראשונה לאיל, ואפשר למנות את כל העובדים, אלירן ואבירן, באמת כולם, כי החוק הזה, לאור התמשכות הדיונים,

אני רוצה להודות גם לצוות שלי: לגלי, יועצת הוועדה, לאוריה, לליאור וליצחק, כי באמת, כמו שאמרתי, החוק הזה לא היה יכול לבוא לעולם אלמלא ההתגייסות המלאה של כל הלשכה לקחת פרק זמן משמעותי מכל שבוע לטובת קידום החוק הזה. אני רוצה לומר עוד משפט אחד לסיום. כמה גבות הורמו, איך אנחנו מוצאים זמן תוך כדי המלחמה לקדם את הצעת החוק הזאת. באמת, רוב דיוניה התקיימו בזמן המלחמה, ובאמת היה מדובר בימים ארוכים של דיונים. עם תחילת הדיונים קיבלנו פנייה מהמועצה לביטחון לאומי, שהסבירה והבהירה שההגנה על פרטיותם של אזרחי מדינת ישראל וההגנה מפני מתקפות הסייבר, שהתגברו גם הן בזמן המלחמה, זה נדבך משמעותי ביותר בביטחון הלאומי, ולכן חשוב לקדם את הצעת החוק הזאת גם תוך כדי מלחמה. היינו יכולים לקרוא לזה "תיקון מס' 13",

"חרבות ברזל". כי למעשה קו ההגנה של אזרחי מדינת ישראל והמידע שלהם הוא חשוב לא פחות ולעיתים יותר. במקרים מסוימים אנחנו ראינו לפעמים שפגיעה בתשתית שמכילה את המידע של אזרחי מדינת ישראל חושפת אותם לסכנות ביטחוניות לא פחותות מפריצת קו גבול. לכן נענינו לקריאה הזאת, גם של הרשות להגנת הפרטיות וגם של המועצה לביטחון לאומי, וקיימנו את מרבית הדיונים האלו תוך כדי ימי המלחמה. אני רוצה להודות, הוא גם נמצא פה, לעו"ד יעקב עוז, שישב גם במהלך הדיונים. ישבו עוד רבים, אני לא אזכיר את כולם, פשוט יעקב הגיע, אז בוודאי שהוא טעון ברכה לעצמו, אבל ישבו עוד רבים, גם ממשרדי עורכי דין, גם מארגונים, מחברות אזרחיות, גם אנשים שהביאו לשולחן את הידע של תאגידים גדולים, המכון הישראלי לדמוקרטיה, רחל ארידור, שהגיעה והייתה שותפה פעילה לחקיקה, וחברות שעוסקות בתחום. באמת הצלחנו להביא את כל הגורמים הנוגעים בדבר, מסביב לשולחן אחד, לנוסח שבסופו של דבר משקף את הפתרון הטוב ביותר האפשרי נכון להיום, ומכאן אני מקווה שנתקדם גם לתיקון מס' 14. שוב, תודה רבה לכולם. תודה רבה לחבר הכנסת רוטמן. להצעת החוק הוגשו הסתייגויות של סיעות יש עתיד, המחנה הממלכתי וישראל ביתנו. נאפשר הנמקת ההסתייגויות, חבר הכנסת מאיר כהן, בבקשה, לרשותך חמש דקות. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי כנסת נכבדים, אני פונה במיוחד לחלק מחברי הקואליציה, מבקש מכם ודורש מכם:

פשוט תירגעו. הציבור מרגיש שמה שקורה כאן בכנסת זה עולם מקביל ודמיוני, אדוני היושב-ראש. מחוץ לכנסת יש מלחמה, יש מלחמה מחוץ לכנסת, יש מלחמה במדינה הזאת. אנשים לחוצים, דואגים, לא יודעים מה ילד יום, וכאן בכנסת העסקים כרגיל. מכנסים את הכנסת להעביר כל מיני חוקים קיקיוניים, מושחתים, מטופשים. זה מה שהכנסת עושה כשבחוץ כל אבא, כל אימא, כל ילד, מודאגים ושואל את עצמם מה יקרה מחר, ונמצאים במתח. ואנחנו, נציגי הציבור, 120 חברי כנסת, מתכנסים להעביר שורה של חוקים חסרי משמעות. לכנס את הכנסת בכדי להעביר את חוק הרבנים, מה קרה, אופיר, יושב-ראש הקואליציה הפעיל? - - - מה, תגיד לי מה קרה שזה החוק שצריך עכשיו להעביר? אין כלום, לא קורה כלום? אין מלחמה, הכול בסדר, עכשיו נעביר את חוק הרבנים. להעלות באישון לילה כל מיני חוקים שמיטיבים עם כל מיני חברים שלנו, זה כן, אבל לבוא ולדבר, מילא דיון על המלחמה, מה קורה, מה המדיניות, חוק הרבנים, חוק ההפיכה של פוגל, זה מה שצריך עכשיו? משרד המשפטים אומר נגד, הפרקליטות אומרת נגד, הסניגוריה הציבורית נגד, אבל אנחנו נתכנס כאן. יש מלחמה, יורים, אנשי הצפון מחוץ לביתם, האיראנים מאיימים עלינו, החות'ים מאיימים, אבל הכנסת, יקום מקביל, יקום מקביל. פה אנחנו מתעלמים, פה נעביר את החוקים. תתביישו לכם. מה קרה לכם? מה קרה לכם? מה קרה לכנסת הזאת, ממתי הפכתם לכל כך מנותקים מהציבור? ואי-אפשר לדבר. מי שמדבר אתכם הוא שמאלני בוגד, תלכו לו על הראש. השתגעו האנשים. המדינה באחת משעותיה הקשות ביותר, וזה מה שמעניין אותנו, חוקי ג'ובים? ממתי נעשינו כל כך מנותקים, ממתי, תגידו?

אין לאף אחד בושה לטייל כאן ולקושש כל מיני חוקים בשעה שחיילי וחיילות צה"ל מגינים על המדינה הזאת בשעה הקשה שלה. אני רואה פה חברי כנסת מבוהלים מעצמם, שאומרים: כן, אתם צודקים, אבל מה אני אעשה, אם אני אצביע נגד, יצלבו אותי. מישהו עכשיו, מעניין אותו החוקים האלה?

נעמה, תגידי לי את, מישהו מעניין אותו מה שקורה היום? בושה. העיקר "ביחד ננצח". תתביישו לכם, איזה ביחד? בשעה הזאת, בשעה הקשה, עומדים קיצונים חרדים, מרביצים לשוטרים, מקללים את המדינה, אומרים: אנחנו נלך לכלא ולא נתגייס. אני שומע שיש חרדים, ינון, שרוצים להתגייס, הם מחכים להם 200 מטרים ומכניסים להם מכות. תוקיעו את האנשים האלה, תרחיקו אותם מפה. לא הבנתי, אתה רוצה שגם אני - - - כן,

תוקיע אותם,

הקול שלך חשוב. כן, תוקיע אותם. אתה מאשים אותי כאילו אני - - - אני לא מאשים אותך, ינון. לא האשמתי אותך, אמרתי שהיום קולך חשוב פי עשרה. תנו לי זמן לדבר, אני אעלה - - - בוא תדבר במקומי, בבקשה. בוא, אני יורד, בבקשה, תדבר במקומי. בנוסף לכך אני שומע אנשים שעולים לתקשורת מהכנסת הזאת, עכשיו מה שחשוב זה להחליף את שר הביטחון. למה? שר הביטחון דיבר, אמר מילה לא בדיוק כמו ראש הממשלה, מה זה, דיקטטורה?

תגידו לי אתם, מתי היה דיון בממשלה סביב שאלת החטופים? ואם מישהו אומר משהו כנגד ראש הממשלה שלא מוצא חן בעיני ראש הממשלה, מכונת רעל שלמה מתנפלת עליו, מכסחים אותו. תפקחו את העיניים, ינון, אנחנו כולנו במדינה הזאת. תפתחו את העיניים, תפסיקו לקרוא לפטר את שר הביטחון. עולים חברי כנסת מדברים על קציני צה"ל. אין לנו צה"ל ספייר, יש לנו צה"ל אחד, ברוך השם, וכל זב חוטם מרשה לעצמו לקלל, להעביר ביקורת על קציני צה"ל בכירים. אני יושב בוועדת החוץ והביטחון, עולה נושא הפנסיות, ואני רואה את השטנה שבה מדברים כנגד אנשים. אז הם מקבלים כסף, הלוואי אלוהים ונוכל לתת להם עוד ועוד כסף, לאלה שמחרפים את נפשם. הצביעות הזאת מוציאה אותנו מהדעת. לראות את מה שאנחנו מקבלים מאנשים מודאגים,

גם את מקבלת, אנשים מודאגים מבקשים מאיתנו: תבינו את הכאב שלנו.

תודה רבה, אדוני. תודה רבה. חברת הכנסת דבי ביטון, מוותרת. חבר הכנסת נאור שירי, בבקשה, לרשותך חמש דקות. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אני רוצה לדבר על ציטוט, חלק מהפודקסטים של הקבינט המדיני-ביטחוני. התפרסם השבוע שראש הממשלה קרא לקציני צה"ל ואמר להם סליחה, יושבי-ראש הבית, תודה, חברת הכנסת בן ארי, הוא אמר להם, אני לא יודע אם שמת לב: אתם רופסים, אתם לא יודעים לנהל משא ומתן קשוח. צודק. בטח צודק, אמר הרופס מספר אחת במזרח התיכון, זה שאוהל של חיזבאללה במשך כמה חודשים, ארבעה חודשים, הוא לא ידע לחסל. זה הרופס. אמר הרופס שפן הצוקים, זה שמחבל חיזבאללה חדר 70 קילומטר לצומת מגידו, עשה פיגוע,

ובמקרה תפסו אותו בזמן שהוא היה אמור לחשוב על התגובה שישראל צריכה להגיב על זה שחיזבאללה לראשונה מכניסה מחבל 70 קילומטר. מה שהוא עשה זה ויתר על הערכה ביטחונית, כי היו לו דברים הרבה הרבה יותר חשובים לעשות, ופיטר את שר הביטחון שלנו. זה היה הרבה יותר חשוב. זה הרופסים. הרופס, זה שאמר שהוא יחסל את חמאס, הוא מדבר על רופסים. והכי מצחיק היה זה שאמר, ההתייחסות שלו בכלל לאלה שלא יודעים לנהל משא ומתן. כי באמת מוכר הרהיטים הדגול ידוע בתור אחד שיודע לנהל משא ומתן. ואז נזכרתי בכל המשאים ומתנים שהוא ניהל, נגיד הסכם ואי, שהוא ניהל משא ומתן איך מחזירים את כל חברון, זה היה הסכם טוב. ההסכם הממש-טוב שהוא עשה זה איך מחזירים 1,027 מחבלים תמורת גלעד שליט, זה הסכם טוב. עוד הסכם, עוד איזה סעיף טוב שהוא עשה, זה ההסכם שהוא עשה עם אותו חמאס שהרופס רצה לחסל, אז הוא עשה הסכם טוב והעביר להם עשרות מיליוני דולרים בכל חודש, גם כחלק מההסכם לחיסול חמאס. לפעמים אני תופס את עצמי ואומר: איך עדיין אנשים אוכלים את הלוקש הזה? זה פשוט לא נגמר. בן אדם שעובד עלינו כל יום מחדש, מבטיח לנו עשרות אלפי הבטחות, הוא מדבר על רופסים. בן אדם שכל האג'נדה שלו הייתה כל הזמן איראן ואיראן, ו-"This is the fuse", "this is the bomb", מקשקש עם לורדים כמו איזה מישהו בחוברת להכנת שיעורי בית לחופש הגדול, ומלמד את כל העולם איך אנחנו אמורים לנהוג מול איראן, כשפקקטה הכישלון הכי גדול שלו, חלק מהכישלון הכי גדול שלו, זה ההתנהלות מול איראן. הוא ילמד את מערכת הביטחון על רופסות? מי שלא הצליח לחסל את חמאס ושימן אותו במאות מיליוני דולרים, עומדים ומעלים תמונות של המנהרה בציר פילדלפי ואומרים: הינה, הצבא לא רצה, מי שבנה את המנהרות האלה, מי שמימן את המנהרות האלה זה הוא עצמו. הוא עצמו ומר סמוטריץ', שר האוצר, שאמר במפורש שחמאס הוא נכס. זו הקונספציה. אלה אנשי הקונספציה. לא שהם פה, חבורת המוצלחים מאוד האלה. חמאס הוא נכס, זו הקונספציה. - - - הרופס הגדול ביותר הוא ראש הממשלה, כשמדינה שלמה יושבת, מר רוטמן, ומחכה לראות מה איראן תעשה. זה היום-יום שלנו. עם זה אנחנו צריכים להתמודד. לשם הבאתם אותנו, ולא שום דבר או שום דיון, או שום שופט שתרצה למנות, או שום הקרצה של כל השנה וחצי האחרונות וההטרלה שלך. לשם הבאתם אותנו. במקום שתטפל במה שצריך לטפל, זה ראש הממשלה הרופס שלך, שלא יודע לעשות משא ומתן,

לכיסא נדנדה שהייתי קונה לא הייתי נותן לו לעשות משא ומתן. אז שיפסיק לקשקש לנו, ושיהיה לו יום טוב, מר קלנר. תודה רבה. חברת הכנסת בן ארי, בבקשה. תודה, אדוני היושב בראש. כנסת נכבדה, עליתי לכאן רק כדי להתייחס לאירוע הזה של מליאת הכנסת היום. מליאת הכנסת בדרך כלל בימי פגרה, ואני פה מ-2015, מתכנסת לחוקים בהסכמה. הינה, גם מאיר כהן ותיק במשכן. תמיד תמיד התכנסה המליאה בפגרה לחוקים בהסכמה.

כי עדיין יש ניקוי שולחן, ובסך הכול לממשלה הובטח ניקוי שולחן ביום ראשון שעבר, ועקב אירועי מג'דל שמס ביקשו חברי הכנסת ובצדק ללכת לנחם. באותו יום גם אתה עלית למג'דל, יחד עם נאור ואחרים, עליתם לנחם את המשפחות, וזה הדבר הכי חשוב, ובהסכמה נדחו החוקים של הממשלה. בעולם הגיוני, בפגרה אתה מביא חוקים בהסכמה. וסרלאוף, רצית לשמוע. איך יכול להיות שכשאנחנו בכוננות ספיגה, התקפה, שתי התשובות נכונות, בימים כאלה דרמטיים, כשאזרחי ישראל באמת במצוקה, אתה גר בתל אביב, כמוני, ראית מה קורה ביומיים-שלושה האחרונים בתל אביב בלילה? אני גר, אבל אני לא נמצא שם כל כך. אני בצפון. אני רואה מה קורה שם.

אם תל אביב סגורה ואנשים לא ברחוב, מה קורה בערים אחרות? מה זה אומר לך? זה אומר לך שאזרחים בתל אביב ובכל הארץ במצוקה. בטח גם אצלך, נכון? גם אצלך ביישוב אנשים במצוקה, נכון, קינלי? וילדים, אני יודעת שהקייטנה של הבת שלי ביטלו את הפעילות בחוץ. למה אני אומרת? בכל האירוע הזה, כשאזרחי ישראל במצוקה, אתם מביאים חוקים כאלה? אתם מתעקשים להעלות את חוק התקשורת, שהוא חוק שאנחנו מתנגדים לו? מה הלחץ?

אני באמת שואלת אותך, אתה שר בממשלה. אני מבין שאתם מדברים רק על דברים שהם בקונסנזוס. תגיד לי, אתה יודע כמה חוקים עולים היום? הסתכלת על הדף של הממשלה שלך? אז בוא, בוא.

אני רק אומר, זה לא רק ברמת החוקים. זה צריך להיות גם ברמת הרטוריקה. תדברו אחדות. אחדות? תראה כמה חוקים עולים היום ואני מצביעה בעדם.

אתה יודע כמה חוקים - - - זה לא צריך להיגמר רק ברמת החקיקה. רק רגע, לכל שאלה תשובה. אמרת לי: מירב, אחדות. אמרתי לך: תראה כמה חוקים הממשלה מביאה ואנחנו תומכים.

אתה יודע כמה חוקים הממשלה שלנו עשתה בניקוי שולחן?

אני אגיד לך, הרבה הרבה פחות ממה שיש לך היום.

כי אנחנו עובדים יחד. עלה שר הכלכלה, מביא רפורמה של אורנה ברביבאי, שהוא המשיך אותה. מה שטוב, בוודאי שנתמוך. אנחנו גם נצביע כאן על חוקים, בעד. אבל איך יכול להיות שבימי שגרה בפגרה מביאים חוקים בהסכמה, ובימים של מלחמה הבאתם חוקים, אתה יודע - - - מה את אומרת? אני לא מצליח

לא הבנת אותי? עוד פעם, אני מסבירה לאט.

גם אם תסבירי לאט מאוד זה לא משנה. את מה שאמרת אני מבין, שמעתי. אני לא מצליח

שגם הציבור, יש גם אורחים - - - יש דברים שאנחנו מאמינים שהם חיוניים,

מה חיוני בהטבות של עידן פלוס? מה חיוני בזה? במה זה עוזר?

כל דבר שהוא לא קשור עכשיו רק למלחמה אסור לעסוק בו? כל הפקידות במדינת ישראל צריכה לעצור? שים נקודה ותן לי לענות. בבקשה. אין לך את סדר-היום. תסתכל על רשימת החוקים, חוק הגנת הפרטיות ועוד כהנה וכהנה חוקים טובים למען אזרחי ישראל יעברו היום. מה באתי לומר? אתה מביא לכאן היום ב-01:00, עושה דיון לילי, מתי היית פה בפגרה בלילה? מתי הזמנתם מלון בלילה? מתי היה דבר כזה?

כמה שנים אתה בכנסת? מתי היה דיון ועל מה? על מה? על מפונים? על משפחות חטופים?

על הטבות של ערוץ 14 לעידן פלוס. תקשיב, זה מה שאני מנסה להסביר לך. מה ניסיתי להסביר לך? שאם בימי שגרה לא עושים, אז במלחמה אתה מביא את זה? במלחמה אתה מביא חוק כזה? ואתה אומר לי: מירב - - - יש לי שאלה אלייך. בימי שגרה את מקבלת את זה, או גם בימי שגרה צריך להביא רק דברים - - - ממש לא. לא. זה לא אותו דבר. - - - אבל תעלה את זה. סליחה, אתה הממשלה - - - בעיניים שלך כל מה שצריך להיות פה בבית, היה צריך להיות בקונסנזוס - - - וסרלאוף, עוד פעם אני מסבירה לך - - - תגיד לי, בימי שגרה אתה נוסע כל יום לצפון?

אל"ף - - - לא. אתה לא נוסע. אתה לא נוסע בכל יום לצפון. רגע, שנייה. לשאר אתה נוסע בכל יום כשאין מלחמה? אבל היא אומרת שגם בימי שגרה לא צריך להעלות חוקים שהם לא בהסכמה. חברת הכנסת בן ארי,

אני אתן לך עוד דקה. יש לי גם ככה חצי שעה ואני צמצמתי.

העובדה שחברי הכנסת יגיעו לפה היום ב-01:00, כולל שרים, בשביל חוק, הינה אני אומרת לך, שאין בו שום דחיפות, הוא לא רלוונטי, הוא לא עוזר בכלום לאזרחי ישראל, הוא רק עוזר ליציבות של הקואליציה שלכם, היא בושה וחרפה.

תודה רבה. חברת הכנסת דבי ביטון,

לרשותך חמש דקות. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, זה שבועות מתנגן לי במוח "הוא לא ידע את שמה", אבל דווקא ראש הממשלה שלנו, בנושא שמות ונשותיו, הוא בטח יודע היטב את שמן. אני רוצה לפנות אליכם, חברי הכנסת, ולהאיר לכם בזרקור על ההיבטים שבאמת מדאיגים אותנו. אנחנו שומעים באופן שיטתי את ראש הממשלה שלנו, כמעט בכל סיטואציה שצריך, חלילה, לקחת עליה אחריות: הוא לא ידע. כשהוא אומר: לא ידעתי, האם אנחנו, באמת, מאמינים שהוא לא ידע, או שמא מדובר בהתחמקות מאחריות וממנהיגות? בפרשת הצוללות נתניהו טען שלא ידע על מעורבות של בני דודיו, עסקאות המניות והמעשים הנעשים מעל ראשו. ראש ממשלה שלא מכיר כל פרט בעסקאות כאלו כשמדובר בביטחון שלנו, זה אומר דרשני. בפרשת המעונות, ראש הממשלה, כשהתגלו שיש הוצאות חריגות, שולמו מכספי ציבור, שוב הוא טען שהוא לא ידע. מישהו אחר שילם, מישהו אחר חתם. כן, בתוך המעונות שלו. ואנחנו זוכרים היטב את ההצהרות המתמשכות שלו על כך שהוא לא ידע על פגישות ומגעים של נוני מוזס, בעלי קבוצת ידיעות אחרונות, בפרשת 2000, שהעמידה אותו מול מערכת משפט. אלה הם רק חלק מהמקרים שהוא לא יודע. אני מניחה שהוא גם לא ידע שהבן שלו התפלח לכנף ציון וחזר מוושינגטון לישראל, רק כשישאלו אותו וירצו הסברים, אז הוא יגיד: לא ידעתי. אדוני ראש הממשלה, האם אתה יודע שאתה ראש ממשלה? אני מניחה שעל התואר אתה ממש יודע. אדוני ראש הממשלה, האם אתה יודע שיש מפונים, יש מלחמה, יש אזרחים שנרצחו? הרי כלום אתה לא יודע. שאלה אחת פשוטה אליך: איך אתה יכול לנהל מדינה, אזרחים, כשאתה לא יודע כמעט כלום? דברים מינימליים, דברים שיש צורך לקחת בהם אחריות ומנהיגות, אתה לא יודע? מתי אתה כן יודע? אתה יודע נהדר להגיע בשעה 20:00 כשיש דברים נפלאים, כשחוזרים חטופים. אבל, חלילה כשמישהו נרצח, כשקורה איזה אסון, אז אתה יודע, אבל אתה לא יוצא לציבור. אני רוצה לומר לך, אדוני ראש הממשלה, אני תושבת שדרות, לאורך שנים אתה לא ידעת שהחמאס התחמש. אתמול ראינו מנהרה שרכבים נכנסים בה פנימה. אבל אתה כן ידעת. אתה העברת כספים, וסביר להניח שידעת שהכספים הולכים לאיזשהו מעשה, בטח לא כדי לחזק את הרשות וכדומה.

ראש הממשלה, כשמישהו לא יודע כל כך הרבה, עומדות בפניו שתי אפשרויות: האחת, ללכת לבדיקה, אולי, חלילה, קרה איזה משהו רפואי, גם שכחה זו בעיה, דבר נוסף, אולי ללכת לטיפול בשקרים. כי די, מאסנו. הרי זה משהו שרוב הציבור יודע שזה קיים. והאופציה השלישית, פשוט לארוז את התיק ולהגיד: כשלתי, אזרחי מדינת ישראל, מגיע לכם את הטוב ביותר. אני את שלי עשיתי. הרי רווית נחת במעונות, בטיסות, בארוחות. מי כמוך, מלך מדינת ישראל. אז, בוא, נזכיר לך שיש כאן עם שסוע ועם קרוע, ואנחנו במלחמת אחים, סליחה שאני צריכה להגיד, תחת החסות שלך. ואתה יודע שזה קורה, כי מי שהוביל את המהפכה המשפטית, זה אתה וזה בגללך, ומי שעומד בבית משפט, ומביא איתו להקת מעודדים כדי להשמיץ את בית משפט, בתוך בית משפט, זה אתה. אדוני ראש הממשלה, מיצינו, מיצינו, מיצינו. שילמנו את המחיר הכי קשה. ואנחנו עכשיו בפתחו של תשעה באב. די לנו מהחורבן. אל תהרוס גם את מה שמעט, מעט, נשאר בנו. לך הביתה. הגיע הזמן.

תודה רבה. חבר הכנסת ולדימיר בליאק, לרשותך חמש דקות.

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אדוני השר, אדוני השר, האם אתה יודע מה זה BBB? אני אתן לך מספר אופציות.

האם BBB זה רמה דירוג האשראי, ביבי ביג בוס, או מסעדת המבורגרים? מה אתה אומר? אני מחכה לרגע שאני אעלה ואעשה - - - כל התשובות נכונות.

אתה יודע מה, עם כל הכבוד, זה פחות חשוב מה אתה אומר. הרבה יותר חשוב מה שר אוצר אומר. על פי האמירות של שר אוצר, התגובות שלו להורדת דירוג האשראי, והכי חשוב, המדיניות הכלכלית שלו, ככל שניתן לקרוא לזה מדיניות כלכלית, על פי כל אלה, אני יכול להניח, אדוני השר, כי אם הייתי אומר עכשיו לשר אוצר כי איגרות החוב שלנו, של מדינת ישראל, נסחרות היום ב-BBB, הוא היה הולך לחפש אותם במסעדת המבורגרים. אני רוצה לבקש קודם כול סליחה מקהילת הטבעונים במדינת ישראל, אבל בואו נדבר ברצינות. זה איכשהו עבר מתחת לרדאר, אבל נגיד בנק ישראל פרופ' אמיר ירון כבר לפני ארבעה חודשים התייחס במהלך פרסום הדוח השנתי של הבנק לדירוג האשראי והבהיר כי כבר היום ישראל מתומחרת בעולם לפי דירוג האשראי של BBB, שזה כמובן הרבה פחות מעודד ומבטיח מההמבורגרים בעלי אותו שם. אבל מה המשמעות?

דירוג האשראי של ישראל מתייחס ליכולת של המדינה לעמוד בהחזרי חובות שהיא מגייסת. רוצה לומר, ככל שדירוג האשראי יותר גבוה, אדוני שר אוצר, ככה הסיכונים נמוכים יותר וניתן לגייס כסף בעולם במחיר נמוך יותר. מאז הקמת הממשלה הזאת, ודאי מאז פרוץ המלחמה, פרמיית הסיכון של ישראל קפצה בצורה משמעותית. גם מודי'ס וגם S&P כבר הפחיתו בדרגה אחת את הדירוג, אבל עדיין ישראל נהנית, באופן יחסי כמובן, מדירוג גבוה, בזכות הממשלות הקודמות, כמובן. לעומת זאת, בשוק עצמו המצב לגמרי שונה, ולגמרי עגום. כאשר מדינת ישראל מגייסת היום כסף בחו"ל, והיא מגייסת בסך הכול מאות מיליארדי שקלים בשנה, היא נאלצת לשלם ריבית שהיא דומה למדינות כמו הונגריה, מקסיקו ופרו. וכשאני אומר "המדינה נאלצת", אני מתכוון אליכם, אזרחי מדינת ישראל. אזרחי ישראל בשנים הקרובות ישלמו על חשבון החוב הלאומי עשרות מיליארדי שקלים יותר כמחיר על המדיניות המופקרת והכושלת של שר האוצר, ושל כל הממשלה, כמובן. ואני אומר לכם, לפחות במקרה של מודי'ס היה אפשר למנוע את הורדת דירוג האשראי, אם רק ממשלת ישראל, ממשלת נתניהו וסמוטריץ', הייתה מקצצת באופן משמעותי בכספים הקואליציוניים הפוליטיים וסוגרת בין 10 ל-12 משרדים מיותרים. אבל זה לא קרה, ובשנים הקרובות במקום להשקיע,

בחינוך, בבריאות, בתשתיות תחבורה, ברווחה, הכסף ילך לתשלום חובות, כמורשת בצלאל סמוטריץ' וכלכלת בעזרת השם שלו. ואם לא נחליף אותו בהקדם, ואת כל הממשלה הזאת,

לא תישאר כאן, לא כלכלה ולא מדינה. תודה רבה. תודה רבה. חבר הכנסת נאור שירי, מוותר, חברת הכנסת שלי טל מירון,

אם כך, אנחנו עוברים לקבוצת המחנה הממלכתי. האם נמצא מי מחברי הכנסת? אם כך, נעבור הלאה. קבוצת ישראל ביתנו. חבר הכנסת עודד פורר, מבקש לנמק? בבקשה, מוותר.

בבקשה. מנסה לפלס את דרכו. לרשותך חמש דקות.

תודה. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אדוני השר, אדוני השר, אני שמח, דווקא, שאתה נמצא כאן, גם כי אני יודע את עמדותיך בעניין השירות הצבאי וגם כי אני גם יודע עד כמה אתה רואה את לימוד התורה כערך חשוב. לא שמעתי את שרי הממשלה מגנים בתוקף את ההשתוללות שקורית מחוץ לבסיס קליטה ומיון ואת העובדה שציבור שמגיע להתגייס בהתאם לצווים ששלחו לו, אם כבר מגיע מישהו, חוטף מכות, נאצות, המשטרה מותקפת שם, כל האירוע הזה הוא אירוע מטורלל, שלא יכול לקרות במדינה מתוקנת, קל וחומר לא יכול לקרות במדינה שנמצאת במלחמה, וזקוקה לכל חייל וחיילת. זה לא נתפס. והממשלה, שהיא זאת ששולחת את החיילים שלנו לקרב, לא מגינה על אלה שבאים להתגייס. אני אומר לך, אדוני השר, תהיה אתה נקודת האור בממשלה הזו, החשוכה, שאף אחד ממנה לא מסוגל להתייצב אל מול האספסוף הזה, ולהגיד: זה לא יקרה. מה זה קשור לדעות פוליטיות? מה זה קשור בכלל לוויכוחים הפוליטיים שיש בינינו? נראה לכם שבמדינת ישראל, בזמן שאנחנו מאוימים מכל הגזרות, כשבאים אזרחים להתגייס הם יחטפו מכות, יאיימו עליהם, יקללו אותם, יירקו עליהם? נשמע לכם הגיוני? ואף שר בממשלה לא יקום ויגיד: לא יהיה דבר כזה? אני הייתי מצפה עוד יותר מהשרים מהמגזר החרדי, אבל אתה יודע, לא שומעים אותם. אבל אני מצפה ממך, שמגיע ממגזר של תורה ועבודה, שמגיע ממגזר של גם שירות צבאי וגם לימודי תורה, להגיד: זה לא יהיה. זה פשוט לא מתקבל על הדעת, לא במקומותינו. ולגנות את זה בכל תוקף ולצאת כנגד כל מנהיג שמסרב לגנות את זה. יש לכם אחריות. יש אחריות למנהיגי הציבור החרדי. יש אחריות לחברי הכנסת החרדים שיושבים כאן לגנות את התופעה הבזויה הזאת כשבאים ללשכת הגיוס להתגייס. זו תופעה בזויה בימי שגרה, מה נגיד בימי מלחמה? עד כאן לעניין הזה. עכשיו לעניין אחר שאולי גם אז אני חושב שכדאי וטוב שאתה פה, השר וסרלאוף, שר הנגב והגליל.

זה שהגליל כבר מפונה במשך עשרה חודשים זאת מציאות בלתי נתפסת, אבל העובדה שמדינת ישראל כולה יושבת בחרדה קיומית, בחיבוק ידיים, וממתינה שיתקפו אותה, האויב שלנו הודיע לנו: דעו לכם, אני אתקוף אתכם. ואנחנו לוקחים את האיום שלו ברצינות. אין לנו יכולת התקפה? אין לנו יכולת יוזמה? אני אומר לך, העובדה שאנחנו ממתינים וממתינים וממתינים היא לא מתקבלת על הדעת. זו תפיסת עולם בזויה, ששייכת לקונספציה של 6 באוקטובר. ואני אומר את זה מתוך נקודה, וגם אותה חשוב לי להבהיר: כולנו מאוחדים בעניין הזה מאחורי צה"ל וגם מאחורי הממשלה הזאת כדי לעשות את מה שצריך כדי להגן על מדינת ישראל. תהיה לכם את כל התמיכה, מכל הסיעות, בעניין הזה. אין פה שאלה בכלל.

הקול הזה, חשוב שיישמע בתוך הממשלה, או לפחות לשנות קצת את הכיוון של הממשלה, ממדיניות תגובה למדיניות יוזמה. תפקידה של ההנהגה הזו, כדי לשקם את ההרתעה שנשחקה פה עד דק בשנה וחצי האחרונות, כדי להחזיר למדינת ישראל את מעמדה, זה להחזיר את היוזמה. אנחנו צריכים ליזום. לא להגיב כל הזמן. ובהמתנה הזאת אנחנו לוקחים את השאריות שנשארו עוד מההרתעה הישראלית ושוחקים את זה עד דק. והייתה פעולה מרהיבה של כוחות הביטחון, גם בסיכול הממוקד שהיה בלבנון, אני גם רוצה לברך, אני לא יודע מי עשה את הסיכול בטהרן, אבל בוודאי העולם הרבה יותר טוב אחרי שעשו את זה. אבל זה לא נגמר בזה, אדוני השר. צריך להמשיך ולהמשיך ולהמשיך, את הטרור הזה לקצור עד דק, בכל עת, כל הזמן, ולא להמתין כל פעם לתגובה על תגובה על תגובה.

חבר הכנסת חמד עמאר, בבקשה, לרשותך חמש דקות. אדוני היושב-ראש, כבוד השר, חבריי חברי הכנסת, אסון טרגי,

פקד את המדינה, את כל העדה הדרוזית, את תושבי מג'דל שמס. 12 ילדים נרצחו. 39 ילדים נפצעו. קודם כול אני רוצה לשלוח את תנחומיי למשפחות ולאחל החלמה מהירה לאותם פצועים שנמצאים עדיין, חלקם, בבתי חולים. ג'יפארא אבראהים,

איימן פח'ר אל-דין,

מילאר מועדאד אל-שעאר,

פיניס אדהם ספדי, בת 12, נאג'י טאהר חלבי, בן 11, איזיל נשאת איוב, בת 12, יזן נאיף אבו סאלח, בן 12, ג'וני וודיע אבראהים, בן 12, אמיר רביע אבו סאלח, בן 16, פג'ר ליית' אבו סאלח, בן 16, חאזם אכרם אבו סאלח, בן 15,

פאח'ר סעב, בן 15. האסון היה כל כך קשה, הכעס היה גדול. אני ביקרתי שם באותו לילה, נשארתי עד הבוקר ולמוחרת ליוויתי את הארונות לבית הקברות.

את העמידה של היישוב. כל היישוב התגייס והיה ביחד באסון הנורא זה. עזרו למשפחות, עזרו לכל מי שהגיע לשם,

אסון כזה הוא אסון על כל מדינת ישראל. לכן אני אומר לכם, חברי הכנסת, לפעמים אתה מסתכל ומנסה לחשוב איך אנחנו כמדינה מגיעים למצב כזה. ביום כזה, לדוגמה, הכנסת מתכנסת לחוקק חוקים בזמן פגרה, אנחנו אמרנו שאנחנו נגד פגרה, אבל בזמן פגרה, בזמן המתנה, ואני עוד אדבר על ההמתנה הזאת, אבל לא בנאום הזה וחוקים שנויים במחלוקת. במקום שבשעות קשות כאלה שהמדינה עוברת נהיה מדינה מאוחדת, נחשוב על טובת האזרח, טובת המדינה. אנחנו לפעמים חושבים על טובתנו האישית ועל טובת הממשלה ואיך תשרוד הממשלה, ולא מסתכלים על טובת כלל הציבור. לכן אני אומר ופונה, ויש רק שר אחד כאן,

גם לראש הממשלה. אנחנו אמרנו את זה כישראל ביתנו, כל החלטה צבאית שתתקבל אנחנו מאחוריה, ונעמוד לצד הממשלה. אבל גם הממשלה, בשעות כאלה, צריכה לעמוד לצד האזרח,

במדינת ישראל.

תודה לחבר הכנסת חמד עמאר. להצעה הזו הוגשו בקשות רשות דיבור. חברי הכנסת מטעם סיעת העבודה: מירב מיכאלי, אינה נוכחת. חברת הכנסת נעמה לזימי, בבקשה.

היום בן חמש. איזו מציאות זאת שילד צריך לציין את יום הולדתו בשבי ארגון הטרור הרצחני ביותר שידע עם ישראל? אריאל ביבס אוהב גיבורי-על, אוהב את באטמן. גם הבן שלי אוהב גיבורי-על. אבל איזה גיבור-על יציל אותו? אין גיבורי-על, יש מדינה.

צריכה להציל אותו, את אריאל ביבס, את האח התינוק שלו כפיר, את אימא שלו שירי ואת אבא שלו ירדן, כי בחיים האמיתיים אין גיבורי-על, יש מדינה שלוקחת אחריות על אזרחיה ויודעת שאסור להפקיר את האחים והאחיות שלנו בשבי. אסור היה להפקיר אותם להיחטף על ידי ארגון הטרור המרצח חמאס, אבל אסור להפקיר אותם שוב ושוב בכל יום מחדש. במדינה מתפקדת הצלת חיים והשבת ילדים ארצה הן הדבר הכי מוסרי, ציוני, יהודי וחומל שאפשר לעשות, ואין ערך שיכול לעמוד מעל לערך הזה. אבל הממשלה הזאת שכחה את תפקידה. לממשלה הזאת לא אכפת שילד, ילד רך, טהור ותמים, שאוהב גיבורי-על, הופקר על ידה, שהוא מציין היום חמש שנים יום הולדת בשבי כשאח שלו, כפיר, לא זכה לשנה בחופש וציין שנה בשבי. איזו מדינה אנחנו, אם אנחנו לא מצילים אותם? מה יהיה עלינו כשהם שם? מדינת הלאום לעם היהודי צריכה לזכור את המצווה הגדולה ביותר ביהדות, פדיון שבויים. אריאל, אנחנו זוכרים אותך כאן, ואנחנו מבקשים סליחה. אני מבקשת סליחה שלא עשינו מספיק, שלא זעקנו מספיק, שאתה עדיין לא כאן. ילד, ריבונו של עולם ילד בשבי מציין יום הולדת. איזו מדינה, איזה ממשלה ואיזו גבורה יש כשהוא שם? תחזירו אותם. שום דבר לא שווה יותר מהחיים של האחים והאחיות שלנו. הסיפור הישראלי הוא שכל ישראל ערבים זה לזה. זה הסיפור, זה הכוח שלנו כאומה, כחברה וכמדינה. זה מה שמחזיק אותנו, זה מה שיחזיק אותנו. מי שבוחר בערכים אחרים הוא מפורר את המדינה, כי הלב שלנו לעולם לא יהיה שלם כשאנחנו מפקירים אותם שם. אריאל ביבס, רק בן חמש, נמצא כבר קרוב לעשרה חודשים בשבי החמאס. אין שום דבר שמצדיק את זה. אין שום מחיר ששווה את זה. תקבלו כבר עסקה. תחזירו לנו את האוויר. תחזירו אותם לכאן. אני מאחלת שנראה כאן את כל משפחת ביבס, שירי, ירדן, אריאל וכפיר, ואת כל 115 החטופים והחטופות. זו הערבות ההדדית. זאת אחדות. זאת התקומה. תודה רבה. תודה רבה לחברת הכנסת נעמה לזימי. חברת הכנסת אפרת רייטן מרום.

כי הרשימה - - - אלה בקשות לרשות דיבור. הבאים ברשימה הם חברי הכנסת איימן עודה,

עאידה תומא סלימאן, עופר כסיף ויוסף עטאונה. זו רשימת הדוברים שביקשו לדבר ברשות דיבור. לא שמעת את שמך, אז - - - אני דיברתי כבר, אבל זה לא מעודכן פה. בקשות רשות הדיבור, הן לא מעודכנות כי זה בפונטש-בננה, בדף הזה. חמש דקות, בבקשה. תודה רבה, אדוני היו"ר. באמת אני מסתכלת עליכם ושואלת: באיזה קטע אתם הולכים בשעה 01:00 לפתוח את המליאה שוב בשביל להעביר את החוק של קרעי וקלנר לתת הטבות לערוצי תקשורת? באיזה עולם אתם חיים? ברור שלא בעולם שלנו. אולי אתם מנותקים מהחדשות, אולי אתם לא רואים את הערוצים הנכונים, אולי ערוצים שלא משקפים לכם את המציאות, והאמת היא שזה יכול להסביר הרבה מאוד דברים, גם איך הגענו עד הלום ולמה אתם עדיין באיזו תחושה של ניצחון מוחלט. חמש שנים מאז שאריאל ביבס נולד, ואי-אפשר לדעת בכלל אם צריך לציין לו היום הולדת, לחגוג לו יום הולדת. אנחנו לא יודעים מה מצבו. לא יודעים מה מצבו של אחיו הקטן ושל אימו ואביו ושל עוד למעלה מ-110 חטופים וחטופות. אבל אתם רוצים לפתוח את המליאה בשעה 01:00 לא בשביל הלוחמים שלנו, שאתם כל כך מגינים עליהם, גם לא בשביל אנשי המילואים, גם לא בשביל אנשי הצפון, גם לא בשביל אנשי הדרום וגם לא בשביל האינטרסים של מדינת ישראל, שמתמודדת עכשיו ברגעיה הקשים ביותר, הגורליים ביותר, מאז שנוסדה. שום דבר מהדברים האלה לא גרם לכם לפתוח את המליאה בשעה 01:00 ולעשות חקיקה ולקדם אותה עבור אזרחי מדינת ישראל,

חקיקה וחוקים לטובתכם האישית, מנותקים והזויים, כדי לשמר פה קואליציה. זה דבר בלתי נסבל. זה דבר שהוא לא הגיוני, מקומם, ויותר מזה, זה פשוט נגד מדינת ישראל. תודו בזה. אתם לא משרתים את מדינת ישראל, אתם משרתים גחמות פוליטיות ושום דבר מעבר לזה. החשש שסמוטריץ' יעזוב, שבן גביר, שרב עם ש"ס, שש"ס שרבה איתכם, בואו נראה איך אפשר לשמר את הקואליציה הזאת שלא תתפרק. אנחנו מחזיקים אותה באיזה מין דבק של שרידות פוליטית של הכיסאות. זה לא שהיכולות שלכם, שההצלחות שלכם, הוכיחו שאתם יודעים לנהל. הכישלון הוא שלכם מאל"ף ועד תי"ו. לפני 7 באוקטובר המדיניות נכשלה, ב-7 באוקטובר הפקרתם את מדינת ישראל, ומאז אין לכם מענה ברור: לא למדיניות הביטחונית של מדינת ישראל, הבין-לאומית, האזרחית, הכלכלית, וברור לחלוטין שכל הצעדים שאתם עושים פוגעים בלכידות שעוד נותרה בעם שלנו, בחוסן הלאומי, שהוא אולי הדבק האמיתי, הוא אותו קסם ששומר עלינו מפני אויבינו. גם בזה אתם היום מחבלים בצורה כזו שפוגעת שוב באינטרסים הקיומיים של מדינת ישראל. נראה אתכם שיש לכם אומץ. תקראו מהלב את הטקסטים הכואבים האישיים של כל אותם האנשים שכתבו טקסטים מהלב. אנשים שהמשפחות שלהם נרצחו, שנחטפו, אנשי ביטחון, אנשים שהיו חברים שלכם עד רגע אחד, עד לפני 7 באוקטובר אבל התפכחו ואיגדו את כל הכתבים שלהם לספר כואב וקשה. ספר שמאוד קשה לקרוא אותו, בשם "מר הפקרה". נראה אתכם, שיהיה לכם אומץ לקרוא את הטקסטים הקשים האלה שנאמרים שם, אולי משהו יזוז בכם, אולי איזה נים בלב. למרות שלא בטוח, אתם לא מראים שיש דבר כזה אצלכם. אנחנו נהיה כאן, כולל היום בערב ובלילה ולמרות ההתרעות הביטחוניות שאנחנו שומעים בימים האחרונים, לא נזוז מכאן כדי להיאבק בחקיקה הבלתי-הגיונית שאתם רוצים להעביר. במקומכם, וכדי לא לבזות את עצמכם, הייתי מורידה ומסירה, כדי לראות את הציבור. מסירה את החקיקה שלא רלוונטית ומשאירה על סדר-היום אך ורק חוקים למען מדינת ישראל, למען הצבא ולמען אזרחיה כולם. תודה רבה לחברת הכנסת אפרת רייטן מרום. חבר הכנסת אחמד טיבי, בבקשה. חמש דקות. תודה רבה.

חבר הכנסת בליאק וכל חברי הכנסת. מי אמר בימים האחרונים, הוא נציג של מפלגה כאן בכנסת בקואליציה: לא כל מה שעשו הנאצים היה רע? בכיר במפלגת קואליציה. הציוץ המלא הוא כך: "לא כל מה שעשו הנאצים היה רע, הצוענים היו ועדיין מהווים בעיה רצינית מאוד באירופה, ביתר שאת בבלקן ובמיוחד ברומניה, וזה בלשון המעטה". אמר את זה מישהו בשם אורי קאשה מעוצמה יהודית. הוא ראש מחלקת הדת באוניברסיטה שלהם. יש להם אוניברסיטה? באוניברסיטה הפתוחה, כאילו, הוא נציג האקדמיה שם. עכשיו הבחור הזה לא זומן לחקירה למרות שמדובר בעבירה ברורה על חוק הנאצים, שמונע הזדהות או תמיכה. אבל מי כן הוזמן לחקירה? אני זוכר שבנובמבר, נדמה לי, צעירה ערבייה סטודנטית העלתה סטטוס או פוסט על שקשוקה, המאכל הפלסטיני המוכר. היא גם נעצרה והובאה לבית המשפט. מי גם כן נעצר ונגרר? המפגינים מול הבית של חבר כנסת אדלשטיין, שישבו ולא השמיעו קולות. לא הרעישו. אתה כזה שקרן. בדקתי, בדקתי.

אף אחד מהקואליציה לא רשם את זה. תתבייש, שקרן, נאלח, על דוכן המליאה.

חברת הכנסת גוטליב, תודה. מזל שבדקתי. אני מציע לך להגיש תלונה לוועדת האתיקה.

מישהו מהקואליציה. אמר. אבל לא להפריע לנאומו.

לא מתלוננת. שקרן נאלח.

חבר הכנסת גוטליב, תודה. שקרן היית ונשארת. אני אחזור על מה

ולכן, תראו איך הם מגינים על מי שמדבר בעד הנאצים.

השתגעו. למה הם צועקים? אני מצטט פעיל בעוצמה יהודית. איך הוא יכול להגיד

מלאו 80 שנה בדיוק להתפרצות משטרת ה"סדר" הנאצית למחבואן של משפחות פרנק, ון-פלס ופריץ פפר באמסטרדם ושילוחם בסופו של דבר למחנות המוות. זה היה המשטר

גם הוא, בלב המאפליה של עולם המבוגרים, בחר להאמין באדם, בטוב ליבו ובאידיאל השלום. מאידך, כפי שאמר חברי חבר הכנסת טיבי קודם, דווקא השבוע נחשפנו לאדם בשם אורי קאשה, יושב-ראש תא הסטודנטים של עוצמה יהודית באוניברסיטה הפתוחה,

כפי שנאמר קודם, ואני מצטט מילה במילה: "לא כל מה שעשו הנאצים היה רע. הצוענים היו ועדיין מהווים בעיה רצינית מאוד באירופה, וזה בלשון המעטה". כך הגיב בציוץ לעיתונאי דב גיל-הר, שכתב לזכר אירוע זיכרון לשואת הצוענים שערכה הקהילה היהודית בגרמניה. עד עתה לא נשמע גינוי מצד אותה מפלגה, המתיימרת לדבר בשם היהדות אך מחללת את שמה לשם שמיים בביבי כהנאוּת חשוכה. כל שכן שעד עתה המשטרה לא פשטה על דירתו של האדם הנאלח הזה בחשד להסתה לגזענות והבעת תמיכה במשטר הנאצי. הוא לא ישב בגינה הציבורית בהרצליה פיתוח ולא הפגין למען השלום באום אל פחם, אז למה שיעצרו אותו? וכמובן שהממשלה והעומד בראשה גם לא ראו לנכון להוציא על זה אפילו רבע מילה. למען ילדי מג'דל שמס, למען ילדי בארי וקריית שמונה, למען ילדי דיר אל-בלח וחאן יונס, למען הילדים ובני האנוש בכלל, ולזכרה של אנה פרנק, נמשיך להאמין בטוב האדם ולדרוש שלום. כי, כפי שאמר נלסון מנדלה, "אנשים לומדים לשנוא, ואם ניתן ללמדם זאת, ניתן ללמדם לאהוב, כי האהבה קרובה יותר לליבו של האדם מאשר ניגודה".

תודה רבה לחבר הכנסת עופר כסיף. חבר הכנסת יוסף עטאונה, אתה רוצה לדבר?

אנחנו סיימנו עם בקשות רשות דיבור. מי אמור לסכם לפני ההצבעה? מישהו מהממשלה? מי הציג את החוק? אם אין לנו סיכום אז אנחנו פשוט עוד מעט נעבור להצבעות. חבר הכנסת כץ, מי מסכם?

לא צריך.

אם כך, אנחנו נעבור פה לכל ההצבעות. אני מבין שחלק מההסתייגויות הוסרו. רבותיי, נא לשבת במקומות, אנחנו נעבור להצבעות. אנחנו נעבור סעיף-סעיף. אני מבין שההסתייגות לפני סעיף 1 הוסרה, נכון?

קבוצת סיעת יש עתיד, חברי הכנסת של יש עתיד לא נמצאים באולם, אז אנחנו נסיר את ההסתייגות של יש עתיד, קבוצת סיעת המחנה הממלכתי, לא נמצאים, נסיר גם את זה, קבוצת סיעת ישראל ביתנו, נסיר גם את ההסתייגויות האלה. אז אין לנו עוד יותר הסתייגויות. כל ההסתייגויות הוסרו. אז אנחנו נצביע בקריאה שנייה, כנוסח הוועדה, הצבעה. סעיפים 1 77 נתקבלו. בעד, 19, אפס מתנגדים. אני קובע כי ההצעה הזאת, כנוסח הוועדה, עברה בקריאה השנייה. כעת אנחנו נעבור להצבעה בקריאה השלישית על הצעת חוק הגנת הפרטיות (תיקון מס' 13), התשפ"ד 2024. הצבעה. חוק הגנת הפרטיות (תיקון מס' 13), התשפ"ד

בעד, 20, אפס מתנגדים. אני קובע כי הצעת חוק הגנת הפרטיות (תיקון מס' 13), התשפ"ד 2024, התקבלה בקריאות השנייה והשלישית ותיכנס לספר החוקים. אתה היית יכול לסכם את זה לפני כן, אבל אני אאפשר לך.

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, רציתי רק להגיד תודה רבה גם לחברי הכנסת שתמכו וגם לכל מי שסייע להגיע ליום הזה. את התודות אמרתי כבר באריכות, ואני רק אגיד דבר אחד. אני חושב שהיום הרשות להגנת הפרטיות זוכה לעצמאות שכתובה גם בחוק, גם בתוספת לחוק, והדבר הזה בעיניי יחזק מאוד את הזכות לפרטיות ואת מעמד הרשות להגנת הפרטיות. החוק הזה יניח את מדינת ישראל על המסלול באמת לחוק פרטיות מודרני, טוב ונכון, ולרשות להגנת פרטיות עצמאית, חזקה ויעילה. תודה רבה לכולם. תודה רבה לחבר הכנסת שמחה רוטמן. כעת אנחנו נעבור לנושא הבא על סדר-היום. חבר הכנסת אשר, אתה אמור עכשיו לעלות להציג. תנו לי רק להציג את החוק. הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 154, הוראת שעה), התשפ"ד 2024, לקריאה השנייה והשלישית. אני מזמין את יושב-ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה חבר הכנסת יעקב אשר להציג את הצעת החוק.

מכובדי היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני מתכבד להביא בפניכם לקריאה השנייה והשלישית את הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 154, הוראת שעה), התשפ"ד 2024, שיזמה הממשלה. בהצעת חוק זו מוצע לבצע תיקון לפרק השלישי לחוק, העוסק במכוני בקרה שמופקדים על ביצוע בקרת תוכן ובקרת ביצוע להיתרי בנייה. התיקון נוגע לחובת העסקת בקר מורשה מטעם השר להגנת הסביבה או עובד מעובדי משרדו, הנדרש במכון בקרה ומהווה תנאי למתן רישיון למכון בקרה לפי החוק. בוחני בקרה זה דבר שהחל במדינת ישראל בשנים האחרונות, שכל מטרתו הוא לעשות את כל הבקרה הנדרשת על כל מרכיבי ההיתרים למיניהם, על כל הדברים מסביב,

שבאמת הדברים נבדקים כמו שצריך, והם בעצם גם נכנסים בנעליה של הרשות שהייתה אמורה לעשות את זה, ובגלל מחסור בכוח אדם ואולי התייחסות פחות נכונה לעניין זה לא נעשה, ואנחנו כאן מביאים תיקונים לחקיקה הזאת. בהתאם להסדר החוקי הקיים, מכון בקרה אמור להעסיק ארבעה בקרים מורשים מטעם משרד הבריאות, שעוברים את ההכשרות ואת ההרשאות מטעם משרד הבריאות, הגנת הסביבה, רשות הכבאות ופיקוד העורף, ובקרים מורשים אלה יחליפו את המשרדים הללו במתן אישור או בהתייעצות נדרשת לפי החוק לגבי היתר הבנייה הנבדק במכון הבקרה. במסגרת קידום תיקון לתקנות התכנון והבנייה בעניין מכוני הבקרה, שנועד להסדיר את תוספתם של סוגי בקשות להיתרים שבהם יידרש אישור מכון בקרה, מעבר למחויב כיום, ולאחר בחינה מעמיקה של הנושא וניתוח הנתונים מניסיון שהצטבר, נמצא כי הדרישה בחוק להעסקה של בקר מורשה בתחום הגנת הסביבה אינה צפויה לייעל את תהליך הרישוי אלא להפך, היא עלולה להכביד עליו ביחס למצב הקיים כיום. נמצא כי עיקר מעורבות המשרד להגנת הסביבה בהליך הרישוי היא רק יותר בחלק של המידע להיתר באמצעות מסירת המידע וההנחיות הרלוונטיות, ואילו בשלב בקרת התכן לא נדרשים התייעצות או אישור מטעם המשרד להגנת הסביבה, למעט במקרים חריגים אלו. ולכן אנחנו ייתרנו את התהליך הזה. מאחר שגם לאחר ההרחבה הצפויה של פעילות מכוני הבקרה, בקשות להיתרים בתחום התעשייה עדיין אינן נכללות בבקשות להיתרים שבהן חובה לפעול באמצעות מכון בקרה, ומאחר שנמצא,

כי בהתייחס לבקשות להיתרים שאינן לשימושי תעשייה לא נדרש בקר מומחה מתחום הגנת הסביבה, מוצע לתקן את החוק כך ששר הפנים יהיה רשאי לתת לגוף רישיון להפעיל ולשמש מכון בקרה אף שלא פועל בשירותו בקר מורשה הגנת הסביבה. זאת, בהוראת שעה לתקופה של שנה וחצי, כשלב ביניים זמני, ועד לגיבוש הסדר קבוע, אם יידרש, לגבי בקר מורשה בתחום זה. עוד מוצע שבקרי מכון הבקרה הרגילים יבדקו את ההיבטים הסביבתיים הדורשים בקרת תכן ובקרת ביצוע שנקבעו במידע להיתר על ידי המשרד להגנת הסביבה, ובדיקתם תחליף את האישור או ההתייעצות הקבועים בחוק עם המשרד. מוצע שתחילתה של הצעת החוק תהיה ביום 1 ביולי 2024, שבו פקעה הוראה דומה קודמת, וזאת לאחר שנמצא שאין פגיעה צפויה כלשהי בהחלת ההסדר. כמו כן מוצע לתת לשר הפנים את הסמכות להאריך את התקופה של הוראת השעה בתקופה או בתקופות נוספות שלא יעלו על שנה אחת כל תקופה, ובלבד שסך כל תקופות ההארכה לא יעלו על שנתיים. מוצע כי סמכות זו של השר תהיה בנוגע לכל סוגי הבקשות להיתר או בנוגע לחלקם, באופן שיאפשר הפעלת שיקול דעת לנוכח ממצאי הבחינה שתושלם בעניין כל הנוגע לצורך בבקר מורשה הגנת הסביבה ובנוגע לבקשות להיתרים בתחום התעשייה. אני רוצה לומר, אדוני היושב-ראש, שאנחנו בעצם הוספנו, ובעצם כל המהות של מכוני בקרה זה משהו כמו One Stop Center, שנותן בעצם בדיקה במכון אחד, בצורה מסודרת, של כל ההיבטים הללו, כמובן על ידי אנשים מורשים, מבלי שיצטרכו לרוץ ממשרד למשרד. זה דבר שיכול בהחלט להקל את הליכי הבנייה, שאנחנו רוצים מאוד להקל בהם. במסגרת הדיונים פעלה הוועדה הן במסגרת החוק והן במסגרת דברים שנמצאים והגיעו ומטופלים במועצה הארצית לתכנון ולבנייה, שמופעלת על ידי מטה התכנון ומינהל התכנון, ושם הוועדה גרמה לכך והרחיבה משמעותית על ידי תקנות לגבי סוגי המבנים, הוספנו על המבנים שהיו קיימים עד כה גם מבני ציבור, גם מבנים לא כמו שהיה עד היום, ארבע קומות, העברנו את זה גם לאפשרות של 13 קומות, מבני מסחר ואחסנה. הוספנו שתי פעימות של הגדלה בהמשך כדי שהדבר הזה ירוץ, וכמו כן טיפלנו ועדכנו את האגרות למבנים הקיימים וכן תיקנו את האגרות לגבי ההמשך, כדי שהמהלך הזה יצליח. מכוני הבקרה היו בישיבות הללו, והתוצאות של הדבר הזה, מבחינתי, הן מצוינות. הן ייתנו גם ביטחון בבנייה, סוג הבנייה, איכות הבנייה וההתייחסות לכל ההיבטים השונים, וגם הליך של One Stop Center, שהוא חשוב מאוד בדברים כאלה כדי למנוע ביורוקרטיה מיותרת. להצעת החוק הוגשו הסתייגויות ואני מבקש מהכנסת לדחותן ולאשר את הצעת החוק בנוסח המוצע על ידי הוועדה.

תודה רבה לחבר הכנסת יעקב אשר.

להצעת החוק הוגשו הסתייגויות של סיעות, יש עתיד, קבוצת יש עתיד לא נמצאים באולם, קבוצת ישראל ביתנו, לא רלוונטי כרגע, קבוצת הימין הממלכתי גם לא נמצאים באולם. להצעת החוק לא הוגשו בקשות דיבור. אז אנחנו פשוט נעבור להצבעה. אם אין נציגים של הסיעות שהגישו הסתייגויות אז אנחנו בוודאי נסיר אותן מסדר-היום. ואנחנו נעבור בעצם להצבעה. מי שרוצה להצביע, נא לשבת במקומות שלכם. אנחנו נעבור להצבעה על הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 154, הוראת שעה), התשפ"ד 2024, בקריאה שנייה,

סעיפים

בעד, 11, אפס מתנגדים. אני קובע כי ההצעה עברה בקריאה השנייה, כנוסח הוועדה. כעת אנחנו נעבור להצבעה בקריאה השלישית על הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 154, הוראת שעה), התשפ"ד 2024, כנוסח הוועדה. קריאה שלישית, הצבעה. חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 154,

התשפ"ד 2024,

בעד, 11, אפס מתנגדים. אני קובע כי הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 154, הוראת שעה), התשפ"ד 2024, התקבלה בקריאה השנייה והשלישית ותיכנס לספר החוקים.

הבא על סדר-היום, הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 155), התשפ"ד 2024, לקריאה שנייה ושלישית.

מכובדי היושב-ראש, כדי לקצר תהליכים, את התודות אני אגיד בסוף, על שני החוקים. זה אותו צוות מנצח, ברוך השם. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני מתכבד להביא בפניכם לקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק התכנון והבנייה, תיקון מס' 155, ולא 154 כמו שהיה החוק הקודם, אדוני היושב-ראש, שיזמה הממשלה. ההסדר שבהצעת החוק הונח על שולחן הכנסת לראשונה בהצעת חוק התוכנית הכלכלית, חוק ההסדרים, תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית ל-2023 ו-2024. חלק זה פוצל מהצעת חוק ההסדרים, והוועדה בראשותי חזרה לדון בו כדי להכינו לקריאה השנייה והשלישית. הצעת החוק שיזמה הממשלה מבוססת על הוראת שעה שפקעה בחודש פברואר 2023, אשר אפשרה הגדלה של היצע הדיור בדרך של פיצול דירות בבניינים צמודי קרקע. הצעת החוק הנוכחית מאפשרת לבצע את הפיצול בדרך של בקשת הקלה בשני מסלולים שניתן לשלב ביניהם. המסלול הראשון מאפשר תוספת של יחידת דיור אחת לכל יחידת דיור צמודת קרקע בדרך של פיצול יחידת הדיור הקיימת לשתי יחידות נפרדות, וזאת ללא הוספת שטח בנייה נוסף על השטח הבנוי הקיים. במסלול הזה מוצע כי הוועדה המקומית תחויב לאשר את הבקשה להקלה, אלא אם כן הוכח, לפי חוות דעת מהנדס הוועדה, כי התשתיות הקיימות אינן נותנות מענה לצרכים הנובעים מהוספת יחידת דיור נוספת. הוועדה המקומית רשאית שלא לאשר את הבקשה להקלה אם הוגשה התנגדות והיא מצאה כי יש באישור הבקשה כדי לגרום לפגיעה בלתי סבירה במגיש ההתנגדות. המסלול השני מאפשר להוסיף ליחידה קיימת יחידת דיור נוספת באמצעות תוספת שטח על השטח הקיים ופיצולו, תוספת שטח של עד 45 מ"ר. מרחב שיקול הדעת של הוועדה המקומית באישור בקשה להקלה הכוללת תוספת שטח כאמור הוא רחב יותר, והיא רשאית לאשר את הבקשה, אלא אם הוכח לה לפי חוות דעת מהנדס הוועדה כי התשתיות הקיימות אינן נותנות מענה לצרכים הנובעים מהוספת יחידת דיור נוספת. שיקול הדעת של הוועדה במקרה זה דומה לזה הנתון לה בשאר סוגי ההקלות, ובכלל זה בכל הנוגע לשקילת ההתנגדויות שהוגשו לבקשת ההקלה לפי סעיף 149 לחוק. הצעת החוק, אדוני היושב-ראש, קובעת תנאים נוספים לעניין מתן ההקלה, הדומים בעיקרם לאלה שהיו קבועים בהוראת השעה שפקעה ב-2023: סמכות הוועדה המקומית לקבוע את מספר יחידות הדיור המרבי שהיא תאפשר להוסיף בשני המסלולים וקביעה כי היא לא תוכל לקבוע מספר נמוך מ-20% ממספר יחידות הדיור צמודות הקרקע שבתחומה. הוראה ייחודית למגזר הכפרי וליישובים שבהם נקבעה מגבלת כמות בתמ"א 35, שהתמ"א בעצם מגבילה באזורים מסוימים, ביישובים מסוימים, ולפיה הוועדה המקומית תוכל לקבוע כל מגבלת כמות שהיא ליחידות הדיור שניתן יהיה להוסיף בשני המסלולים, ותוכל אף לקבוע מספר הנמוך מ-20% ממספר יחידות הדיור צמודות הקרקע שבתחומה. הוראה ייחודית נוספת שעשינו במהלך הדיונים ליישובים במחוז הצפון והדרום שנקבעה לגביהם מגבלת כמות בתמ"א 35, לפיה אם נוספה יחידת דיור בהקלה לפי סעיף זה, לא יובאו בחשבון מגבלת הכמות שבתמ"א אותן יחידות דיור שנוספו עד לשיעור של 20% מהשיעור שנקבע בתמ"א האמורה. יודגש שהוראה זו מתייחסת לתמ"א 35 כפי שהיא בתוקף היום, והיא לא תחול אם וכאשר יוחלף לוח 2 של התמ"א לפי התיקון לתמ"א הנמצא בימים אלה בשלבים הסופיים של הכנתו. עוד הוראה נוספת, הבעלות ביחידת הדיור הנוספת תישאר בידי הבעלים של יחידת הדיור שממנה פוצלה הדירה הנוספת והיא תושכר או תשמש למגורי קרובי משפחה. בנסיבות מסוימות מתן ההקלה לא יותנה בהוספת מקומות חניה, אבל ניתן להתנותו בהשתתפות בהוספת מקום חניה בחניון ציבורי, מה שנקרא כופר חניה. על השבחה בשל מתן ההקלה ליחידת דיור נוספת במגרש שאינה כוללת תוספת שטח יוטל היטל השבחה מופחת בשיעור של 34% מההשבחה, אשר ישולם בחציו בעת קבלת ההיתר ובחציו בעת מימוש הזכות. בתוספת שטח יחול היטל השבחה מלא בשיעור 50%. כמו כן, הוועדה בראשותי, כאמור, קיימה כמה דיונים להכנת הצעת החוק לקריאה השנייה והשלישית. במהלך הדיונים החליטה הוועדה על כמה שינויים משמעותיים ביחס להצעת החוק שהגישה הממשלה. 1. מיגון, בהצעת החוק הממשלתית נקבע שפיקוד העורף לא יתנה את מתן ההקלה בהקמת מרחב מוגן ביחידת הדיור החדשה. עוד נקבע כי אם קיים מרחב מוגן ביחידת הדיור הקיימת, רשאים בפיקוד העורף להתנות את מתן ההקלה בבניית שיפור מיגון. זה כמובן לאור הימים שאנחנו נמצאים בהם. ההסדר שהיה עד עכשיו לא היה הגיוני, בפרט במציאות הנוכחית, שבה קיימת חשיבות עליונה בהרחבת מיגון העורף. לכן החלטנו,

לייצר במסגרת ההסדר המוצע תמריץ להקמת מיגון. כך, נקבע כי אם ההקלה כוללת תוספת שטח כאמור, כמו שדיברנו, על 45 מטר, בהיקף המינימלי שנקבע על ידי פיקוד העורף, יחויב מבקש ההקלה בהקמת מרחב מוגן ביחידת הדיור הנוספת. גם במקרה שבו לא נוסף שטח בהיקף המינימלי כאמור תחויב יחידת הדיור הנוספת בשיפורי מיגון. הוועדה אף החליטה כי מבקש ההקלה מכוח ההסדר החדש יחויב בהקמת מיגון מתאים ביחידת הדיור הקיימת בהתאם להוראות פיקוד העורף. 2. חיזוק הפריפריה, במהלך הדיונים בוועדה חזרנו והדגשנו את החשיבות שבחיזוק הפריפריה, בפרט בתקופה המורכבת שבה אנו מצויים כעת. ההסדר שבהצעת החוק יכול לתת תנופה נוספת בהיבטי דיור והגדלת מלאי יחידות הדיור בצורה מהירה יחסית. אחד השינויים שהוועדה ערכה בהצעת החוק הוא הגדלת שיעור יחידות הדיור שלא ייספרו במסגרת מגבלת הכמות שבתמ"א 35 במחוזות הצפון והדרום. באופן זה תתאפשר הרחבה נוספת של יישובי הפריפריה, ואני תקווה כי מלוא הפוטנציאל הגלום בהסדר המוצע יתממש. דבר נוסף שנולד תוך דיון: על פי החוק, בעצם בחודש ינואר הקרוב היה אמור להתבטל מוסד ההקלות לגמרי. זאת הייתה החלטה שהייתה בחוק ההסדרים לפני כמה שנים. אנחנו, בעניין הזה, טיפלנו גם בהצעת החוק הזאת. ריככנו את הביטול הצפוי של מוסד ההקלות הכללי. יש הקלות שבהחלט צריכות לעבור מהעולם, ואנחנו חושבים ומגבים גם את העניין הזה. אבל יש סוגי הקלות, לא בבניינים חדשים, לא בבנייה של קבלן או יזם שמשתמש בהקלות כדי לשפר לעצמו את התוכנית תוך כדי תנועה ולא בא עם תוכנית אחת מסודרת שרואים בה את ההתחלה ואת הסוף. אני מדבר על בתים שהם בתים שמאוכלסים כבר, בתים ישנים, של מעל שמונה שנים והלאה. פה אנחנו נתנו אפשרות לשר הפנים, לשר הפנים יש בחוק את האפשרות והסמכות לדחות את ביטול ההקלות בתקופות נוספות שלא יעלו על שנתיים. מכיוון שההסדר המוצע הוא סוג של הקלה, ביקשה הממשלה בהצעת החוק הממשלתית, לקבוע את הסדר פיצול הדירות כהוראת שעה, שהייתה אמורה לפקוע ביחד. אנחנו החלטנו שהסדר פיצול הדירות לא יחוקק כהוראת שעה אבל יהיה מוגבל עד 1 ביוני 2025, עם אפשרות הארכה, כמו שדיברנו על שאר ההקלות. לכן אנחנו ביקשנו להוסיף תיקון כללי, הנוגע לכל מוסד ההקלות, ולפיו שר הפנים יוכל להאריך את מוסד ההקלות בתקופות נוספות שלא יעלו על ארבע שנים. הוועדה תיקנה גם את ההגדרות של איזה דברים אפשר להאריך,

התקנות הקיימות, השר יכול להאריך את כל ההקלות או לא להאריך אף אחת מהן, או לפי מרחבי תכנון, שאין לזה שום היגיון. אנחנו תיקנו את זה בצורה כזאת שניתן יהיה להאריך את ההקלות ביחס לסוגי ההקלות. השר יוכל להחליט, וזה מה שאנחנו מצפים משר הפנים, שההקלות שקשורות להרחבת דירות בבניינים קיימים שמאפשרים הגדלת דירה למשפחות שצריכות את הרחבת הדירה, אם זה בקווי בניין, אם זה בנפח כזה או אחר, זה ייחשב הלאה כהקלה

כשמדובר על בניין קיים שבנייתו הושלמה לפני שמונה שנים או יותר. לבסוף, בקשר להקלה הנוגעת לפיצול דירות, המעוגנת בהסדר המוצע בהצעת החוק, החליטה הוועדה כי שר הפנים יהיה רשאי להאריך את תוקפו של ההסדר בתקופות נוספות שלא יעלו על ארבע שנים. הצעת החוק הזאת טובה. היא תאפשר ניצול ומיצוי, וגם הרחבה במקומות מסוימים, של מלאי הדירות במדינת ישראל, וגם להרחיב את האזורים הכפריים בצפון ובדרום וכדומה. היא גם תותיר בידי השר את הסמכות, בסוגים מסוימים של הקלות, להשאיר אותן כדי שאפשר יהיה לתת את ההקלות הללו במסגרת הקלה ולא במסגרת תוכנית חדשה בבתים קיימים, למשפחות שרוצות להרחיב את ביתן. להצעת החוק הוגשו הסתייגויות. אבקש כי הכנסת תדחה הסתייגויות אלה ותתמוך בהצעת החוק בקריאה השנייה ובקריאה השלישית בנוסח המוצע על ידי הוועדה. אני רוצה להודות למטה התכנון בראשותו של נתן אלנתן, ולבני ארביב, מנהל התכנון, למשרד הפנים, לידידי שר הפנים משה ארבל. אני מודה פה עכשיו, אדוני, על שתי הצעות החוק שתיקנו. אני רוצה, כמובן, להודות לצוות הוועדה בראשות גב' לאה קריכלי, מנהלת הוועדה, ולכל הצוות, לצוות המשפטי בראשותו של עו"ד תומר רוזנר, ולעו"ד רעות בינג, כמובן, לידידנו אביב המתמחה,

הרבה יותר ממתמחה והוא חלק אינטגרלי מהוועדה, אני מודה ליועץ החקיקה שלי, עו"ד יהודה כהן, כמובן, ליושב-ראש הקואליציה, שפסע איתי צעד-צעד עד לניקוי השולחן היום. תודה רבה, ואני מבקש מהכנסת להצביע. תודה רבה לחבר הכנסת יעקב אשר.

להצעת החוק הוגשו הסתייגויות של סיעת יש עתיד. אני לא אקריא בשם כל הסיעות אלא רק בשם הקבוצות. קבוצת יש עתיד, קבוצת העבודה, קבוצת הימין הממלכתי וקבוצת המחנה הממלכתי. חברת הכנסת מרום, את רוצה לנמק? לישראל ביתנו יש רשות דיבור, לא הסתייגות.

יש לך רשות דיבור בסוף. אבל את רוצה לנמק הסתייגות, חברת הכנסת מרום? לך אין רשות דיבור, לך יש רשות דיבור. אם את רוצה לדבר על הסתייגות את יכולה. אני רוצה לשמוע את יוליה. גם לכם יש בקשות רשות דיבור. - - - זה בדיוק מה שבדיוק שאלתי אותה. האם את רוצה לנמק הסתייגות? חברת הכנסת רייטן, מה אמרת? אני אומרת, אם אפשר להפוך את זה לרשות דיבור,

אי-אפשר, אי-אפשר. זה בוועדה. צריך לבחור, או שאתה מגיש הסתייגות או שאתה מגיש בקשה לרשות דיבור.

אם אפשר להפוך את זה לרשות דיבור, אז רשות דיבור. לא, אי-אפשר, זה בוועדה. צריך לבחור, או שאתה מגיש הסתייגות או שאתה מגיש בקשה לרשות דיבור. אם כך,

נעבור לבקשות רשות דיבור. יש לנו ככה, חברי כנסת הנוכחים, חברת הכנסת סלימאן, את רוצה לדבר? לא, חבר הכנסת עטאונה? לא. חברת הכנסת יוליה מלינובסקי,

את יכולה לדבר.

אפרת רייטן, מה השם של הגנרל? קורילה.

הוא מבקר כרגע בישראל, נפגש עם שר הביטחון שלנו. הוא לא סתם קפץ לפה לביקור, נכון? זה לא מפגש חברים, כנראה יש לזה סיבות. אנחנו כל הזמן שומעים ורואים שאיראן אמורה לתקוף אותנו מתישהו. כל פעם תאריך אחר ויום אחר. יש חות'ים, יש חיזבאללה, יש חמאס שלא מורתע. עכשיו פורסם תחקיר על גדודים שלמים שלא פירקנו אותם. ובמה אנחנו מתעסקים?

יש גם 150,000 ישראלים תקועים בחו"ל, שלא יכולים לחזור הביתה. חטופים. חטופים, רחמנא ליצלן, אשמים, סתם, הם רצו לשם להיות חטופים. יש מצב במשק, יש מצב בעורף, יש משק החשמל, חלילה וחס. על זה אנחנו לא נדבר. במה הקואליציה עסוקה? בחוק התקשורת. עד הבוקר לא ידעתי מה זה עידן פלוס. לא הזיז לי, לא מעניין אותי. היום אמרתי, מה כל הסיפור, על מה כל הבלגן, על מה כל המריבה? אני כרגע אפילו לא נכנסת לשאלה אם צריך או לא צריך, אני רק שואלת למה עכשיו. לכל דבר בחיים יש טיימינג.

אני מתראיינת בערוץ 14, יש שם אנשים בערוץ 14 שאני לא אגיד להם שלום, אבל אני לא מחרימה ערוץ, כי זה כלי לגיטימי, אבל להחזיק כנסת, ממשלה, בגלל הטבה כזאת או אחרת לערוץ כזה או אחר, זה מטורלל. הבלגן הזה עם חוק הרבנים 2, החקיקה של בן גביר, תקשיבו, השתגעתם? איך זה קשור עכשיו? תעשו בדיקה בבתי מרקחת, מה קורה עם מלאי לתרופות הרגעה. המלאי אזל. מדינה שלמה, עשרה מיליון איש, בחרדות. עשרה חודשים החזקתם את הצפון, מפונים, ואללה, הצלחה כבירה, התרחבתם. אם היינו ב-80,000 מפונים וטילים על הצפון,

80, היו 300, הכול ספגנו, עכשיו, הצלחה כבירה, התרחבנו לכל המדינה. ובמקום להתעסק בשאלה איך הגענו למצב הזה, כי בדרך היו תחנות, גם ב-11 באוקטובר, שיכולנו לעשות משהו כדי לא להגיע לביזיון הזה, וגם אחר כך, אחרי המתקפה האיראנית הקודמת,

חכמים להגיב כמו שצריך כדי שלאף אחד לא יהיה רצון יותר להתעסק איתנו, לא, היו פה שיקולים אחרים. אז עכשיו, במקום להתעסק במה שחשוב לאזרחי ישראל, לכולנו, אגב, גם לנו כאזרחים, לא כנבחרי ציבור, אנחנו מתעסקים ומושכים זמן עם עידן פלוס, הטבות לערוץ 14, מריבה בין בן גביר לדרעי. חבר'ה, זה כבר לא מהמקפצה, זה לחרבן על הראש של עם שלם, של אזרחים. כי המילה "מנותקים" זה לא מילה, זה לא מסביר את גודל הניתוק, גודל הזלזול. אתם מזלזלים בשלומם, בביטחונם של אזרחי ישראל, כי לא אכפת לכם. אז אני מכירה שיודעים לצרוח ואני מכירה שיודעים לעמוד על במות ולדבר גבוהה-גבוהה, אבל הגענו למצב הזה,

זה כבר קרה, יש לנו תוכנית מנע, יכול להיות שזה מה שצריך לעשות, אולי יש לנו תוכנית מגירה שאם וכאשר זה קורה אנחנו מגיבים תוך דקות, שום דבר, אנחנו שוב פעם באותה סיטואציה. ובמה ראש הממשלה מתעסק כבר שבועיים? איך לפטר את שר הביטחון. לפי הפרסומים בתקשורת זה הסיפור, איך מחליפים את גלנט. יש לי ביקורת גדולה מאוד על שר הביטחון, אני לא חברה שלו, ויש לי מה להגיד לו, אבל עכשיו? זה מה שמעסיק את הממשלה ואת הקואליציה ואת ראש הממשלה? תקשיבו, מבחינתי, אתם כבר סיימתם את ימיכם, בלי בחירות, עם בחירות, סיימתם, אתם לא לגיטימיים כי העם הזה לא מעניין אתכם. תודה לחברת הכנסת יוליה מלינובסקי. חברת הכנסת שרון ניר, גם לך יש זכות דיבור, בבקשה. חמש דקות, בבקשה. תודה רבה, אדוני. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, בכל העולם ברור עכשיו שמדינת ישראל נמצאת במתיחות שיא וניצבת בפני אתגרים מורכבים ביותר בשעה שאיראן מאיימת לפגוע בה באמצעות שלוחותיה. לכולנו ברור, בתוך האולם הזה, שמדינת ישראל צריכה לנצח. למקום אחד זה לא הגיע, המורכבות והמתיחות הזאת, פה לכנסת. כשחיזבאללה מאיימים לתקוף את מדינת ישראל, כשרקטות ממשיכות להיות נורות מרצועת עזה, כשהאזרחים במתיחות שיא, כשהרחובות ריקים,

תסתובבו ברחובות, תראו שאנשים מבוהלים, רחובות ריקים, ולא ברור מה עומד לקרות, מצופה מהקואליציה לא לפתוח מליאה בשביל להעביר חוקי סרק וחקיקה שנויה במחלוקת. אני פשוט מתביישת להסתכל על סדר-היום ולראות שמה שהקואליציה עוסקת בו עכשיו, באופן מנותק לחלוטין מהמציאות, זה חוק הג'ובים לרבנים וחוק הטבות לערוץ 14. זה סדר-היום. בעולם כולו יש סדר-יום אחד, במערכת הביטחון שלנו, שמתוחה בצורה בלתי רגילה, יש אותו סדר-יום,

בתוך הכנסת, באופן מנותק לחלוטין, עוסקים בדברים שלא קשורים ככלל למערכה. אז אני רוצה להגיד: מדובר פה בקואליציה שמנותקת מהמציאות, הייתה מנותקת מהמציאות ב-7 באוקטובר, המשיכה להיות מנותקת מהמציאות בכל החודשים העוקבים, וגם כעת לא מבינה מה קורה. במקום שהממשלה הזאת תכנס קבינט ותשאל את עצמה מהי האסטרטגיה, לאן הולכים, כי ברור לכולנו שמתקיימת כנגדנו מלחמת התשה, שנמשכת כבר עשרה חודשים, ומבחינת איראן היא יכולה להימשך עוד שנים ארוכות, אז הקבינט לא מרים את הראש. ומה שקורה, זה פשוט, שתי מציאויות מקבילות, עולם מקביל. עוסקים בדבר אחר לגמרי. אז צר לי שגם בשעות אלה, הממשלה המאכזבת הזאת ממשיכה לאכזב, והעיסוק הפוליטי שלכם בשיאו. קבינט ביטחוני שהתרוקן מתוכן. ראש ממשלה שעסוק באיך להדיח את שר הביטחון, מסוכסך עם שר הביטחון, לא מדבר עם שר הביטחון. שר הביטחון שלא מדבר עם השר לביטחון לאומי. במקום שירימו, יתרוממו קצת מהמציאות הזאת ויבינו שהכתובת ברורה, הכתובת היא איראן. איראן היא הרי ראש התמנון, במקום שיבינו שעלינו להתרומם לגודל השעה ולפעול בהתאם, במקום שקצת יקשיבו למה שקורה, בלינקן כבר לפני שבועיים הודיע שאיראן נמצאת במרחק של שבועות בודדים מחומר בקיע. חבר'ה, באגף הקואליציה שם אפשר קצת שקט?

אני שומע את השיחות שלכם עד פה. אני לא שומע את חברת הכנסת שרון. אני יותר שומע מה שאתם מדברים שם בפינות.

אז אני מציעה לממשלה ולקואליציה, שהיא נציגתה פה בכנסת, פשוט רגע להתחבר למציאות. אתם יודעים, חיבור למציאות, משהו ככה פשוט. להקשיב מה קורה בעולם, מה עומד לקרות במדינת ישראל בשבוע הקרוב. להתבונן על מה שקרה פה ב-14 באפריל, ופשוט לעסוק בעיקר. אני רוצה לומר לאזרחי ישראל שבתוך כל המצב הכאוטי הזה שיש פה ממשלה מאכזבת, יש לנו צבא חזק עם יכולות מעולות, גם התקפיות וגם הגנתיות. יש לנו את מערכות ההגנה הטובות ביותר בעולם. יש בכוחנו להחזיר את הביטחון, את תחושת הביטחון ואת ההרתעה למדינת ישראל. צריך להגיד שההרתעה קרסה לגמרי, אבל יש בכוחנו לעשות פה שינוי של המצב. צריכה להיות פגיעה קשה וחריפה - - בדיוק. זה מה שצריך לעשות, הכי חזק - - - - - בכל מי שמאיים לפגוע ופוגע בריבונות של מדינת ישראל. ועלינו לגבות מחיר ממדינת לבנון. כל מי שפוגע בריבונות שלנו צריך להפוך להיות באופן אוטומטי מטרה.

חייבת להיות תוכנית כוללת. אם יש לכם עוד טיפת כבוד, מדינת ישראל וממשלת ישראל, חייבת להיות תוכנית כוללת, עם תגובה ברורה, שבסופה הביטחון ותחושת הביטחון יושבו לתושבי הצפון, שנמצאים כבר חודשים, עשרה חודשים, במקלטים, ועם רצועת ביטחון בשטחנו.

אנחנו נמצאים אומנם בעיצומה של מערכה ארוכה וקשה, אבל עם נחישות ואסטרטגיה ופשוט התמקדות בעיקר יש בכוחנו לעמוד גם מול ראש התמנון, שזה איראן, ולהבטיח את הביטחון של מדינת ישראל. תודה רבה. תודה רבה לחברת הכנסת שרון ניר. אנחנו סיימנו את רשימת חברי הכנסת שביקשו רשות דיבור.

אנחנו נעבור, חברת הכנסת בן ארי, מה עם ההסתייגויות שלך? מושכת את ההסתייגויות שלי.

אז כל ההסתייגויות של סיעת יש עתיד הוסרו. האם סיעת העבודה, חברת הכנסת רייטן מרום, גם מושכת?

אז גם ההסתייגויות של סיעת העבודה הוסרו. קבוצת הימין הממלכתי, אני לא רואה שהם נמצאים באולם, אז לכן אני מסיר גם את ההסתייגויות שלהם. וגם קבוצת המחנה הממלכתי, אין גם נציגים שלהם, לכן אני מסיר גם את ההסתייגויות שלהם. אם כך, נא לשבת, מי שרוצה להצביע. ההצבעה תהיה הצבעה אלקטרונית. נא לשבת במקומות שלכם. אנחנו נעבור להצבעה בקריאה השנייה על הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 155), התשפ"ד 2024, כנוסח הוועדה, קריאה שנייה. הצבעה. סעיפים 1 3 נתקבלו. בעד, 19, אפס מתנגדים. אני קובע כי ההצעה הזאת עברה בקריאה השנייה. וכעת אנחנו נעבור להצבעה בקריאה השלישית על הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 155), התשפ"ד 2024. הצבעה. חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 155), התשפ"ד 2024 נתקבל. 20 בעד, אין מתנגדים. אני קובע כי הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 155), התשפ"ד 2024, התקבלה

אנחנו נעבור לנושא הבא על סדר-היום הצעת חוק פיצויי פיטורים (תיקון מס' 34, הוראת שעה, חרבות ברזל), התשפ"ד 2024, לקריאה שנייה ושלישית. אני מזמין את חבר הכנסת ישראל אייכלר, יושב-ראש ועדת העבודה והרווחה, להציג את הצעת החוק. חבר הכנסת אייכלר, בבקשה, נא להציג את החוק. אדוני היושב-ראש,

חרבות ברזל), התשפ"ד 2024, שהגישה הממשלה. מטרת הצעת החוק היא לקבוע הסדר מקל לעניין תשלום פיצויי פיטורים בשל פטירת עובד בתקופה שמ-7 באוקטובר 2023 ועד שנה מתום תקופת תוקפה של ההכרזה על מצב מיוחד בעורף. לפי סעיף 5 לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג, כשעובד נפטר על המעסיק לשלם פיצויי פיטורים לשאיריו - - - רק שנייה. שנייה, שנייה, חבר הכנסת אייכלר. חבר'ה, האולם ריק ועדיין יש רעש. מי שלא רוצה להיות באולם, בבקשה. אל תעשו רעש באולם.

תודה, היושב-ראש. אני חושב שהדברים מספיק חשובים, שיקשיבו להם. לפי סעיף 5 לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג, כשעובד נפטר על המעסיק לשלם פיצויי פיטורים לשאיריו, שכוללים את בן זוגו וילדיו התלויים בו, ואם אין בן זוג או ילד, הזכאות היא לשאירים נוספים, שהם ילדים אחרים והורים שפרנסתם הייתה על הנפטר, וכן אחים ואחיות שגרו עם הנפטר ופרנסתם הייתה עליו. ולפי הפסיקה, אם אין כאלה, ליורשיו לפי דין או צוואה.

סעיף 5 קובע כי כאשר אין בן זוג או ילדים, חובה לקיים הליך בבית הדין האזורי לעבודה לגבי השאירים הנוספים או היורשים. החוק הזה רוצה לבטל את הצורך הזה ללכת לבית הדין האזורי לעבודה. כדי להקל על בני המשפחה של העובדים הנפטרים, הצעת החוק שבפניכם מציעה לקבוע כי לגבי נפטר מתקופה שמ-7 באוקטובר 2023 ועד שנה מתום ההכרזה על מצב מיוחד בעורף, שאין לו בן זוג או ילד תלוי, פיצויי הפיטורים ישולמו ליורשים לפי דין או לזוכים לפי צוואה ללא צורך בפנייה לבית הדין האזורי לעבודה. בנוסח המקורי שהוגש לכנסת על ידי הממשלה הוצע לצמצם את ההסדר רק לעובדים מסוימים שנפטרו בתקופה האמורה, אך בעקבות הדיון בוועדה הוחלט לא להגביל את ההסדר ולהחילו לגבי כל עובד שנפטר בתקופה האמורה. מוצע לקבוע כי שר העבודה יוכל להאריך את התקופה האמורה בתקופות נוספות, שלא יעלו בסך הכול על 12 חודשים, אם הדבר נדרש עקב הימשכות פעולות האיבה או פעולות המלחמה. כדי לצמצם את ההתערבות בהליכים שכבר נפתחו בבתי דין לעבודה לגבי עובדים שנפטרו החל מ-7 באוקטובר 2023, מוצע כי ההסדר שבה לא יחול על הליך שכבר החלו בו בבית הדין לעבודה אלא אם כן כל הצדדים לו, שאינם המעסיק, הסכימו להחלת הוראות ההסדר עליהם.

ההסדר לא יחול אם ניתנה כבר החלטה בהליך כאמור בבית הדין לעבודה, או שכבר שולמו פיצויי הפיטורים. נוסף על כך, מוצע לערוך תיקון שיאפשר להוסיף גם חיקוקים שאינם חוק, כגון צווי הרחבה לתוספת לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, שמהווה את חקיקת - - - תעצור שנייה. חבר הכנסת כץ, יו"ר הקואליציה אופיר, בואו, תפזרו את ההפגנה הזאת, באמת. אתם בעד פיזור הפגנות, נכון? אז תפזרו את ההפגנה, בבקשה. תודה. לא, לא - - - אפילו חוש הומור כבר אין היום.

זה מפריע לי, זה מפריע ליושב-ראש הוועדה להציג את החוק. החוק חשוב מאוד. אני אומר לכם, לא סתם, חשוב מאוד. - - - אני לגמרי איתו. אני חבר הוועדה שלו. אז נא, באמת, תפזרו את הרעש הזה.

- - - תודה, קטי. תודה.

נוסף על כך, מוצע לערוך תיקון שיאפשר להוסיף גם חיקוקים שאינם חוק, צווי הרחבה לתוספת לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, שמהווה את "חקיקת השוויון בעבודה", ובכך להשלים תיקון שהוחל בו במסגרת תיקון מס' 19 לחוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה). אני מבקש מהכנסת לדחות את ההסתייגויות ולאשר את הצעת החוק בקריאה השנייה והשלישית בנוסח שאישרה הוועדה. אני רוצה בסיום דבריי להודות לצוות הוועדה: למנהלת, גב' ענת כהן שמואל, לייעוץ המשפטי לוועדה, עו"ד נעה בן שבת, לצוות לשכתי בראשות יצחק פיליפ. רבותיי, בימים אלה, כאשר כל אזרחי הארץ מסתכלים לשמיים, בעין אחת הם מסתכלים בעננים לראות אם חמינאי כבר שלח את הפרוקסי שלו, מאזינים לשאיפה, רחמנא ליצלן,

להרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן במלחמה אחת, היה לא תהיה, בעין שנייה הם מסתכלים כלפי מעלה ומשעבדים את ליבם אל אביהם שבשמים, מתפללים בתפילה זכה, שזכות עם ישראל, זכות התורה הקדושה, זכות אבותינו הקדושים אברהם, יצחק ויעקב וכל הצדיקים, זכות תינוקות וילדים, שהקדוש ברוך הוא ירחם עלינו ויצילנו מכל מבקשי רעתנו, שנוכל לשבת "בטח ושאנן" בארצנו, נזכה וימי בין המצרים יהפכו לימי שמחה וישועה במהרה בימינו. בימים האלה חלילה לעם ישראל להיכנס לפחד. אל תירא, ישראל, אל תירא. אנחנו סמוכים ובטוחים שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. לא מספיק מזכירים את העניין הזה, חשוב לעשות את זה בפרט כשאנו מצויים בפני איום מוחשי, כאשר המודיעין האמריקני אומר שממש כל יום זה יכול לקרות. איש אינו יודע לומר, איש אינו יודע להסביר איך קרה לנו בשמחת תורה שהיה יום שמחה, כאשר כמה אלפי יחפנים על טרקטורים הצליחו להפוך את כל הגדרות המשוכללות ואת כל הסנסורים וכל האזהרות. ואותה מדינה,

מצליחה עשרה חודשים אחר כך למצוא מיקום מדויק של מרצחים במדינות שונות, לפגוע בהם ולחסל אותם בצורה בלתי הגיונית. אי אפשר להסביר את זה ללא אמונה, ללא ביטחון וללא הבנה שהכול מידו יתברך, שהכול נהיה בדברו. ולכן בשעה מורכבת זו, חובה עלינו להעלות על נס את זכותם של לומדי התורה, שומרי התורה ומצוותיה, שיושבים ושוקדים על דלתי התורה ללא היסח הדעת, למרות הרעש מסביב. אני לא רוצה לדבר על הרעש הזה, אבל אני בוחר בשעה כזאת להתעלם מכל זה ולהגיד שהגיעה השעה לרומם את כל עם ישראל ביחד, לייקר ולהלל את לומדי התורה, שלמרות הקושי, למרות החנק הכלכלי, ובעיקר למרות התדמית הדמונית שמנסים לשוות להם, הם דבקים בשלהם, אוחזים בדף הגמרא הקדושה, בספר התהילים, בשביל כל עם ישראל, אותה מסורת שאחזו בה מאות שנים ולא הרפו גם מול רדיפות קשות לאורך ההיסטוריה. אשריכם, תלמידי חכמים, שדברי תורה חביבים עליכם. אתם מגינים על עם ישראל. כלל ישראל מצדיע לכם, וגם אם אתם שומעים קולות רמים, תדעו שרוב העם, רוב-רובו של העם, דבק במסורת, מעריך ומכבד ומאמין בתורה ולומדיה, ורוב עם ישראל רוצה ומתפלל, ואנחנו נתפלל עבורם, ש"ה' הושיעה המלך יעננו ביום קראנו" וימי בין המצרים האלה יהפכו לימי שמחה, ו"כל כלי יוצר עליך לא יצלח, וכל לשון תקום אתך למשפט תרשיעי זאת נחלת עבדי ה'". אנחנו נינצל, ושום חמינאי ושום אויב ושום צורר, לא מצפון ולא מדרום, לא יצליחו, חלילה, כאשר הקדוש ברוך הוא יגן עלינו וישמור על כל אחד ואחד מהחיילים והאנשים שלומדים בבית, במושב, בשדות, בערים ובפריפריה ובכל מקום שהם. הקדוש ברוך הוא ישלח לנו גאולה שלמה במהרה עוד לפני תשעה באב,

תודה רבה לחבר הכנסת ישראל אייכלר. להצעת החוק אכן הוגשו הסתייגויות של סיעת יש עתיד. חברת הכנסת בן ארי, את רוצה לנמק? חמש דקות.

בבקשה, ואז אנחנו נצביע גם, או שתסירי לפני ההצבעה? רק תעדכני. תודה רבה, כן, אחרי זה. אדוני היושב בראש וחבר הכנסת אייכלר, דיברת כאן על חוק מאוד חשוב, ועם זאת אני אגיד את מה שאני אומרת כאן כבר פעמיים: השתיקה שלכם לגבי מה שקורה עם הקיצונים בתל השומר, בזה שאתה לא אומר בצורה ברורה ונחרצת את מה שעוברים שם שוטרים וחיילים, בשורה התחתונה זאת פשוט בושה. לבוא ולהמשיך ולדבר על הכול, תורת ישראל, ואתה יודע שאני חלילה לא נגד, אבל זה שאין כאן אמירה ברורה, אני מחכה ומחכה, ואף אחד מכם לא מדבר על הפגיעה בשוטרים, על הפגיעה בחיילים, על הפגיעה בתקשורת שנעשית מול תל השומר. היא פשוט בושה. ואני רוצה גם להגיד משהו דווקא לארגונים שלנו מהמחאה, שמפגיזים לנו את הטלפונים, לחברי הכנסת מהאופוזיציה. אנחנו לא האירוע, האירוע כאן זה חברי כנסת מהקואליציה. ברור שאנחנו נתנגד לחוקים בזויים. ברור שאנחנו כאן, אנחנו כאן. כל ההתנהלות הזאת, באמת, מהבוקר, אני לא יודעת אם אתה עובר את זה, שחברי אופוזיציה, אבל ראיתי שעאידה שם הסכימה איתי.

אנחנו כאן, כל חוק שהוא בזוי, נתנגד. נהיה כאן כל הלילה בדיון מופרך, מופרך, שלא היה כדוגמתו, על חוק ההטבות לערוץ הליטוף. אנחנו נהיה כאן. אבל תפסיקו עם זה. תתקפו את חברי הקואליציה, שבשתיקתם הרועמת מבזים את הבית הזה, פשוט מבזים בשתיקתם כנגד קריאה לראשי גופי הביטחון "רופסים"; בשתיקתם על זה שאין עסקת חטופים, בשתיקתם על קיום דיון לילי שמעולם לא היה בפגרה. אנחנו לא האירוע. כל הטלפונים של חברי הקואליציה נמצאים ברשתות, אני מאוד מאוד ממליצה לכם להתחיל שם.

תודה רבה לחברת הכנסת מירב בן ארי. להצעת החוק הוגשו גם בקשות רשות דיבור מהנוכחים באולם ורשומים. חברת הכנסת שרון ניר, את רוצה לדבר?

חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן את גם רשומה בבקשה לרשות דיבור. יש לך חמש דקות,

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני מבקשת לעדכן את אזרחי ישראל שעד לרגע זה אף נציג מהמפלגות החרדיות, ולא שמעתי גם נציג מהקואליציה, לא מצא לנכון לגנות את ההפגנה השערורייתית היום בפתח תל השומר, הפגנה בשעת מלחמה נגד גיוס לצה"ל. - - - אז תעלי לפה ותגני, תעלי לפה ותגני.

כשאנחנו נמצאים במלחמה, כשמדינת ישראל במלחמה, כשלוחמינו נמצאים בחזית, כשאנשי המילואים נמצאים כבר 270 יום בחזית - - - - - - זה הפלג הירושלמי. הנציג - - - זה הפלג הירושלמי - - - כשמוחרתיים אנחנו הולכים לדון על הארכת שירות סדיר ל-36 חודשים לחיילים בסדיר, עומדים אנשים בפתח לשכת תל השומר באופן מבזה וזועקים כנגד צעירים חרדים שכבר התייצבו, שהם מתי מעט, שהם פחות מ-30% מתוך 1,000, אותם אלה שמגיעים זועקים גם לאלה שכבר החליטו לעשות, ואותם אני כמובן מברכת ואומרת להם כל הכבוד. אבל צריכה לצאת פה מהבית הזה, חברת הכנסת טלי גוטליב - - זה הפלג הירושלמי,

זה כמו נטורי קרתא - - - - אמירה ברורה שאנחנו קוראים תיגר נגד כל מי שמעז לעמוד ולקרוא תיגר נגד גיוס לצה"ל. ולא רק זה, להגיד מכאן, מהבמה הזו, אמירה ברורה: ממשלה שממשיכה לקרוץ עיניים ולחוקק חוק השתמטות ולא מסוגלת לעמוד פה על הבמה ולהגיד: כל צעיר בגיל 18, חובתו לשרת באיזשהו שירות,

אם זה אזרחי או לאומי, זאת ממשלה שמנציחה פטור גורף משירות בצה"ל, מנציחה את המציאות שלפני 7 באוקטובר, וזאת פשוט שערורייה. אתם פשוט לא מסוגלים להתעלות לגודל השעה. אנחנו יושבים בוועדת חוץ וביטחון, דיון רודף דיון, שומעים את הנתונים, וכדאי שנגיד את הדברים: גם בחוק שירות לאומי אזרחי, שכבר יש ציפייה לראות אנשים עושים איזשהו סוג של שירות, אנחנו רואים מתי מעט. אותם עשרות שמבצעים שירות לאומי אזרחי, ושאותם כמובן אני מברכת, צריכים להפוך להיות אלפים. אנחנו צריכים להפוך להיות חברה מלוכדת, שלוקחת את כל 66,000 בני הישיבות מגיל 18 עד 26 ואומרת בצורה ברורה: כולם כולל כולם מחויבים לשרת את המדינה. זו חובתנו. זו המדינה שלנו, היא נמצאת בסכנה קיומית, וראוי שכולנו, כולל כולנו, נתעלה לגודל השעה. תודה רבה, אדוני. תודה רבה לחברת הכנסת שרון ניר. אין יותר חברי כנסת שביקשו רשות דיבור - - - שרון - - - לא, אני רוצה שאת - - - אז לא צריך. אני רוצה שאת תגני.

תודה. חברת הכנסת מירב בן ארי מושכת את

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב 1962, קובע כי לעניין פעולות מסוימות של הורה, אפוטרופוס שמונה לאדם ומיופה כוח לפי ייפוי כוח מתמשך, נדרש אישור של בית המשפט,

לעניין מכר דירה שבבעלות האדם ועסקאות מסוימות אחרות במקרקעין שאינן שכירות, פעולות משפטיות בסכומים גבוהים ועוד. במטרה לייעל את ההליך ולקצר את הזמן הנדרש לקבלת אישור, מוצע לעבור להליך מינהלי, כך שהאפוטרופוס הכללי יוסמך לאשר בקשות של אפוטרופוס, של מיופה כוח לפי ייפוי כוח מתמשך או של הורה לקטין. לשם כך מוצע לקבוע כי האפוטרופוס הכללי יסמיך עובדי מדינה ממשרדו שיבחנו את הבקשות ויחליטו אם לאשרן. בבקשה יציין האפוטרופוס או מיופה הכוח,

מה עמדת האדם שמונה לו

הממנה בייפוי הכוח המתמשך או הקטין שמונה לו אפוטרופוס שאינו הורהו אם מלאו לו 16 שנה. על האפוטרופוס או מיופה הכוח לברר את עמדתו של האדם בהתאם לחובותיו בנושא זה בחוק, ובין היתר לאחר שנתן לאדם את ההסברים והמידע הדרוש לו בלשון המובנת לו כדי שיוכל להביע עמדתו. האפוטרופוס או מיופה הכוח,

יידרש להצהיר כי פעל בהתאם לחובותיו. אם האפוטרופוס הכללי מצא שלא ניתן לאשר את הבקשה או לאשרה בתנאים, הוא יעבירה לבית המשפט. ואולם האפוטרופוס הכללי יעביר את הבקשה לבית המשפט אם בבקשה צוין כי האדם מתנגד, בקשה המנוגדת להנחיות מקדימות שנתן האדם, בקשה הנוגעת לדירה שערב הבקשה היא בבעלות יחידה של קטין, או אם יש נסיבות אחרות שבשלהן האפוטרופוס הכללי סבור שיש להעבירה לבית המשפט. כפי שעלה בדיוני ועדת החוקה, האפוטרופוס הכללי יפעל בהתאם לנוהל שייקבע בעניין זה, כך שגם מקרים מורכבים נוספים הדורשים בירור יועברו לבית המשפט. על האפוטרופוס לתת תשובה לבקשה בתוך 60 ימים, ואם לא ניתנה תשובתו בתוך פרק הזמן האמור, המבקש יוכל לפנות בכל מקרה לבית המשפט. יודגש כי אין בהסדר המוצע כדי לגרוע מהחובה לפנות לבית המשפט במקרה שבו מדובר בנושא אישי מהותי שבו האדם שמונה לו אפוטרופוס או מיופה הכוח מתנגדים לפעולה. עוד מוצע, להסמיך את שר המשפטים לקבוע בתקנות, באישור ועדת החוקה, סוגי פעולות שבהן לא יידרש אישור כלל. אני מבקש מחבריי חברי הכנסת לדחות את ההסתייגויות ולתמוך בהצעה חשובה זו. אני רוצה להודות כמובן לחבר הכנסת יעקב אשר על הצעת חוק שלו, שהוצמדה להצעת החוק, שעסקה בנושא חשוב מאוד, היתומים. בכלל, אני רוצה להודות לאפוטרופוס הכללי. מה שראיתי בדיון זה את האכפתיות העמוקה של כל אנשי האפוטרופוס הכללי, שדואגים איך לשמור על זכויותיהם, באמת, זה מה שבנצי עשה שם ומה שכל אנשי האפוטרופוס עשו. אני רוצה לחזק את ידיהם ולהגיד שכן ירבו גופים במדינת ישראל שחושבים על האזרח הקטן, שדואגים איך להקל על האנשים בשעתם הקשה ביותר. אני רוצה להודות למשפחות ארגון אמיצים וליהודה, כן, הם נמצאים פה, הם באמת עבדו קשה על הצעת החוק הזאת, אנשים שאיבדו בן זוג ונאלצים לטבוע בסבך ביורוקרטי ובאישורי בית משפט. מלבד כמה שזה מקשה על ההתנהלות יום-יומית, מדובר בלהכניס את בית המשפט למערכת היחסים הכי פנימית והכי אישית בתוך המשפחה, כאשר באמת אין בזה צורך. אני מקווה שאותן תקנות יביאו במהרה גם את צמצום החובה בהקשר של האפוטרופוס. כמובן שכשיגיעו אליי תקנות שכאלה משר המשפטים ומהאפוטרופוס, אני אעשה הכול כדי לקדם אותן אצלי בוועדה בהקדם האפשרי. אני רוצה להודות גם לצוות המשפטי של הוועדה,

שהתגייסה להעברת החוק הזה בלוחות זמנים קצרים, בגלל שכולנו ראינו את החשיבות. החוק הזה, מעבר למה שאמרנו לגביו, אמור לצמצם בצורה משמעותית את העומס על בתי המשפט, שגם ככה הם עמוסים, ולהביא בשורה גדולה, לפי החישובים שהביאו לנו, מדובר על יותר מ-7,000 תיקים בשנה שנכון להיום סתם מתעכבים פרק זמן ממושך. אני מקווה שהדבר הזה יהיה לרווחה ולתועלת לרבים רבים. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה לחבר הכנסת שמחה רוטמן. אכן, להצעת החוק הזאת הוגשו הסתייגות ובקשות לרשות דיבור. נתחיל מההסתייגויות: קבוצת סיעת יש עתיד, לא נמצאים כאן באולם, ולכן אני מוריד את ההסתייגויות, קבוצת חד"ש-תע"ל, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן? - - - מורידה את ההסתייגויות. קבוצת המחנה הממלכתי, לא נוכחים באולם.

נעבור לבקשות לרשות דיבור, חברי הכנסת שרשומים לבקשות דיבור גם הם לא נמצאים באולם, ולכן נעבור מייד להצבעה. נעבור להצבעה בקריאה שנייה על הצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון מס' 21), התשפ"ד 2024. הצבעה. סעיפים 1 9 נתקבלו. בעד, שמונה, אין מתנגדים. אני קובע כי הצעה זו עברה בקריאה שנייה.

לא אמרתי "כנוסח הוועדה",

כעת נעבור להצבעה בקריאה שלישית על הצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון מס' 21), התשפ"ד 2024, כנוסח הוועדה.

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון מס' 21), התשפ"ד 2024,

בעד, תשעה, אין מתנגדים. אני קובע כי הצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון

21), התשפ"ד 2024,

לעתיד והרבה מאוד דאגה למה שקורה שם. אני חושב שבהחלט צריך ללמוד מדרך הפעולה שאתה עושה בסייעתא דשמיא, ואני מאחל לך המשך הצלחה בתפקיד החשוב שאתה ממלא. מכובדי יושב-ראש ועדת החוקה, אני רוצה קודם כול להודות לך על ההובלה של הצעת החוק הזאת. זו הצעת חוק ממשלתית שהובאה על ידי שר המשפטים יריב לוין ומשרד המשפטים. הצעת החוק הזאת היא חשובה בפני עצמה וטיפלה בהרבה מאוד דברים. תודות גם לחבר הכנסת לשעבר יהודה גליק ולרעייתו, בגלל שמאחורי כל חבר כנסת לשעבר מצליח עומדת כנראה מישהי מוצלחת יותר, אז באמת תודה. כי אנחנו יודעים דבר אחד, ואני תכף אדגיש,

את מה שאני הצמדתי, אבל כולנו יודעים שיש הבטחה של הקדוש ברוך הוא "אם אתה משמח את שלי אני משמח את שלך". התפקיד שלנו זה לדאוג כאן ליתומים, ליתומות, לאלמנים ולאלמנות, והצעת החוק הפרטית שלי שמוזגה, הכנתי אותה כבר לפני תקופה ארוכה, עוד הרבה לפני שמ-7 באוקטובר, לצערנו, נוספו לנו בעם ישראל עוד ילדים יתומים. הצעת החוק בעצם הייתה השלמה להצעת חוק קודמת שלי שעברה בוועדת כספים, לגבי הנושא של מס רכישה, שלא יצטרכו לשלם מס רכישה עבור רכישה לילד יתום, כי זה בעצם אמור לסדר לו את העתיד מבחינתו, במיוחד אחרי האסון שהמשפחה עברה והשינוי שעלול לקרות בתא המשפחתי, ולכן הדבר הזה הוא חשוב. הצעת החוק שנוספה כאן והוצמדה להצעת החוק הזאת מדברת על כך שכדי לאפשר קנייה של הדירה לאותו יתום, עד היום היו צריכים להביא את זה לאפוטרופוס, האפוטרופוס מגיש לבית המשפט, בית המשפט מגיש לאפוטרופוס וחוזר חלילה, וזה יכול לקחת כמה חודשים. בקניית דירה, גם עבור כל אחד, השוק לא יחכה לך עד שתגמור את כל הפרוצדורה הזאת. לכן בהצעת החוק הזאת ייתרנו את הבקשה לבית המשפט, והאפוטרופוס הכללי הוא זה שיעשה את זה בנוהל מקוצר.

לנוהל מקוצר בעניין הזה וגם הייתה התחייבות לתוספת תקנים לעניין. בהחלט, חברי חבר הכנסת רוטמן, גם אני התרשמתי שהאפוטרופוס הכללי עו"ד בן ציון פיגלסון והצוות שלו מתנהלים באמת כאפוטרופוס, כאנשים שמרגישים שזו החובה שלהם, ואני הייתי מוסיף שזו גם הזכות שלהם, להיות פה לאותם אנשים שאין להם את האפשרות לייצג את עצמם לגמרי. לכן אני שמח לבוא ולאשר כאן את הצעת החוק החברתית הזאת. אני רוצה להודות ליועץ החקיקה שלי עורך דין יהודה כהן, שעמל רבות על ההצעה הזאת, גם על ההצעה הקודמת, שכבר עברה ועדת כספים,

ולהודות גם לשר המשפטים,

ליושב-ראש הוועדה ידידי מר שמחה רוטמן, על הובלת החוק במהירות, במקצועיות ובענייניות, תודה לצוות המשפטי של הוועדה ולצוות בכלל. תודה רבה. תודה רבה לחבר הכנסת יעקב אשר. להצעת החוק הזאת הוגשו הסתייגויות של קבוצת - - - לא, לא, לא. אני מושכת את ההסתייגויות. אנחנו לא עברנו, אני חשבתי שאנחנו כבר בהצעת חוק הבאה.

מושכים, אפשר להתקדם.

קצת הצלחת לבלבל אותי עם הברכה, כי אני כבר קראתי בהצעת החוק הבאה. אתה צודק, לפעמים גם לי זה קורה. טוב, רבותיי, תודה רבה. הצבענו, בירכנו, הכול בסדר. אנחנו נעבור כעת לנושא הבא על סדר-היום, הצעת חוק בתי דין רבניים (קיום פסק דין של גירושין) (תיקון מס' 9), התשפ"ד 2024, לקריאה שנייה ושלישית.

אני מזמין את,

חבר הכנסת רוטמן, לא הערת לי שאתה לא הצגת את החוק לפני שעברתי להסתייגויות? אני מזמין אותך לעלות ולהציג את הצעת החוק.

היית מונע את כל המבוכה הזאת עכשיו מול יעקב אשר. אולי תשים לי כיסא קטן, אני אשב פה.

אתה לא באמת רוצה שאני אשים לך פה כיסא ותעביר את כל מה שאתה רוצה. לא, כיסא קטן זה לא במקרה של הכנסת.

זה במקרה של מדינה אחת באזור.

בבקשה, חבר הכנסת רוטמן, נא להציג את החוק. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, חבריי חברי הכנסת, בשם ועדת החוקה,

אני מתכבד להביא בפניכם את הצעת חוק בתי דין רבניים (קיום פסקי דין של גירושין) (תיקון מס' 9), התשפ"ד 2024. הצעת חוק זו נועדה להרחיב את ההגבלות שניתן להטיל על סרבני גט במטרה להביאם לקיים את פסק הדין ולתת את הגט. מוצע להרחיב את צווי ההגבלה הכלכליים שבית דין רבני יכול להורות עליהם, כך שניתן יהיה להגביל חשבונות בנק של סרבן או סרבנית ולהקפיאם, להגביל אותם מלהיות שותפים או לייסד תאגיד ואף להיות בעלי עניין בתאגיד, להשתמש בכרטיסי חיוב, להטיל עליהם קנס ולקבוע תשלומי כפיית ציות שישולמו למי שפסק הדין ניתן לטובתו. לעניין תשלומי כפיית ציות, יוער כי זה לא אמור לגרוע מחיוב אחר במזונות,

מוצע לעגן בחקיקה את סמכות בית הדין להורות על הרחקות דרבנו תם נגד סרבן או סרבנית, כך שבית הדין יוכל להורות שאין לצרפו למניין, לנהל עימו משא ומתן וכדומה.

נקבע כי הרחקות אלו ניתן יהיה להטיל גם על אדם שלישי אשר בית הדין השתכנע כי הוא גורם לסרבן לסרב למתן הגט. עוד מוצע לערוך שינוי לעניין פסק הדין לחיוב. כיום קובע החוק שאם קבע בית הדין שעל אדם לתת גט לאשתו ניתן לתת צווי הגבלה, ואין נפקא מינה אם ננקטה בפסק הדין לשון כפייה,

הצעה או לשון אחרת. מוצע כעת לעשות הבחנה ולקבוע כי אם ננקטה לשון של כפייה, חובה או מצווה, ולא קבע בית הדין אחרת, ניתן יהיה להטיל צווי הגבלה, ולעניין לשון הצעה או לשון אחרת, בית הדין יקבע אם ניתן יהיה לתת צווי הגבלה מכוח פסק הדין. נוכח זאת מוצע לתקן גם את סעיף 4 לחוק, הקובע חובה לדיוני מעקב, ולהבהיר שגם אם נקבע בפסק הדין שלא ניתן לתת מכוחו צווי הגבלה, בית הדין יהיה מחויב לקיים דיוני מעקב. נראה לי שזו הייתה תוספת חשובה של חבר הכנסת גלעד קריב, שנכנסה לנוסח החוק. תיקון נוסף המוצע כעת מתייחס להטלת צווי הגבלה על נשים סרבניות. החוק כיום קובע כי לעניין נשים סרבניות נדרש אישור נשיא בית הדין הרבני הגדול כדי להטיל צווי הגבלה. מוצע להשוות בעניין זה כך שגם על נשים סרבניות ניתן יהיה להטיל צווי הגבלה ללא אותו אישור.

נוכח החששות שהועלו בדיוני הוועדה לעניין השלכות התיקון, קבענו אותו כהוראת שעה לשנה, שניתן יהיה להאריכה כל פעם בשנה נוספת בצו של שר המשפטים ובאישור ועדת החוקה. נוכח השינויים המוצעים בחוק הוסיפה הוועדה הוראות מקיפות בדבר חובת דיווח לוועדה, בדבר פסקי הדין שניתנו וצווי ההגבלה שניתנים מדי שנה. אני מבקש מחבריי חברי הכנסת לדחות את ההסתייגויות ולתמוך בהצעה החשובה הזו. אני רוצה לציין שבהצעת החוק הזאת עבדנו, ואני חייב לומר שהיה מרשים ביותר לראות גם ארגוני נשים וארגוני גברים וחברי כנסת מכל הסוגים והמינים, והנהלת בתי הדין. והצלחנו, לא כולם שמחים עם כל פרטי החוק, אבל בסופו של דבר, להביא חוק שבעיניי התועלת שבו גדולה מאוד, ויצרנו שם פשרות שלדעתי הצליחו להביא את רוב האנשים מסביב לשולחן בהסכמה. ובכל מקרה הדבר נעשה מתוך דיונים רציניים ומקיפים, תוך שכלל השיקולים נלקחים בחשבון. השתתפו באמת ארגונים מכל הגוונים והסוגים בקידום החוק הזה. ואני רוצה להודות כמובן גם להנהלת הוועדה ולייעוץ המשפטי של הוועדה.

מבקש לדחות את ההסתייגויות ולתמוך בהצעה זו. תודה רבה לחבר הכנסת שמחה רוטמן, יושב-ראש הוועדה. להצעת החוק הוגשו הסתייגויות של סיעות ישראל ביתנו, העבודה, המחנה הממלכתי ויש עתיד. אנחנו נתחיל מסיעת העבודה. חבר הכנסת קריב, אתה רוצה לנמק הסתייגויות? בבקשה, אתה יכול. אתה רשאי לעלות ולנמק.

אתה יכול לנמק, כן. חמש דקות. חמש דקות.

יש לך חמש דקות, סומכים עליך, תחזיק אותן ועוד תבקש עוד אחר כך. מי שסומך על גלעד שבחמש דקות הוא ידבר, לא מכיר את האיש.

חברת הכנסת טלי גוטליב גם מסייעת לי בניהול הישיבה, ואני מוקיר ומעריך את זה. תודה, טלי. תודה רבה.

- - - דקות. כן, מר קריב, חבר הכנסת.

חברי סיעתי לא נמצאים באולם, לכן אני עברתי לסיעת העבודה. אתה יכול לדבר חמש דקות, גלעד. גלעד, אתה לא עולה? אתה יכול לדבר חמש דקות, גלעד. גלעד, רק שתדע לך שזה יהווה תקדים. מי כמוך יודע שאתה יכול לדבר חמש דקות. גלעד, פעם אחת אתה תדבר חמש דקות, זה יהווה תקדים.

הצעת החוק הזו נולדה מתוך מניע ראוי, מתוך רצון גם להעמיד לרשות בתי הדין הרבניים מערכת מפותחת יותר של סנקציות שניתן להטיל על מי שמסרבים להעניק גט לבן הזוג, וגם לדרבן את בתי הדין הרבניים להשתמש בכלים הללו על יד דיוני מעקב והיבטים נוספים. ואכן, הכוונה הראשונית של החוק היא כוונה ראויה, וצודק יושב-ראש הוועדה בתיאור שלו שסביב הצעת החוק הזו נדונו או התקיימו דיונים רציניים מאוד, שבהם נשמעה דעתם של גורמים רבים, לרבות ארגוני הנשים שפועלים בזירה הזו של עניינן של מסורבות ומעוכבות גט. וחשוב גם לומר שבמספר נושאים, במסגרת הדיונים, היו באמת קבלה ואימוץ של עמדותיהם של ארגוני הנשים ושל חברי כנסת, למשל בסוגיה אם די בהמלצה של בית הדין למתן גט כדי לאפשר הטלה ראשונית של סנקציות.

במסגרת הצעת החוק הזו קרו גם כמה תקלות, ואני אתייחס אליהן בדברים שלי בנימוק ההסתייגויות בהמשך הדרך. אבל כרגע אני מבקש לנמק את ההסתייגות שלנו שמסומנת כהסתייגות מס' 2, וההסתייגות אומרת: פסק הדין בתביעת גירושין יינתן בתוך שנה מפתיחת התביעה, בית הדין רשאי להאריך את התקופה האמורה בשנה נוספת לפי בקשה מטעם שני צדדים ומטעמים שיירשמו. אנחנו איננו יכולים להתייחס לפסק דין שמחייב גירושין כאל כל פסק דין. אנחנו יודעים שלא קוצבים לוחות זמנים לבתי משפט. ישנם הליכים שיפוטיים שמסתיימים במהרה, ישנם הליכים שיפוטיים מורכבים גם בתחום הזה של דיני משפחה, אבל הנושא הזה של חיוב מתן גט ושל מתן פסק דין הוא עניין של דיני נפשות. אנחנו נמצאים במציאות חוקית שבה נשים רבות, בעיקר נשים - - - וגם גברים.

נכון, אבל מייד אני אומר. נשים רבות נמצאות בעמק הבכא, שבו לא רק שבן זוגן אינו מוכן לשחרר אותן מכבלי הנישואין, גם בתי הדין שוקטים על שמריהם, לא רק שאותה אישה נתקלת בבעל סרבן וכזה שמבקש או להשיג הישגים כלכליים כתוצאה מהסחטנות או מתוך נקמנות באישה מבקש לעכב. לעיתים, ואני חייב לומר שלעיתים לא רחוקות, בתי הדין עצמם והדיינים עצמם שותפים לאותו עיכוב גט לא ראוי מצידו של הבעל, אם מתוך טענה ואמונה שצריך לשלוח את בני הזוג פעם אחר פעם לסבבים של שלום בית, למרות שמערכת היחסים נכשלה וברור שהיא גם עתידה להיכשל, ואם מתוך תפיסות עולם אחרות. לא ייתכן שנשים במדינת ישראל לא תוכלנה לשקם את חייהן ולפתוח פרק חדש, ובעניין הזה יש הבדל בין נשים לבין גברים ולו רק מטעם היחס השונה של ההלכה ללידה של ילד על ידי אישה נשואה וללידה של גבר על ידי גבר נשוי. ולכן צריך לקבוע לבתי הדין תקרת זמן למתן פסק דין, וזו ההסתייגות שלנו, שאלמלא יש טעמים מיוחדים, יתכבד בית הדין וייתן פסק דין תוך שנה. והדבר הזה, לא ייתכן - - סליחה, זה נכון מה שאתה אומר, אבל מה שונה זה מבית משפט לענייני משפחה? אנחנו כופים אותם לתת - - - כדרך אגב - - - בואו,

בואו נשאיר את הדיון על שתי ההסתייגויות. כרגע, תודה רבה לחבר הכנסת גלעד קריב. אנחנו פשוט נלך לפי הסדר.

משפחה - - - קבוצת סיעת המחנה הממלכתי, חברי הכנסת לא נמצאים באולם. אנחנו נעבור לקבוצת סיעת יש עתיד, יש לכם כמה הסתייגויות, רק תעדכנו, תגידו מי רוצה לדבר ולנמק.

כל חברי הסיעה רשומים, אז

יש לי 40 דקות? לא, יש לך חמש דקות.

לא, אחר כך תרד, אבל אנחנו נלך לפי הסדר. אדוני היו"ר, חבריי חברי הכנסת, אדוני השר, בזמן שאנחנו נמצאים פה בדיון מיוחד של כנסת ישראל שעוסק בכלום ושום דבר, בזמן שמדינת ישראל כולה נערכת לאיום אמיתי על קיום המדינה ואנחנו נערכים לאיום אמיתי על ערוץ 14, ממש ברגעים אלה יש הפגנה מטורפת מחוץ לתל השומר. אני לא יודע אם מישהו פה הזכיר את הנושא, כנראה שלא. תראה, הינה השר, הינה שר הנגב והגליל, לא נשאר נגב ולא נשאר גליל, אז אולי בוא נדבר על חוק הגיוס. מה דעתך על זה? בינתיים אולי תרצה להתייחס לזה שיש אלימות עכשיו, תוקפים חיילים, תוקפים עיתונאים. זה הפלג הירושלמי - - - אה, הבנתי. נמות ולא נתגייס. אז אני רוצה לומר לכם משהו, בזמן שהכנסת גם ככה פתחה את שעריה, באופן תמוה, לטפל בחוקים הזויים שכולם פה לא מבינים למה הם קיימים, אתה מדבר פה עם יו"ר הקואליציה,

אז לפחות בואו נהיה אמיתיים עם עצמנו: למה אתם פה עכשיו, מה אתם עושים היום? מה אתם עושים היום בכנסת ישראל כשאתם דנים עכשיו בהצעת חוק בתי דין רבניים? לפני זה דנתם בעוד איזו שטות אחרת, לאחר מכן תדונו בשטות נוספת. אם כבר פתחתם את הכנסת, לא תדברו על עסקת החטופים? לא תדברו על איום קיומי למדינת ישראל, לא תדברו על זה שעכשיו, ממש עכשיו, מחוץ לבסיס תל השומר יש הפגנה אלימה, תוקפים חיילים? רצתם כולכם לבית ליד, למה אתם לא רצים לשם עכשיו להגן על חיילים בתל השומר? כי זה לא נוח לאג'נדה שלכם? צבי סוכות, שנמצא מולי: רצת לבית ליד להגן על החיילים,

אני לא מצפה שאף אחד ירוץ. טלי גוטליב, חברתי טלי גוטליב, רצת לבית ליד בשביל ללכת להגן על חיילים, למה את לא רצה עכשיו לתל השומר להגן על חיילים שתוקפים עכשיו?

סליחה שאני אומרת לך, סליחה.

אתם נותנים פה היום מקום ובמה לפלג הירושלמי במקום לפאר את החרדים שהתייצבו - - - אני לא נותן מקום. להפך, אני אומר שאת צריכה לנסוע לשם, וכל מי שנסע לשם צריך לנסוע גם היום, וללכת לתל השומר ולהגן על חיילים מפני אותם פרזיטים שלא רוצים להתגייס סתם כי הם לא רוצים להתגייס. אבל אתם תמשיכו פה עם סיסמאות "ביחד ננצח". איך ביחד ננצח אם לא ביחד נתגייס? איך זה יכול לקרות בבית הזה כשכולכם מונעים ב-100% מתוך אותה פוזיציה של לשמור על הכיסאות שלכם? איך אתם מרגישים בנוח עם עצמכם, אחרי המתקפה המטורפת, המתוזמנת, שלכם על הפצ"רית, על מי לא? ועכשיו, ממש עכשיו, תוקפים חיילים מחוץ לבסיס תל השומר. יש פה חבר כנסת אחד בבית הזה מהקואליציה, שיקום ויגיד: אנחנו נגד זה, אנחנו חושבים שצריך שצריכים לגייס חרדים.

יוסי כבר יוצא,

גם אתה יכול לצאת, דיברתי על גיוס חרדים. תראו מה קורה פה בבית הזה, דממה. אני באמת לא יודע איך אתם לא מתביישים, באמת לא מתביישים. לפתוח היום את הכנסת, לא לדון במצב החירום של מדינת ישראל, לא לבדוק אם מערכת הבריאות ערוכה, לא לעשות פה איזשהו דיון פיקוח על מערכות חירום של מדינת ישראל, ופשוט לחכות לראות איך יתקפו את המדינה. הפכנו להיות, אמיתי, ילדי הכאפות של המזרח התיכון, בראשות אדם אחד חלש שהביא אותנו למקום הזה. ועכשיו כולנו נחכה, כמו ילדים טובים, לשעה 24:00 לפתוח את המליאה שוב. ואתם שואלים למה פותחים את המליאה בשעה 24:00 בלילה? כי צריך שיעבור מספיק זמן מהחוק שנותן הטבות מפליגות לערוץ 14. כל שרי מדינת ישראל בזמן חירום, במצב הכי מטוח שהיה אי פעם מאז קום המדינה, הולכים להתייצב פה, בשולחן הזה, ולהצביע בעד הטבות לערוץ 14. ואתם יודעים מי הבן אדם היחיד שיכול לגרום לכל שרי הממשלה להגיע בשעה 24:00? זה לא אופיר כץ, זה ראש הממשלה בנימין נתניהו.

בזמן שאנחנו לא יודעים מאיפה נותקף, יושב בנימין נתניהו ומנהל את הקואליציה שלו, להגיע יחד, להיכנס לפה ולהצביע בעד הטבות הזויות לערוץ הבית שלו. לאיזו עוד תחתית הקואליציה הזאת תגיע? לאן עוד תדרדרו אותנו? מה עוד יקרה כדי שתבינו שאין לכם מנדט יותר להרוס את המדינה? תודה רבה לחבר הכנסת רון כץ.

יש לך עוד הסתייגות אחת,

אחר כך שתי הסתייגויות של קריב. אני אתן לחבר הכנסת קריב עשר דקות ברצף. הוא לא שמע.

יש עוד שתי הסתייגויות, עשר דקות של קריב, ואז יש לך עוד עשר דקות מינימום. תסגרו ביניכם מה שאתם רוצים. אני רק אומר מה כרגע נכון. אדוני, אני אדבר בקצרה. אדוני היושב בראש, כנסת נכבדה, אני רוצה לנצל את הנוכחות של חבר הכנסת סוכות בתוך מליאת הכנסת ולשאול אותו: מה חשבת לעצמך כשפרצת לבסיס צבאי? איך הגעת למצב שאתה חומק דרך המנעול, בגלל שאתה גם, צריך לומר,

לא לכולם יש.

לניסים ואטורי זה קצת יותר מורכב להיכנס דרך השער הזה, ואז עוד להתווכח עם קצין צה"ל. מה חשבת שאתה עושה?

מה אתה חושב, שאתה איזה נער גבעות שרץ בין הגבעות? אתה חבר כנסת במדינת ישראל. אתה דמות שמכל העולם מסתכלים עליה. אני נוסעת לפרלמנט בשטרסבורג כי אני ראש מועצת הכנסת למועצת אירופה. כל הזמן אני מתעסקת בשטויות שלכם.

במקום לבוא ולדבר על אזרחי ישראל, על מה שהם עברו ב-7 באוקטובר, אני צריכה כל הזמן לדבר על ואטורי,

על התבטאויות והתבטאויות. ועכשיו גם בסרטון, מה שנקרא on camera, כולם רואים אותך פורץ לבסיס. מה חשבת לעצמך כשעשית את זה, מה חשבת? כל העולם מסתכל עליך. איזה בושות. איזו בושה וחרפה. ומה עם החיילים? ואם אתה כל כך טוב בלרוץ לבסיסים, למה לא תרוץ לתל השומר? תראה מה קורה שם לחיילים חרדים שמנסים להתגייס. זה לא מעניין אותך? למה אתה הולך? אל תתבייש. תעמוד או שתשב, או שפשוט תברח מהאולם, זאת גם אופציה. אבל הבושה והחרפה של מה שעשית בבסיס של שדה תימן, אנחנו נסחב את זה שנים. ולא סתם ביום שישי, 15% אמון בכנסת ישראל. מעולם מצבה של הכנסת לא היה בכזה שפל, והוא בשפל לא בגלל חברי כנסת טובים שנמצאים פה. הוא בשפל בגלל אנשים כמוך. אני חייבת להגיד עוד משהו אחד. ראיתי שבתוכנית של יואב לימור, ולא יודעת עוד מי שם, הם עושים מין,

כל יום איך מחליפים את ה-120. אני רוצה להגיד לכם, זה נורא ואיום בעיניי. זה נורא ואיום. אתם יודעים למה? את יואב לימור אני מאוד מעריכה. וואלה, זה בעצם מכסה,

אתה מסכים איתי, בין כל אלה שגרועים. סליחה, יש פה חברי כנסת מצוינים, אפילו פה. מה זה הדבר הזה? מה זה הדבר הזה? להיות חבר כנסת זה תהליך. צריך להבין, אתה מסכים איתי,

מה זה הצעות לסדר-היום. יש חברי כנסת שחצי שנה לא יודעים איך להגיע מהמזנון החלבי לבשרי. מה זה הזלזול הזה בעבודה?

תיכנס, תיכנס, אתה תסכים איתי על זה. בוא, הפדיחות שלך, אנחנו כבר נתעסק איתן בלילה. תן לי להתעסק עם הפדיחה של צבי סוכות.

ועוד הערה, מה זה להחליף את כולם? תחליפו את הגרועים. תחליפו את אלה שמבזים את הכנסת.

תחליפו את אלה שעושים בושות, שבעולם צריך להגן עליהם. מה קשורים 120? איך אתם עושים דבר כזה? יש פה חברי כנסת מעולים. הינה, ולדי, ידידי, אני אוהבת אותך.

יש כאן חברי כנסת טובים. לא, הם לא צריכים ללכת. מי שצריך ללכת זה מי שלא יודע לעבוד בכנסת, זה מי שמביא עלינו חרפה בין-לאומית, זה מי שהוריד את הכנסת לרמה הכי נמוכה אי פעם. אנשים יושבים פה בקהל. פעם ישבו בקהל, ואמרו: אני רוצה להיות כאן, לדבר. והיום הם הולכים ולא נעים להם.

יש בכנסת הזאת חברי כנסת טובים, הם לא צריכים ללכת הביתה. צריכים ללכת הביתה מי שמביאים עלינו את החורבן ואת החרפה. הם צריכים ללכת הביתה.

תודה רבה לחברת הכנסת מירב בן ארי. חבר הכנסת גלעד קריב, אתה מסיים את הנמקת ההסתייגויות. יש לך שתי הסתייגויות, ורק תגיד לי אם אתה מדבר חמש דקות או עשר דקות, לפי הסיכום שלך עם האופוזיציה. מה סיכמת? חמש דקות. תודה, סיימנו את השיחה על האוכל. תודה רבה. בבקשה. אדוני היושב-ראש, מכיוון שיש לנו לו"ז צפוף בהצעות חוק של הממשלה שבינן לבין טובת הציבור אין דבר וחצי דבר, אבל בכל זאת, טובת הקואליציה חשובה יותר מן המפונים מהצפון ומהדרום, ממשפחות החטופים, מחיילי המילואים, אז אני איעתר לבקשה לסיים את הנמקת ההסתייגויות בחמש דקות ותו לא. בדברים האחרונים שלי התחלתי לעמוד על העובדה שבחוק הזה יש הרבה דברים חשובים, אבל לצערי ברגע האחרון באו וקלקלו את החוק הזה. חברי הכנסת מהמפלגות החרדיות, בלחץ של ארגונים כאלה ואחרים, באו אל הצעת חוק שהמטרה שלה הייתה לקדם את התהליך של מתן גט באותם מקרים שבהם ברור שמערכת יחסי הנישואים הגיעה אל סיומה, והם הכניסו איזשהו תיקון בהצעת החוק שמסיג אותנו לאחור. בצדק גמור נקבעת ההבחנה בין גברים לנשים לעניין הטלת הסנקציות. עד היום, כאשר מדובר בהטלת סנקציות על נשים שמעכבות את הגט לבעליהן, נדרש אישור של נשיא בית הדין הרבני הגדול על מנת להטיל את הסנקציות, דרישה שלא קיימת בעניינם של הגברים. ועכשיו, בשם השוויון, או תוך נשיאת עקרון השוויון באופן מניפולטיבי ומזויף, לצערי הרב, יושב-ראש הוועדה וחברי הקואליציה הסכימו להכניס לחוק אומנם בהוראת שעה אבל בהוראת שעה שאין לי ספק שתחודש מדי שנה, ביטול של הדרישה לאישור בית הדין הרבני הגדול להטלת סנקציות על נשים. כאן מדובר בדוגמה נוספת של איך הצדדים הכי שמרניים, הכי שוביניסטיים, הכי מיזוגיניים, נושאים לשווא את שם עקרון השוויון. פתאום אכפת להם משוויון. העובדה שנשים מופלות באופן מהותי ויסודי בבתי הדין הרבניים, זה לא מעניין אותם, העובדה שבבתי הדין הרבניים רק גברים יכולים לכהן בתפקיד שיפוטי, פה לא נדרש עקרון השוויון, העובדה שנשים כבולות למערכות יחסים גם מסיבות כלכליות, גם כתוצאה מסחטנות כלכלית בתמורה למתן גט, זה לא מעניין את אותם ארגונים שקוראים לעצמם "ארגוני הגברים" ואת חברי הכנסת מהמפלגות החרדיות, העובדה שגבר, גם כשהוא לא קיבל גט מרעייתו, יכול לבנות מערכת יחסים חדשה, והילד שייוולד כמובן לא ייחשב כממזר, אבל נשים שהגט שלהן מעוכב במשך שנים, אם הן ייבנו מחדש את חייהן ויביאו ילד לעולם, הילד הזה יוגדר כממזר ובמדינת ישראל הוא גם לא יוכל להתחתן כי אין כאן נישואים אזרחיים במדינת ישראל, זה לא מעניין את אותם חברי כנסת שדיברו בשם עקרון השוויון. אז בואו נעשה עסקה. קודם כול, תנהיגו נישואין וגירושין אזרחיים במדינת ישראל. שנית, תטפלו כמו שצריך, כמו שצריך, בתופעה של סרבנות גט ושל עגינות, תראו לנו שאתם מפעילים את הסנקציות על הגברים. קודם כול תיתנו פסקי דין לגירושים תוך כמה חודשים, ולא תגררו נשים אומללות ללכת לתרגילים מזויפים של שלום בית, ואז אחרי שנשיג את השוויון הזה, את השוויון של נשים במערכת משפטית, שמפלה אותן מהרגע שהן נכנסות לאולם בית הדין, אחרי זה נדבר על השוויון בהטלת הסנקציות. ולכן, למרות שמבחינה כמותית רוב הסעיפים של הצעת החוק הזו הם סעיפים חיוביים, והלוואי שהיינו מסתפקים בהם, באה התוספת של חבר הכנסת פינדרוס, שלא מעניין אותו שום דבר שקשור בשוויון אלא רק להנציח את היחס המיזוגיני והשוביניסטי של חלק גדול מבתי הדין הרבניים כלפי נשים, והביא את אותה תוספת. ולצערי, חבר הכנסת רוטמן נכנע לו, והדבר קלקל את הצעת החוק, הקדיח את התבשיל, מעין שאור שנפל בתוך העיסה ופסל את כולה. ולכן, חבריי וחברותיי באופוזיציה, בצר לי, הייתי שמח לקרוא לכם לתמוך בהצעת החוק הזו, הרבה דברים טובים נכנסו בה, אבל משעה שחבר הכנסת פינדרוס ניצל את הצעת החוק הזו כדי לפגוע בהגנה המינימלית שיש לנשים בבתי הדין הרבניים, כאיזשהו תריס מגן, אני מסיים, תריס מגן מפני הגישה המיזוגינית ההולכת ומקצינה של חלק מההרכבים ההמלצה שלי, בצר לי, היא להצביע נגד הצעת החוק. תודה, אדוני. תודה רבה לחבר הכנסת גלעד קריב. חברי הכנסת שרשומים לבקשת דיבור, אני לא רואה שהם נמצאים באולם, לכן אני לא אקרא בשמם. חבר הכנסת שמחה רוטמן,

תסכם את הדיון, ואנחנו נעבור להצבעה. חברת הכנסת בן ארי, רק תעדכני אותי לגבי ההצבעות אחרי זה, בסדר? תכף נגיד, רק תגידי לי.

אני עולה לענות, כן.

אם סוכם, אז מסוכם. מה סיכמנו? רק תעדכני אותי. אז אנחנו מחכים - - - בסדר גמור. ראשית, אני חייב לומר, צר לי, באמת צר לי, גם על התוכן,

התוכן זו מחלוקת לשם שמיים, אני מאמין, מצידו של חבר הכנסת קריב, למרות שאני לא מסכים איתו, בוודאי על הצורה חבל לי.

בסדר.

להקדיח את התבשיל וזה, אני - - - רק הסעיף הזה. אז תן לי, אני אענה לך, גלעד. אני רוצה לענות לך, אולי אני אשכנע אותך? אולי אני אשכנע אותך, אני רוצה לענות לך לעניין.

אבל אם אני עונה לך, אתה לא תקשיב?

הוא מסביר. הוא מסביר.

אם אתם רוצים אני אסביר לכם את המחלוקת על שני הצדדים, הכול בסדר. אנחנו נגיע מחר, תסכמו ביניכם.

אין שום בעיה. אין שום בעיה. אני רק אגיד, אין ספק שהמחלוקת פה, גם הדברים שהועלו בדיון, ואני באמת חייב לומר, לשבח גם את רפי רכס מהייעוץ המשפטי, ואת יהודה, מהייעוץ המשפטי של בתי הדין, עשינו מאמצים רבים לנסות להגיע לעמק השווה כדי לייצר חוק מאוזן. חלק מהסנקציות, וזה, גלעד, עם כל הכבוד, לזה אתה לא נתת מענה, חלק מהסנקציות,

אז אני אענה למי שכן אכפת לו. חלק מהסנקציות שהחוק הזה מאפשר להטיל, המנגנון שהיה קבוע בחוק לפני שתיקנו אותו פשוט הופך את הסנקציות ללא רלוונטיות. למשל, עיקול חשבון בנק: כאשר מדובר במישהו שכבר הוכרז או הוכרזה, לצורך העניין במקרה הזה, כסרבנית אחרי התהליך, וזה לא קורה בתהליך קל, ורוצים להטיל עליה סנקציות של עיקול חשבון בנק, החוק, אם הוא לא מתוקן, אומר שיש איזה תקופת השהיה של חודש-חודשיים-שלושה עד שהעיקול ייכנס לתוקף. בפרק הזמן הזה החשבון ירוקן, לא תהיה לו משמעות. אנחנו גילינו בנתונים שהובאו בוועדה שאותו מנגנון רק מייצר עיכובים שפוגעים בכל הצדדים להליך.

יש טענה שעלתה, ויש בה בסיס, שבאמת בדין תורה יש הבדל בין גברים לנשים בכל הנוגע לדיני גירושין, זה נכון. אבל למען האמת, בפועל המצב השתנה בצורה מאוד משמעותית, והיום מלבד אותו אי-שוויון בסיסי שדיבר עליו גלעד, למעשה היום ממעטים מאוד לעשות שימוש באותו היתר מהרבנים. למעשה היום יש מסורבים ויש מסורבות, יש סרבנים ויש סרבניות, ולא ניתן לתקן עוול בעוול.

העובדה שיש איזה עוול שאתה מזהה כעוול, אני לא בטוח שאני מסכים איתך, אבל בהחלט לפעמים יכול להיווצר עוול, זאת לא סיבה להפיל את זה על אדם מסכן שבית דין כבר קבע בעניינו שהוא צריך לקבל גט, זה לטובת כל הנוגעים בדבר שהוא יקבל גט, אבל כדי לתקן את העוול הכללי אנחנו נעשה לו עינוי דין של עוד שלושה חודשים. אין לזה שום הצדקה, אין בזה שום היגיון, וזו בדיוק הסבה שבגללה תיקנו את העיוות הזה. אני חושב שעם כל האיזונים ועם כל המנגנונים שהכנסנו לחוק היה מקום לבוא ולהסתכל על החוק כמכלול, ולבוא ולהגיד: בסופו של דבר תועלתו רבה על נזקו. ולכן אני מקווה,

שאחרי שההסתייגות, ככל הנראה, שגלעד הגיש,

הוא יצטרף אלינו יחד עם שאר חברי האופוזיציה והם יצביעו איתנו בעד החוק הזה. כי אני חושב שבסופו של דבר התועלת מהחוק הזה היא רבה. עבדנו עליו לכל אורך הדרך ביחד, קואליציה ואופוזיציה. ואני מכאן קורא לאנשים שיש להם אחריות בעיקר לאותם אנשים אומללים, באמת אומללים, שנמצאים בעינוי דין, אם החוק הזה לא יעבור, הם ימשיכו להיות בעצם שבויים במערכת נישואים שאליה הם ממש ממש לא התכוונו, הם כבר רוצים לצאת, הם רוצים להשתחרר, ובשם איזה עיקרון לא ברור הם יהיו תקועים למשך זמן בהמתנה לאיזשהו אישור מבית הדין הרבני הגדול. אני רוצה לומר משהו נוסף, וזה דווקא באמת בענייני דיומא. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אתמול ראינו ידיעה שהייתה אמורה לזעזע כל אדם שיש לו לב. היה פרסום שלפיו בתביעה הצבאית שוקלים לגייס כעד תביעה לא פחות ולא יותר מאשר מחבל נוח'בה. רוצים שמחבל נוח'בה יהיה עד תביעה כנגד החיילים הגיבורים שלנו. ואני שואל את עצמי, אדוני היושב-ראש, ואני שואל את חבריי: איזה עיוות, איזה טרלול יכול להוביל אנשים לייצר את הסיטואציה שיעמוד לוחם גיבור שלנו, יעמוד על דוכן הנאשמים, ומולו יבוא מחבל נוח'בה נאלח שהשתתף ברצח עם, שהשתתף באירועי 7 באוקטובר, הוא יעמוד מולו ויגיד לו: אני מאשים. אני מאשים. אני מטעם המדינה. יהיה כתוב מדינת ישראל נגד לוחם גיבור, ומי עומד בצד של מדינת ישראל כנגד אותו לוחם מילואים גיבור?

מחבל נוח'בה. אני אומר לכם, אפשר להכיל הרבה מאוד עיוותים, אבל כנגד העיוות הזה אנחנו לא יכולים לעמוד בשקט. אפשר לבוא ולחקור מה שרוצים, אבל אם בסופו של דבר, בסוף התהליך אתה מעמיד חיל לוחם, מפקד גיבור, ומדינת ישראל תובעת אותו כשבצד של המדינה עומד מחבל הנוחבה, אתה טעית טעות קשה בדרך. ואני קורא מכאן לפצ"רית - - רוטמן, למה אתה מסית?

- - ואני קורא מכאן לרמטכ"ל, ואני קורא מכאן לשר הביטחון: תפסיקו את הטרלול הזה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש.

רוטמן, למה אתה ממשיך להסית?

כמה שקרים.

נא שקט, בבקשה. - - - למה אתה אומר שאני משקר? למה אתה אומר שאני משקר?

חבר הכנסת רוטמן, זה מפריע להמשך, אנחנו רוצים לעבור להצבעות. תודה, אלעזר, תודה. חבר הכנסת שטרן, תודה. אני אשאל. כרגע את לא בתור.

אני רוצה לעבור על כל מי שהגיש הסתייגויות. חבר הכנסת פורר. עודד פורר, אתה מסיר?

קבוצת סיעת העבודה, חברי הכנסת מרב מיכאלי, נעמה לזימי,

אתם רוצים להצביע, אז אנחנו נעבור להצבעה. אנחנו נעבור להצבעה על הסתייגות 2, לסעיף 1. הצבעה.

אני קובע כי ההסתייגות לא התקבלה. מה ההסתייגות הבאה שאתה רוצה להצביע עליה? 30. הסתייגות 30. אנחנו נעבור לפי הסדר.

נעבור להסתייגויות של המחנה הממלכתי. האם יש נציג של המחנה הממלכתי? האם אתם מסירים או שאתם רוצים להצביע? המחנה הממלכתי, חברת הכנסת תמנו? מסירה. חברת הכנסת

חבר הכנסת פינדרוס, אתה מוריד את ההסתייגות שלך? מסיר. קבוצת המחנה הממלכתי, הם הסירו את כל ההסתייגויות. ישראל ביתנו הסירו. יש עתיד? מסירים.

מה שנשאר לנו זה רק הסתייגות מס' 30. אנחנו נצביע כרגע על הסתייגות של סיעת העבודה, הסתייגות מס' 30 לסעיף 10. הצבעה.

לא נתקבלה. בעד, 24, 31 נגד. אני קובע כי הסתייגות זאת לא התקבלה.

הכנסת פנינה תמנו הצביעה בטעות בעמדה של חבר הכנסת ביטון. זה לא משנה את תוצאות ההצבעה. רק לפרוטוקול. מכיוון שהוסרו כל ההסתייגויות, אנחנו נעבור להצבעה כרגע מסעיף 1 עד סעיף 10, למעשה. אנחנו נעבור להצבעה על סעיפים מ-1 עד 10, בקריאה שנייה, כנוסח הוועדה.

כהצעת הוועדה, נתקבלו. בעד, 32, שבעה מתנגדים. אני קובע כי סעיפים 1 10 בקריאה השנייה התקבלו. כעת נעבור להצבעה בקריאה השלישית. הצבעה. חוק בתי דין רבניים (קיום פסקי דין של גירושין) (תיקון מס' 9), התשפ"ד 2024, נתקבל.

הוא במנהרות חמאס, או ילד קטן או, חס וחלילה, גופה קטנה. הוא במנהרות חמאס, והדרך היחידה להחזיר אותו היא עסקה. אריאל ביבס בן חמש היום. חמאס חטף אותו, חמאס אשם. אבל מי שהגה את הקמפיין השקרי שהברירה שלנו היא או ניצחון או עסקת חטופים לא ינצח לעולם, כי הוא לא מבין מה זה ניצחון. אם אריאל ביבס לא יחזור הביתה, הפסדנו. נהרוג כמה מחבלים שנהרוג, נשמיד כמה בניינים שנשמיד, לא עוד פיר שמתפוצץ ברפיח הוא הניצחון. אריאל ביבס חוזר הביתה הוא הניצחון. אריאל ביבס הוא לא קלף מיקוח, הוא לא אבן נגף בדרך לניצחון, הוא לא בעיה צבאית, הוא לא מכשול מדיני, הוא לא בעיה פוליטית. הוא ילד בן חמש היום. יש לו היום יום הולדת. היום יום הולדת לאריאל ביבס, ומעולם, מעולם לא הייתה משמעות מצמררת יותר למילים "שתזכה לשנה הבאה". אריאל ביבס הוא ילד ג'ינג'י קטן שנקלע למלחמה של מבוגרים. הוא יותר קטן מהילד שמרים את ידיו בגטו ורשה. הוא יותר קטן בארבע שנים מילדת הנפאלם המפורסמת שבורחת מההפצצה במלחמת וייטנאם. הוא יותר קטן בחמש שנים ממה שהייתה מללה יוספזאי כשהטליבן ירה בה רק כי היא רצתה ללמוד. אנחנו מבוגרים, אנחנו הורים, יש לנו חובה לילדים. החובה הזאת קודמת לכל דבר אחר. חובתה הראשונה והעליונה של הממשלה היא לתת ביטחון לאזרחיה. תפקידה לשמור על הילדים - - - סליחה, אפשר להפסיק את השיחות שם? אם הם רוצים, שידברו בחוץ. חבר הכנסת רוטמן, אני מדבר על ילד בן חמש שנפל במנהרות חמאס במשמרת שלך.

- - - שידברו בחוץ. אתם לא חייבים להקשיב. לא נפל. לא אומר "נפל" נחטף, ונתפלל כולנו יחד שהוא חי - - - כדאי שתשמור על הפה שלך, כדי שלא תגיד שטויות. חבר הכנסת רוטמן, תודה. - - - תודה, תודה, לא ביקשתי הערות ביניים. חבר'ה - - - - - - חברים, מתוך כבוד לא נמשיך את הוויכוח הזה. תודה רבה. תודה. במשמרת שלך, אדוני. הממשלה הזו נרדמה בבייביסיטר, וכשהיא התעוררה, התברר שקרה דבר נורא: ילד בן חמש נעלם מהבית, הוא נחטף. עכשיו אתה משתמש בצורה פוליטית. הוא נלקח בידי אנשים נוראיים, ועכשיו יש לה תפקיד אחד, ואחד בלבד: להחזיר אותו הביתה. כשראש הממשלה אומר "ישראל תנצח", אל תשאלו את עצמכם מה פירוש המילה "תנצח", תשאלו את עצמכם מה פירוש המילה "ישראל". ממה מורכבת המילה הזאת? מאיזה ערכים, מאיזה אנשים? מה מייצגת המדינה הזאת? האם ישראל היא מדינה שנוטשת ילדים בני חמש? האם ישראל היא מדינה שאומרת: אנחנו נהיה כמו אויבינו, או שהיא מדינה שאומרת: אנחנו נהיה שונים מהם, הכי שונים שאפשר? אנחנו לא נדבר בשפה שלהם. אנחנו לא נהיה כמוהם. בסדר העדיפויות שלנו בין המוות לחיים, החיים קודמים. ההבדל הוא שלחמאס לא אכפת מילדים בני חמש, לנו אכפת, לחמאס לא אכפת מחוקים וכללים, לנו אכפת, לחמאס לא אכפת להיות נחשל ואלים, ומלא שנאה, לנו אכפת, אנחנו לא נהיה כאלה. כי אם נהיה כאלה, אריאל ביבס אבוד.

תודה רבה לחבר הכנסת לפיד. הדובר הבא, חבר הכנסת אביגדור ליברמן. עשר דקות. בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, האמת, לא התכוונתי לדבר היום. אבל אני, באמת, פה מאזין, צופה במה עוסקת כנסת ישראל היום, בחוק שיטת התקצוב של מועצות דתיות ברשויות שאין בהן מועצות דתיות. למה צריך - - - ירד, ירד.

ירד, כנראה - - - הוא לא ירד.

- - - או שאתם - - - או שאתם רבים עם בן גביר העבריין.

בזה אנחנו פתחנו את היום. זה מה שהופיע בסדר-היום: בתי דין רבניים. במה עוסק היום עם ישראל? מה כרגע מעניין את עם ישראל? אני מסתכל. כולם במתח, כולם בחרדה. אנחנו שומעים. מזכיר המדינה בשיחה עם שרי החוץ של G7 מודיע: תוך 24, אולי 48 שעות, תהיה מתקפה איראנית. אנחנו שומעים את הקולות של נסראללה, של חיזבאללה, מלבנון. שומעים על המליציות השיעיות שהולכות לתקוף אותנו. 150,000 ישראלים תקועים בחו"ל ולא יכולים לחזור. אני כבר לא מדבר על המפונים. על ילדים שלא יודעים באיזה עיר הם פותחים את שנת הלימודים ב-1 בספטמבר. אבל אנחנו פה עוסקים בכנסת - - - תדבר על

תגיד מילה טובה. למה לא להגיד מילה טובה? תגיד לי, מה זה? חברים, כל פעם שאתם תריבו, אני פשוט אעצור את הזמן. תתבגרו כבר.

תגיד תודה.

- - - חברים מסיעת יש עתיד, לא צריך סיוע.

- - - אני הייתי פה - - - תודה רבה, תודה רבה.

פשוט תקשיבו.

הקואליציה מנותקת מן המציאות שבה אנו חיים. ואני מסתכל במה עוסק העולם, גם העולם כולו בחרדה. אני שומע טלפונים ממזכ"ל האו"ם לטהרן, אני שומע על הביקור של שר החוץ הירדני, מזכיר המועצה לביטחון לאומי הרוסי בטהרן. כולם בחרדה. הבורסות נופלות. במה אנחנו בדיוק פה עוסקים? חוק הרבנים. וגם - - - לערוץ 14. זה חשוב עכשיו. אני חושב שבעת הזו כולנו מחויבים קודם כול, להתמקד בדברים שהם בקונסנזוס. אי- אפשר ברגעים כאלה להתחלק לקואליציה אופוזיציה, לדברים,

שהם כולם במחלוקת. להפך, כולנו חייבים לדבר פה על דברים שבהסכמה. אם הכנסת מתכנסת היום, לדבר על הקונסנזוס, לתת גיבוי לצה"ל. אני אומר בלי קשר לקואליציה אופוזיציה, ניתן גיבוי לכל מהלך צבאי, צריך לתת גיבוי לחיילי צה"ל. אי-אפשר לראות שדווקא היום אותם אנשים, אותם פרחחים שבאים ללשכת הגיוס, מגדפים, צורחים, מקללים אנשים שהולכים להתגייס היום, לא שמעתי שום גינוי מהצד הזה של הקואליציה. לא שמעתי מאף שר. לא רצית לשמוע. גינינו, וגינינו, גינינו, ומגנים - - - אנחנו אלו שגייסנו אותם. סליחה, לא שמעתי שר אחד בממשלת ישראל שמגנה את זה.

- - - מילה לא אמרתם. העיקר - - - תודה. חברת הכנסת בן ארי. באמת, אותם אנשים,

גם חלק חרדים וחילונים, כולם שמתגייסים היום שם,

מה לא אומרים

צעקו על החיילות, על הבנות שהתגייסו. לא שמעתי שר אחד בממשלת ישראל מגנה את זה. ודווקא היום, דווקא היום - - - הפלג הירושלמי.

צריך לקחת אותם לכלא.

אלה שמקללים חיילים, לעצור אותם, באותה נחישות שראינו את הפצ"רית. לעצור אותם בכלא עכשיו.

חבר הכנסת סעדה, תודה. - - - לשדה תימן רצתם - - - הפוך. לעצור את אלו. חברי הכנסת בן ארי וסעדה, אני אמרתי: כל פעם שאתם תתחילו להחליף פה דעות,

אל תדאג. הם היו

אני אומר למערכת הביטחון: גם אתם תקועים ב-6 באוקטובר. איך יכול להיות ששבוע שלם אנחנו רק ממתינים שירביצו לנו ושישגרו לכאן

למה אתה מחכה - - - כי אתה ממשלה פח. או. מה לעשות? אוקיי, תודה.

סיימתם? אפשר לתת עשר דקות לחברת הכנסת רייטן? אבל למה לדבר ככה?

חברת הכנסת גוטליב, תודה. בואו נכבד את הדוברת הבאה. בבקשה, עשר דקות לרשותך. תודה רבה, אדוני יו"ר הישיבה. כנסת נכבדה, כמה חוקים שמתם היום על סדר-היום, אתם יודעים? נחשו. פתחתם את המליאה. 23 חוקים, זה לפני מה שאתם מורידים בלילה בגלל שלא הצלחתם להגיע פה לדילים שלכם. אבל זה, הדיון הזה והדיון הזה של הצפון ושל החטופים זה שני הדיונים היחידים הרלוונטיים, האקטואליים והנכונים והחשובים ביותר מכל החקיקה ההזויה והלא-קשורה שלכם. אני אגיד לכם משהו.

אנחנו הולכים לדבר עכשיו על ההפקרות הביטחונית בצפון וויתור הממשלה על הגליל. אני אגיד לכם כמה דברים. לא ייתכן שתושבי הצפון ימשיכו להיות מופקרים לגורלם ללא סיוע מדינתי. המשך ההתמהמהות של הממשלה בהעברת החלטה משמעותית ומיידית לתושבי הצפון פוגע קשות בתושבי קו העימות ומעמיד בסכנה את עתידם ואת חזרתם בשוך הקרבות. חלקים גדולים בצפונה של הארץ הפכו שוממים ללא כל מענה ממשלתי, הבעיות הולכות ונצברות, אוכלוסייה ציונית וחלוצית אינה זוכה למענה מדינתי כלשהו. אתם יודעים מה זה? זה כתב ההודאה של השר שלכם, שר הנגב והגליל. זה כתב שלכם. אתם הממשלה שמודה בפה מלא שנכשלתם, שאתם מופקרים, שהפקרתם את הכול. אתם מודים. זה הולך להיות הפרק הראשון בכתב האישום של תושבי מדינת ישראל ובעיקר של תושבי הצפון, שמסתכלים עליכם, מתביישים, ומרגישים שאתם לא מייצגים אותם. לא מדובר רק על מי שפונו. מדובר על מי שנמצא סמוכי פינוי, מדובר על המעגל השני, מדובר על המשפחות של 43 הרוגים, על 12 הילדים במג'דל שמס, מדובר על המשפחה ועל הזוג ברנס מקיבוץ אביטל, על ניר פופקו ועל עוד הרבה מאוד משפחות אחרות שקיפחו את החיים שלהן בגלל שאתם הפקרתם את הביטחון של הצפון. איך אתם מסתכלים על עצמכם במראה? איך אתם ישנים בלילה? העם המדהים הזה יודע לעמוד בפני אתגרים ביטחוניים, אזרחיים. כל דבר ידענו לעמוד. אבל בפני ממשלה שמפקירה ושוברת את רוחו, זה דבר חדש, זה כבר קשה. הצפון זה איפה, אדוני ראש הממשלה? אה, זה שם. ביזיון ובושה. מראה בדיוק את הזלזול שלכם בבעיות ובמחדלים. על זה אתם לא תדברו על הדוכן, רק על הפסאודו-הישגים, כי הממשלה שלכם עושה דברים מדהימים. לכודים, ככה מרגיש העם הזה.

הוא גם מרגיש לכוד בין האחריות שלו כלפי המדינה, כלפי החברה, כלפי המשפחה ובתוך האין-מענה של הממשלה והקואליציה. מה אתם עושים? מה אתם עושים? מגיעים לכאן, פותחים מליאה כדי שאפשר יהיה להעביר פה חקיקה לטובת אזרחי מדינת ישראל, ובמקום זה מזלזלים באינטליגנציה של הציבור, מזלזלים בזמן של כנסת ישראל. אתם יודעים מה? הזלזול הזה של המדינה גם מגיע לבג"ץ בתשובות הלקוניות, המתחמקות, שהמדינה הגישה כלפי העתירה שהגישו 14 היישובים שלא פונו בצפון. במקום לענות עניינית, במקום להסביר לתושבים למה המדינה לא יודעת לתת להם את הצרכים, התשובות מלאות בסתירות. הן מתנערות, חסרות אחריות, חסרות מחשבה, ובעיקר בדיוק כמו הממשלה הזאת, חסרות אכפתיות ורגישות. אתם לא רואים את האזרחים. אתם לא מרגישים אותם. באמת לא אכפת לכם, כי אם היה אכפת לכם הייתם מתנהגים אחרת. כתב האישום הזה יכלול הרבה מאוד פרקים, ובין היתר גם של הדור הצעיר. הדור הצעיר שאתם זנחתם והפקרתם לאנחות. אין חינוך במדינת ישראל, ובעיקר אין חינוך לילדי הצפון. כמה שעות הם לומדים בשבוע? כמה שעות הם למדו בשנה? כלום וחצי, אבל אחר כך תתגאו בהישגים של מדינת ישראל באולימפיאדות, באולימפיאדת המדע, באולימפיאדות כאלה ואחרות, כאילו שאתם השקעתם בהם. הכול זה ההורים שלהם, שבאים ומוכנים להשקיע כסף מעבר למה שצריך. זה לא המדינה. כתב האישום הזה ייגמר וייחתם בעומק הכישלון האסטרטגי של ראש ממשלה שמכהן פה יותר מדי שנים. המדיניות שלו, או היעדר המדיניות שלו, או המדיניות של הזדון שלו, הכול הביא אותנו לנקודה הזו, לנקודה שבה הכול נשבר. תסתכלו סביבכם. במה יש לכם להתגאות? בכלום. הבאתם אותנו לעברי פי פחת. מדינת ישראל נאלצת להתמודד עם האתגרים הקשים, המורכבים ביותר שידעה אי פעם, ואתם יושבים כאן,

אני מסתכלת עליכם, מרכינים את הראש, כי אין לכם מה לומר. אין לכם מילים להסביר את הכישלון הזה.

תודה רבה לחברת הכנסת אפרת רייטן. חברת הכנסת שרן השכל, בבקשה. גם לרשותך עשר דקות. בגלל שזה בפגרה אז כל הצעה לסדר-היום, הרווחת.

חבריי חברי הכנסת, אדוני היושב בראש, אתה יודע מה? הלוואי שלא היינו צריכים לעלות לכאן לנאום, אם אפשר להגביר בבקשה את המיקרופונים, החבר'ה בסאונד? הינה, עכשיו שומעים. חבריי חברי הכנסת, אדוני היושב בראש, הלוואי שהייתי יכולה,

הלוואי שלא היינו צריכים לעמוד פה היום כדי לדבר על ההצעה הזו של ההפקרות הביטחונית בצפון ופשוט הוויתור של הממשלה על הצפון. הלוואי. אני עמדתי כאן על הבמה הזו לפני שבועיים, לפני חודש, לפני חודשיים, פעם אחר פעם מתריעה, מזהירה, מבקשת. מבקשת מכם, הקואליציה, להתעורר. אבל להתעורר באמת. לדרוש את מה שאתם יכולים לדרוש, אבל רק אתם יכולים לדרוש, לשנות את אותה מדיניות של הפקרה בצפון.

גם לפני חודש, גם לפני חודשיים וגם לפני שלושה חודשים זה היה בידיים שלכם, וזה עדיין בידיים שלכם. כמו שאתם מאיימים היום בכל מיני חוקים כמו חוק הרבנים או החוק של המפלגה הזו או החוק של המפלגה הזו לא להצביע בגלל איזו סיבה פוליטית כזו או אחרת, יש לכם, לכל אחד ואחד מכם, את היכולת, את האצבע, לומר שעד לא משנים את המדיניות המופקרת הזאת בצפון אתם לא תגיעו לפה להצביע. המליאה הזו לא הייתה צריכה להיפתח בלי שאתם תגידו שאם אין שינוי במדיניות הצפון אין מליאה. ואיך אתם מסוגלים לא לעשות את זה? אני עמדתי כאן לפני חודש, מזהירה אתכם מפני אסון שהולך להתרחש בצפון. אמרתי לכם שלא צריך לחכות לאסון. לא היה צריך את האירוע של 12 ילדים במג'דל שמס. האסון הזה היה יכול להימנע. זה תלוי בכם, בכל אצבע ואצבע של כל אחד ואחד מכם, 64 אצבעות שיכלו למנוע את אסון הילדים האלה, של ניר מקיבוץ הגושרים, שנהרג גם הוא. זה תלוי באצבעות שלכם. זה נקרא הפקרות. מדיניות ההכלה הזו כשאני עמדתי ואמרתי לכם שאני הלכתי למטולה, וראש המועצה במטולה, יחד עם כיתת כוננות, חי כבר תשעה חודשים בבונקר. איך אתם מסוגלים לאפשר את זה? ואתם באים להצביע כאן אחד אחרי השני, איך אתם לא מאיימים שפשוט לא תצביעו עד שראש המועצה של מטולה יוכל לחיות במועצה שלו, יוכל לחזור לבית שלו? עשרות אלפי פליטים ישראלים, ילדים, לא יכולים לחזור הביתה, לא יכולים לחזור לאסוף את הצעצועים שלהם, נשים שלא יכולות לאסוף את התכשיטים שלהן, הורים שלא יכולים לאסוף את הספרים שלהם, את החפצים שלהם מהבית, לא יכולים להיכנס,

כי חיזבאללה שולט צבאית בשטח. למה הוא שולט צבאית בשטח? מדיניות שלכם. זה על הידיים שלכם, זה על המצפון שלכם. כשאנחנו מדברים על הכישלון הביטחוני הזה, על זה אנחנו מדברים. איך יכול להיות שהם יורים יום-יום על מטולה, ואותו בית שממנו יורים בכפר ממול עומד? מכוניות נוסעות, שגרת חיים. איך אתם יכולים לחיות עם זה, ועוד אחרי האסון הזה עם 12 ילדים? אני אומרת לכם שאתמול חזרתי מעוד משפחות שניחמתי, ילדים עם חלומות: ילדה שאהדה את ריאל מדריד, החלום שלה היה רק ללכת לראות אותם, או ילדה אחרת שאוהדת את מילנו,

הילדים הללו חוו את האסון הגדול ביותר במקום הכי יפה, הכי טוב והכי כיף שלהם. וכן, כמה שזה קשה, זה עליכם, כי אתם לא משנים את המדיניות הזאת. אתם לא יכולים להגיד: אני ממליץ, אני אומר, לא. הקואליציה הזאת תלויה בידיים שלכם, וכמו שלא הביאו את חוק הרבנים ולא מביאים את החוק שלך, פוגל,

כי אתם מסרבים להצביע, אז על דברים כאלה? אבל על המדיניות הביטחונית, הביטחון של ילדים בצפון, הפליטים הישראלים שלא מסוגלים לחזור לבתים שלהם, על זה אתם לא מתעקשים? איך אתם לא רבים על זה? איך אתם לא דורשים את זה? ואתם יודעים מה? נניח שמבחינה ביטחונית ויתרתם. נניח שאתם לא רוצים את הביטחון בצפון ולא נלחמים על הביטחון בצפון, אתם יודעים מה? תילחמו על שינוי מדיניות אזרחית. הקרע הפוליטי שיש בתוך לבנון או בכל ארגון שממומן על ידי איראן, הקרע הפוליטי בתוך אותה מדינה אדיר. מהי מדיניות אזרחית? למה לא ללחוץ את זה? אתם יודעים מה? תדברו על צבא, על חימושים ועל כוח אדם, אבל מבחינה אזרחית, איך לא מצליחים ליצור את אותו קרע כדי להפיל אותם? למה אתם לא דורשים את הפעולה בעניין? אבל אתם יודעים מה? אל תתערבו בפוליטיקה שם, כמו שהם מנסים לתקוע אותנו פה,

תפנו לזירה ההסברתית. איפה אתם? איפה קמפיין הסברה בין-לאומי שלפחות יגייס את הקהילה הבין-לאומית לצידנו? איך את הדבר הזה אתם לא דורשים? אם אפשר פה יותר שקט. זה קצת קשה עם כל הרעש הזה. רבותיי, מי שלא צריך להיות באולם, לא להפריע. אתם יושבים באולם ומדברים, וזה מפריע. גם האופוזיציה וגם הקואליציה, בבקשה. אז אתם יודעים מה? ויתרתם צבאית, ויתרתם ביטחונית, הכול. יש לכם את הכוח לפחות לדרוש קמפיין הסברה בין-לאומי שיגייס לצידנו את הכוחות הבין-לאומיים, את המדינות. אתם יודעים מה? הינה כמה הצעות, והצעתי את זה עוד בהתחלה. הרי ידוע שנתניהו, אי-אפשר לקחת את זה ממנו, קמפיינים הוא יודע לעשות. אז איך לא פתחתם בקמפיין על האסלאם הרדיקלי העולמי?

אתם לא מבינים את הפוליטיקה הבין-לאומית, אתם לא מבינים מה קורה באזור? איך לא נפתח קמפיין של מדינת ישראל דרך משרד ההסברה, דרך משרד החוץ, דרך הצבא, דרך משרד ראש הממשלה, כדי להעביר לעולם את המסר שישראל נלחמת באסלאם הרדיקלי? ואיזה מין שם מטומטם הבאתם למלחמה הזאת, חרבות ברזל. איך לא הצבעתם על הנקודה, איך לא קראתם למלחמה הזאת "מלחמת איראן"? אנחנו אמרנו את זה מהתחלה, בימים הראשונים, עוד ב-8 באוקטובר: מלחמת איראן. אם הייתם שמים את הפוקוס הבין-לאומי על מלחמת איראן, אז גם דעת הקהל הבין-לאומית הייתה בפוקוס. היא הייתה מבינה מי האויב האמיתי, מול מי אנחנו נלחמים. הנקודות של החות'ים עם חיזבאללה, עם עיראק ועם סוריה היו מתחברות במוח של אזרחים שלא חיים את המציאות הישראלית. אבל גם בקמפיינים, גם בזירה הבין-לאומית, גם בהסברה, פשוט נעדרתם. אתם נעדרים. איך אתם לא דורשים את זה? ממשלת ימין על מלא עלק. חבריי מהאופוזיציה,

אזולאי, אתה הלכת לצד הזה, וכך אתה מחמם אותם להפריע להשכל?

לא, אבל בואו תכבדו אותה. נשארו לה עוד שתי דקות לדבר. תכבדו, ואחר כך נשמע מה השר ישיב.

מבקשים כל הזמן שנהיה ביחד - - - כן, אבל אתה מחמם שם מדורה. אבל, ינון, ביחד זה גם כשקשה. גם כשזה לפעמים לא מתאים, גם שם צריך ביחד. אוקיי, אז דיברנו על ההסברה, אבל גם בהסברה נעדרתם. לא הייתם, אולי לא התייחסתם, אולי לא היה אכפת מספיק. לא התעקשתם מספיק, נניח. בואו נדבר על כלכלה, כי מי כמונו מבין שאם אין כלכלה יציבה ואיתנה, אין ביטחון,

איך מממנים חימושים, איך מממנים מילואים? איך עושים את זה, אם אין כלכלה חזקה ואיתנה שיודעת לתמוך בזה? במקום כל הפיזור הזה של הכסף, איך לא משקיעים אותו במקומות הנכונים? איך אתם לא משקיעים את זה במנועי הצמיחה הישראליים כדי לייצב את אותה כלכלה? אנחנו רואים שאנחנו ככה בצניחה לאט-לאט, ואתם אומרים: טוב,

אבל יש מקומות אחרים שצריכים את זה. מעבירים 17 מיליון שקל ממשרד החינוך למוסדות החינוך הפרטיים הפוליטיים של החרדים, כשבעוטף עזה רצו להקים בית ספר אבל אמרו שאין כסף. נכון, השמיכה קצרה. אתם יודעים מה? לא לשם ולא לשם. הכלכלה שלנו חייבת להיות יציבה ואיתנה, ואם אתם רואים מה שקורה כרגע בכלכלה הצפונית, בצפון, בגליל, זה שברון לב אמיתי, אבל באמת. אם ב-20 השנים האחרונות הצליחו איכשהו לבנות, להקים עסקים, תעשייה, מפעלים, מקומות שמשקיעים בהם, חינוך, חינוך אקדמי, הכול נמצא פשוט במיטוט מוחלט, מוחלט - - לסיכום. - - ואין תאריך חזרה, ולא אכפת, ולא מתרכזים בזה, והעיקר שיש פוליטיקה.

תודה רבה לחברת הכנסת שרן השכל. מי שישיב על הצעה זו זה שר התקשורת שלמה קרעי.

אתה כן מוגבל בזמן, עשר דקות.

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה. אמרתם כבר הכול, למה נותנים לו לדבר? אתם יודעים, חבריי באופוזיציה, אתם משהו מיוחד. חברת הכנסת רייטן, ביקשתם לבטל את הפגרה, ועכשיו אתם מתלוננים כשקוראים לכם לבוא לעבוד.

אבל ביקשתם לבטל את הפגרה, אז הינה, הביאו לכם - - - מלחמה.

תגידו תודה שאתם באים לעבוד. מלחמה, ימים של מלחמה. אדוני היושב-ראש, לפני שאני אתייחס להצעה לסדר-היום, חבר הכנסת לפיד, ראש האופוזיציה, עלה לכאן קודם ודיבר על מדינה נוטשת. אני מציע לחבר הכנסת לפיד - - - תעצור שנייה,

חבריי מהאופוזיציה - - זאת הקואליציה,

- - ביקשתם הצעה לסדר-היום. אז או שתקשיבו להצעת השר או שתשבו או שתצאו לשתות קפה בפרסה. הצעה לסדר-היום ב-12:00 שהחות'ים רובם

זה - - - אנחנו כולנו נבוא לקרעי מחר. אבל לא להפריע ברעשי רקע, בסדר? אנחנו נראה להם איפה - - - וכל מי שמצטרף אליכם מהקואליציה אפשר לשלוח אותו חזרה למקום שלו באולם.

כי זה באמת מפריע.

תודה, אדוני. אז אני מציע לחבר הכנסת לפיד, שדיבר כאן קודם על מדינה נוטשת, שיעלה לכאן שוב ויתנצל בפני משפחות הנופלים, בפני אלפי הפצועים, בפני עשרות אלפי הלוחמים שעדיין מחרפים את נפשם - - הוא יתנצל? הוא צריך להתנצל? אתה עושה - - - לערוץ 14 בזמן מלחמה,

- - בשמה של מדינת ישראל. מדינת ישראל היא לא מדינה נוטשת. מאות לוחמים נפלו בקרב, אלפי לוחמים נפצעו בקרב - - כן,

בגללכם. ובגלל מי? ובגלל מי - - - - - ועוד עשרות אלפי לוחמים מחרפים את נפשם. אתם אשמים במצב הזה.

זו אינה מדינה נוטשת. תעלו לבבא סאלי, יש לכם הרבה על מה לבקש סליחה. הלוחמים האלה נפלו ונפצעו וממשיכים להילחם בשמה של מדינת ישראל.

זה לא קל. אני יכול להעיד על כך מקרוב, אחרי שלושה חודשים כמפונה מעוטף עזה עם שמונת ילדיי. תודה לאל, חזרנו הביתה.

ובקרוב, בעזרת השם, יחד עם לוחמינו הגיבורים שיחזרו - - איך אתה קשור ללוחמים גיבורים? - - עטורים בכתר ישועה ובעטרת ניצחון, נוכל כולנו, כולל יקירינו שנמצאים בשבי, לומר: חזרנו הביתה. לא נשלים עם מצב שבו יישובי הצפון חשופים למתקפות טרור מתמשכות. חובתנו הערכית והלאומית הינה להבטיח את שלומם של התושבים, לאפשר להם לחזור לחיים של יציבות ושגרה, ולהוביל יחדיו לשגשוג ולפריחה מחודשת של האזור. נחתור לניצחון בכל דרך שתידרש, כפי שרמטכ"ל חיזבאללה יכול להעיד היום. כחלק מהמאמץ הכולל הממשלה אישרה את תוכנית הצפון לטווח המיידי, הנותנת מענה כלכלי וחברתי בחודשים האחרונים וממשיכה לתת. בנוסף, הממשלה אישרה מתווה רב-שנתי, שחר לצפון, לפתרון ארוך טווח, לשיקום ולפיתוח האזור. עובדים על כך במלוא המרץ.

שהשר הרלוונטי לא מעז לבוא ולהגיד את הדברים והוא שולח אותך. בדיוק קיבלתי במייל עכשיו פרסום משרות מנהלי תחום בכירים למטה היישום לשיקום הצפון במשרד ראש הממשלה. עובדים על כך כל הזמן.

מנהל תחום בכיר בתחום הדוברות. מדהים, מדהים,

לא יאומן - - - תכנון ואסטרטגיה.

קהילות, מועצות ורשויות. זה לא יאומן - - - מדהים, מדהים, מדהים.

לא, אתה לא הקשבת, חבר הכנסת בן ברק. היועצים שלנו הם לא עוזרים של תומכי טרור. ליועצים שלנו אכפת ממדינת ישראל. מדהים, מדהים, מדהים.

לא תומכי הטרור שאתה העסקת אצלך כיושב-ראש ועדת חוץ וביטחון. הבאתם עלינו טרור. חברת הכנסת כהן, מירב, תודה רבה.

הממשלה שלך בושה.

הבאתם עלינו טרור הכי קשה שהיה בתולדות עם ישראל. חברת הכנסת כהן, תשתי כוס מים קרים ותירגעי. הכול בסדר. אתה צריך להתבייש, אתה חבר בממשלה שהמיטה אסון על עם ישראל. הכול בסדר, כדאי שתקשיבי. אתה בושה.

תוכנית הצפון,

שירדתם מההנהגה, ושם אתם תישארו. אנשים מתים ואתם מביא לי את ערוץ 14. אין לך בושה? מה שחשוב עכשיו זה הכבוד לערוץ 14. תודה לאל,

לך תבקש סליחה. אני חוזר - - - - - - יסמין פרידמן (יש עתיד): לך תתעסק עכשיו בנושא של - - - 1,600 הרוגים. אני חוזר בחזרה

להבדיל מגנץ ואייזנקוט, הוא הקפיד גם להגיע לישיבות הממשלה. למה

מתחיל שיח, ואחר כך אתם רוצים שאני אפסיק את שניהם.

אמרתי לך, אדוני השר, אתה פונה לחברי הכנסת בשם, אתה מדבר איתם, אני לא עוצר לך את השעון. יש לך עוד 54 שניות. תביא לכאן חוק גיוס,

אל תדבר על - - - תביא חוק

הוא עולה להרעיל בארות. אתה עולה להרעיל בארות, יש פה שר שאחראי על הצפון,

לא אתה. ללפיד אפשר לתת

להצבעה שמית, אז תנו בבקשה לסגנית המזכיר לסיים את העבודה. עכשיו פתאום התחרטתם, אבל תנו לה להקריא את השמות,

אי-אפשר לשנות באמצע הצבעה את ההליך. בבקשה, תמשיכי, גברתי הסגנית. (קוראת בשמות חבר הכנסת) גדי איזנקוט, בעד רבותיי, זה מפריע בהצבעה. בבקשה. הצבעה שמית, מי שהצביע יכול לצאת לשתות כוס קפה. מי שלא רוצה, אל תהיו באולם, זה מפריע בהצבעה. אתם לא מפריעים אחד לשני,

ישראל אייכלר, אינו משתתף בהצבעה דן אילוז, אינו נוכח ואליד אלהואשלה, אינו נוכח קארין אלהרר, בעד זאב אלקין, בעד משה ארבל, אינו נוכח יעקב אשר, אינו נוכח אביחי אברהם בוארון, אינו נוכח אוריאל בוסו, בעד מישל בוסקילה, בעד דבי ביטון, בעד מיכאל מרדכי ביטון, בעד דוד ביטן, בעד בועז ביסמוט, בעד ולדימיר בליאק, בעד מירב בן ארי, בעד רם בן ברק, בעד איתמר בן גביר, בעד אברהם בצלאל, אינו נוכח אליהו ברוכי, אינו נוכח ניר ברקת, בעד ששון ששי גואטה, אינו נוכח טלי גוטליב, בעד מאי גולן, אינה נוכחת יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת בנימין גנץ, בעד משה גפני, אינו נוכח סימון דוידסון, אינו נוכח אבי דיכטר, אינו נוכח גלית דיסטל אטבריאן, אינה נוכחת אלי דלל, בעד שלום דנינו, אינו נוכח אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח עמית הלוי, אינו נוכח שרן מרים השכל, בעד ניסים ואטורי, אינו נוכח מיכל מרים וולדיגר, אינה נוכחת יצחק שמעון וסרלאוף, אינו נוכח יאסר חוג'יראת, אינו נוכח אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת ווליד טאהא, אינו נוכח בועז טופורובסקי, בעד משה טור פז,

אחמד טיבי, אינו נוכח יוסף טייב, אינו נוכח אוהד טל, אינו נוכח יעקב טסלר, אינו נוכח חילי טרופר, בעד אלמוג כהן, בעד מאיר כהן, בעד מירב כהן, בעד מתן כהנא, בעד עופר כסיף, אינו נוכח אופיר כץ, בעד ישראל כץ, אינו נוכח רון כץ, בעד יוראי להב הרצנו, אינו נוכח ירון לוי, בעד מיקי לוי, בעד יריב לוין, אינו נוכח נעמה לזימי, בעד אביגדור ליברמן, בעד יאיר לפיד, אינו נוכח סימון מושיאשוילי, אינו נוכח טטיאנה מזרסקי, בעד מרב מיכאלי, אינה נוכחת שלי טל מירון, בעד יונתן מישרקי, אינו נוכח חנוך דב מלביצקי, אינו נוכח ארז מלול, אינו נוכח יוליה מלינובסקי, בעד מיכאל מלכיאלי, אינו נוכח צגה מלקו, אינה נוכחת אבי מעוז, אינו נוכח שרון ניר, בעד בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ' בעד יבגני סובה, בעד צבי ידידיה סוכות, אינו נוכח משה סולומון, אינו נוכח לימור סון הר מלך, אינה נוכחת אופיר סופר, אינו נוכח אורית מלכה סטרוק, אינה נוכחת משה סעדה, אינו נוכח גדעון סער, בעד מנסור עבאס, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח יוסף עטאונה, אינו נוכח חוה אתי עטייה, אינה נוכחת חמד עמאר, בעד צביקה פוגל, אינו נוכח עודד פורר, בעד יצחק פינדרוס, אינו נוכח משה פסל, אינו נוכח יסמין פרידמן, בעד אורית פרקש הכהן, אינה נוכחת מטי צרפתי הרכבי, בעד אריאל קלנר, אינו נוכח תודה.

וסרלאוף, לא הבנתי, מה הולך שם בכניסה? מה קורה שם? ביקשתי כבר לפזר את ההפגנה שם, לא הקשיבו לי.

זה מפריע בהצבעה. תודה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) יצחק קרויזר, אינו נוכח גלעד קריב, בעד שלמה קרעי, אינו נוכח אליהו רביבו, אינו נוכח משה רוט, אינו נוכח שמחה רוטמן, בעד עידן רול, אינו נוכח אפרת רייטן מרום, בעד אלון שוסטר, בעד קטי קטרין שטרית, אינה נוכחת אלעזר שטרן,

מיכל שיר סגמן, בעד נאור שירי, בעד אושר שקלים, אינו נוכח עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת פנינה תמנו, בעד אני מבקש לקרוא בשמות של חברי הכנסת שנית. תודה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח דן אילוז, אינו נוכח ואליד אלהואשלה, אינו נוכח משה ארבל, אינו נוכח יעקב אשר, אינו נוכח אביחי אברהם בוארון, אינו נוכח אברהם בצלאל, אינו נוכח אליהו ברוכי, אינו נוכח ששון ששי גואטה, אינו נוכח מאי גולן, אינה נוכחת יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת משה גפני, אינו נוכח סימון דוידסון, אינו נוכח אבי דיכטר, אינו נוכח גלית דיסטל אטבריאן, אינה נוכחת שלום דנינו, אינו נוכח אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח עמית הלוי, אינו נוכח ניסים ואטורי, אינו נוכח מיכל מרים וולדיגר, אינה נוכחת יצחק שמעון וסרלאוף, אינו נוכח יאסר חוג'יראת, אינו נוכח אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת ווליד טאהא, אינו נוכח אחמד טיבי, אינו נוכח יוסף טייב, אינו נוכח אוהד טל, אינו נוכח יעקב טסלר, אינו נוכח עופר כסיף, אינו נוכח ישראל כץ, אינו נוכח יוראי להב הרצנו, אינו נוכח יריב לוין, אינו נוכח יאיר לפיד, בעד סימון מושיאשוילי, אינו נוכח מרב מיכאלי, אינה נוכחת יונתן מישרקי, אינו נוכח חנוך דב מלביצקי, אינו נוכח ארז מלול, אינו נוכח מיכאל מלכיאלי, אינו נוכח צגה מלקו, אינה נוכחת אבי מעוז, אינו נוכח בנימין נתניהו, אינו נוכח צבי ידידיה סוכות, אינו נוכח משה סולומון, אינו נוכח לימור סון הר מלך, אינה נוכחת אופיר סופר, אינו נוכח אורית מלכה סטרוק, אינה נוכחת משה סעדה, אינו נוכח מנסור עבאס, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח יוסף עטאונה, אינו נוכח חוה אתי עטייה, אינה נוכחת צביקה פוגל, אינו נוכח יצחק פינדרוס, אינו נוכח משה פסל, אינו נוכח אורית פרקש הכהן, אינה נוכחת אריאל קלנר, אינו נוכח יצחק קרויזר, אינו נוכח שלמה קרעי, אינו נוכח אליהו רביבו, אינו נוכח משה רוט, אינו נוכח עידן רול, אינו נוכח קטי קטרין שטרית, אינה נוכחת אושר שקלים, אינו נוכח עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת האם יש עוד חברי כנסת באולם שלא קראו בשמם? אם לא, אני אבקש לסיים את הספירה.

חברי הכנסת, להלן תוצאות ההצבעה:

53,

אחד מתנגד. אני קובע כי ההצעה לסדר-היום

הפקרה ביטחונית בצפון וויתור הממשלה על הגליל, תועבר לוועדת הכנסת, שם ייקבע המשך הטיפול

שנמצא בימים מאוד מורכבים. אדוני ראש הממשלה, הנבחרים שלך נמצאים בכנסת ישראל ולא בקונגרס. מוטב וראוי, ביום שאנחנו מביאים דיון כל כך חשוב על מצבם של החטופים ועל הצורך הבהול להחזירם הביתה, שתהיה כאן ותקשיב. אני רואה למעלה את המשפחות של החטופים. אני יודעת כמה תעצומות נפש נדרשים מכן גם ביום כזה, ביום שאנחנו מציינים יום הולדת חמש

ג'ינג'י ומתוק, שנחטף מביתו לפני יותר מ-300 ימים. תסתכלו עליהם בעיניים. זה לא מספיק שיש תמונות על הכיסאות, זה לא מספיק לראות את התמונות על הכיסאות. יש 115 נשמות מישראל שנמצאות בידי המרים באויבינו. עם ישראל אף פעם לא ויתר אחד על השני. עם ישראל אף פעם לא נטש נשמות בעם ישראל. עם ישראל לא מפקיר אחים ואחיות. עם ישראל ערב זה לזה. עם ישראל ידע להסתכן, להוציא פעולות נועזות תוך חירוף נפש. אני יודעת את זה ברמה האישית, כמישהי שנגזר עליה להיות פליטה כמה חודשים בתוך סודן. החיילים שלנו ידעו לטוס למדינת אויב, לנחות באישון לילה כדי להציל אחים ואחיות. כולנו מכירים את הסיפור של אסירי ציון, הרוגי מלכות, שעשו הכול כדי להציל נפש אחת בישראל, כי כל המציל נפש אחת בישראל כאילו הציל עולם ומלואו. איך הגענו למצב הזה שעומדים פה נציגים, נבחרי העם הזה, אבל יותר גרוע, משפחות של חטופים וחטופות, של קשישים וקשישות, של ילדים קטנים, של נשים צעירות, ומתחננים שיקשיבו להם ומתחננים להחזיר אחים ואחיות הביתה? אם לא לשם כך נועדה מדינת ישראל, אז לשם מה? לא רק הארץ קדושה, גם האדם הוא קדוש. כבר קבעו את זה רבנים גדולים ופורצי דרך כמו הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, את הפדיון והערך של פדיון שבויים. אבל ראש הממשלה, רק אתה יודע לנהל משא ומתן. ראש הממשלה, רק אתה מנהיג. אבל מהי מנהיגות, אם אתה לא יודע להסתמך על עמודי התווך של המדינה הזאת? על האנשים שאתה מינית, מיטב בניה ובנותיה של המדינה הזאת, ראשי מערכות הביטחון, שאומרים לך, ואני אקריא: גם לקידום עסקה להשבת החטופים יש חלק מרכזי בחוסן ובלכידות שלנו. אני מבינה שזה לא מעניין אתכם שם. חבר הכנסת רון כץ. חבר הכנסת רון כץ זה מפריע. "עלינו לאחד כוחות, להתעלות לגודל השעה ולהתקדם במהירות לעסקת חטופים. זאת חובה עליונה". את זה אומר הנשיא, נשיא המדינה. "אין סיבה ביטחונית לעכב עסקה, אתה עושה שיקולים שלא מטובת העניין", אומר שר הביטחון שלך. ראש הממשלה, אני מקווה שאתה צופה בי. אני מקווה שאתה צופה ושומע את הדברים האלה, כי לחטופים אין קול, ואת המשפחות אתה לא שומע. אם שומעים אותי היום מי מהחטופים והחטופות, אני רוצה לשלוח לכם כוח, אבל בעיקר אני מעדיפה שישמעו את הנאום שלי ולא את הקולות האלה שמדברים על כך שאתה מטרפד עסקה. אומר השר גלנט ומוסיף: "אם לא תושג עסקה בשבועיים הקרובים גורל החטופים נחרץ". נרשמה פריצת דרך מול חמאס אבל ראש הממשלה חושש לאבד את בן גביר

בן גביר וסמוטריץ', איפה היהדות? במובן הזה מוטב שתתייעצו עם הסיעות החרדיות, אם אני לא סמכות מקובלת עליכם ביהדות, ומי אני שאטיף לכם על תורה. איפה התורה שלכם? באותו דיון ראשי המוסד והשב"כ העידו כי אין מכשול ביטחוני לקיום העסקה. רבותיי, כל חייל, כל חייל וחיילת שנכנסים לעזה, אם תשאלו אותם מה הדבר הראשון שעומד בראש מעייניהם, הם יגידו לכם: להחזיר את החטופים והחטופות הביתה. יש לנו הישגים אדירים מבחינה ביטחונית. כבר אמר ראש המפלגה שלי בני גנץ, שישב בקבינט המלחמה, שהגיע הזמן, זה נאמר כבר מספר חודשים אחורנית, להעביר את כובד המערכה ומרכז המערכה לצפון. ולמה אנחנו עדים, מול עינינו? עם מפוחד שאתה לא נותן לו את הביטחון כשאתה מפקיר, ראש הממשלה, חבל ארץ שלם בצפון. הגיע הזמן להעביר את כובד המערכה המלחמתית לצפון ובעיקר להחזיר את החטופים והחטופות הביתה. אנחנו נדע להתמודד עם המחירים, ויש מחיר, והוא כבד, אבל לא יכול להיות מצב שאני עומדת פה בפעם השנייה, פגרה שנייה, רבותיי, זאת פגרה שנייה שאנחנו יושבים פה, וזה פשוט לא מתקבל על הדעת, הנושאים ששמים על סדר-יומה של הכנסת. עוד יש ויכוחים אם ניכנס לתוך הלילה או לא ניכנס לתוך הלילה, האם זה יהיה פיליבסטר. אם זה היה פיליבסטר על חוק שמסייע לעם ישראל, שמקל על עם ישראל, שעוזר לציבור להירגע, שעוזר למפונים ולמפונות, שעוזר למשפחות הנרצחים והנרצחות, שעוזר בעיקר להחזיר את הבנים והבנות, אנחנו מוכנים לישון פה גם חודש ימים. אבל על מה? זה כבודה של הכנסת, זה כבודו של העם הזה, בתקופה הזאת, בתקופת בין המצרים, בתקופה שצריך להרבות אהבה ודאגה לעם ישראל? אני ממליצה לממשלה הזאת, שמעתי קודם את השר קרעי. אמרת: אני באתי לעבודה, אתם רציתם להגיע לעבודה ושלא תהיה פגרה. כן, השר קרעי, אנחנו לא רוצים שכנסת ישראל תהיה סגורה בפני המשפחות האלה, אבל לא בשביל החוקים הקיקיוניים שלך, שיש בהם רק להביא הטבות למקורבים, חוקי תקשורת הזויים. אז תעשה את העבודה שלך. אבל האמן לי, תתעסק במהות. אני יכולה להביא לך שורה של הצעות. אבל להגיד: אני בא לעבודה? אתה הגעת להטריל. זאת לא עבודה, זאת עבודה בעיניים של עם ישראל. אני אומרת לכם, יש בכוחנו, גם אם ראש הממשלה מעדיף לנאום בקונגרס ולא לשמוע אותנו, כי אי-אפשר להביא אותו. על פי התקנון אנחנו יכולים להביא רק 25 חתימות, שזה לא דיון בהשתתפותו. רק ב-40 חתימות בשגרה אפשר להביא אותו. אבל אני אומרת לכם:

ולא נשקוט כי אנחנו רואים את אריאל לנגד עינינו. אנחנו רואים את כל הנשים הצעירות לנגד עינינו. אנחנו רואים אתכם, אימהות, אבות, סבים וסבתות, רואים את הכאב שלכם, את תעצומות הנפש שאתם נדרשים לגלות יום-יום. אילו אנחנו בנעליים שלכם, כנראה שראש הממשלה והשרים היו הופכים עולמות להביא אותם הביתה.

כמי שעדיין נשענים על ערכי ישראל מדורי-דורות, נשים בראש מעייננו את האמרה כי כל המציל נפש אחת כאילו הציל עולם ומלואו. תודה.

חבר הכנסת מנסור עבאס, עשר דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, ממשלת ישראל בראשות בנימין נתניהו הפקירה את החטופים ואת החטופות פעמיים. פעם ראשונה ב-7 באוקטובר, פעם שנייה מתמשכת מאז 7 באוקטובר. מאז 7 באוקטובר הם ממשיכים להפקיר את החטופים ואת החטופות. כל העולם, כולל ארצות הברית - - - - - - חלאס כבר,

חברת הכנסת טלי, טלי גוטליב, בבקשה. כל העולם, כולל ארצות הברית, דורשים מראש ממשלת ישראל - - - - - - טלי, טלי.

דורשים מראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו, לקדם את המתווה שהוא בעצמו הניח על השולחן והפך להיות יוזמה, כמעט אפשר להגיד שבין-לאומית, מאחר שהיא גם אושרה במועצת הביטחון. בנימין נתניהו עדיין תקוע בקונספציה של חיפוש אחר ניצחון אבוד, והוא חושב שהוא יספיק עוד להגשים את המטרה הזאת אפילו על חשבונם של החטופים והחטופות וכל האנשים שמאבדים את חייהם יום-יום. אנו דורשים מראש ממשלת ישראל לקיים את העסקה, גם כדי להחזיר את החטופים ואת החטופות וגם כדי להפסיק את המלחמה ולצאת לדרך חדשה, לתת תקווה לכל יושבי הארץ. התמשכות המלחמה ושפיכות הדמים, אינה פתרון, ולא תוביל לניצחון לאף אחד. המשך המלחמה, על כל הטרגדיות שלה, ללא מציאת פתרון בדרכי שלום, יעמיק את העוינות והשנאה בין העמים לדורות רבים ויקטין את הסיכויים להגיע לפתרון בדרכי שלום ולקדם הסכם להחזרת החטופים והחטופות ולהפסקת המלחמה. אנחנו מתייחסים בביטול לכל ההתבטאויות החוזרות והנשנות של גורמים מדיניים, גם כאן בישראל וגם באזור ובעולם, כי המדינות אינן מעוניינות במלחמה כוללת, בשעה שהמלחמה נמשכת ללא הפסקה במשך תשעה חודשים ברצועת עזה ומאות אלפי קורבנות פצועים ועקורים, ילדים, נשים ואזרחים חפים מפשע, הם אלה ששילמו ועדיין משלמים את המחיר. לכן אנחנו קוראים להכריז מיידית על הפסקת המלחמה ולצאת לדרך חדשה, שתיתן תקווה ותיתן אופק, גם מדיני אבל גם אנושי, לכל הצדדים. אנחנו קוראים גם לפתוח בנתיב מדיני אמין למציאת פתרון של שלום, המתחשב בצרכים של שני הצדדים, הפלסטינים וגם הישראלים, מתווה ששומר על זכותם של אנשים בשני הצדדים לחיים, לביטחון, לכבוד, ועל זכותם של עמים להגדרה עצמית בהתאם לחזון של שתי מדינות, פלסטין וישראל, זו ליד זו. מה? לא שמעתי טוב - - - חברת הכנסת טלי גוטליב, פעם אחרונה. אני מתחיל עם הקריאות. מה חדש? מה חדש?

אנחנו מקשיבים.

את לא מקשיבה בכל מקרה, את לא מקשיבה. מקשיבה לכל מילה שלך. לא רק פה, אני עוקבת אחרי כל הראיונות שלך בערבית.

זה עובר.

עד הקריאה השנייה אני רק אגיד לו: אני עוקבת אחרי כל מה שאתה אומר,

אני מכינה חומרים לוועדת הבחירות, לידיעתך.

פעם הבאה תירשמו לדיון, מפלגת הליכוד. אתם יכולים גם לדבר על החטופים.

חבר הכנסת נאור, די. - - - להשתמש בכאב של משפחות החטופים - - - טלי,

תעשי לי טובה - - - מה את עשית למען החטופים?

לא, את לא עונה

- - - הליכוד - - - די,

מתחולל כאן, ובאזור כולו, תהליך של דה-הומניזציה. האירועים של 7 באוקטובר כאבו לנו רבות. גינינו את זה ויצאנו נגדם, ולא עשינו חשבון אם זה מסכן אותנו ברמה אישית או ברמה קבוצתית, יצאנו והבענו עמדה ערכית מוסרית בשם כל החברה הערבית.

התהליך הזה של דה-הומניזציה, שאף אחד לא רואה בצד השני בן אדם שיש לו זכויות, שיש לו כבוד, שיש לו זכות לחיים, שיש לו זכות לעתיד, לו ולילדים שלו

- - שיש לו גם זכות של הגדרה עצמית, זה תהליך של דה-הומניזציה מאוד מסוכן. העם היהודי עצמו היה קורבן לתהליך הזה. הנאצים, כאשר יצאו לדרכם, קודם כול - - לא הבנתי, דה-הומניזציה - - - די, די. טלי, פעם אחרונה. באמת פעם אחרונה. די, אני יותר מדי רחמן. תתעלם ממנה ותמשיך.

גם אם תנסה להתעלם ממני, לא תצליח.

פה אני איתקע לך, פה, פה אני אתקע לך.

אתה לא חייב לענות. התהליך הזה הוא מאוד מסוכן, רבותיי, וראוי שאנשים שפויים, הגונים, שיש להם הומניות, שיש להם גם שכל ישר והסתכלות עתידית, יחשבו מסלול חדש. מלחמה אין-סופית לא פותרת בעיות. במשך שנים רבות לא ניתנה אף תקווה לצד הפלסטיני שאפשר לפתור את הסכסוך הזה. והיום המנהיגים לא משדרים תקווה גם לאזרחים כאן בישראל, יהודים וערבים, אזרחי מדינת ישראל, שאפשר להתמודד עם האתגר הזה של הסכסוך הזה העקוב מדם. לכן מן הראוי, שמנהיגות תיבחן בשעת קושי ואתגר היסטורי, להתוות חזון, להחזיר את התקווה, להציע מתווה איך יוצאים מהמלכוד הזה, איך בונים קונספציה חדשה. מלחמה לא תפתור את הסכסוך הזה. מלחמה רק תעמיק את העוינות ותגביר את השנאה. תחזירו את החטופים, נגמור עניין. מה את רוצה מהבן אדם? תעשי עסקה, זאת הממשלה שלך, תעשי עסקה. מירב, את בקריאה ראשונה. חברת הכנסת מירב כהן, מירב, את בקריאה ראשונה. לא הבנתי, אתה מוציא רק אותי? למה אתה לא קורא לה? אני משיבה לה. אני משיבה לה. לא, את לא צריכה להשיב. אני חושב,

שהקול הזה שיוצא מתוך החברה הערבית, אזרחי מדינת ישראל הערבים, הקול השפוי הזה, הקול ההומני הזה, הקול הזה, שמחויב מצד אחד להיותנו אזרחי מדינת ישראל וגם להיותנו חלק מהעם הפלסטיני, ראוי להקשיב לקול הזה. מה זה העם הפלסטיני? טוב, טלי, את בקריאה שלישית.

ראוי להקשיב לקול הזה. אנחנו היום מהווים את הגשר היחידי, לצערי. אנחנו מהווים את הגשר האמיתי והיחידי בין שני העמים - - זה פשוט מדהים.

תביאו אותם, אתם בקואליציה.

- - ואנחנו נקיים את המחויבות המדינית, הערכית, המוסרית, הלאומית, האזרחית שלנו, ותמיד נרים את הדגל הזה שאפשר לסיים את הסכסוך הזה, אפשר למצוא פתרון הוגן, אפשר להגיע למתווה שבו שני העמים יוכלו לחיות ביחד בשלום, בביטחון, בשותפות ובסובלנות. זה מה שאנחנו צריכים, שלום ופיוס בין שני העמים, להפסיק את המלחמה הזאת ולתת סיכוי ולתת תקווה לשני העמים, גם בתוך ישראל וגם במדינת פלסטין שעומדת לקום - - תודה רבה. - - ואני מקווה שלא יאוחר היום שבו היא תקום. תודה רבה.

חבר הכנסת אחמד טיבי, בבקשה. עשר דקות לרשותך. כבוד היושב-ראש, בכל פעם, במיוחד בימי שני, כשאנחנו נפגשים עם משפחות החטופים, אנחנו מרגישים את הכאב, אבל גם את התסכול הבולט בדברים שלהן, ברצון שלהן לחבק את המשפחות מחדש. והתסכול מזה שממשלת ישראל בולמת את העסקה ואת החזרת החטופים והפסקת המלחמה. מה שנדרש, והצעה לסדר-היום החטופות והחטופים, מה שנדרש כדי להחזיר את החטופים והחטופות הוא עסקה שתפסיק את המלחמה ותחזיר את החטופים, ויהיו חילופים. היה מתווה, שהציג אותו הנשיא ביידן, הוא הסתמך על נתניהו. ופתאום אנחנו שומעים שכל פעם יש הצעות חדשות, שינויים של בנימין נתניהו. עד כדי כך שאתה שומע את כל אנשי המקצוע, אנשי המשלחת של המשא-ומתן, אומרים: הרושם הוא שראש הממשלה זנח את החטופים, הם לא קיימים יותר בשבילו. בכל פעם שמתקשר אליו איזה מנהיג, נשיא ארצות הברית, בריטניה, צרפת, הוא אומר לו: אני שולח את המשלחת ביום חמישי לקהיר, לדוחה. זו התשובה כבר כמה חודשים. והוא שולח אותם, אבל אומר להם: אלה הקווים האדומים. והוא מרחיק אותם מהמתווה שלו, שביידן הציג אותו. אנחנו כאן, כל חברי הכנסת הערבים משתי הסיעות, תמכנו תמיד בעסקה הזאת ובהחזרת החטופים. יש מפלגות בקואליציה ובממשלה שהצביעו, עוצמה יהודית הצביעה נגד החזרת החטופים, גל שני. תארו לעצמכם איפה היינו אם היה גל שני. הצביעו בגל הראשון נגד, וממשיכים לדברר את הנגד גם היום. אבל זה לא רק עוצמה יהודית וסמוטריץ', זה ראש הממשלה. ולכן החטופים לא פה. אפשר אחרת. אגב, אומרים שלנתניהו אין אסטרטגיה. זאת טעות קשה. לנתניהו יש אסטרטגיה: להאריך את המלחמה ככל שניתן, כי הפסקת המלחמה באמצעות עסקה תביא להפסקת שלטונו. הוא יודע מה יקרה אם יהיו בחירות היום, ולכן הוא מנסה להרחיב את הקואליציה ולהעלות אותה ל-67, ל-68, 67 חברי כנסת, כדי שהבחירות יהיו ב-2026. ובדרך הוא מדלג מעל החטופים והחטופות, וממשיך במלחמה שגובה חיים של אלפי אזרחים ובני אדם בעזה, ילדים ונשים. את המלחמה צריך להפסיק. נקודה. גם ללא קשר לשום נושא אחר, לא רק כשמדובר בעבירה על החוק הבין-לאומי, כשאתה הורג ילדים ונשים.

שר האוצר, שמעתם מה הוא אמר. שהוא תומך, שזה אנושי להרעיב 2 מיליון פלסטינים בעזה עד מוות, אבל לצערו העולם לא ייתן לו. שר האוצר וחצי ביטחון אומר שמבחינתו זה מוסרי להרעיב 2 מיליון פלסטינים בעזה, אבל העולם לא נותן לו. מה הייתם אומרים על מישהו באירופה שדורש להרעיב 2 מיליון? תפסיקי, עליזה, את לא חברת כנסת, תפסיקי להעיר לי.

יש הבדל בין מאחורי המליאה ופה. די כבר. אני שומע אותך עד פה. אל תגיבי לדברים, לא שלי ולא של אף אחד אחר. די, די. עליזה, די. אוקיי, אני אחזור. להרוג אלפי ילדים ונשים בהפצצות הוא פשע מלחמה.

נחזור לנושא החטופים והחטופות. שמעתי מישהי שאמרה לחבר הכנסת מנסור עבאס: תחזיר את החטופים, תחזירו את החטופים. זה מה שהיא אמרה לך עכשיו. כמה אווילי אפשר להיות? כמה נורא אפשר להיות? תחזירו, יעני, חברי הכנסת הערבים. להחזיר את החטופים. ירשו לי חבריי, אי-החזרת החטופים היא לא בגלל טיבי, היא בגלל ביבי. חד-משמעית, הוא לא מחזיר את החטופים, לא רע"מ ולא חד"ש-תע"ל. הוא זונח את החטופים. הוא רוצה so called ניצחון מוחלט. הוא בז למשפחות החטופים. הוא לא מקשיב להן. חלק ממשפחות החטופים,

יזהר ליפשיץ רצה להיכנס לסיעת הליכוד, ולא נתנו לו. ואבא שלו, עודד ליפשיץ, עדיין בעזה. להיכנס לסיעה, להציג את הכאב שלו, את התשוקה שלו לראות את אבא שלו שוב בבית. מה יותר טבעי מלאפשר לו, כמו שאנחנו אפשרנו לו בסיעה? אנחנו אפשרנו לו, לסיעה. תגיד לי, טיבי. טיבי, יש לך הרי קרובים בחמאס. למה לא דיברתם איתם על משפחות החטופים? די, די.

יש לך קרובים בחמאס. למה לא דיברת איתם על משפחות החטופים?

אין. חנוך מלביצקי, בבקשה, לא להפריע.

יש לי משפחה בעזה, בשכם, בכוויית, בלבנון,

בטייבה, ואני גאה בהן, ומישהו הפציץ אותן והרג אותן.

מי שהרג אותן הוא פושעי מלחמה. חמאס, חמאסניקים, טרוריסטים.

די, אני אתחיל בקריאות.

אחרי מה שאמרת לי בוועדה, הייתי שותק. אני לא אשתוק, אדוני. אתה תראה אותי כל יום.

זה מה שאתה לא מבין. זה מה שאתה לא מבין.

זה מה שעשית? אתה תומך טרור מדופלם, ואני אתבייש?

חנוך, קריאה ראשונה.

די, לא, לא, לא, לא יהיה פה עכשיו דיון על חנוך. - - - תמשיך, אחמד, יש לך עוד - - - למה נתת לו - - - - - - אתה יושב-ראש הישיבה, האחד ואטורי והשני מלביצקי, תעשו תחרות - - - על 10% מזה היית מוציא אותי. מה עשיתם מהכנסת? יש מלחמה והוא בא לפה עם צרחות כל הזמן.

אם כל רגע זה משתנה אז אני כבר לא יודעת, שבאמת כנסת ישראל צריכה לדבר עליו, וזה החטופים שלנו. היום זה היום ה-304 למלחמה, ויש לנו 115 חטופים וחטופות. אני רק רוצה להזכיר את הנתון הזה לחברי הקואליציה והממשלה שיושבים פה, שכינסו את כולנו כאן בפגרה כדי לדבר על ג'ובים ועל שטויות במיץ עגבניות שהם רוצים להעביר פה. עם ישראל יושב בבית, מחכה לטילים ולמתקפה מאיראן, וכנסת ישראל מתכנסת בפגרה לדבר על חוק לערוץ 14 ושטויות אחרות. חבל שראש הממשלה לא יושב פה בדיון הזה על החטופים כאן מולי, כי הייתי מסתכלת לו בעיניים ואומרת לו: תסתובב אחורה ותסתכל מי יושבים ביציע. אני רואה ביציע את משפחתו של שגיא דקל חן, שחטוף בעזה, הינה התמונה שלו מתנוססת עכשיו. לשגיא יש שלוש בנות קטנות, אחת מהן נולדה אחרי שהוא נשבה בידי חמאס. עליהם תסתכל. אותם הפקרת. זה מה שכנסת צריכה לעשות היום, לדבר על שגיא דקל חן. לדבר על עוד 114 חטופים וחטופות, שממשלת ישראל ממשיכה להפקיר בעזה. אין דבר חשוב מזה, אין. ברגעים האלה ממש, כשאנחנו כאן, אתם יודעים מה קורה בכיכר החטופים? מציינים יום הולדת לאריאל ביבס, ילד ג'ינג'י בן חמש. ברגעים האלה כולם פה צריכים להיות בכיכר החטופים, לחבק אותם ולהגיד להם שנעשה הכול כדי להחזיר אותם הביתה. במקום זה אנחנו פה. בושה וחרפה על הבית הזה, שאלה סדרי העדיפויות שלו. אז אני רוצה להתנצל בפניכם, שהאנשים בבית הזה לא שמים אתכם בראש סדרי העדיפויות, אתכם, את כל המשפחות ואת כל החטופים והחטופות. אנחנו שומעים מתוך דיונים ביטחוניים עם ראש הממשלה שהוא מטרפד עסקה. אתם שומעים מה אני אומרת לכם? הוא מטרפד את העסקה. עומדים גורמי הביטחון ואומרים: העסקה נכונה, צריך ללכת אליה, גורמי הביטחון אומרים: נוכל להתמודד עם המשמעויות, וראש הממשלה מטרפד את העסקה. למה? למה הוא מפקיר אותם בעזה? אם לא נלך לעסקה הזאת עכשיו לא בטוח שתגיע עוד עסקה, לא בטוח שנצליח להביא עסקה. עכשיו זה הזמן. נגמר הזמן. הם לא רק סובלים שם, הם מתים שם. כמה עוד נקבור? ראש הממשלה רוצה לפטר את שר הביטחון כדי לעכב את העסקה. ואני שואלת: לא הגיע הזמן שראש הממשלה יצא אל הציבור בעברית, בשפתנו, לאזרחינו, ויסביר להם מהם היעדים של מדינת ישראל, ומה היא האסטרטגיה? כי האסטרטגיה היחידה שאני רואה כרגע במדינת ישראל זה איך לשמר את הקואליציה הזאת. זו האסטרטגיה היחידה שאני רואה שהוא מקפיד עליה ונחוש בה יותר מתמיד. 100,000 עקורים בצפון, חיזבאללה ירה עלינו מעל 2,500 רקטות, הירי רק הולך ומתגבר, ירי ליישובי עוטף עזה עוד פעם, חמאס שוב מתחזק, חוזר למוקדים שכבר יצאו מהם. אבל מה עכשיו? נחזיר את ההפיכה המשטרית, נחזיר את ההפיכה המשפטית, כי זה הזמן. עשרה חודשים לתוך המלחמה, 115 חטופים, 100,000 עקורים מביתם, נחזיר את ההפיכה המשפטית, זה מה שחשוב, זה בראש סדרי העדיפויות. והם חושבים שאנחנו לא שמים לב, כי הם עושים את זה פה חוק,

חקיקה פרטית, נשחיל את זה מלמטה, אף אחד לא ישים לב. הכלכלה בינתיים בקריסה טוטלית, השקל נחלש, הדולר כבר כמעט חוצה את רף ארבעת השקלים, אבל זה בסדר, נתכנס פה היום ונדון בערוץ 14. בזמן ההפיכה המשפטית,

שהיו חברי כנסת שברחו ממדבקות? המדבקות איימו עליהם, החשש הגדול מפני המדבקות. ועכשיו עברנו להילחם בג'חנונים, זו הסכנה הקיומית כרגע על מדינת ישראל, לא הטילים של איראן, הג'חנונים בפיקניק בדשא, זו הסכנה המהותית למדינת ישראל, לשם נשלח את השוטרים שלנו, שיאכפו את החוק, לא אל אנשים שמסתערים על בסיסים. באמת הפעם היחידה שהסתערתם על משהו בממשלה הזאת הייתה על בסיסי צה"ל. הסתה של מיליציות נגד חיילי צה"ל, בושה וחרפה. איפה נשמע כזה דבר? הרי אם זה היה הפוך ואנחנו היינו בשלטון, כבר הייתם שורפים את הבתים של כל הח"כים. לבן גביר היה מאוד חשוב להסתובב בשבת בקיבוץ עין חרוד כדי לייצר קצת פרובוקציה, למה לא? כדי להזכיר לנו שזה חשוב וצריך להיכנס לקיבוצים. אז אני רק רוצה להזכיר מה קרה ב-7 באוקטובר בקיבוצים. עין החורש הוא אמר.

וכמה אלפי אנשים נכנסו לקיבוצים ב-7 באוקטובר. תתקני את זה, עין החורש. עין החורש, סליחה, מתנצלת. בעין - - - לא, אל תפגעי בעין חרוד. חס ושלום. חוסר התכנון האסטרטגי של הממשלה הזאת הביא אותנו למצב שאיראן כבר לא חוששת לאיים עלינו ולתקוף אותנו. בזמן שאנחנו פה בפגרה בהתכנסות ההזויה הזאת, אזרחי ישראל רצים לסופר לאגור מים, שואלים את עצמם מתי הם יתחבאו במקלטים ובממ"דים. המדינה משותקת מפחד, הציבור בחרדות אימה, אבל מה? מי יוצא להרגיע את האזרחים במדינת ישראל? דובר צה"ל, שבאמת עושה עבודה נפלאה, ואני משבחת אותו כאן, מעל הבמה הזאת, אבל איפה ההנהגה שתבוא להרגיע את העם, שתרגיע את האזרחים, שתיתן איזה אופק, שתגיד לאן אנחנו הולכים? בואו נקרא להגרי. האמת, אני הייתי שמחה מאוד. אני שואלת את עצמי אם לא היה נכון להתכנס פה היום בפגרה,

ולדון: אחת, בקידום עסקת החטופים, איך אנחנו מקדמים אותה, איך אנחנו לוחצים, איך אנחנו גורמים לזה לקרות, שואלים שאלות קשות ומקדמים את העסקה, כי זה הדבר הכי חשוב במדינת ישראל היום. או אולי להתכנס לדבר על המוכנות הלאומית שלנו למצב חירום, כי אנחנו בתוכו, ואנחנו לא יודעים מה מחכה לנו בשבועות הקרובים. האם יש מוכנות? על זה אפשר לדבר, לא על הדברים ההזויים שהתכנסנו לשמם. אולי לדבר על אחינו הדרוזים, שכבר הספקנו לשכוח מהם. כולם רצו למג'דל שמס לחבק אותם, אבל מה קרה מאז? האם התכנסנו פה לתקן את חוק הלאום, שכל כך מגיע להם? האם התכנסנו פה להפוך אותם לשווים בחיים ולא רק שווים בנופלם?

אני שואלת את עצמי: לאן מדינת ישראל הולכת? לאן אנחנו הולכים? מי מנהיג אותנו? מי מוביל אותנו? מי יציל אותנו מהמצב הנוראי הזה, כמעט שנה בתוך המלחמה הנוראית הזאת? אם לא נחזיר את החטופים עכשיו לא תהיה תקומה. אין תקומה בלי החטופים. אין עתיד בלי החטופים. להחזיר את כולם הביתה ועכשיו. אני קוראת מכאן למשפחת ביבס היקרה, ומחבקת אותה מכאן.

שאנחנו לא יכולים להיות איתם שם בכיכר עכשיו, אבל הלב שלנו איתכם והמחשבות שלנו איתכם. אנחנו נעשה הכול כדי שהעסקה הזאת תקרה.

תודה רבה. אני מזמין את כבוד השר שלמה קרעי להשיב על ההצעה לסדר-היום. שר התקשורת, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, ליבנו עם משפחות החטופים, ואנחנו עושים הכול, ממשלת ישראל והעומד בראשה - - ממש. - - הציבו לעצמם כמטרה, עוד מראשית המלחמה - - - - - לא להפריע, בבקשה. - - להשיב את החטופים ולחסל את שלטון חמאס. רק שלהבדיל מכם, אנחנו לא עושים פוליטיקה מהשבת החטופים, אלא פועלים להשבת החטופים. אה, לא עושים פוליטיקה? הכול פוליטיקה - - - די, די. אני אתחיל עם הקריאות. יאללה, אחרי מה שהיה כאן?

ואנו פועלים גם ברגעים אלה באין-ספור דרכים כדי להחזיר את החטופים הביתה. תגיד לי, איפה דודי אמסלם? כתוב שהוא צריך לדבר.

מפרוץ המלחמה הושבו ארצה 140 חטופים, חלקם במשא ומתן וחלקם במבצעי קומנדו של לוחמינו הגיבורים. 115 יקירינו שנותרו בשבי החמאס, עוד ישובו - - אבל את הרמטכ"ל אתם לא אוהבים,

- - "ופדויי ה' ישובון, ובאו ציון ברִנה ושמחת עולם על ראשם". על אף השקרים הנשמעים מעת לעת בהדלפות שונות, משונות וחסרות אחריות, ממשלת ישראל מבקשת להבהיר את מחויבותה המוחלטת להפוך כל אבן כדי להשיב את הבנים והבנות הביתה.

ממשלת ישראל ולוחמינו הגיבורים שבחזית מחויבים למצוות פדיון שבויים ולמטרות המלחמה, כולל, ובפרט, השבת החטופים לצד חיסול חמאס. מי שעומד בינינו לבין עסקת החטופים זה חמאס, וככל שיגבר עליו הלחץ, הן הצבאי והן המדיני, כך נוכל להשיב את החטופים בהקדם אל חיק משפחותיהם. אבל הם לא יישארו בחיים. אנחנו מתקדמים,

אנחנו מתקדמים בשיטתיות להשגת יעדי המלחמה, שחרור החטופים וחיסול חמאס. אנחנו מחסלים את ראשי הטרור וחמאס בלחץ. הוא בלחץ כי הם רואים שראש הממשלה נתניהו לא ממצמץ מול כל הלחצים מבית ומחוץ. - - - די, די. די להפריע. חבר הכנסת כסיף, די. זאת הדרך היחידה לשחרר את יקירינו. אדוני השר, לא רק חמאס בלחץ, גם החברים של חמאס. גם הם פה בלחץ כנראה. יש כאן כאלה, לצערי. אם זה היה תלוי בכם הייתם נכנעים ללא קרב, רק כדי לקבל ליטוף תקשורתי חסר אחריות. למה, היית פעם באיזה קרב? ככה, חבר הכנסת בן ברק, לא מנצחים. קרעי, באיזה קרב היית? באיזה קרב היית שהם מנצחים?

- - - ככה לא מנצחים, ככה נותנים לאויב יתרון במשא-ומתן.

את הלחץ שלכם כדאי שתפנו כלפי סנוואר, ולא כלפי ראש הממשלה. זו תהיה פעם ראשונה שהוא יקבל לחץ. אתם נתתם לו מיליארד וחצי דולר. אתם נתתם לסנוואר מיליארד וחצי דולר - - - תודה רבה. חבר הכנסת קריב, תודה רבה. די. הדרך שלכם

- - - אתם נתתם בזמנו - - - חבר הכנסת גלעד קריב, קריאה ראשונה. אנחנו לא ניתן יד לדרך המופקרת שבה אתם מנסים לנהל את המלחמה, או יותר נכון,להפסיד במלחמה. אנחנו נחושים להחזיר את כל החטופים, החיים והחללים כאחד.

- - - כן, בארונות. בארונות יחזירו אותם. אנחנו במלחמה. ריבונו של עולם, חברת הכנסת ביטון. חבר הכנסת גלעד קריב, קריאה שנייה. אנחנו במלחמה, למה אתה מביא את החוק

במלחמה, תפסיקו להיות אופוזיציה למדינה. חבר הכנסת רם בן ברק, די. תפסיקו להיות אופוזיציה למדינה.

מה נסגר אתכם?

כל הזמן חטופים, חטופים, אתם רוצים אותם מתים - - - אנחנו רוצים אותם - - - הלוחמים שלנו בשדה הקרב, ובמקום להפעיל לחץ על האויב אתם מפעילים לחץ על הממשלה ששולחת

46 בעד, אין מתנגדים. אני קובע כי ההצעה לסדר-היום תיכלל בסדר-היום של המליאה.

אני מזמין את יושב-ראש ועדת הכנסת חבר הכנסת אופיר כץ. חבר הכנסת אופיר כץ, הודעה. אדוני היושב-ראש,

ועדת הכנסת החליטה בישיבתה היום להקים ועדה משותפת לוועדת

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, חבריי חברי הכנסת, מדובר בהצעת חוק פשוטה ומוסרית מאין כמוה. אנחנו יודעים ש"הרצחת וגם ירשת" הוא כלל חשוב ביותר, ואותם מחבלי נוח'בה ואותם טרוריסטים שהשתתפו במתקפה הנפשעת על מדינת ישראל - - מנסור,

- - רצחו, טבחו, אנסו, שרפו, עשו את המעשים הנוראיים ביותר שניתן לדמיין. אין שום הצדקה שהמימון לסנגורים שלהם יבוא מכיסם של אזרחי מדינת ישראל. אני חייב לומר, ואולי בדבר הזה תסכים איתי חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, אנחנו בכלל היינו צריכים להסתכל על העמדה לדין של אותם מחבלים בדרך אחרת. לא להסתכל עליהם במשקפיים של ההליך הפלילי, לא לדבר על אותן זכויות בהליך הפלילי. מדינת ישראל בכלל צריכה לעבור איזו מטמורפוזה, קצת התפכחות מהקונספציה של לפני 7 באוקטובר. אנחנו משתדלים שהדבר הזה יקרה בתחום הצבאי ובתחום המדיני, אבל זה צריך לקרות גם בתחום המשפטי. צריכים להבין שהאויבים שלנו לא יכולים להיות באותה מערכת תפיסתית של המשפט הפלילי. משפט פלילי מיועד להתמודד עם אזרח שפושע, עם אדם נורמטיבי כזה או אחר שסטה מדרך הישר, והמטרה היא לתקן, המטרה היא להשיב אותו לדרך הישר. המטרה היא הרבה פעמים שיקומית. כאשר מדובר באויבים אנחנו צריכים להכריע אותם ולמגר אותם, וכל המבנה הזה שבו הם מוחזקים בהליך פלילי הוא לא תקין. בעזרת השם, אני מאוד מקווה, חברת הכנסת יוליה מלינובסקי תבורך שהיא כל הזמן דוחפת ולוחצת, וגם אנחנו בוועדה דוחפים ולוחצים את משרד המשפטים ואת הדרג המדיני, את ראש הממשלה, את שר המשפטים ואת ממשלת ישראל, שיתפכחו, יתפכחו מהתפיסה הזאת שאנחנו נמצאים בהליך פלילי. אבל עד שהדבר הזה יקרה, אנחנו לא יכולים לסבול את המציאות הזאת שבה בתוך ההליך הפלילי אנחנו מכניסים ומשלמים בעצמנו, והנרצחים והנטבחים ויורשיהם משלמים על ההגנה למחבלי הנוח'בה. לכן הצעת החוק הזאת, הצעת חוק מניעת מימון של מדינת ישראל - - מירב בן ארי. - - לייצוג משפטי - - חברת הכנסת. - - הצעת חוק מניעת מימון של מדינת ישראל לייצוג משפטי של זר - - - אני מבקש שתעזרי לי.

הצעת חוק מניעת מימון של מדינת ישראל לייצוג משפטי של זר שהוא חשוד או נאשם בטרור קובעת שכאשר בית משפט ממנה סנגור לאותם מחבלים נפשעים, אז שכרם משולם מהרשות הפלסטינית. אנחנו לא עסקנו בחוק הזה, בוודאי לא בשלב הזה, בשאלה של ההתאמה של ההליך כולו, אם צריך סנגור או לא. אני מקווה מאוד שאנחנו נפתח עם זה את המושב הבא, בחקיקה שסוף-סוף תעשה סדר בסוגיה הזאת. אבל כן באנו ואמרנו כחברי ועדה, אני כחבר כנסת מציע, ואיתי חבריי שהשתתפו והציעו איתי: חבר הכנסת יונתן מישרקי, חבר הכנסת צביקה פוגל, חבר הכנסת יעקב אשר, חבר הכנסת מתן כהנא, חבר הכנסת חנוך דב מלביצקי וחבר הכנסת יולי אדלשטיין, שהצטרפו איתי להציע את ההצעה הזאת, אנחנו אמרנו שלא ייתכן שאזרחי מדינת ישראל יהיו אלה שישלמו. ולכן הרשות הפלסטינית, שמממנת טרור, שבספרי החוקים שלה יש תעריפון למי שעוסק בטרור, שהיא לוקחת ומשלמת על ייצוג משפטי של אותם טרוריסטים, מסייעת להם, ולמעשה אם יש אדם שמצליח חס ושלום בביצוע מעשה טרור, ומצליח להרוג, לרצוח ולטבוח את אזרחי ישראל, המשפחה שלו מקבלת בונוס כלכלי מהרשות הפלסטינית. את הדבר הזה אנחנו באים ואומרים: הכסף הזה שמדינת ישראל מעבירה לרשות הפלסטינית מכוח הסכם ומכוח אותם הסכמי פריז, צריכים לקחת אותו ולא לאפשר שאנחנו מכיסנו נשלם על הדבר הזה. חשוב לי להדגיש, אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת: לא מדובר באותם כספים שממילא מקזזים לרשות הפלסטינית בשל טרור. לא מדובר, הרי יש את חוק הקיזוז, שבא ואומר שאת המשכורות שהם משלמים, מקזזים כנגד מדינת ישראל. לא מדובר בכספים שמקוזזים בשל חובות אחרים או בשל תביעות אחרות. מדובר בסכום שיבוא מעל הסכומים הללו, נוסף על הסכומים האלו.

מהיכן ומאיזה סכומים בדיוק, אם יהיה מדובר בסכומים שכביכול מגיעים לרשות הפלסטינית בשל רצועת עזה, שאז זה יותר שייך לאזור, את כל הדיוקים מהיכן יגיעו הסכומים בדיוק אנחנו נעשה בין הקריאה הראשונה לקריאה השנייה והשלישית, אבל אנחנו נוודא דבר אחד: את התיקון של העוול המוסרי הזה. כמובן שהייתה סביב החוק הזה הרבה מאוד ביקורת ציבורית מוצדקת על כך שהסוגיה הזאת טרם נפתרה, על כך שאנחנו ממשיכים להחזיק את אותם מחבלי נוח'בה באותו לימבו משפטי, כאילו הם בהליך פלילי. הדבר הזה מייצר גם בעיות אחרות, עסקנו בהן בהרחבה, כולל היום הזה. את הסוגיה המשפטית סביב מחבלי הנוח'בה והעמדתם לדין כבר היה צריך לפתור מזמן: להעמיד אותם לדין במסלול הנכון והמתאים או להכריז עליהם כלוחמים בלתי חוקיים. ואז ממילא יכול מאוד להיות שכל אותן תופעות שאנחנו ראינו, של המציאות ההזויה שבה רוצים להשתמש במחבל נוח'בה כעד תביעה כנגד לוחם מילואימניק גיבור שלנו, כל אותן תופעות היו נמנעות. גם זו תוצאה של חוסר ההתקדמות לכיוון החקיקה הנכון. אני מבקש מחבריי חברי הכנסת לתמוך בהצעת החוק לקריאה הראשונה, מתוך שאיפה שאנחנו נקדם אותה במהירות לקריאה השנייה והשלישית. בהצעת החוק יש גם הוראה על התשלום רטרואקטיבית. נכון לעכשיו הצטברו מאות אלפי שקלים שמדינת ישראל כביכול צריכה לשלם לאותם עורכי דין של מחבלי נוח'בה. הצעת החוק מבקשת לפתור גם את זה וקובעת שגם הסכומים שכבר כביכול חויבו, צריכים לבוא מאותם כספים ולא על חשבון אזרחי מדינת ישראל. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה לחבר הכנסת שמחה רוטמן. נעבור לדיון האישי. ראשון הדוברים, חבר הכנסת יוסף עטאונה, אינו נוכח. חבר הכנסת חנוך מלביצקי, בבקשה. הרשימה נעולה. רשימת הדוברים נעולה. תודה, עליזה. תודה, אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת. חיילים שלנו עצורים כבר כמה ימים בגלל תלונות של חלאות אדם של הנוח'בה. את שומעת, חברת הכנסת גוטליב?

אתה שומע, חבר הכנסת דלל? אתם שומעים, חבריי? אתה שומע, חבר הכנסת עמאר, חברת הכנסת מלינובסקי, חבר הכנסת רוטמן, שרון ניר, כולם, שומעים? מיקי, בועז, שומעים?

החיילים שלנו, מילואימניקים, גיבורים, נמצאים כבר עצורים בגלל תלונות של חלאות אדם של נוח'בה.

אותו אקזמפלר ספציפי שלגביו יש עכשיו אירוע, הוא מקביל בדרגת מ"פ בג'באליה.

זה לא איזשהו ילד, איזשהו משהו כזה שבמקרה, זה בן אדם שפיקד, עשה והשתתף באופן אישי וישיר בזוועות הכי קשות שעברנו כאן. בכל זאת יש פה אנשים עקומים שחושבים שחיילים שלנו צריכים לעמוד לדין בגלל תלונות של חלאות אדם מהסוג הזה, והעובדה שאנחנו יושבים על הכיסאות שלנו והם נותנים לזה לקרות,

אני עזבתי אז את ועדת הכספים, לצערי הרב, מצאו לי מחליף והמשיכו להצביע באותו יום על דברים מאוד מאוד חשובים. אני בטוח שכל ההעברות התקציביות היו מאוד חשובות, אבל מה עם החיילים שלנו? מה עם המילואימניקים שלנו? אנחנו יכולים להעביר עליהם חוקים ואנחנו יכולים לתת להם מענקים, אבל איפה אנחנו לשמור עליהם גם אם הם טועים? ואני לא יודע אם הם טעו פה.

אני לא יודע מה היה או לא היה, אבל גם אם הם טועים, איך יכול להיות שבזמן מלחמה עוצרים חיילים שלנו על דברים מהסוג הזה? איך יכול להיות שהבית הזה ממשיך בשגרה רגילה? זה לא יכול להיות. לא יכול להיות. לאחמד טיבי ולאיימן עודה, לעאידה ולכסיף, ולכל חובבי השהידים ותומכי הטרור, שאתמול גם השתתפו בהפגנה, אתמול או שלשום, מתי זה היה? השתתפו בהפגנה כדי להפסיק את ההתעללות באותם חלאות אדם של נוח'בה. אז אני לא מתבייש אף לא בדבר אחד שאמרתי לכם בפרצוף. אני אומר לכם את זה בפרצוף, ואני אמשיך לעמוד מולכם בכל פעם ולהגיד לכם את האמת. והתנועה הזו של הוושט התחילה לקראת ההקאה שלכם החוצה מהבית הזה ומהחברה הישראלית בכלל. זה הכיוון שאנחנו הולכים אליו. תומכי טרור לא יהיו כאן. לא יהיו כאן. לא יהיו כאן אנשים שתומכים בטרור, לא יהיו כאן אנשים שמזדהים עם הגרועים שבאויבינו. לא יהיו כאן. וחבריי חברי הכנסת, אני מבקש לעשות מעשה. אנחנו צריכים להפעיל את כל ההשפעה שלנו כדי שעיוות הדין שנגרם למילואימניקים שלנו ייפסק. מה שהם לא עשו, מה שלא מאשימים בזה, יש להם זמן. הם לא צריכים להיות עצורים, הם לא צריכים שיתנהלו אליהם כפי שהתנהלו. יש לזה זמן, אחרי המלחמה, אם יהיה מה לבדוק יבדקו. לא עכשיו ולא בצורה הזו.

תודה רבה. חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת. חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, בבקשה, שלוש דקות לרשותך. אני רק מבקשת שלא יצרחו לי. אה, הינה, הצרחנית יצאה. ואיפה השר? אה, הינה, יושבת שם. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני פונה לחברי הקואליציה. אני רק מבקשת בלי צרחות וצעקות, ותעשו בדק בית, תעשו חשבון נפש, תבדקו את עצמכם, ואז אולי, אתה יודע, יום כיפור, אף אחד לא ביטל עוד. זה שעד עכשיו מחבלי נוח'בה זכו לייצוג משפטי על חשבוננו, זה על פי החקיקה שאתם העברתם. אתם העברתם את זה במו ידיכם, אלה היו הצעות חוק ממשלתיות, אתם הצבעתם על זה, אלה היו הוראות שעה. ופתאום כשזה נחשף היה פה טררם גדול. אז לא, אנחנו ידענו את זה כל הזמן, שיש דבר כזה. וזה שחברי הקואליציה, במיוחד אלה שאוהבים לצרוח ולהטיף מוסר ולספר לכולם איך צריך להתנהג, לא ידעו, זה בעיניי מאוד מאוד לא מקצועי, הייתי אומרת, וגם צבוע מאוד. זה שהיום חבר הכנסת רוטמן מקדם את הצעת החוק, אני מברכת. היינו צריכים לעשות את זה מזמן, ואגב, בהמלצתי וביחד הרחבנו את זה ממחבלי נוח'בה ואירועי 7 באוקטובר לכלל המחבלים, תושב זר. אני עשיתי אותו דבר עם קצבאות ביטוח לאומי, הלכתי לכיוון הזה של תושב זר. יש פה שאלות, צריך לדייק, חד-משמעית.

שוב פעם, זה שמחבלי נוח'בה זכו לייצוג משפטי על חשבוננו עד עכשיו, תסתכלו למראה. זה שמחבלי נוח'בה יושבים בשדה תימן ולא במתחמים של השב"ס תסכלו למראה. הם בכלל לא היו צריכים להיות שם,

בשביל זה יש אנשי מקצוע שקיבלו הכשרה מתאימה, ולא מילואימניק שהוא בעל מכולת או מורה או מהנדס, שאין לו שום קשר לאירוע. וזה שעד עכשיו, אחרי כל מה שקרה פה, מחבלי נוח'בה עדיין יושבים בשדה תימן, ועדיין יש מחלוקת בממשלה בין כל השרים האלה, יש מחלוקת, והמחלוקת היא מאוד קשה, בין איתמר בן גביר והשר לביטחון לאומי. בינתיים אין הכרעה, הם לא מצליחים להגיע להסכמות. מחבלי נוח'בה צריכים לשבת במחנה של שב"ס, וחלק יושבים שם, ושם אנחנו לא רואים כאלה אירועים, ולא בשדה תימן. האם זה נגמר? האם העבירו אותם? לא, זה ממשיך. עדיין יש חלק מאוד נכבד שיושבים בשדה תימן.

תשאלו את עצמכם. למה עד עכשיו אנחנו משחררים מחבלים? שלשום, 20 עזתים שחררנו. בהתחשב באותו אירוע שהיה פה לפני איקס זמן, שהיה בהוראת מל"ל,

תשאלו את עצמכם. בסוף אתם תעשו חשבון נפש.

חבר הכנסת עופר כסיף, אינו נוכח, חבר הכנסת נאור שירי, אינו נוכח, חבר הכנסת גלעד קריב, אינו נוכח, חבר הכנסת ווליד טאהא, אינו נוכח, חבר הכנסת ואליד אלהואשלה, אינו נוכח, חברת הכנסת מירב בן ארי, אינה נוכחת, חבר הכנסת עודד פורר, אינו נוכח. חברת הכנסת שרון ניר, שלוש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, חבר הכנסת חנוך מלביצקי וחברת הכנסת טלי גוטליב, אתם יודעים כמה חרדים היום התייצבו בלשכת גיוס תל השומר? ממה שקיבלו צווים או לא קיבלו צווים? מתוך מה שקיבלו צווים.

עשרה - - - 30 מתוך 500 התייצבו.

- - - 30 מתוך 500. ככה זה כששולחים צווים ככה. חודשים אני קוראת מעל כל במה, ואתם עדיי, שחייבים לזמן את מלוא הפוטנציאל. 12,000 איש, היה מקום לזמן אותם לצו ראשון. כשמזמנים את מלוא הפוטנציאל מקבלים, את יודעת מה? אנשים שיש להם איזשהו סוג של תחושת מחויבות. אני נוטה לתת,

לשפוט לכף זכות את הציבור החרדי. אבל יש מישהו שלאורך זמן מחליט לקבוע לציבור החרדי מי יתגייס ומי לא. יש פה הנהגה שלאורך זמן לא מאפשרת לציבור החרדי לצאת מהמעגל הזה, לא ללמוד לימודי ליבה, לא לצאת ממעגל העוני, לא להתגייס לצה"ל, לא להשתלב בשוק התעסוקה, להכניס אותם לתוך מעגל שהם פשוט יהיו קבועים בו לאורך זמן. כך מזמנים רק מתי מעט, ובסוף גם להם מוציאים את הרוח מהמפרשים. הדבר הכי חשוב שצריך להגיד פה הוא שאת החרפה הזאת, שבשעת מלחמה, כשאין אחד עם מצפון שלא מבין שצריך להקל על אוכלוסיית המשרתים בפועל, על אנשי מילואים, על חיילי הסדיר, שהולכים ביום רביעי להביא את החוק לוועדת החוץ והביטחון, אבל פה יש ממשלה שמה שאכפת לה זה הכיסא שלה. היא לא מוצאת לנכון להתייחס לא להפגנות הפלג הירושלמי, לא להתייחס למה שקרה היום בכניסה לבקו"ם, לא להתייחס לכך שבסוף באמת נגיע למצב שלא נגייס חרדים. עוד נמשיך להיות ברגרסיה, כמו שאנחנו שני עשורים, ואנחנו זועקים את זה מעל לכל במה. הממשלה הזאת, מה שאכפת לה בסוף זה רק לשמר את הכיסא שלה, ואת הברית בין הקואליציה הזאת למפלגות החרדיות.

אז שצה"ל יסתדר. חסרים 15 גדודים? חסרים. חסרים 10,000 איש? חסרים. יהיה בסדר, נמשיך לטחון מים ולדבר בוועדת החוץ והביטחון, ובפועל שלא נגלגל עיניים כשנבין שפחות מעשרות בודדות מגיעים ללשכת גיוס. החרפה הזאת תירשם עליכם בדברי הימים של המלחמה הנוכחית. תודה רבה.

חברת הכנסת נעמה לזימי, אינה נוכחת. חבר הכנסת מיקי לוי. אתה רוצה לדבר, מיקי? לא חייב, מה שאתה רוצה.

30 הגיעו, לא 500. אבל הגיעו עוד מאות - - - טלי, לא הגיעו שום מאות היום. אדוני היושב בראש, חברת הכנסת ניר, טלי צודקת, הגיעו מאות, אבל כאלה שמחו, עשו מחאה, ולא אפשרו למי שרצה לבוא להיכנס. חד-משמעית, זה מה שקיבלתי. את צודקת, הגיעו 500 איש, יותר. הפלג הירושלמי. ואלה שבכל זאת רצו לבוא חששו ולא הגיעו. הגיעו רק 30 אמיצים, ואנחנו מאוד מאוד מכבדים אותם ותומכים בהם. אני פונה דווקא לצד הזה, לחבריי חברי הקואליציה, מה אנחנו עושים פה היום? במקום להיות בחוץ, במקום שהשרים, כל אחד ישב במשרדו, יוציא תוכניות מגירה לשעת חירום, יכין את מה שצריך להכין תחת פיקודו ושליטתו, השרים של הממשלה מסתובבים בכנסת. תחשבו בהיגיון, ההיה כדבר הזה? שאלתי כאלה שבכנסת 35 שנה, בעלי תפקידים. לא זכור כדבר הזה.

ממשלות לדורותיהן כינסו את הכנסת בפגרה, עלק פגרה. אבל לזה? לחוקים האלה? מה הדחיפות שיש בהם? להיטיב עם ערוץ 14? זה בוער בנפשכם?

כי מישהו מהמשפחה ביקש?

גם אנחנו, כחברי כנסת וחברי אופוזיציה וקואליציה, כל אחד יכול להסתובב ברחובות עירו, לדבר עם אזרחים, להרגיע, ללכת לחוגי בית להסביר את הצד הישראלי, את הצידוק שבדברנו ובדרכנו. כי כשיש מלחמה אין אופוזיציה קואליציה. כולנו בסכנה. אף אחד מכם לא דפק על השולחן ואמר שהיום הזה מיותר. כולנו צריכים להתבייש, ובכלל לא חשוב אם אתה שייך לאופוזיציה, לקואליציה או לממשלה. זה לא התפקיד שאזרחי ישראל שלחו אותנו לעשות בכנסת. כולנו היינו צריכים להיות ברחובות עיר, להרגיע, לדבר. במקום זה, מה קורה? בודקים אותנו העיתונאים אם אנחנו נמצאים כרגע בכנסת, במקום להיות בחוץ, לעבוד עם אנשים, ללכת לבתי נוער, ללכת למרכזים קהילתיים, לדבר עם קהילות, לדבר עם הציבור. אנחנו כאן, אדוני היושב-בראש, לא חושבים קצת מחוץ לקופסה? תתביישו. תודה רבה. חבר הכנסת אושר שקלים, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, בתחילת דבריי אני רוצה להתחבר לחלק מהדברים שאמרה חברתנו שלי טל מירון. אנחנו מציינים היום את יום הולדתו החמישי של אריאל ביבס.

כאבא לארבעה ילדים קטנים, ויש לי בת שגם לה קוראים אריאל והיא בת ארבע, ואריאל נחטף כשהוא בן ארבע. אני מתנצל על הרגשנות.

אני רק רוצה להגיד שיש לנו מחויבות אדירה, בעזרת השם, שאריאל, כפיר ויתר 115 אחינו, אחיותינו וילדינו יחזרו לכאן בהקדם, כמה שיותר מהר.

זה לגבי הנושא הזה. אני חושב שיש פה קונסנזוס שכולנו מחויבים לעניין הזה, משמאל ומימין. אתמול פרסם נועם אמיר בערוץ 14 כי בפרקליטות הצבאית שוקלים לצרף את מחבל הנוח'בה, יימח שמו וזכרו, כעד תביעה נגד חיילינו הגיבורים. בואו ננסה לעכל לרגע את מה שאמרתי. בוא, זה נאמר בערוץ 14. זה נאמר בערוץ 14. כן. זה לא בדיוק ערוץ תקשורת. מחבל שיש לו דם על הידיים, שרצח ומתפאר במעשים שהוא עשה, והוא מתפאר בעוד המון דברים שלא כדאי שנדבר עליהם בכלל. אותו מחבל אמור להיות עד תביעה במשפט נגד החיילים הקדושים שלנו, שמגינים עלינו. שאלה פשוטה: האם במלחמת העולם השנייה הצבא הבריטי היה מתקשר לחיילים הנאצים ואומר להם לבוא להיות עדי תביעה נגד החיילים שלהם? זה טירוף. הרי מה שעשו הנוח'בות הוא במידה מסוימת גרוע יותר ממה שהנאצים עשו. אז עם כל הכבוד לקריירה הפוליטית של הפצ"רית, שרוצה אולי להיראות טוב בעיני

אם זה בעולם המשפט או אם זה מול האנטישמים בהאג, הקריירה האישית שלה לא יכולה לבוא על חשבון החיילים הקדושים שלנו,

תגיד לי, אתה לא מתבייש? לבוא ולתקוף את הפצ"רית זה לעשות לנו חיים קלים. הרי היא לובשת מדים.

סליחה. הפצ"רית הרי לובשת מדים, ויש לה גם מפקד שהיא כפופה אליו, למרות שהיא סוג של אוטוריטה ויש לה עצמאות מסוימת. אבל בסופו של דבר היא לובשת מדים והיא כפופה לרמטכ"ל. אז אדוני הרמטכ"ל, בכל הכבוד, מי שלא יודע לתת גיבוי לחיילים שלו לא ראוי לפקד עליהם. תודה רבה. אני לא סיימתי.

אבל זמנך עבר.

אני אתן לו עוד 20 שניות על ההתרגשות בתחילת הנאום. ברשותך, חצי דקה. בכל הכבוד, נעלה עוד דרגה, אני קורא גם לשר הביטחון, לא יכול להיות שבמשמרת שלך יעמידו פה חיילים לדין ושעדי התביעה יהיו המחבלים, יימח שמם. ומה עם ראש הממשלה?

ועכשיו נעלה עוד דרגה, אל ראש הממשלה. אדוני ראש הממשלה, זה לא יכול להימשך. וכמי שתומך בדרכך, מגבה אותך ומחזק אותך, אני חושב שבסיטואציה הזאת הגיע הזמן להדיח את שר הביטחון, ויפה שעה אחת קודם.

היה משתלם להוסיף לו, אתה רואה? תעלה עוד דרגה. אתם תדיחו אותו בסוף, זה בסדר.

תשמע, יציאה כזאת. חבר הכנסת יצחק פינדרוס,

חבר הכנסת צבי ידידיה סוכות, אינו נוכח, חבר הכנסת מישל בוסקילה, אינו נוכח. חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין,

איך תמיד ראש הממשלה לא אשם? את שר הביטחון צריך להדיח, אבל את ראש הממשלה לא. כולם אשמים. את הרמטכ"ל צריך להדיח ולא את ראש הממשלה. את שר הביטחון, את ראש המל"ל, את כולם להדיח. אפילו את טלי גוטליב אתה תדיח, אבל לא את ראש הממשלה. אני פריימריז, נשמה. מה שירצה הבוחר. ככה זה, יש לזה - - - נורא נעים. טלי, טלי, בבקשה. טלי, זה מפריע. בבקשה. כבוד היושב-בראש, כנסת נכבדה, אני רוצה להקריא פה את המילים של הילד מילאד שאער ממג'דל א-שמס, והלוואי שהייתה אפשרות להשמיע את זה בקול שלו. מילאד נרצח עם עוד 11 ילדים במג'דל א-שמס לפני כמה ימים. בדיוק חודש לפני שנרצח הוא צילם וידאו, וידאו קצר אבל עם משמעות ותוכן מאוד עמוקים. בווידאו הזה הוא הביע

והייתה לו ציפייה. אני אקריא את המילים שלו כפי שהוא אמר אותם בעברית, ואחר כך אקרא אותם גם בערבית: "אני ואתה נשנה את העולם. באהבה ובתקווה נעשה הכול. כולנו חברים, כולנו אחים, רוצים לחיות בשקט ובשלווה, רוצים שלום לכל העולם". אלו היו המילים של מילאד בן ה-11.

בגיל כזה, בסביבה טבעית לא היה אמור לחשוב על הדברים האלו, אבל כנראה הוא הרגיש שהוא הולך.

אני מעבירה את המילים האלו כאן בשם האימא, ואני רוצה להדגיש גם בשמי וגם בשם האימא, שהילדים, כל הילדים בעולם, גם כאן, גם בעזה וגם בכל מקום, מגיע להם לחיות, מגיעה להם האפשרות לילדות, מגיעה להם ההזדמנות לחיים ולמימוש עצמי. תודה רבה.

חבר הכנסת סימון דוידסון, אינו נוכח, חבר הכנסת רון כץ, אינו נוכח. חברת הכנסת טלי גוטליב. עם ישראל הנכבד, קבלו. אני מקריאה לכם מילה במילה, לא נגעתי. סעיף 99 לחוק העונשין, קבלו, קהל. תקשיבו טוב טוב. אל תיתנו לאף אחד לבלבל אתכם. "מי שעשה, בכוונה לסייע לאויב במלחמתו נגד ישראל, מעשה שיש בו כדי לסייעו לכך, דינו, מיתה או מאסר עולם. לעניין סעיף זה, 'סיוע' לרבות מסירת ידיעה בכוונה שתגיע לידי האויב או ביודעין שהיא עשויה להגיע לידי האויב, ואין נפקא מינה שבעת מסירתה לא התנהלה מלחמה." הקראתי לכם את סעיף 99 לחוק העונשין, שקובע עונש מוות או מאסר עולם. כך קובע החוק. אני ציטטתי לכם אותו מילה במילה. למה ציטטתי לכם? בואו נעשה חידון? למה?

כי, אוי אוי אוי, איך העזתי? העיתונאי נחום ברנע, הוד מעלתו, נתן רעיון לאויב. הוא אמר שהאויב, הלוא הוא איראן, שמחכה לתקוף אותנו, הוא נתן רעיון לאיראן. הוא כתב בטור שלו, בידיעות, במקרה זה הגיע אליי, מי עוד קונה את העיתון הזה,

עיתון שעסוק בתעמולה תבוסתנית. תכף אני אקרא לכם מה זו תעמולה תבוסתנית. זאת גם עבירה פלילית חמורה מסוג פשע, כותב בעיתון שהוא מציע לאיראנים לתקוף את בסיס נבטים, בסיס חיל האוויר, כי הם כבר יודעים את הכתובת, הם תקפו שם פעם. והוא גם אמר שמטוס כנף ציון נמצא בבסיס נבטים, ועל הדרך איראן תתקוף גם סמל שלטון וכך תנוח דעת האויב, ואנחנו נבליג לו על זה. הוא חשב שהוא מאוד מאוד ציני, שהוא נותן להם רעיון וסולם איך לתקוף אותנו תקיפה קטנה. אני חשבתי ועדיין חושבת שזו חרפת החרפות שאין לתאר, ואין להעלות על הדעת שעיתונאי בישראל,

זה לא נקרא להיות עיתונאי,

לסייע לאויב לוקח לך את כל ההגדרות שלך. העיתונאי הזה משתמש בעיתון ונותן רעיון לאויב במלחמה: חבר'ה, תתקפו את בסיס חיל האוויר נבטים, ותתקפו את מטוס ראש הממשלה. במקום שכל מי שאוהב את הארץ הזאת, וכל מי שאוהב את העם הזה, תהא דעתו הפוליטית אשר תהא,

מרכז,

כולנו חפצי חיים, כולנו חפצים בהרתעת האויב, במקום שכל מי שנמצא בהגדרה הזאת יגיד לנחום ברנע: בוז לך, תיעוב גמור למילותיך, מילותיך שוות מאסר עולם,

על פי חוק, לא אני המצאתי, הפכו את טלי גוטליב, צמד המילים שהם מאוד מאוד מחבבים בתקשורת, איכשהו אני לא אצליח להבין לעולם. אז הינה, קבלו חבריי העיתונאים, אני מאופרת כרגיל, לבושה אותו דבר ואומרת דברים נכוחה מתוך החוק. תהפכו אותי לימין, תהפכו אותי לשמאל, לא תמצאו אותי טועה, בטח לא כשאני מפנה לחוק. יכול להיות שאני טועה בתפיסות עולם,

לכן כל מי שקורא לעצמו "עיתונאי", שישב באולפנים ולא גינה את נחום ברנע, החבר הטוב שלהם שכותב כתבה אחת לפני תתביישו לכם. סכנת נפשות, התעמולה התבוסתנית שעיתונאים ואנשי תקשורת מעיזים לעשות לנו בזמן מלחמה. תודה רבה. חבר הכנסת חמד עמאר, אינו נוכח,

חבר הכנסת מנסור עבאס,

חבר הכנסת יואב סגלוביץ' אינו נוכח, חברת הכנסת מירב כהן, אינה נוכחת, חבר הכנסת אחמד טיבי, אינו נוכח, חברת הכנסת שלי טל מירון, אינה נוכחת, חבר הכנסת אבי מעוז,

חבר הכנסת עידן רול, אינו נוכח, חבר הכנסת אריאל קלנר, אינו נוכח, חבר הכנסת אלון שוסטר, אינו נוכח, חברת הכנסת צגה מלקו, אינה נוכחת, חברת הכנסת פנינה תמנו, אינה נוכחת, חבר הכנסת מיכאל ביטון, אינו נוכח, חברת הכנסת לימור סון הר מלך, אינה נוכחת, חבר הכנסת משה טור פז, אינו נוכח, חבר הכנסת יבגני סובה,

חברת הכנסת שרן מרים השכל, אינה נוכחת, חבר הכנסת מאיר כהן, אינו נוכח, חבר הכנסת ולדימיר בליאק, אינו נוכח, חברת הכנסת יסמין פרידמן, אינה נוכחת, חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן, אינה נוכחת, חבר הכנסת אלעזר שטרן, אינו נוכח, חברת הכנסת דבי ביטון, אינה נוכחת, חבר הכנסת אביחי אברהם בוארון, אינו נוכח, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, מוותרת, חבר הכנסת ולדימיר בליאק, אינו נוכח, חברת הכנסת אפרת רייטן מרום, אינה נוכחת, חבר הכנסת יצחק קרויזר, אינו נוכח, חבר הכנסת עמית הלוי, אינו נוכח, חבר הכנסת ינון אזולאי, מוותר. חבר הכנסת שמחה רוטמן, רוצה לסכם את הדיון? חמש דקות לרשותך. אני מוותר.

חבר הכנסת שמחה רוטמן מוותר.

חברי הכנסת, נעבור להצבעה. בבקשה, לשבת. חברי הכנסת נעבור להצבעה על הצעת חוק מניעת מימון של מדינת ישראל לייצוג משפטי של זר שהוא חשוד או נאשם בטרור, התשפ"ד 2024, בקריאה הראשונה. הצבעה. ההצעה להעביר את הצעת חוק מניעת מימון של מדינת ישראל לייצוג משפטי של זר שהוא חשוד או נאשם בטרור, התשפ"ד 2024, לוועדת החוקה, חוק ומשפט נתקבלה. להלן תוצאות ההצבעה:

15, שישה מתנגדים. אני קובע כי הצעת חוק מניעת מימון של מדינת ישראל לייצוג משפטי של זר שהוא חשוד או נאשם בטרור,

אושרה בקריאה הראשונה ותחזור

יש לנו הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון מס' 17) (ביטול ממשלת חילופים) וכן את חוק הממשלה

שעוסק בהסדרים המשלימים. הצעת החוק בסך הכול פשוטה. אומנם יש בה כמה סעיפים כי חוק ממשלת חילופים כלל בתוכו כמה סעיפים, אבל למעשה הצעת החוק מבקשת לבטל את אותו יציר לא ברור שנקרא "ממשלת חילופים". אני חושב שכל מי שחי במדינת ישראל בחמש השנים האחרונות, בשלוש השנים האחרונות. לא, בארבע השנים האחרונות, הוא יודע מה הנזקים של חוק-יסוד: ממשלת חילופים, שהביא למדינת ישראל שתי ממשלות, שבעיניי, אני שמח לומר שהמפלגה שאני חלק ממנה, גם בגלגולה הקודם, היא לא היחידה אבל כמעט היחידה בכנסת שלא הייתה חלק באף אחת מהממשלות הללו, לא כאשר עמדו בראשה בנימין נתניהו ובני גנץ, ולא כאשר עמדו בראשה יאיר לפיד ונפתלי בנט. אני חושב שהלקחים יכולים להיות מופקים כרגע בלב שלם. המנגנון הזה של ראש ממשלה וראש ממשלה פריטטי לא מוסיף יציבות. הוא לא מייצר ממשלה טובה. הוא לא מייצר ממשלה שנהנית מאמון הכנסת, כפי שאורך החיים הקצר של שתי הממשלות הללו מוכיח. הוא לא מייצר ממשלה שבה ראש הממשלה נושא באחריות כלפי הציבור, כי למעשה פעמים רבות ראש הממשלה המכהן מנוע מלפעול בדרכים שהוא מאמין שהן נכונות בגלל התנגדות של החלק השני. ואז ממילא הוא תמיד יכול לבוא ולהגיד: אני הייתי רוצה, אבל החלק השני לא מוכן. ומלבד העובדה הזאת, הוא גם ייצר איזושהי תרבות פוליטית לא טובה, שאני חושב שאת שיאה ראינו כאשר ראש מפלגה של שישה מנדטים החליט שהוא יכול להיות ראש ממשלה, בניגוד מוחלט לרצון הבוחר, עיוות מוחלט של השיטה הדמוקרטית. אז נכון שלא תמיד ראש המפלגה הכי גדולה הוא זה שעמד בראש הממשלה. זה נכון. בסופו של דבר, מי שבוחר ראש ממשלה הוא הכנסת. ואם 61 חברי כנסת מביעים אמון, אז זה בהחלט אפשרי. צריך לומר שבממשלת החילופים השנייה, אפילו זה לא היה.

בהצבעת האמון אפילו לא היו 61. אבל המציאות הזאת של מפלגה שהיא מפלגת שוליים, מפלגה קטנה, שפתאום האדם שעומד בראשה מקבל לידיו את ניהול המדינה כולה, זה עיוות של רצון הבוחר. אבל זה לא קשור לממשלה חילופים. לא, זה יכול להיות רק בממשלת חילופים. למה? זה יכול להיות גם - - - לא. תיאורטית זה יכול להיות גם בעוד מקרים.

אני כמובן חושב שבצלאל סמוטריץ' - - - היה בעבר שמיר, אשכול, בלחיצת יד. כן, אבל לא הייתה סיטואציה של מפלגה של שישה מנדטים שהעומד בראשה נהיה ראש ממשלה. הסיטואציה של ממשלת חילופים שבעצם מאפשרת - - - מה אכפת לך? מה עניינך שראש מפלגה עם שישה מנדטים יכול - - - את הבוחרים שלך? אני אומר מה זה הוביל. בסופו של דבר, שתי ממשלות החילופים, גם הראשונה וגם השנייה, היו רחוקות מלמלא את ימיהן, מה שמוכיח שהמבנה שנוצר באותן ממשלות הוא לא מבנה נכון. הוא לא מבנה יציב. אני אומר גם שיש עיוות של רצון הבוחר. בסופו של דבר, כאשר בסך הכול קבוצה מאוד קטנה במדינת ישראל הצביעה למפלגה בראשות אדם מסוים, ופתאום הוא מקבל את השליטה בממשלה כולה, הדבר הזה, אין לו את הלגיטימציה הציבורית העמוקה של ראש מפלגה של 30 או של 28 או אפילו של 25 מנדטים. יש משמעות לדבר הזה, ואני חושב שלקחי העבר מראים זאת. למה שלא תחוקק חוק שרק מפלגה עם 20 מנדטים - - - - - - זה בסדר, יש לו זמן.

לא, עזוב את הזמן. חוק יסוד, ראוי היה, עם כל הכבוד, שתביא הממשלה, ולא הצעת חוק פרטית.

זה לא הצעת חוק פרטית. זו הצעת חוק מטעם ועדת החוקה. זה בין לבין. - - - זה לא הצעת חוק פרטית. יזמה חברת מפלגתך, מיקי.

מי שיזם את התהליך בוועדת החוקה היו שתי חברות כנסת חרוצות: חברת הכנסת אפרת רייטן וחברת הכנסת קארין אלהרר. זה לא אומר שאני מסכים איתן. לא, אני יודע שאתה לא מסכים עם קארין אף פעם. אבל הפעם חשבתי אולי בכל זאת תסכים איתה.

אבל למה לא תחוקק חוק שרק מעל 20 מנדטים יהיה ראש ממשלה? ופתרת את הבעיה.

אני לא חושב שפתרתי את הבעיה. בכל מקרה, מדובר במהלך שעבר - - - - - - הצעת חוק פרטית. זה חוק-יסוד. עכשיו אני פוחד כי היא קראה לי.

אני חייב לומר שאני לא רוצה לסכסך. בכל מקרה, אני חייב לומר שהצעת החוק הזאת עברה והוצעה למעשה,

על ידי כמעט כל סיעות הכנסת, או כל סיעות הכנסת ביקשו להציע אותה.

אגיד עוד דבר אחד: היו דברים שהוסכמו, היו דברים שלא הוסכמו, גם לגבי הגורמים שהובילו לחקיקת החוק, גם לגבי דרכי הפתרון לעתיד.

עוד נדון בהם בין הקריאה הראשונה לקריאה השנייה והשלישית. אבל אני בהחלט חושב שהסיטואציה שבעיניי גרמה לכך שהצעת החוק הראשונה, מי שמכיר את עמדתי המשפטית העקבית, אני הרי סולד מסיטואציה של מעורבות של בית המשפט, בוודאי בחוקי-יסוד, בחוקים בכלל אבל בוודאי בחוקי-יסוד.

ובכל זאת, כאשר נחקק חוק ממשלת החילופים הראשון, אני עוד לא הייתי חבר כנסת. אבל כשהגעתי לוועדת החוקה כנציג התנועה למשילות ודמוקרטיה אני אמרתי בדיון שלדעתי הכנסת הייתה לא מוסמכת לחוקק אותו, עד כדי כך.

כי הייתה בו הוראה, שאומנם פגה בינתיים, שנדרשים 70 חברי כנסת כדי לשנות. ואני חושב שכאשר כנסת בונה איזה קונסטלציה פוליטית מסוימת, ומנסה לשריין באותה כנסת עצמה ברוב של מעל 61, אני חושב שמדובר במחטף דמוקרטי ולא ראוי.

אני חשבתי שהכנסת לא הייתה מוסמכת לקבוע את אותו סעיף שמשריין ב-70. בכל מקרה,

ואני מודה לחברותיי חברות הכנסת אפרת רייטן מרום וקארין אלהרר, יחד עם שאר אלו שחתמו איתם על המכתב, באמת נציגים מכל סיעות הכנסת, שהביאו אותנו לקדם את התיקון לחוק הזה. אני מקווה שהוא יקודם במהרה. ואני מקווה שאותו יציר, ממשלת חילופים, שכמו שאמר חבר הכנסת מיקי לוי, פעם היו ממשלות רוטציה בהסכמות, מתוך פעולה של אמון. פעם, כנראה, למילה של אנשים היה ערך. - - - גם כתבו. אבל היה מספיק שכותבים ולא היו ניסיונות לאחוז זה בגרונו של רעהו באמצעות המנגנונים הפריטטיים, שבעיניי הם לא נכונים. אני לא יודע אם המערכת הפוליטית של מדינת ישראל,

בשלה לכך. אבל אני בהחלט חושב שהמנגנון הזה, שהוא מנגנון שמעוות את רצון הבוחר ומנגנון שפוגע באחריות, אנחנו יודעים שאחריות, מעצם טיבה, אחריות וסמכות קשה לחלק. לא סתם בארצות הברית קבעו שנשיא ארצות הברית הוא אדם אחד שהוא Commander in Chief, שכל כוחות הממשל נמצאים בידו. אנחנו אומנם לא בשיטה הזאת. אנחנו בשיטה שהממשלה כולה כמכלול אחראית. אבל גם כאשר הממשלה כולה כמכלול אחראית, ויש שני אנשים בתוך הממשלה שיכולים למנוע את כינוס הממשלה או למנוע העלאת נושאים לסדר-היום,

גורם לכך שאף אחד מהם איננו נושא באחריות המלאה אל מול הציבור. הוא מעוות את כל השיטה הדמוקרטית שלנו. אני מבקש לתמוך בהצעת החוק. לצד ההצעה הזאת אני מבין שיוצגו גם הצעות חוק פרטית שיוצמדו בשלב מאוחר יותר. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אם הייתה תחרות על זמן דיבור - - - היום. בסך הכול, היית זוכה במקום ראשון, בטוח. הודעה למזכירת הכנסת.

ברשות יושב-ראש הישיבה, אני מתכבדת להודיעכם, כי על פי סעיף 96(ד) לתקנון הכנסת, משחדלה חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון לכהן בכנסת ביום כ"ט בסיון התשפ"ד, 5 ביולי 2024, הורדו מסדר-היום הצעות חוק שהייתה שותפה להן עם מציעים אחרים.

תודה רבה. להצעת החוק הוצמדה גם הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון, ביטול ממשלת חילופים), של חברת הכנסת אפרת רייטן מרום וקבוצת חברי הכנסת, לדיון מוקדם. אני מזמין את חברת הכנסת אפרת רייטן מרום. בבקשה. אדוני יושב-ראש הכנסת, כנסת נכבדה, אני רוצה להגיד,

תודה לכל מי שהצטרף להצעת החוק הזו: לחבריי קארין אלהרר, יפעת שאשא ביטון, שהייתה חברת כנסת, ליצחק קרויזר, יצחק פינדרוס, לחנוך דב מלביצקי, לעאידה תומא סלימאן, לארז מלול, למתן כהנא ויוליה מלינובסקי. כולם פנו כאחד ליושב-ראש ועדת החוקה שמחה רוטמן כדי להפוך את החוק לחוק מטעם הוועדה בגלל ההסכמה הרחבה. ץץץאני לא אאריך במילים כי אני חושבת שיו"ר הוועדה באמת הסביר למה כדאי לעשות את התיקון הזה. אני אומר כמה נקודות, ואת שאר הזמן אני אקדיש למשהו אחר. זה חוק רע. אין לו אח ורע בעולם. לא היינו כאן אור לגויים. לא הועיל ליציבות פוליטית. טוב שהסתלק מספר החוקים. ובאמת אני שמחה שהצלחתי להיות בין היוזמים של החקיקה החוקתית הזו, בהסכמה רחבה, שעליה חתומים כאמור כולם. אני מאוד מקווה שאפשר יהיה להמשיך ולקדם אותה. ייאמר לזכותך שאת גם אומרת את זה.

אני רוצה לנצל את הזמן שיש לי, ואפילו אם אני טיפה אגלוש,

אני אשמח ככה שתוכל לאפשר לי, כדי להקריא מתוך שפת אם, שזו אסופה בעת מלחמה של אימהות של לוחמים, שמנסות להביע את קולן בימים כל כך קשים, בימים כל כך מורכבים. ואני שייכת לקהילה הזו. ואשמח, דרך הדברים שכתבה הדס לייבוביץ' "מה את מגזימה", להקריא רק קטע קטן שאולי יכול לבטא את הקול שלי ועוד אימהות רבות,

שלא ישנות בלילות. "שני ימים ועוד חצי של נשימה. שלושה לילות שלמים של שינה. ילד אחד שלם הגיע הביתה, ורק כשראיתי אותו הבנתי שלא כל הזמן היה מובן לי מאליו שיחזור. שלם או בכלל. ההודעה הרשמית על כוחותינו שחצו את הגבול הגיעה ב-01:00, ומייד אחריה צנחתי אני לשינה שכמותה לא ידעתי חודשים או שנים, תלוי מה סופרים. שינה עמוקה ורכה בלי כדורים, בלי אוזן אחת פקוחה ובלי לשמוע את מאות ההודעות בקבוצה שמצאתי בבוקר על השידה שלידי. שינה בלי לחלום חלומות בלהה, בלי להתעורר חמש פעמים בלילה ובלי לשכב ערה וחושבת. שינה שהגוף כן מוצא את התנוחה הנוחה בלי להתכווץ ולהתהפך ולהסתובב שוב ושוב. שינה כמו של ילדים, שפשוט נרדמים וקמים בבוקר. כזו שינה. "הגוף ידע להרפות אל תוכה, הוא ידע שהחייל שלי קיים בעולם הזה, ידע שהוא בטוח ושעוד מעט,

ייפתחו אליי שתי ידיים רחבות לחיבוק גדול, והפה שלו ימלמל אל תוך הדמעות שלי, 'מה את מגזימה? הכול טוב'. "את כל זה הגוף ידע גם אם אני עוד לא. "לא הכרתי את האישה שהייתי בסוף השבוע שבו חזר, לא זכרתי שהיא קיימת. "האישה הזו לא שמעה חדשות, רק מוזיקה, היא הייתה מלאת אנרגיות וגם זזה עם המנגינות, היא צחקה בקול גדול, אולי בהגזמה, היא בישלה בלי סוף ואכלה עם תיאבון, היא שמה לב לפרטים, בהתה בבן שלה שחזר וגם באחיו ובאחותו עד שביקשו די, רצתה לצרוב את היש הזה בכל מאודה, היא אפילו הצליחה כמעט ולא לחשוב על החטופים. או על האימהות שלהם. "היא הייתה בכאן ועכשיו, לא שם ולא אחר כך. "והיה איזה רגע אחד שהאישה הזו חשבה לעצמה, אה, אז ככה מרגישות נשים שהולכות בעולם לידי? יש מציאות מקבילה שבה ככה אפשר להרגיש? למשל, לנשום ממש עד הקצה? כן, זה אפשר, הינה, ככה. ובאותה נשימה היא ידעה גם, שזו אפשרות זמנית שתיגמר לה עוד מעט. אפשרות שקיבלה בהשאלה מהצבא ליומיים ועוד חצי. הצצה לחיים של אחרים, מתנה לזמן מוגבל עם התחייבות לא כתובה להחזיר לשולח. "זה כאב אולי יותר מקודם, הידיעה. "זו אני שהחזרתי לשולח. התעקשתי להסיע אותו לא להסעה אלא ליעד עצמו, ליעד המסוכן שבו טילים נופלים כמעט בלי התראה, לשם הסעתי אותו. הפחד משעה אחת פחות איתו גבר על כל פחד אחר. רציתי להחזיק בשתי ידיים את הזמן היקר, לא לתת לו לנזול כמו שהוא יודע. "באוטו יש זמן מזוקק, נקי מהפרעות, אין לאן ללכת. והוא דיבר בנסיעה הזו יותר משדיבר בכל הסופ"ש. סיפר על שדרות, על בארי, על עזה. "אני הקשבתי. "הקשבתי והרגשתי איך הנשימה אט-אט נסגרת לי חזרה, הגוף סימן שנגמר הזמן, תמה הפסקת האש שלי. "הורדתי אותו בכפר הנופש באשקלון, ליד הים. "גם הפעם לא האמנתי שאני נותנת לו ללכת, ובכל זאת, רק אלוהים יודע איך, שחררתי בסוף את החיבוק. "שני ימים ועוד חצי הסתיימו". אני מאחלת הצלחה לכל לוחמינו והלוחמות שלנו, בכל מקום שתהיו, תצליחו במשימותיכם ותחזרו הביתה בשלום.

חבר הכנסת רביבו נמצא? יש הצעת חוק שהוצמדה, הצעת חוק ביטול ממשלת החילופים, של חבר הכנסת אליהו רביבו. בבקשה, אדוני.

שר? אדוני היושב-ראש, מכובדי השר, חבריי חברי הכנסת, כנסת נכבדה. יש שר? כן, יש שר. לא הייתי מתחיל אם לא הייתי מתחיל.

השר פרוש. הוא שר. שר למה?

רשימת הדוברים סגורה, דרך אגב. בבקשה.

שר למורשת ירושלים. אדוני היושב-ראש, זה שנים באופן לא דמוקרטי ולא ענייני חלק מאוד מאוד גדול מיושבי הבית הזה פוסלים על בסיס קבוע מפלגות ונבחרי ציבור שהעם אמר את דברו וביקש לראות אותם בהנהגת המדינה. על פי השיטה הדמוקרטית מחנה שמקבל את מרב הקולות, גם מצמיח ומעמיד מתוכו את ראש הממשלה. כך יצא שבאופן מביך יצאנו לאין-ספור סבבי בחירות, שכל הכרעה שלחה אותנו לעוד סבב בגלל שאותו מועמד נפסל על ידי אותה קבוצה, מסיבות לא ענייניות, כל פעם בתירוצים אחרים,

לא לראות אותו בראשות הממשלה. כך נוצר מצב שאחד הפתרונות שהוצעו הוא לחוקק את ממשלת החילופים. הוגשה הצעה, שהוסכמה על ידי רוב סיעות הבית, בניסיון לחלץ את המדינה מאותה מבוכה בלתי סבירה שאליה נכנסנו.

אני כרגע, קארין היקרה, סוקר עובדות, אני לא מחווה דעות. אני לא מחווה דעות, אני סוקר עובדות כפי שהן. יש עתיד התנגדו. יש עתיד עדיין לא מהווה את רוב חברי הבית. אמרתי שרוב סיעות הבית הסכימו להצעה כפתרון יצירתי להיחלץ מהמצב הבלתי-נגמר, מהלופ הבלתי-נגמר הזה של יציאה לבחירות, כניסה בחזרה להרכבת בחירת כנסת ועוד פעם פיזור ויציאה לבחירות. הפתרון הזה היה אמור לספק איזושהי תשתית ליציבות שלטונית ולתפקוד המדינה לטובת כלל אזרחיה. ואז נוצר מצב שמתוך אלה שפסלו את אותם מועמדים ואותה נציגות, הם הפכו להיות ראויים בעיניהם כדי להיות חלק מאותה ממשלה תחת אותו מנהיג וחברים באותה הנהגה. בג"ץ לא התנגד, אדוני היושב-ראש, למציאות שבה יש שני ראשי ממשלה במדינה, למציאות שבה יש שינוי מהותי במשטר. הוא השלים עם זה. כנראה שיש תנאי אחד,

יש איזושהי קוסמות שאומרת, גם השעון לא אופס קודם, שאם אחד השמות יהיה השם בני גנץ, יאיר לפיד או בנט, אז ניתן לבצע שינויים כל כך מהותיים בסדר-יומה של הכנסת ולהחיל מצב שבו יש שני ראשי ממשלה מתפקדים בו זמנית. וכך נולדה - - אני מעריכה אותך - - - אני מעריך אותך לא פחות, קארין. - - - יש עובדה. אני כרגע עדיין מתייחס לעובדות.

חבר הכנסת רביבו, כבר נתתי לך עוד 45 שניות.

אתה התחלת לדבר ב-2:30 דקות, וכבר נתתי לך עוד 45 שניות.

שלוש דקות. רק תחתור לסיום.

ניחא, אנחנו מתפלאים על בג"ץ ועל אותן מפלגות שפוסלות.

למציאות שבחסות אותה חקיקה מפלגה עם שישה מנדטים יכולה להעמיד ראש ממשלה. לשם הגענו. בפועל, המנגנון של ממשלת חילופים לא הוכיח את עצמו, יצר בזבוז, חוסר ידיעה, חוסר תכנון ושיתוק של כלל המערכות. לפיכך, אדוני היושב-ראש, אני מקצר ומסכם - - - קארין, בממשלה שלנו לא היה - - - ודאי שכן, ודאי שכן,

אני תכף אזכיר לך. אין לי זמן כרגע להתנצח פה כי אני רוצה לכבד את החלטת היושב-ראש, אבל אין צל של ספק שהמציאות הזאת והניסיון הזה הוכיחו שאין שום מקום לממשלת חילופים במדינת ישראל. עלינו לשמור, כחלק ממי שמכיר ומאמין ודוגל במשטר דמוקרטי, שבפירמידה יהיה מנהיג אחד, זה שרוב העם ייתן לו את הקולות שלו וירצה לראותו אותו בהנהגה. ועלינו לחזור לימי קדם שבהם מקסימום שיהיה ניתן ונכון שיהיה, הרכבת ממשלה על בסיס רוטציה, שבה ממשלות יחליפו בתוך אותה ממשלה ראש ממשלה, וזה בסדר. כך היה נהוג. כך עשו שמעון פרס ויצחק שמיר זיכרונם לברכה. זה קרה מספיק שנים, אבל לא על הבסיס הזה.

אני מבקש מחברי הבית לתמוך בהצעת החוק הנדרשת הזאת, שאגב, זכתה לתמיכה מימין ומשמאל. אני מבקש להודות לחברתי אפרת רייטן ולחברתי קארין אלהרר, ליושב-ראש ועדת החוקה, חברי הטוב שמחה רוטמן, שקידם, האמין ותמך בביטול ההצעה הזאת עוד טרם היבחרו לכנסת ישראל.

תודה רבה. נעבור לדיון האישי המשולב: חברת הכנסת בן ארי, אינה נוכחת, חבר הכנסת חמד עמאר, אינו נוכח, חבר הכנסת מתן כהנא,

חבר הכנסת מנסור עבאס, אינו נוכח, חבר הכנסת יוסף עטאונה, אינו נוכח, חברת הכנסת נעמה לזימי, אינה נוכחת, חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת, חבר הכנסת סגלוביץ' אינו נוכח, חברת הכנסת שרון ניר,

אינה נוכחת, חבר הכנסת הכנסת גלעד קריב, אינו נוכח. חברת הכנסת טלי גוטליב, את רוצה לדבר או מוותרת? אז קדימה. בבקשה, שלוש דקות לרשותך.

לא, אנחנו מוותרים. אתה לא משלם לי.

מה זה, לא אני משלם לך? מה, אני לא אזרח? עם ישראל, איך אני אוותר על הנאום הבא? הרי אני הייתי אתמול בבית המשפט העליון. שמעתי שהולך להיות דיון שהרשות הפלסטינית, תחזיקו חזק את הכיסא,

כן,

הגישה עתירה נגדנו, גם נגדכם, האופוזיציה,

הקואליציה, נגד החוק האדיר שחוקקנו. אנחנו חוקקנו חוק שפיצויים שנפסקים לטובת נפגעי טרור ונפגעי פעולות איבה ינוכו מכספי הרשות הפלסטינית, חוק מצוין שהצביעו לו גם מהאופוזיציה וגם מהקואליציה. הלכה הרשות הפלסטינית והגישה עתירה בבקשה למתן צו על תנאי נגד החוק שלנו.

הרשות הפלסטינית, שאת ככזו עותרת נגד מדינת ישראל וזכותה הטבעית לחוקק חוק? זה לא מישהו ספציפי שנפגע, שעל פי חוק יכול לבקש סעד מהמדינה על דרך פנייה לבג"ץ. זה הרשות הפלסטינית. אבל לא זה הסיפור. הסיפור הוא כזה, ותקשיבו: בבית המשפט העליון זו פגרה, פגרת בתי המשפט, והמשמעות היא שיש דיוני מעצר פה ושם, ורוב האולמות ריקים. איפה נקבע הדיון הרה הגורל והחשוב הזה? מי שעורך דין בטח יודע, באולם ב', אולם קטן בגודל של נמלה, בערך כמו המקום של הממשלה. ולמה זה נקבע באולם כזה קטן? כדי שחס וחלילה, משפחות החטופים ומשפחות השכול שנכנסות לבית המשפט ואומרות את דעתן על עצם העובדה שכשהן איבדו את בניהן הרשות הפלסטינית מקיימת דיון, הם קצת אומרים "בושה" והם קצת כועסים. השופטים לא יכולים לסבול את זה ממרום מגדל השן שלהם. כמו שאני מספרת לכם, עומדת הנציגה של הרשות הפלסטינית וטוענת נגד הכנסת, נגד החוק ונגד הפגיעה ברשות הפלסטינית. ישבתי שם ואמרתי: איך יש לה זכות עמידה? בשם איזה אלמנט? בשם איזו הוראת חוק יש לה, לרשות, זכות עמידה? אז, השופט עמית אומר לי: אני אוציא אותך. הריטואל: את מפריעה, כרגיל, נו. עזבו את היחס אלינו, נבחרי הציבור, והמעמד שאין לנו בדיונים בג"ציים, ושימו את זה בצד. אבל השופט עמית גם אמר לקהל, שככה התרעם מהדברים שאמרה נציגת הרשות הפלסטינית: אני אקיים את הדיון בדלתיים סגורות. כולנו אומרים לשופט עמית: מכוח מה תקיים את הדיון בדלתיים סגורות? רעש של הקהל זה לא עילה,

לדיון בדלתיים סגורות. זה כמו שאני מספרת לכם. אבל למה אני מגיעה לסוף? כדי לומר לכם את האבסורד. לשופטי בג"ץ יש סמכות: כשהם מקבלים עתירה, בהיעדר זכות עמידה, לדוגמה כמו במקרה הזה, צריך לדחות את העתירה על הסף. עכשיו, איך ידענו שהעתירה הולכת להידחות? אחרי שנתנו לנציגת הרשות הפלסטינית 40 דקות לדבר, אומרים לה השופטים: תחזרי, תרדי, אנחנו לא הולכים לקבל את זה. את לא הוכחת לנו פה כלום. לא מבקשים מהצד השני להגיב, ואומרים: חבר'ה,

אנחנו לא מבקשים שתגיבו. כשלא מבקשים את תגובת המדינה, המשמעות היא שהעתירה נדחית. תקשיבו טוב לביזיון.

אסור היה שיתקיים, כי בעצם נפתחה דלת לרשות הפלסטינית. גם אם לא נקבע וגם אם העתירה לא מתקבלת, נפתחה הדלת בחסות בג"ץ. אבל למה? כדי שידברו שם על שתי מדינות וכדי שנציגת הרשות הפלסטינית תדבר על זכותם למדינה. כל זה הצגת פארסה, שבית המשפט העליון, בשבתו כבג"ץ, עושה לנו מחטפים על עצם הגדרת המדינה הזאת. צר לי שבג"ץ אתמול הביא בתוך שעריו - - תודה רבה. - - את הרשות הפלסטינית.

לא סתם צעקו משפחות השכול: בושה, בושה, בושה. תודה רבה. מי ייצגה את הרשות? חברת הכנסת גוטליב, אני זוכר את כבוד השופט עמית אומר שהוא פותח את שערי בית המשפט לתושבי עזה, אז את מתפלאת על הרשות הפלסטינית? באמת.

צודק. חבר הכנסת אושר שקלים, אינו נוכח, חבר הכנסת פורר, אינו נוכח, חבר הכנסת נאור שירי, מוותר, חברת הכנסת מרב כהן, אינה נוכחת, חבר הכנסת כסיף, אינו נוכח, חבר הכנסת וליד טאהא, אינו נוכח, חבר הכנסת טיבי,

חברת הכנסת שלי טל מירון,

חבר הכנסת אבי מעוז, אינו נוכח, חבר הכנסת עידן רול, אינו נוכח, חבר הכנסת אריאל קלנר, אינו נוכח, חבר הכנסת אלון שוסטר אינו נוכח, חברת הכנסת צגה מלקו, אינה נוכחת, חבר הכנסת מיקי לוי, אתה מעוניין לדבר?

פעם ראשונה. חבר הכנסת

מעוניין לדבר, אדוני?

- - - הוא היה רץ למורה לספר מי העתיק במבחן. הוא היה רץ למורה לספר: המורה, הוא העתיק. המורה, הוא עשה, אני לא ככה,

אני רוצה מלא מהתחלה. זה מפריע לי. 50 שניות.

בגלל שהוא מבקש מנגנון שאשכרה יבדוק

זו עז, לא, זו לא עז - - זה חדש. תגידי לנשיא ארצות הברית שהוא משקר. - - זה היה

אפרת רייטן מרום, דיברה, חבר הכנסת ינון אזולאי מוותר, חבר הכנסת אלמוג כהן, אינו נוכח. חבר הכנסת רון כץ, בבקשה. תודה רבה, אדוני היו"ר. כנסת נכבדה, שמחנו לקבל ביקורת ממי ששמעה את כל נאומי האופוזיציה וברגע זה יצאה מהמליאה. רמת אמינות, ביבי נתניהו. ועכשיו אני באמת רוצה לשאול פה את הבית הזה: כאשר גלית מדברת איתנו על רדידות זאת אותה אחת שאמרה: הייתי מאלו שהדהירו 9 מיליון לתהום, והחולשה הזאת הובילה לטבח. עכשיו אני רוצה לשאול את עצמי, אתכם, מה קורה לבית הזה? איך הגענו למצב הזה, כשאותה חברת כנסת שאמרה את הדברים האלה קיבלה אחריות, חזרה בתשובה, ביקשה סליחה בפריים טיים מכולם. הייתה שרה.

אני עמדתי פה ופרגנתי לה על זה שהיא לקחה אחריות והתפטרה. בזה לטייסים, בזה לטייסים. ואז מה קרה? היא הבינה את המשמעות, היא נכנסה לצד הפחות-טוב של המנגנון. ואז מה קרה? היא הפכה להיות סתם עוד חברת כנסת שאפילו עליזה לא סופרת, וזה מה שקרה פה. אז הינה, גלית, אני עמדתי פה ופרגנתי לך. אז קודם כול ברוכה הבאה, שבי קצת במליאה. עליזה, לפני שנה הוא אמר לי: אני מתחנן שתפני אליי.

אין לי לייקים, תכתבי עליי, בבקשה. תכתבי עליי פוסט. אף אחד לא יודע מי אני.

גלית, אז אני שמח שהצטרפת אלינו.

רון כץ (יש עתיד): אני שמח שהצטרפת אלינו. את יושבת שם, זה הכיסא שלך.

הנאום עליי. רון כץ (יש עתיד): אין לך מה לחזור להגיב, כי כרגע דיברת. אל תיתני לנו ציונים.

אל תיתני לנו ציונים, אל תיתני לנו ציונים,

- - כי היחידה שקיבלה צומי זאת רק את. והסיבה היחידה שאת עושה את הדברים המביכים האלה - - איך אמרת לי? רון כץ (יש עתיד): - - כמו להתחנף לנתניהו, היא בשביל לקבל איזושהי ועדת משנה ממוצאת על זהות יהודית.

מה את קשורה לזהות יהודית? בואי, גלית. זה מביך כל המנגנון הזה.

רון כץ (יש עתיד): ואם המטרה זה לחזור להיות שרה - - גלית,

- - אז תגידי שהמטרה היא לחזור להיות שרה.

בדיוק?

אבל לפני שאת מדברת איתנו ועם ראש המפלגה שלי על איזושהי הגינות בסיסית - - - אני התפטרתי. רון כץ (יש עתיד): את הודעת - - - אתה ליצן. ליצן, ליצן.

לקחת אחריות והתפטרת. אז באיזו חוצפה את באה ומטיפה לנו מוסר? וכן, היום זה יום הולדת חמש של אריאל ביבס. ואנחנו כולנו פה מתעסקים בשטויות בשביל שאת תיתני לנו ציונים. אז, גלית, את צריכה להתבייש בעצמך פעמיים, פעמיים. רק על השטויות שאת מדברת פה ורק על הרע שעשית למדינת ישראל. תגיד, אתה בן שלוש? זאת הביקורת, "השטויות שאת מדברת פה"?

בואי, את אומרת עכשיו: אני רוצה להגיב. בואי, גלית, אף אחד לא רוצה שתרשמי על אף אחד. רון, אין לך כריזמה.

אף אחד לא רוצה - - - כריזמה? הבעיה שלי היא כריזמה?

סיימתם? - - זה לא יעזור. זה לא יעזור. הבעיה זאת כריזמה? הבעיה זאת כריזמה?

זאת כריזמה? כי אני חושב שיש לך הרבה יותר בעיות אחרות, גלית.

טוב, תודה

מביך, וזה מה שקרה לכנסת ישראל. "מביך" זאת המילה שהייתי חושבת עליך.

חבר הכנסת זאת אלקין, בבקשה.

אפשר לעבור להצבעה? רק אחרי ההצבעה

מאחל לכולנו שיהיו פה כמה שיותר דוגמאות של שיתוף פעולה כזה. ובאמת הכנסת כנראה הולכת להעביר ללא התנגדות את ביטול החוק המאוד-לא אסתטי

אבל אחרי שנבטל פה אחד את חוק החילופים הוא יחזור לפה, אומנם לא פה אחד, אבל ברוב קואליציוני שיסתמן אחרי הבחירות הבאות. תודה רבה. תודה רבה. אחרון הדוברים, חבר הכנסת אופיר כץ, בבקשה.

אדוני היושב-ראש. אדוני השר, חבריי חברי הכנסת, לפני שאתחיל במה שאני רוצה לדבר, ראיתי את הוויכוח קודם בין רון לגלית. אני מציע להוריד את הלהבות ואחרי זה גלית תגיב, אבל מבחינה עובדתית, לגבי הוועדה, היא לא דיברה עם נתניהו, אני לא דיברתי עם נתניהו, אין קשר לנתניהו, היא לא הייתה צריכה את נתניהו בשביל הוועדה. אני מעריך אותך, לכן אני אפילו לא מגיב. עובדתית זה מה שהיה. אני מקווה שהמשך הוויכוח ביניכם, אפשר להתווכח, אבל להוריד קצת את הטונים והלהבות. זו הזדמנות חשובה, אנחנו ככה נכנסנו כבר לפגרה, להודות לאנשים שעובדים פה סביב השעון על שהמשכן הזה עובד, ובלעדיהם אנחנו בעצם לא היינו יכולים לבצע את המוטל עלינו. אני אתחיל להקריא: ללשכה המשפטית של הכנסת בראשות שגית אפיק, ליועצים המשפטיים של המליאה אייל לב ארי, ליזה פורטנוב וירון אונגר, וכל היועצים המשפטיים של הוועדות, שמסייעים לנו יום-יום במלאכת החקיקה. לצוות מזכירות הכנסת הנפלאות בראשות דן מרזוק, דנה הרש, אלינור ימין, ראדה חסייסי, תודה רבה לכן על כל העבודה. שני נעמתי, אביב פרנסה והודיה מלכה, עובדות מקצועיות ומסורות. למנהלות ומנהלי הסיעות, לאחת והיחידה עליזה בראשי, תודה על כל העבודה שאת עושה במשך שנים רבות במסירות, במקצועיות וכמובן - - ובקול גדול. - - ובקול גדול. לדניאל שמש, שעושה עבודה באמת נהדרת, אני לא חושב שיש חבר כנסת אחד בסיעה אצלנו, שרים נורבגים, לא נורבגים, שלא מעריך את העבודה שלך ולא אוהב אותך. טייבי גלבשטיין, עליזה אוזן, יוסי כהן, רוני צוריה,

אורי בנק, מנהלי הסיעות של סיעות הקואליציה וגם למנהלי ומנהלות הסיעות של האופוזיציה, שגם עושות עבודה קשה. לחברת הכנסת שעובדת מולי יום-יום בשוטף חברת הכנסת מירב בן ארי, אני כיו"ר הקואליציה ואת מרכזת את האופוזיציה, אנחנו עובדים כל הזמן צמוד, אבל רוב הזמן, למרות מה שנראה, אנחנו כל הזמן רבים ומתווכחים, את שומרת על האינטרסים של האופוזיציה,

אבל בתוך המריבות והוויכוחים, אנחנו באמת, בדברים החשובים שמדינת ישראל עוברת, אנחנו יודעים לשים את הפוליטיקה בצד ולהתמקד בהם בצורה אחראית. אז מהבחינה הזאת, תודה על שיתוף הפעולה, ושנמשיך לריב ולהתווכח גם בהמשך. לצ'יקו אדרי, המנכ"ל המצוין שלנו, שבאמת עושה עבודה יוצאת דופן, וכולם מרגישים את זה. מוחמד וכל צוות המינהלה, לסדרנים ואביגדור היקר שבראשם, קצין הכנסת יובל חן, צברי ואנשי המשמר היקרים שמבלים פה איתנו שעות ארוכות. לדוברות הכנסת, שמוליק דהן, דובר הכנסת, ולמירי היקרה. לקצרניות, לנסחות ולכל מי שנמצא ותורם במשכן הזה. לראש המטה שלי נטע מולכו, תודה רבה על כל העבודה במשך שנים רבות. אנחנו מעריכים את העבודה של כולכם וזו ההזדמנות להגיד לכל העובדים והעובדות. תודה רבה. מצטרף לברכות היקרות. טוב, חברי הכנסת, נעבור להצבעה על הצעת חוק, רגע, שמחה, אתה רוצה? לא דיברת מספיק היום,

חברי הכנסת, נעבור להצבעה על הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון מספר 17) (ביטול ממשלת החילופים) מטעם ועדת החוקה, חוק ומשפט, בקריאה ראשונה. הצבעה. ההצעה להעביר לוועדה את הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון מספר 17) (ביטול ממשלת החילופים) לא נתקבלה. להלן תוצאות ההצבעה: 18 בעד, אין מתנגדים. אני קובע כי הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון מספר 17) (ביטול ממשלת החילופים) מטעם ועדת החוקה, חוק ומשפט אושרה בקריאה ראשונה ותחזור לדיון בוועדת החוקה, חוק ומשפט לצורך הכנתה לקריאה שנייה ושלישית.

נעבור להצבעה על הצעת חוק-יסוד: ביטול ממשלת החילופים (תיקוני חקיקה) של חבר הכנסת אליהו רביבו, בקריאה הטרומית, הצבעה.

להעביר את חוק-יסוד:

(תיקוני חקיקה) לוועדת החוקה, חוק ומשפט נתקבלה. להלן תוצאות ההצבעה: בעד, 18, אין מתנגדים. אני קובע כי הצעת חוק-יסוד: ביטול ממשלת החילופים (תיקוני חקיקה) של חבר הכנסת אליהו רביבו אושרה בקריאה טרומית, ותעבור לדיון בוועדת החוקה, חוק ומשפט לצורך הכנתה לקריאה ראשונה. חברי הכנסת, נעבור להצבעה על הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון, ביטול ממשלת חילופים) של חברת הכנסת אפרת רייטן מרום וקבוצת חברי הכנסת, בקריאה טרומית. הצבעה. ההצעה להעביר את הצעת חוק-יסוד:

להלן תוצאות ההצבעה: 19 בעד, אין מתנגדים.

כי הצעת חוק-יסוד:

ביטול ממשלת חילופים) של חברת הכנסת אפרת רייטן מרום וקבוצת חברי הכנסת אושרה בקריאה טרומית, ותעבור לדיון בוועדת החוקה, חוק ומשפט לצורך הכנתה לקריאה ראשונה. הצבעה האחרונה. נעבור להצבעה על הצעת חוק הממשלה (תיקון מספר 14) (ביטול ממשלת החילופים),

מטעם ועדת החוקה, חוק ומשפט בקריאה ראשונה, הצבעה. ההצעה להעביר את הצעת חוק הממשלה (תיקון מספר 14) (ביטול ממשלת החילופים), התשפ"ד 2024, לוועדת החוקה, חוק ומשפט, נתקבלה. להלן תוצאות ההצבעה: 18 בעד, אין מתנגדים. אני קובע כי הצעת חוק הממשלה (תיקון מספר 14) (ביטול ממשלת החילופים) מטעם ועדת החוקה, חוק ומשפט אושרה בקריאה הראשונה, ותחזור לדיון בוועדת החוקה, חוק ומשפט, לצורך הכנתה לקריאה שנייה ושלישית. לפני שנעבור לנושא הבא, אני מזמין את חברת הכנסת גלית להגיב על דברי חבר הכנסת רון כץ. שלוש דקות לרשותך. לי נשאר רק להתמודד, גלית. מעולה, תיהנה. רק תשתדל לתת לי לדבר, אפילו שזה הולך להיות קצת משפיל, טיפה. אני מבקשת את זכות הדיבור, אם הוא מפריע לי,

כמו שנתת לי, אותו דבר יהיה. אוקיי,

במיוחד האנונימיים שבהם, האופוזיציה,

אלה שאף אחד לא מכיר, אלה שהולכים ברחוב ואף אחד לא יודע מי הם.

אחת הדרכים להתפרסם היא למשוך לי בצמה. זה טריק שעובד תמיד. מושכים לגלית בצמה, מושכים לגלית בצמה, ומקבלים קצת - - - כמו שהיא עשתה לי. "לא תִקום ולא תִטור", אתה עובר על דאורייתא. אני מקום 46 בנוכחות, את 80. 80. את לא מגיעה לעבודה. על מה משלמים לך? על מה משלמים לך?

אבל תהיה גבר ותעמוד בזה.

הבחור שיושב פה, שרוב הישראלים לא יודעים מי הוא, איך הוא נראה או איך קוראים לו, פנה אליי לפני שנה וקצת בחניון ואמר לי - - - גלית, תפסיקי לדמיין, תפסיקי לדמיין. למה אתה בלחץ? למה אתה בלחץ? שאנשים ידעו את האמת. הוא אמר לי ככה: גלית, אני יכול לבקש ממך בקשה? בבקשה, תפברקי איתי ריב, תכתבי עליי משהו בטוויטר. אני חייב שתרימי אותי, גלית. זה חלק מהמערכת?

אני מתחנן, בואי נפברק ריב כדי שאנשים יכירו אותי,

אז היום הוא פברק ריב - - גלית, גם שקר שתגידי הרבה פעמים,

- - כי אנשים נטולי כריזמה, אנשים נטולי כריזמה צריכים את העזרה של גלית כדי להתפרסם.

רון. קריאה ראשונה.

עכשיו אני רוצה לדבר, מלול, תעזור לי. די, רון, אתה בקריאה ראשונה. זה בדיוק מה שהיא עשתה כשאני דיברתי.

אמרתי לך, זה לא קשור. זה לא נותן לך אישור.

כל מה שהיא דיברה גם, אותו דבר. מתוך 120 חברי כנסת, אף אחד, אף אחד אחרי הטבח לא לקח את האצבע המאשימה נגד כל העולם והפנה אותה לעצמו, למעט גלית דיסטל. ומאז, האנשים הפחדנים, חסרי האחריות, שלא יכולים לקחת אחריות מינימלית על מה שקדם פה לטבח, באים אליי בטענות - - אני חוזר להגיב.

דבר אחד שיהיה ברור, וזו התשובה לכל המלעיגים: לא התהפכתי, לא התחנפתי ולא נעליים. כשאני עשיתי את זה אמרתי לעצמי: יהודים לא יכולים לריב עם יהודים יותר, ואני מוכנה לקחת עליי את האחריות של כולם, מתוך תקווה שאחד מתוך האופוזיציה יבוא וייקח אחריות על השנה הארורה שהייתה פה, שקדמה לטבח ושהובילה לטבח. אבל לא רק שאף אחד מכם לא לקח אחריות, אתם באים אליי ומבקשים,

הכנעה? כל עוד אני היחידה שעושה את זה, אתם לא רוצים פיוס, אתם לא רוצים אחדות, אתם מדברים בסיסמאות אבל אף אחד לא לוקח אחריות. ואני לא מהנכנעות. מהרגע שהתחלתי לדבר ימין, גם קושמרו, גם במליאה, כל העיתונים, עליי היא מתהפכת, כי פתאום דיבור ימני הוא הסתה. מה חשבתם? אז אני אומר לך, רון כץ, מה נשאר על רצפת העריכה בריאיון ההוא, איפה העורך עצר. הוא עצר במקום שבו אני אומרת לליאור קינן: ליאור, אם רק אני אבקש את הפיוס הזה ומהצד השני לא יקום אף אחד שיבקש פיוס, אז זה לא פיוס, זאת הכנעה. את זה לא ראיתם - - את חוזרת בך?

- - כי העורך יודע מה לעשות. ומאז את מלאכת העריכה שלו אני סוחבת. אז אני לא מתביישת שהייתי גברת אמיתית, שברגע קשה, בעת צרה ליעקב, ניסיתי לייצר שיח אחר, אבל אין איתכם ח'יר, ואין איתכם שיח, ואין איתכם פיוס, ואין איתכם אחדות. שלטון, כוח והכנעה, זה מה שאתם רוצים. ולא תקבלו את זה ממני, לעולם לא. תודה.

רון, אתה תהיה ראשון הדוברים בהצעה הבאה. אי-אפשר להגיב. זה יהיה פינג פונג, והיא תגיב לך. אתה תהיה ראשון. אבל זה לא נכון. זה לא נכון כי הוא לא הגיב. הוא ניצל את שלוש הדקות שהוא עלה. הוא לא הגיב על זה. לא, אבל היא מגיבה לו. לא, נכון, לא הגבתי, זו פעם ראשונה. הוא היה יו"ר הכנסת, זה פעם ראשונה שאני מגיב.

ארז. מה אכפת לך להיות ראשון הדוברים?

זו תגובה ראשונה. זו תגובה ראשונה, ארז, אתה יכול לאשר את זה. תגובה ראשונה. לא הגבתי, לא דיברתי. - - - מה הבעיה? אם מותר לאשר את זה? אולי אתה צודק. בוא נעשה פשרה.

אבל למה אתה לא סומך על מיקי? אני סומך, אבל בוא נעשה פשרה.

אני לא רוצה פשרה, אני רוצה להגיב וללכת. אתה תגיב, ראשון הדוברים. אני רוצה רק להגיב דקה וחצי, בסדר?

יאללה, דקה וחצי, בסדר.

אדוני היו"ר, כנסת נכבדה, אני עד פה למופע האימים הביזארי הזה שקורה בכנסת ישראל בזמן שחטופים נמקים במרתפי החמאס.

אנחנו מותקפים מצפון ומדרום. בואו נסיים עם זה.

- - שלא מצליחה להירגע, ובאמת - - אני רגועה מאוד. רגועה מאוד.

הדבר שהכי שנוא עליי זה לרדת לפסים אישיים - - רגועה מאוד. - - ואני לא אעשה את זה, למרות שאת מנסה. את רוצה שאני אדבר עלייך, שיכירו אותך יותר. אני לא אעשה את זה, אבל אני כן אגיד - - אתה קורע.

ובאמת את צריכה לעשות חשבון נפש אמיתי עם עצמך - - יותר ממה שעשיתי,

- - כי התחלת טוב.

התחלת טוב, ואת הופכת להיות, באמת, גלית, את

איפה שלך? גלית, את לא נותנת לי לסיים משפט. איפה החשבון נפש שלך?

את לא נותנת לי לסיים משפט.

אני אומר לך, ואני לא נוהג לעשות דבר כזה: את צריכה לעשות חשבון נפש אמיתי עם עצמך.

כולם רואים פה שיש פה איזה תהליך לא רציונלי שהופך מקצה א' לקצה ב'. אני אומר לך - - אתה גם עילג. תיכנס בי קצת יותר בתחכום.

אני לא יודע מה, אז אני רואה שהשעה 19:45. אני לא יודע מה השעה במיאמי, אני מקווה שאת מקבלת את הנקודות שלך. זה לא מתאים לכנסת ישראל בזמן שאנחנו נמצאים בו. ואני רוצה לומר לך: אנחנו צריכים להתעסק בזה שאנחנו בנקודה הביטחונית הכי קריטית שהיינו מאז ומעולם. ואם את רוצה נתונים על מי היה פה,

עושים גוגל - - תודה. - - את מקום 80 בנוכחות. לפחות תבואי לעבודה. תודה רבה. חברי הכנסת, נעבור לנושא הבא על סדר-היום, הצעת חוק שירותי הובלה (תיקון מס' 3) (איסור העמסת מטען שאינו תואם את תנאי רישיון הרכב), התשפ"ד 2024, לקריאה הראשונה, של חבר הכנסת בועז טופורובסקי. אני מזמין את חבר הכנסת

עשר דקות לרשותך. אני אצטרך פחות, אבל תודה. בסדר. עד עשר דקות. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברות וחברי הכנסת, כמובן, השרים הנוכחים, יש היום הרבה ישראבלופים. אחד מהישראבלופים שקיימים זה ישראבלופים בתחום תאונות הדרכים, ואחד מהם זה בתחום המשא הכבד. למי שלא יודע, 30% מהנפגעים בתאונות דרכים הם נפגעים כתוצאה מפגיעה של רכב כבד, אם זה אוטובוס,

משאית קטנה, משאית גדולה, 30%, זה פי ארבעה יחסית למספר הנפגעים בתאונות דרכים. חלק מהבעיות זה כל מיני חאפרים. יש רישיון ויש מגבלות משקל, ולפעמים אנשים, בשביל להרוויח עוד שקל, שניים, מעמיסים בניגוד למגבלות הרישיון ועוברים על החוק. עד היום העבירות על החוק היו, מאות שקלים בודדים, למעט עניין של משקל. אבל גם אם מסיעים בניגוד לרישיון הרכב, אז זה יכול לגרום למוות. עכשיו תחשבו על משאית ארבעה סרנים, שיכולה להסיע עד 60 טון. כדי לעצור, זה לא לוקח לה חמישה מטרים, גם לא עשרה מטרים, גם לא כמה עשרות מטרים, לפעמים כמה מאות מטרים לוקח לה עד שהיא יוצרת עצירה מלאה מנסיעה מהירה בכביש 6. כתוצאה מזה ומהרבה מאוד חאפרים, אנשים מתו סתם בכבישים. מה זה ישראבלוף? יש כל מיני לקונות בחוק שאנשים מנצלים. כי יש את מי שמזמין את המטען, יש את מי שמעמיס את המטען, יש את הנהג, יש את אלה שהמטען יוצא מהם, יש את אלה שמקבלים את המטען. יכולים להיות הרבה אנשים שרואים שעוברים על החוק, שמעמיסים מטען מסוכן, שיודעים בעיניים שזה משהו שהוא מסוכן לחיים, מנוגד לחוק, מנוגד לרישיון, ולא עושים כלום כי אין עליהם שום אחריות,

מי שלוקחים ונושאים באשמה אלה אנשים שפשוט הם האחרונים בשרשרת של העובדים, זה העובדים הזוטרים ביותר שהבוס שלהם אמר להם להעלים עין, אם זה הנהג של הבוס של חברת ההובלה, אם זה מזמין הסחורה שבשביל לחסוך עוד כמה כספים על ההובלה, כמה שקלים, עשה את זה, או אם זה בנמלים השונים, בנמלי הים, שרואים שבאה משאית ורוצה לעלות ולהעמיס דברים בניגוד לחוק, ועדיין מתקדמים עם זה. אנשים מתו ומתים מזה כל הזמן. אתם ראיתם בטח לא פעם ולא פעמיים משאיות עם ברזלים, עם שוונצים שיוצאים, עם כל מיני בליטות מהצדדים, משאיות שאמורות,

להזיז גשרים ממקום למקום, במקום זה מזיזות מכולות או ברזלים או כל מיני ציודים שהם מנוגדים לרישיון של המשאית. יש כאן לקונה בחוק, לקונה גם במציאות, והגיע הזמן שנטפל. בהצעת החוק שהעליתי,

אני עושה את זה בתיאום עם משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ומשרד המשפטים, יחד עם איגוד המובילים. ותודה לאיגוד נהגי המשאיות והמובילים, יחד עם המון גורמים מקצועיים בשוק. הצעת החוק באה לסגור את הפרצה הזאת, לבוא ולהגיד שאם יש מישהו ששותף להעמסה של רכב כבד בניגוד לתנאי הרישיון של הרכב הכבד, הוא לא יוכל לצאת מזה בעונש קל. זו תהיה עבירה פלילית שיכול להיות עליה גם עונש כספי של עד 73,000 שקלים. ככה שאם מישהו ישים משאית של 60 טון שיש סיכוי שהיא תהרוג אנשים רק בגלל שלא פעלו בהתאם לתנאי הרישיון, התוצאה של זה תהיה שהוא עושה עבירה פלילית, עם כל ההשלכות שיש בכך. זה היה צריך להיעשות מזמן. זאת לקונה שלא הייתה צריכה להיות. כל יום שעובר שאנחנו לא מחוקקים את זה הוא יום שבו מעמיסים,

משאיות בניגוד לחוק. זה יוצר מצב שבו אצל אנשים שומרי חוק העלויות של ההובלה יקרות יותר מחאפרים שלא שומרים על החוק. כך לעוד ועוד אנשים יש איזה אינטרס, בגלל שאין עליהם אחריות פלילית, לשלם פחות ולא אכפת להם אם חלילה יקרה משהו, כי אז הם לא ישלמו את המחיר.

כל מי שיש לו חלק בעבירה על החוק ובסיכון חיי אדם, ידע שישלם את המחיר. זה הרעיון מאחורי הצעת החוק. הרעיון הוא להציל חיים. הרעיון הוא שתהיה לנו מדינה מסודרת. הרעיון הוא שאנשים לא ישתמשו בכל מיני לקונות בחוק בשביל להרוויח עוד שקל,

גם אם זה אומר שחיים של אחד או שניים ייאבדו בדרך. הגיע הזמן שנחוקק את זה. אני אודה לכל חברות וחברי הכנסת אם הם יתמכו בזה, ונוכל להתקדם עם הצעות החקיקה,

ובתיאום עם משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עם משרד המשפטים ועם הקואליציה, כפי שהתחייבתי וכפי שאני עושה תמיד.

תודה רבה. אכן הצעת חוק מבורכת. נעבור לדיון האישי. ראשונת הדוברים, חברת הכנסת מירב בן ארי, אינה נוכחת, חבר הכנסת חמד עמאר,

חבר הכנסת מתן כהנא, אינו נוכח, חבר הכנסת מנסור עבאס, אינו נוכח, חבר הכנסת יוסף עטאונה, אינו נוכח, חברת הכנסת נעמה לזימי, אינה נוכחת, חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת, חבר הכנסת יואב סגלוביץ' אינו נוכח, חברת הכנסת שרון ניר, אינה נוכחת, חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת, חבר הכנסת גלעד קריב,

חברת הכנסת טלי גוטליב, אינה נוכחת, חבר הכנסת עודד פורר,

חבר הכנסת אושר שקלים, אינו נוכח, חבר הכנסת נאור שירי, מוותר, חברת הכנסת מירב כהן, אינה נוכחת, חבר הכנסת עופר כסיף, אינו נוכח, חבר הכנסת ווליד טאהא,

חבר הכנסת אחמד טיבי,

חברת הכנסת שלי טל מירון, אינה נוכחת, חבר הכנסת אבי מעוז, אינו נוכח, חבר הכנסת עידן רול, אינו נוכח, חבר הכנסת אריאל קלנר,

חבר הכנסת אלון שוסטר, אינו נוכח, חברת הכנסת צגה מלקו, אינה נוכחת, חבר הכנסת מיקי לוי, מוותר, חברת הכנסת פנינה תמנו, אינה נוכחת, חבר הכנסת מיכאל ביטון,

חבר הכנסת משה טור פז, אינו נוכח, חברת הכנסת עאידה תומא

חבר הכנסת יצחק פינדרוס, אינו נוכח, חבר הכנסת יבגני סובה, אינו נוכח, חברת הכנסת שרן מרים השכל, אינה נוכחת,

אינו נוכח, חבר הכנסת ואליד אלהואשלה, אינו נוכח, חבר הכנסת מאיר כהן,

חבר הכנסת ולדימיר בליאק, אינו נוכח, חברת הכנסת יסמין פרידמן, אינה נוכחת,

חברת הכנסת לימון סון הר מלך, בבקשה.

מדובר בכביש הראשי של יישובי השומרון שבו נוסעים אלפים מתושבי השומרון מדי יום ביומו. המטען הוטמן בצד הדרך, פוצץ מאוחר יותר על ידי חבלן. בעקבות גילוי המטען סגר צה"ל את הציר למשך שעות ארוכות, ולאחר פיצוץ המטען חישף את צידי הכביש בעזרת דחפורים צבאיים כדי לשלול הימצאותם של מטענים נוספים בשטח. פיצוץ המטען גרם לשרפת ענק, שהתפשטה במהירות לשטחי המרעה של חווה חקלאית השוכנת בסמוך לכביש וכובתה רק כעבור זמן ממושך, לא לפני שגרמה לשרפת רכבו של אחד התושבים וכילתה מאות דונמים של שטחי מרעה. זה רק סיפור אחד מתוך עשרות פיגועי מטענים המתרחשים ביהודה ושומרון בתקופה האחרונה, וביתר שאת, בחודש האחרון. הנתונים שאספנו מוכיחים את זה בבירור. טרור המטענים ביהודה ושומרון מתגבר ומתעצם. מטעני חבלה שהיו מופנים עד לפני כמה חודשים כלפי כוחות צה"ל הפועלים בלב הכפרים, מגיע כעת גם לכבישים ולצירים הראשיים, לכניסות ליישובים ולחוות, ולעמדות שמירה הסמוכות ליישובים. הנסיעה בכבישי יהודה ושומרון הפכה לסכנת מוות מוחשית, בדומה לדרום לבנון. אם יש משהו שחובה עלינו ללמוד מטבח שמחת תורה זאת העובדה הפשוטה שטרור לא פוסק אם מתעלמים ממנו,

הוא רק הולך ומתעצם. חשוב להכיר מטעני חבלה אלו. הם קטלניים ומסוכנים. בתחילת החודש נרצח רב סרן יהודה גטו, השם ייקום דמו, בזמן שמחבלים פוצצו מטען חבלה מתחת לכלי הרכב הצבאי שבו נהג במהלך פעילות מבצעית בטול כרם. לוחם נוסף נפצע באירוע באופן קשה. אם זה הנזק שגורם מטען חבלה רב עוצמה שכזה לרכב ממוגן, תארו לעצמכם מה הוא עלול לעשות לרכב משפחתי או לאוטובוס עמוס תלמידי בית ספר. בתחילת השבוע ביקשתי מחברי יושב-ראש ועדת חוץ וביטחון חבר הכנסת יולי אדלשטיין, לכנס דיון דחוף בוועדת על מנת לפקח על התופעה מתוקף תפקידנו, לזמן את הגורמים הרלוונטיים בצה"ל ובמערכת הביטחון ולשמוע מהם סקירה ומענים בטיפול בתופעה מסוכנת הזאת. תודה רבה. תודה רבה. חבר הכנסת אלעזר שטרן, אינו נוכח, חברת הכנסת דבי ביטון, אינה נוכחת, חבר הכנסת אביחי אברהם בוארון, אינו נוכח, חבר הכנסת צבי ידידיה סוכות, מוותר, חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן, אינה נוכחת, חברת הכנסת יסמין פרידמן, אינה נוכחת, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת, חבר הכנסת ולדימיר בליאק, אינו נוכח. חבר הכנסת עמית הלוי, אינו נוכח, סליחה,

הייתי על אוטומט, חבר הכנסת עמית. דווקא אותך אני נהנה לשמוע.

אני אסביר למה זה חשוב, בטוח שתסכימי איתי. אדוני היושב בראש, חברותיי וחבריי לכנסת, מזכירת הסיעה שלנו, אני חושב שהדברים האלו חשובים. אני אומר אותם בעיקר לחיילי צה"ל, ועוד יותר מזה, לחיילי צה"ל שמשרתים עכשיו בציר פילדלפי, ופונים למשפחות שלהם ופונים אלינו, ואפילו לא על בסיס יום-יומי, אדוני היושב-ראש,

זה על בסיס שעתי, בדרישה אחת מדם ליבם: בשום אופן, אבל בשום אופן, אל תיסוגו מפילדלפי. כל מי שכאן בבית הזה יש לו חייל אחד שנמצא על ציר פילדלפי, שעוסק במה שקורה שם עכשיו בימים האלו, יודע שהדרישה הזאת היא דרישה מוחלטת. אני אסביר למה. קודם כול, עליתי לכאן כדי להביא את הקריאה הזאת של חיילי המילואים, קודם כול לראש הממשלה, לחזק אותו בעמידה הנחרצת שלו על הקו האדום הזה של פילדלפי, כיוון שהוא אדום מהבנות שלנו שנאנסו, או אדום מהלוחמים שלנו שערפו את ראשיהם, מהקשישים שלנו, מהילדים שלנו שנשרפו חיים. מזה הוא אדום, והוא יחזור להיות אדום אם אנחנו נחזור להפקיר את צינור החמצן הזה ונאפשר למפלצת החמאס לחזור ולהתפתח אם הציר הזה יופקר. אני רוצה לומר לכם, חברותיי וחבריי לכנסת ולכם אזרחי ישראל: הגילויים על הציר הזה, על מה שקורה בציר פילדלפי, הגילויים הם בכל שעה. זה כבר לא עשרות, אני חושב, עשרות רבות. אני מניח שאם בסוף כל התמונה תתבהר לנו, אלו יהיו אפילו מאות של מנהרות. אבל עשרות רבות, בכל יום יש כמות מנהרות לא מבוטלת שמתגלית בציר הזה, עם מפלסים, עם צורות שונות של תחכום, מנהרות מבוטנות, מנהרות עם ביטון ברזל,

שמשמשות בעצם גם כבונקר.

אתם יודעים, היה פעם רמטכ"ל, קראו לו אהוד ברק. כשהביאו את הסכמי אוסלו לממשלה אז הוא היה אמיץ לומר שההסכם הזה מחורר. הוא אמר לראש הממשלה אז, רבין, שההסכם הזה מחורר כמו גבינה שוויצרית.

יותר מגבינה שוויצרית. אני אומר לך, אדוני היושב בראש, ציר פילדלפי, לא נשארה גבינה, הוא כולו חור אחד גדול, לא נשאר כלום. היום יש לנו רמטכ"ל שלא רק שהוא לא אמיץ לומר את זה, הוא עוד שולח את דובר צה"ל להסתיר חלקים מהתמונות שהחיילים שלנו מפרסמים, ואומר בפומבי, הוא וראש השב"כ, זה דברים שלא ייאמנו, אבל צריך לומר אותם.

אפשר לחזור בפילדלפי לסנסורים, אפשר לחזור לאחרים, שהם ישמרו במקומנו על החור הענק הזה בפילדלפי. ולכן, אני חושב שאת הדבר הזה,

חשוב שהציבור יידע את מה שצה"ל מנסה להסתיר, ואת השרץ הנוראי הזה, המפלצתי הזה, שהרמטכ"ל מנסה להכשיר.

ועוד דבר אחד, עוד דבר אחרון, ברשותך. המנהרות האלה לא מובילות לחלל, הן מובילות למצרים. ועוד יתברר כאן בבית הזה מי יודע במצרים, מה ידע במצרים, מי שיתף פעולה, עד כמה היה שיתוף הפעולה. גם זה דבר שצריך להיאמר. ואני אומר לסיום, הציר הזה, אם הוא ייעזב, אם חיילי צה"ל ייסוגו ממנו, אנחנו פשוט בידיים גוזרים על ילדי העוטף, על ילדי בארי וכפר עזה, את הטבח ואת האונס הבא. זה דבר בלתי מתקבל על הדעת, בלתי מתקבל על המצפון, ואסור שהוא יקרה.

תשמרו

חברת הכנסת אפרת רייטן מרום, אינה נוכחת. חבר הכנסת יצחק קרויזר,

כבוד היושב-ראש, אדוני השר, "קשה לחיות למחצה - - - / אם תיזרק פעם לאש / ותתפלל לדלי של מים / או תטבע בים גועש / ותחכה לשביב של אור - - - // כשתיעלם יתפללו לשובך / וכשתופיע לראותך איש לא יוכל".

שנחטף לעזה ב-7 באוקטובר ונהרג בצורה טראגית קשה על ידי כוחותינו, לאחר שחילץ את עצמו ועוד שני חטופים משבי חמאס. מדיון מהיר למתווה וממתווה לחקיקה. אירועי 7 באוקטובר פגשו את כולנו מזועזעים והמומים אל מול עוצמת הרוע והאכזריות הרבה, ללא רחמנות וללא הבחנה בין תינוקות,

נשים, גברים וחיילים. אי-אפשר להגיד שהבנו את ההשלכות הרבות של אירועי הטבח הנורא ואת מלחמת חרבות ברזל שבאה כתוצאה ישירה, ובוודאי ייקחו עוד שנים רבות לכך. ובמילים אחרות, אשר יבטאו את התהליך שנוצר כאן: כשהבלבול,

הפחד והכאב שהו להם בערבוביה מאיימת, ומעליהם ריחפה עננה כבדה של חוסר ודאות, ביום חג שמחת תורה, ב-7 באוקטובר, היטלטל בפתאומיות כל עולמם של תושבי העוטף מהקיבוצים ומהקהילות שהתפרקו ושחלקן חרבו ומהיישובים שדרות ואופקים, ממלחמת חרבות ברזל אשר שלחה את התושבים מהיישובים ומהקהילות החרבות להיות עקורים בארץ שלנו, בבתי מלון ובדירות שכורות. הימים היו קשים לכולם. ההלם בציבור לצד הכעס היו קשים אך גם מובנים. כנבחר ציבור, מעבר לשליחותי הפרלמנטרית בכנסת, נסעתי לבקר את הקהילות השונות בבתי המלון. ישבתי שעות רבות, גם לתוך הלילה. הגעתי רק בשביל לשמוע, לא בשביל להשמיע. שמעתי והקשבתי גם לביקורת שנאמרה בכאב ואף לעיתים במילים קשות, גם לאתגרים והבעיות. מתוך הכאב והקושי קיימנו בירור משותף, דייקנו יחד את הצרכים, ולאט-לאט, לצד הכעס הטבעי, המונולוג הפך להיות דיאלוג. מהמקום הזה אט-אט הוסרו החסמים והתחברו הלבבות בקשר של דיאלוג אמיתי שחתר לחיפוש משותף. בחודש נובמבר 2023 הגיש חבר הכנסת בליאק דיון מהיר בוועדת הכספים, אשר דן בנושא הסוגיות המשפטיות הנוגעות למעמדם של החטופים, וההשלכות על תנאיהם הסוציאליים וזכויותיהם. באחד מביקוריי אצל המפונים במלון שפיים, אצל חברי אבי שמריז, אביו של אלון, זיכרונו לברכה, הוא שיתף אותי אודות הסוגיות שאיתן הוא מתמודד מבחינה כלכלית, מאחר שאלון בנו היה מועסק אצלו בעסק המשפחתי. הבאתי גם את סיפורו של אלון לדיון שהתקיים בנושא, ומתוך הדיון הבנו כי מדובר כאן בסוגיה רחבת היקף ומורכבת ובעלת השלכות מרובות, ונוצרה לה ועדת משנה אשר דנה בסוגיות המשפטיות הנוגעות למעמדם של החטופים. במקביל לדיוני הוועדה התקיימו להם מפגשים קבועים עם המשפחות, תוך חיבור עם גורמים רלבנטיים בממשלה: מנכ"ל משרד ראש הממשלה יוסי שלי וראש מינהלת החטופים ירון כהן, צוות מינהלת החטופים, בשיתוף עם מטה משפחות החטופים. במפגשינו השבועיים שיתפנו על הדיונים בוועדה, שמענו את הצרכים המרובים של המשפחות, ומוועדת המשנה שנבנתה נוצר יחס משותף.

עוד דקה, אדוני היושב-ראש. לא, לא. עוד דקה. כל זה הינו תוצאה של תהליך שנוצר בוועדת המשנה של חוקים, שנתרגם את זה לרגשות, נקרא לזה, מדיון מהיר להקשבה נטולת שיפוטיות, שהביאה לדיאלוג, שיצר מפגש, או למפגש שהוביל דיאלוג. או כמו המשפט הידוע: דיאלוג הוא לא ויכוח אלא חיפוש משותף אחר האמת. אמשיך במחויבויותיי לפעול בכל הזדמנות לשובם של החטופים והחטופות, לשיקומם של נפגעי 7 באוקטובר ולבצע תיקוני חקיקה וטיפול עתידי בכל שיידרש לשיקום מיטבי של אחינו ואחיותינו הנתונים בצרה ובשביה.

אחרון הדוברים, חבר הכנסת ינון אזולאי. מוותר. תודה רבה, חבר הכנסת אזולאי. חברי הכנסת, נעבור להצבעה על הצעת חוק שירותי הובלה (תיקון מס' 3) (איסור העמסת מטען שאינו תואם רישיון הרכב), התשפ"ד 2024, בקריאה ראשונה. הצבעה. ההצעה להעביר את הצעת חוק שירותי הובלה (תיקון מס' 3) (איסור העמסת מטען שאינו תואם רישיון הרכב), התשפ"ד 2024, לוועדת הכלכלה נתקבלה. להלן תוצאות ההצבעה: 13 בעד, אין מתנגדים. אני קובע כי הצעת חוק שירותי הובלה (תיקון מס' 3) (איסור העמסת מטען שאינו תואם רישיון הרכב), התשפ"ד 2024, אושרה בקריאה ראשונה ותחזור לדיון בוועדת הכלכלה, לצורך הכנתה לקריאה שנייה ושלישית. לפני שנעבור לנושא הבא, יש לי הודעה לגבי חוק ביטול ממשלת חילופים. כיוון שהצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון מס' 17), ביטול ממשלת חילופים,

לא עברה ברוב הדרוש לפי סעיף 44 לחוק-יסוד:

תאשר, הינה, פתרנו את הבעיה הזאת. הממשלה פטורה והממשלה יכולה לאשר, וזהו. חברי הכנסת, נעבור לנושא הבא על סדר-היום, הצעת חוק לשכת עורכי הדין (תיקון מס' 44),

ואם הוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות, הוא יהיה פטור מבחינות הלשכה להסמכה לעריכת דין, סעיף 38(א) לחוק. אולם הוא עדיין יידרש לעמוד בבחינות הלשכה בדיני מדינת ישראל לפי סעיף 37א לחוק. הצעת החוק מבקשת לערוך תיקונים במרכיבים השונים הנדרשים לצורך קבלת הקלות כאמור. בכל הנוגע להשכלה גבוהה, התיקון המוצע מבקש לקבוע הסדר חדש לעניין הכרה בתארים ללימודי משפטים ממוסד להשכלה גבוהה מחוץ לארץ לשם קבלת רישיון לעריכת דין. כיום החוק קובע כי הגורם המוסמך להכיר בהשכלה גבוהה,

סמכות זו ניתנה בעבר בחוק לאוניברסיטה העברית משום שהייתה אז הפקולטה למשפטים היחידה בישראל. במציאות הנוכחית אין הצדקה להמשך ההסדר הזה.

הסמכות להכרה בתארים זרים תינתן לעובד במשרד המשפטים שימונה לעניין זה על ידי שר המשפטים. בכל הנוגע להסמכה לעריכת דין וניסיון בחו"ל, הוראות החוק הקיים מבוססות על ההנחה כי הדרישה לרישיון לעריכת דין היא דרישת סף שקבועה בכל מדינות העולם.

בעקבות דיון שנערך בוועדת העלייה, הקליטה והתפוצות של הכנסת בשנה שעברה, ב-12 ביוני 2023, ובעקבות סקירה של מרכז המחקר והמידע של הכנסת בעניין זה, התברר כי במדינות מסוימת, ובמיוחד במדינות ברית המועצות לשעבר, ניתן לעסוק במקצוע עריכת הדין על סמך השכלה משפטית אף ללא רישיון לעריכת דין.

בחלק מהמדינות האלה יש תפקידים משפטיים, בעיקר בשירות המדינה, שלעוסקים בהם אסור שיהיה רישיון לעריכת דין. התיקון המוצע מבקש לאפשר להקנות את ההקלות הניתנות כיום לפי החוק לעורכי דין שהוכשרו והוסמכו בחו"ל גם לעורכי דין בעלי ניסיון שמגיעים מאותן מדינות שבהן ניתן לעסוק בעריכת דין אף ללא רישיון. לפי המוצע, מי ששימש בפועל עורך דין בחו"ל בהתאם לתנאים הקבועים במדינה שממנה הגיע לשם עיסוק בעריכת דין, אף אם לא הוסמך לעריכת דין, יהיה זכאי לקיצור תקופת ההתמחות אם רכש ניסיון של ארבע שנים, ויהיה זכאי לפטור מבחינת הלשכה להסמכה לעריכת דין אם רכש ניסיון של שבע שנים.

מוצע לקבוע כי ניסיון בעיסוק כאמור של שבע שנים יאפשר לעורך דין כאמור להירשם במרשם עורכי הדין הזרים שלשכת עורכי הדין מנהלת לפי סעיף 98ו לחוק, אף אם אין בידו רישיון לעריכת דין. הכרה בניסיון מחו"ל תיעשה על ידי לשכת עורכי הדין, שתכיר בניסיון כאמור אם, להנחת דעתה, המבקש עסק בעריכת דין בדומה לעיסוקו של עורך דין בישראל. הן ההכרה בתארים מחו"ל על ידי הממונה והן ההכרה בניסיון מחו"ל על ידי לשכת עורכי הדין ייעשו על פי אמות מידה שתקבע ותפרסם ועדה שיקים שר המשפטים. הוועדה תורכב מעובד בכיר במשרד המשפטים, שיהיה יושב-ראש הוועדה, מנציג לשכת עורכי הדין, שימונה בהתייעצות עם המועצה הארצית, ומאיש אקדמיה שתחום התמחותו הוא משפטים. הוועדה גם תדון בהשגות על החלטות פרטניות של הממונה לעניין תארים ושל הלשכה לעניין ניסיון. הצעת החוק קובעת גם הוראות מעבר שיאפשרו לטפל בבקשות פרטניות עד לקביעת אמות המידה על ידי הוועדה. להצעת החוק הוגשו הסתייגויות ובקשות רשות דיבור. אני מבקש מהכנסת לדחות את ההסתייגויות ולאשר את הצעת החוק בקריאות השנייה והשלישית בנוסח שאישרה הוועדה. בטרם סיום, רק אומר תודה רבה לחבר הכנסת אלקין, שיזם את ההצעה - - אחד מהיוזמים. - - ולצוות הוועדה ולייעוץ המשפטי לוועדה, לאלעזר, שסייע בהכנת החוק לקריאה הראשונה ולקריאה השנייה והשלישית. ואני רוצה לומר שמדובר, זה כחלק מפעולות רבות שאנחנו כאן בכנסת עושים,

מהמפלגות השונות, כדי לסייע לקליטת העלייה. זה מתחבר למה שאנחנו מנסים לעשות בתחום הביטוח הלאומי, בהצעת חוק שאליה שותפים חברי כנסת רבים מהקואליציה ומהאופוזיציה לצמצם את כפל הביטוח הלאומי. זה קשור ליוזמה הזאת, כמו שנאמר בנאום, שהורתה ולידתה, ומה שהתברר, זה בוועדת הקליטה של חבר הכנסת פורר. ואנחנו מנסים להקל על חסמי העלייה בכל דרך. ותודה רבה לחבר הכנסת משריקי, שיושב במקומו של חבר הכנסת קרויזר, על כך שסייע לי להגיע לנקודת הסיום של נאומי.

תודה רבה. להצעת החוק הוגשו,

הסתייגויות של סיעת יש עתיד וסיעת ישראל ביתנו. סיעת ישראל ביתנו הסירה.

גם סיעת יש עתיד הסירה. להצעת החוק הוגשו גם בקשות רשות דיבור. אני לא רואה מישהו שנוכח פה. חברי הכנסת, נעבור להצבעה בקריאה השנייה על הצעת חוק לשכת עורכי הדין (תיקון מס' 44), התשפ"ד 2024. הצבעה. סעיפים

נתקבלו. להלן תוצאות ההצבעה: 14 בעד, אין מתנגדים. אני קובע שהצעת חוק לשכת עורכי הדין עברה בקריאה שנייה. נעבור להצבעה בקריאה השלישית על הצעת חוק לשכת עורכי הדין (תיקון מס' 44), התשפ"ד 2024. הצבעה.

להלן תוצאות ההצבעה. 14 בעד, אין מתנגדים. אני קובע כי הצעת חוק לשכת עורכי הדין (תיקון מס' 44), התשפ"ד 2024, התקבלה בקריאה השנייה והשלישית ותיכנס לספר החוקים. אני מזמין את יוזם הצעת החוק החשובה הזאת, חבר הכנסת זאב אלקין, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. גברתי השרה התורנית וחבריי חברי הכנסת, אני רוצה להודות לחברי הכנסת שאישרו את הצעת החוק הזאת עכשיו בקריאה השנייה והשלישית. אני רוצה להודות לשותפיי, שיזמו יחד איתי את הצעת החוק הזאת: חבר הכנסת עודד פורר, שנמצא פה, חבר הכנסת דן אילוז, חבר הכנסת יוסף טייב וחבר כנסת בועז ביסמוט, ליושב-ראש ועדת החוקה, חבר הכנסת שמחה רוטמן, שעם כל העומס הגדול שיש על ועדת החוקה התגייס פה לנושא הזה של הקלה וסיוע למשפטנים עולים שעולים לישראל, והצליח פה לעבור לא מעט משוכות אפילו מול משרד האוצר ומול משרד המשפטים. אז אני מודה לך על ההתגייסות, לקחת את הצעת החוק הזאת כאילו היא שלך ודחפת אותה בכל הכוח. אני רוצה להודות לייעוץ המשפטי של ועדת החוקה, שעבד יחד עם יושב-ראש הוועדה על הניסוח של הצעת החוק ועל הפתרון היצירתי למספר בעיות שנוצרו שם, לשר המשפטים, חבר הכנסת יריב לוין ולמנכ"ל משרדו, שבאמת נתנו פה יד וסיוע לפתרון הבעיה הזאת שהצטברה במשך שנים רבות, ותעזרו לנו להביא את הצעת חוק הזאת לסיום מוצלח. לסיום, אני רוצה להודות לעוד בן אדם אחד. ישנם מקרים בכנסת, אדוני היושב-ראש, שבהם בן אדם אחד, משוגע לדבר, שמאמין בשינוי, בא לכנסת ישראל, מחפש מישהו שיעזור לו, ובסוף זה הופך לחוק בספר החוקים. מאחורי החוק הזה עומדת אישה אחת. היא יושבת שם למעלה. קוראים לה מרים קריכלי. היא עורכת דין בעצמה,

שעברה את כל התלאות האלה, ומאז עוזרת למשפטנים עולים רבים.

ובמשך שנים היא צברה את הבעיות שיש, שדורשות פתרון. היא ניסתה בכל מיני דרכים להביא את זה לבניין הזה. היא הגיעה, בין השאר, גם אליי. בהתחלה לא האמנתי שנצליח להעביר, כי לשנות משהו בעבודה של לשכת עורכי הדין זה קריעת ים סוף בדרך כלל, אבל היא הדביקה אותי באמונה שלה, שזה הכרחי לטובת הקליטה, ובסופו של דבר, כל השאר היסטוריה.

יש חוק בספר החוקים, ובפועל, למרות שאני היוזם הראשי של החוק, היוזמת הראשית של החוק הזה, והוא רשום על שמה, יושבת שם למעלה, והיא עו"ד מרים קריכלי. ואני רוצה להודות לו על כך שהיא זיכתה אותי - - כולנו מודים לה. - - ורבים אחרים לסייע בתהליך הקליטה במדינת ישראל.

תודה רבה. חבר הכנסת שמחה רוטמן לא דיבר מספיק היום. אז יש לו עוד דקה. הינה, דקה. כן, לדקה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אני רוצה לומר ולהודות,

גם לחברי הכנסת שהצביעו בעד. אבל אני רוצה, ואני חשבתי שחשוב לעלות להגיד את זה במיוחד, להגיד תודה לשר המשפטים ולמנכ"ל משרדו איתמר, שבאמת התאמצו ממש כדי שהחוק הזה יעבור, כולל עבודת מטה, כולל שינויים מאיך שהם חשבו שהוא יעבור בהתחלה, והתגייסו במיוחד כדי שהחוק הזה יעבור, מתוך החשיבות שהם רואים בקליטת העלייה ובהקלה על אותם עורכי דין עולים. ולשר האוצר בצלאל סמוטריץ' ולצוותו, שדאגו גם לתקציב של הדבר הזה. התגייסו התגייסות רבה וחשובה שנובעת מכך שכולנו,

אופוזיציה, בכל מקום שבו אנחנו נמצאים מנסים לדאוג שלעולים שמגיעים לארץ יהיה קל להשתלב פה ככל הניתן. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה. חברי הכנסת, תם סדר-היום. הישיבה הבאה תתקיים מחר, יום שלישי, ב' במנחם אב התשפ"ד, 6 באוגוסט 2024, בשעה 9:00.